חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום כ"ט בשבט התשפ"ג, 20 בפברואר 2023. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/2417/25 וכלה בהצעת חוק פ/2560/25: הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון, חובת תרומת מזון עודף), התשפ"ג 2023,

הכנסת ינון אזולאי, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, ריבית ודמי פיגורים), התשפ"ג 2023, מאת חבר הכנסת

תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות".

אדוני היושב-ראש,

רבותיי, הדברים האלה,

ביום הזה הולכים ומתרחקים מהם, ראוי להדהד אותם דווקא היום, לפני ההצבעה הדרמטית. דווקא היום צריך להגיד את הדברים האלה בבית הזה. תקשיבו, חברים וחברות, למה שדוד בן-גוריון כתב באיגרת לוועדה השישית של מפלגת פועלי ארץ ישראל,

"לא איבה והתקפה מן החוץ היא הסכנה החמורה האורבת לנו בשעה זו, אם כי אין לזלזל בחומרת המצב החיצוני ואין להקל ברשע של כוחות זרים וחיצוניים, אבל אלה בלבד לא יוכלו לנו" אדוני שר החינוך, יכול להיות פרויקט למערכת החינוך להדהד את הדברים האלה. "אבל אלה בלבד לא יוכלו לנו. האסון העלול להרוס אותנו עד היסוד הוא פירוד פנימי, פירוד ביישוב או בציונות או בשניהם. למעשה, כל פירוד בגוף אחד גורר אחריו פירוד במשנהו".

לוין, רוטמן ושאר הקיצוניים שמובילים את ראש הממשלה ואת מפלגת הליכוד, שרובם אנשים ליברלים, ואני מכיר אותם 40 שנה לפחות, אני אצטט בשבילכם את מנחם בגין. אומר כך האיש הענק הזה: "האמת אינה תלויה בכוח", אדוני שר החינוך, תקשיב, "והצדק אינו צמוד לרוב. וודאי בחיים המדיניים של אומה עצמאית מחליט הרוב",

"האנושות עוד לא המציאה שום דרך אחרת כיצד להכריע בין דעותיהם השונות, המנוגדות והמתנגשות של אנשים חופשיים. שתי אפשרויות אחרות הן: חוסר כל הכרעה, אנרכיה בלעז, או הכרעת יחיד, דיקטטורה בלעז. האפשרות האחת היא הרסנית, השנייה דורסנית. את האנרכיה ידחה כל אדם נבון, בדיקטטורה יבחל כל אדם חופשי. התבונה והחירות כאחת מחייבות בדרך כלל את הכרעת הרוב, בתנאי שהרוב יכבד את זכויות המיעוט, לרבות את זכותו העיקרית להיות רוב. אולם כל אלה הטוענים כי אם באין אפשרות אחרת ניתן לרוב להכריע משמע שהרוב צודק, אינם מוכיחים אלא את בורותם או את שאיפתם לדיקטטורה של הרוב" מר לוין, אדוני שר המשפטים, ידידי הטוב, שכה מתהדר בתורתם של ז'בוטינסקי או בגין, אני חוזר: "אינם מוכיחים אלא את בורותם או את שאיפתם לדיקטטורה של הרוב, שגם היא כמובן אפשרית, הרסנית ודורסנית. הצדק אינו שוכן בקרב המספרים הרבים. לעיתים הוא בוחר לו את משכנו דווקא בקרב המיעוט הדל. עתה ניתן גם לעמנו לחזות מבשרו כי 'רוב' אין פירושו 'צדק', כי ביער של ידיים לאו דווקא צומחים עצי האמת". אדיר, אדיר. תשננו את זה, רוטמן. תשננו את זה, לוין. זה כל כך רלוונטי היום. אני נדהם, אדוני היושב-ראש, משיח השבטים שהולך ומתפתח, ויוזמי הרפורמה לא מבינים שמי שמתנגד לרפורמה הוא לא עוכר ישראל והוא לא בוגד. אתם לא מבינים שהרפורמה הזאת קורעת את עם ישראל? זה לא ברור? אינכם שומעים את שאון ההמון שזועק מחוץ לבית הזה? את הכאב שלו על אובדנה של דמוקרטיה? הידברות, אתם אומרים. אתם יודעים שאין כוונתכם לשום הידברות. צמד המילים, מדינה "יהודית ודמוקרטית", צמד מילים שהרטיט כל אחד מאיתנו ועל בסיסו נכתבה מגילת העצמאות, צמד המילים הזה הופך ריק מתוכן. על מה נגיד "דמוקרטיה", על זה שאתם הופכים את הכרעת הרוב לעריצות הרוב? תזכרו, בגין. על זה ששופטי מדינת ישראל ייבחרו על ידי פוליטיקאים? אני מוותר על התענוג הזה. על זה שאתם מזכירים שאם מישהו מזכיר את המילה "שלום" קוראים לו שמאלני בוגד? על זה שמאות אלפי אנשים מכל שדרות העם, עניים ועשירים, מהפריפריה,

מההתיישבות ומהיהדות הדתית והחילונית, מאות אלפי אנשים פטריוטים הופכים להיות מוקצים ואנרכיסטים ובוגדים כי הם נאבקים על דמותה של המדינה הזאת, "אנרכיסטים" אתם קוראים להם? "בוגדים" אתם קוראים להם? "עונדי רולקסים" אתם קוראים להם, לאנשים האלה שזועקים את זעקתם? אני שומע בימים האחרונים אתכם אומרים: הקואליציה רוצה להידבר, ומצד שני אני עד לכוחנות ולדורסנות חסרות מעצורים, לישיבות ועדת החוקה שבהן מוצאים חברי כנסת בסיטונות, ליושב-ראש ועדה שלא מבין שכנסת ישראל היא לא המפעל הפרטי שלו, היא לא המפעל הפרטי שלו. מותר וחובה לנהל דיונים מעמיקים ולשמוע מומחים, ושאף אחד לא יבלבל את המוח ויגיד שבחוקים האלה חברי האופוזיציה דיברו כאוות נפשם. הייתי שם, אני יושב שם. שלוש דקות זה הזמן המקסימלי שמישהו מקבל. זה ביזוי של הרשות המחוקקת. בשעה שמדברים על שינוי דרמטי באופייה הדמוקרטי של המדינה, יושב יו"ר הוועדה, מתבשם מיכולתו המפוקפקת לסלק חברי כנסת ולהתעמר ביועצים משפטיים ולהפוך אותם ללעג ולקלס, ולנצל את זה שהם פקידים שלא יכולים לענות לו. מה קורה לך, רוטמן?

להזכירכם, לאלה ששכחו ולאלה שמתעלמים, המחאה היא הזכות הלגיטימית של כל אזרח. זכות ההתארגנות והבעת הדעה הן חלק מנשמת אפה של הדמוקרטיה. האנשים האלה, שמדינת ישראל דמוקרטית כל כך משכה אותם לכאן, כולל ההורים שלי, נולדתי במרוקו, גדלתי שם עד גיל שבע-שמונה, ואני זוכר את הכמיהה של אבי,

שרצו לממש את הפסוק "לשנה הבאה בירושלים" האנשים האלה בנו בידיים חשופות, באמצעים דלים, נלחמו על הקמתה ותקומתה של מדינת ישראל, בכפר, בקיבוץ, בעיר, בעיירות הפיתוח, במושבים. דורות על גבי דורות עבדו, לחמו והזיעו כדי להקים את המדינה הזאת. הפכנו למדינה הטובה ביותר בעולם. אנחנו המדינה הטובה ביותר בעולם. אנחנו הדמוקרטיה, עד היום ב-21:00, הטובה ביותר בעולם. אנחנו מתגאים בזה. אומות העולם מתגאות בזה. אז למה להרוס את זה? מה בוער בחלק מהאנשים להרוס את זה? זה הדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות? להרוס את הדמוקרטיה הישראלית?

רוב הח"כים והשרים בבית הזה, כולל ח"כים נהדרים ושרים נהדרים מהליכוד, נלחמו על המדינה הזאת במלחמות ישראל, לחמנו כולנו כתף לכתף, אשכנזים ומזרחים, שמאלנים וימנים, ליכוד ומה לא. מעולם לא שאלנו אחד את השני: למי אתה מצביע, מה העמדות הפוליטיות שלך. מעולם לא בחנו אחד את השני. שדה קרב היה המקום שבו הגנו על המדינה. מעולם לא התייחסנו למוצאו של החייל שעמד לידנו. לסיום, אדוני.

גם אתה לא, אדוני היושב-ראש, אנחנו כולנו. השיח הזה שמתעורר בכנסת מתחיל לצאת משליטה. מי שלא מסכים הוא בוגד. אתה, ראש הממשלה, אני פונה אליך, אל תיתן לסמוטריץ', בן גביר ורוטמן להוביל אותך. אני מכיר אותך, אתה ליברל. אני מבקש מכם, מפציר בראשי הקואליציה ובראש הממשלה: תעצרו את ההצבעה. העקשנות של לוין ורוטמן היא הקשיית הלב, היא לא נחישות. ראוי להיות נחושים, אך לצערי הרפורמה המוצעת היא הרסנית ופוגעת בשלמות עמנו. לוין ורוטמן, אל תהיו אבות העקשנות המודרנית. שזה לא יירשם לחובתכם. עקשנותכם תוביל את העם לצרות ופילוג.

תודה לחבר הכנסת כהן. אני מזמין את השר המקשר בין הכנסת לממשלה חבר הכנסת יואב קיש להשיב על הצעת האי-אמון. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אמרת משפט אחד שאני בהחלט מסכים איתו: באומה עצמאית מחליט הרוב. אפילו הוספת, לדעתי זה לא היה כתוב לך: אין על זה ויכוח.

באומה עצמאית מחליט הרוב. ואמרת: אין על זה אפילו ויכוח. אני חושב ש"אין על זה אפילו ויכוח" יצא לך טבעי,

או שזה היה כתוב, לא יודע.

אומנם היה כתוב במרוקאית, אבל כן.

חבר הכנסת מאיר יקירי, שאני מאוד מעריך אותך, לדבר איתך על האבסורד המטורף שאנחנו נמצאים בו. יש לך קואליציה שאכן יכולה להוביל בחקיקה,

תפקידה, כי לזה העם שלח אותי, והיא אומרת לכם, לאופוזיציה: אנחנו מוכנים להידבר, נדבר עם כל אחד ואחת מכם, תבואו, הדלת פתוחה. כך נאמר, ואתם עומדים בסירובכם, לדעתי בגלל לחץ של אנרכיסטים. ואני אגיד לך למה אני קורא להם "אנרכיסטים" כי הם היו אצלי בבוקר בבית,

ואותם אלה היו גם אצל חברת הכנסת טלי גוטליב, אצל, גינינו אותם.

אני הבוקר גיניתי, ויאיר גינה. אני שמח ואני מברך על כל מי שגינה. הינה, אני אומר לך. לא מקובל שילכו על המשפחות ועל הילדים. כמו שאתם גיניתם את מי שתקף את סילמן. כמו שאתם גיניתם את מי שתקף את סילמן. הינה אני אומר לך, אני מברך על כל מי שגינה, אבל היו הרבה קולות שלא גינו. ואני אומר לך דבר אחד, התייחסת גם למנחם בגין,

אני לא יודע אם אתה מכיר את הסרטון,

אולי אתה מכיר את הסרטון,

תעצרו את ההצבעה, נתחיל הידברות ב-18:00. חברי הכנסת, אני מזמין כעת את חבר הכנסת גדי איזנקוט לנמק את ההצעה להביע אי-אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה

מפכ"ל, ניצבים, להתעסק בנושאים שוליים, זוטות, במקום להתרכז במשימה. חוק שהיה אמור להסדיר את זה נגע בממשלה, נגע בשר לביטחון לאומי, רק שכח שיש איזה גורם רציני שקוראים לו המפכ"ל, והסיר את המקום שלו מהפקודה. נאמר פה שזה יתוקן בעתיד. כבר עברו חודשיים, שום דבר לא תוקן, והמחיר הוא יום-יום, באופן שבו גורמי משטרה בכירים צריכים להתעסק חלק גדול מזמנם באירועים שוליים. הבעיה היותר-קשה זו שורה של החלטות טקטיות שגויות ברמת השר, שהיה אמור לעסוק במדיניות. במקום זה הוא עוסק בנושאים טקטיים ומגביר את המציאות הכאוטית, שובר את שדרת הפיקוד מעל הראש של המפכ"ל, מכריז הכרזה מגוחכת על חומת מגן 2. נדרשנו לחומת מגן ב-2002 בעקבות מציאות מאוד בעייתית לכיבוש מחדש של שטחי A. שטחי ירושלים כולם באחריות וסמכות של מדינת ישראל, מדובר בתושבים עם תעודה כחולה, ומי שמבין משהו, דבר וחצי דבר, בלחימה בטרור ובמציאות שיש בשכונות מזרח ירושלים, מבין שזו אמירה לא רצינית. מעבר לזה, אנחנו רואים ערעור של שדרת הפיקוד ביהודה ושומרון. אני מילאתי כל תפקיד פיקודי ביהודה ושומרון, ממ"פ,

ומפקד יהודה ושומרון, בשנים קשות מאוד, ב-2003,

בתקופה מורכבת מאוד של טרור המתאבדים, שהצלחנו להביס אותו. הצלחנו להביס אותו בזכות מדיניות ברורה, בזכות מנהיגות מדינית, שאני משבח אותה, שבחלקה הגדול הייתה של ממשלת ליכוד, ולפתע אנחנו רואים שמערכת הביטחון נדרשת לעסוק בנושאים שוליים. החלטת ראש הממשלה בשל מצוקה פוליטית להעביר את המינהל האזרחי לשר האוצר, או השר השני, להעביר את מג"ב איו"ש לאחריות השר לביטחון לאומי, מצביעה על גודל האיוולת, דבר שיוצר וייצור בעתיד יותר שיבוש עמוק באחריות, בסמכות ובאופן שבו מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, שהוא אלוף הפיקוד, יכול לממש את המשימה שלו. אם הייתם קצת יותר רציניים, הייתם נכנסים בעובי הקורה ומבינים שזה דבר שלא יכול להיעשות. המינהל האזרחי שואב את כל סמכותו מאלוף הפיקוד. הוא אפס סמכות, כל הסמכות אצל אלוף הפיקוד. את הסמכות הוא שואב מהמצב הלוחמתי והמציאות שישראל חיה בה מאז 67' ביהודה ושומרון. המציאות הזאת היא מציאות שיוצרת איזשהו שקט זמני בצמרת אבל יוצרת אנדרלמוסיה פיקודית למטה. מהניסיון שלי בכל תפקידי הניהול בפיקוד השתדלתי מאוד להשאיר את המורכבות אצלי ולנסות ליצור בהירות ומיקוד כלפי מטה. כשאין מנהיגות ואין מיקוד פועלים ההפך. את המציאות הזאת חווים היום גם המפקדים ביהודה ושומרון, אבל גם בדרג הפוליטי. בנוסף לזה מתגברים איומים גם בחזית לבנון. אחרי 17 שנים ארגון חיזבאללה מרים ראש. אנחנו רואים את הביטחון העצמי ואת קור הרוח שנסראללה שואב מהמתרחש בתוך מדינת ישראל.

אחרי 17 שנים היערכות לאורך גבול לבנון, אנחנו רואים גם התפתחות של איומים חמורים. האיום החמור ביותר, ללא ספק, הוא האיום האיראני. עסקתי בו למעלה מ-20 שנים. במרחק הזמן אפשר לראות את ההחלטה השגויה שהובילו בכירים ישראלים בראשות ראש הממשלה לדחוק באמריקאים לצאת מהסכם הגרעין בלי להבין את המשמעויות לעומק, בלי להכין Plan B וגם בלי לעדכן, מן הסתם, את ראשי המערכות הביטחוניות. אנחנו רואים שהאיום הזה מתפתח ומגיע למקום החמור ביותר מאז שהאיראנים יצאו לדרך בתוכנית הגרעין. אנחנו רואים היום שהם קרובים ל-90% העשרה, אירוע מבשר רע. ממשלה רצינית ואחראית שראויה לאמון הציבור הייתה מתמקדת באתגרי הביטחון הלאומי והייתה מגדירה סדר-יום אחר לגמרי מסדר-היום שאתם מובילים אותו. פשוט לקחת ולסובב ב-180 מעלות. המיקוד המרכזי צריך להיות בתוכנית הגרעין האיראנית, פוטנציאל לאיום קיומי. אנחנו כבר נמצאים במקום שצריך לתת תשובות. נגמרו הדיבורים והיכולת להרים כל מיני שקפים ולעשות פרזנטציות. הנקודה השנייה היא הידוק היחסים המיוחדים עם ארצות הברית או שמירה עליהם אל מול האיום המתפתח, מרכיב מרכזי ביכולת שלנו להתמודד עם איומים. נראה לי, לפי ההתבטאויות של הימים האחרונים, שיש שרים שלא מבינים את זה, וכדאי מאוד להסביר להם את זה. לאורך שנים ארוכות פועלים ארגוני הביטחון ללא אסטרטגיה ברורה, ופה אני אחלק את האחריות לכל ממשלות ישראל ב-20 השנים האחרונות, והייתי שותף בתפקידים מרכזיים וראיתי את חוסר הרצון להציב חזון, אסטרטגיה, ולשאול מה טוב למדינת ישראל.

מתחמקים ומאפשרים למים לזרום למקום הנמוך, לכוחות השוק לפעול. מה שנדרש באופן מיידי זה להגדיר תוכנית לזירה הפלסטינית, תוכנית ממוקדת, נחושה, עם יוזמה למניעת הסלמה בטווח הקצר, ובטווח הארוך יותר, לקדם את האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. היום הממשלה מובלת על ידי מיעוט שמוביל למקום רע מאוד, בניגוד לעמדות הליכוד,

מתוך התנשאות וחיכוך לאורך השנים גם עם עמדות של אנשים מרכזיים בליכוד. מובילים את המדינה למדינה דו-לאומית, וכל מי שרוצה לדעת על מה אני מדבר, שיחפש את תוכנית ההכרעה של בצלאל סמוטריץ' ויראה תוכנית על גבול המשיחיות, על גבול ההזיה וחוסר המציאותיות.

אני רואה שהתוכנית מתממשת, מהאופן שבו מתיישבים, מהאופן שבו משתלטים על המינהל האזרחי. השלב הבא הוא לפרק את הרשות הפלסטינית, והשלב לאחר מכן הוא להחיל ממשל צבאי, לדחוק את האוכלוסייה ולצפות שהם יתפנו מרצון.

אמירה הזויה לאללה, קראתי אותה כמה פעמים כדי להאמין שמה שאני קורא נכון, זה לתת אזרחות לאלה שנשארים ולגייס אותם לצה"ל. זה דורש חזון רציני מאוד. כל מה שאמרתי, לצערי, לא ייעשה. במקום להתעסק באיומים ובאתגרים, אתם פועלים על פי הכלל שנאמר בשבוע שעבר על ידי אחד השרים: עדיף להימנע מיוזמה לחיזוק ההרתעה ולפעול ברצועת עזה כדי לקדם את המהפכה המשפטית. מתוך רצף הנימוקים שהצגתי, אני ממליץ להביע אי-אמון בממשלה.

אני מודה לחבר הכנסת איזנקוט. גם על הצעה זו ישיב השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יואב קיש,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת, בהחלט היה מעניין להקשיב לדבריו של חברי כנסת גדי איזנקוט, שהביא פה תפיסה עניינית,

בוודאי היה פה דיון ענייני, ואני גם מתכוון לענות בצורה עניינית, כי ברוב מוחלט של דבריך אני חושב הפוך ממך, וחשוב לי להגיד גם איפה. ראשית, לגבי החשיבה על מהלכים. אם קראת את התוכנית של בצלאל סמוטריץ' שגם אני לא מסכים עם חלקה, אבל עם חלקה כן, אתה מוזמן להסתכל על התוכנית לאוטונומיה שמופיעה אצלי באתר, אתה מוזמן לקרוא אותה. היא מבוססת בעצם על עקרונות של הסכם השלום עם מצרים ועקרונות שמנחם בגין עוד הוביל, כך ששורשיה עמוקים בתוך הליכוד.

אני חייב לומר שאני גם לא מסכים עם עמדותיך שכל מה שקורה ביהודה ושומרון מדובר בנושאים צבאיים בלבד. יש הרבה מאוד נושאים אזרחיים. יש שם הרבה מאוד ציבור ישראלי שמטופל בנושאים אזרחיים, ובהחלט כן, בניגוד למה שאתה חושב, אני חושב שאפשר להפריד את האירוע הזה. ברור שזה מורכב, זה לא פשוט, המציאות היא מורכבת בשטח, אבל לבוא ולומר שזה חייב להיות אירוע שכולו מתנהל דרך הצבא, אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שזה מה שמנסה בצלאל סמוטריץ' לעשות, וגם הממשלה הזאת, וזה להפריד את הנושאים האזרחיים מהנושאים הצבאיים, על המורכבות שיש בעניין הזה, ויש בעניין הזה מורכבות, לזה אני לא מתכחש, אבל לשם מכוונים. לכן גם הדיון הוא לא כזה פשוט גם בתוך הממשלה. נעשית עבודה מעמיקה ובונים את הפתרון, כשחלק מהפתרון, איפה שלא מצליחים להפריד זה יישאר בידי ראש הממשלה, שיהיה זה שיכריע לכל צד וצד במקומות הרגישים האלו שבהם לא הצלחנו לעשות את ההפרדה. זה לגבי הנושא שהתייחסת אליו בעניין הזה. בסוף בסוף יש לנו אתגר עצום, וזה איראן. גם פה אני מסכים איתך במאה אחוז, עם הניתוח שלך, שאיראן היא האתגר הכי גדול היום של מדינת ישראל. אמרת שאתה חושב שביטול ההסכם על ידי האמריקאים היה טעות.

זה קצת לשחק ב"נדמה לי", כי אני לא יודע מה היה קורה אם היה הסכם, אני לא יודע מה היה קורה אז כשטראמפ היה עולה לשלטון ומה היה קורה בסיטואציה של שלטון טראמפ אם יש הסכם שכבר מוסכם, קודם כול, זה היה הסכם נשיאותי אז היה קל לבטל אותו, אבל אני מתייחס למהלך של נתניהו, מדוע הוא קרא לביטול.

אני לא יודע אם היינו מגיעים למציאות שהיום אתה יכול להגיד בצורה מובהקת,

חלקם משתנים גלובליים, כי איראן בחרה צד במה שנקרא העימות מול המערב של רוסיה ואוקראינה, ובזה היא הבהירה היטב לכל העולם מי היא ומה היא. לכן אנחנו במציאות שהאמריקאים כנראה היום מאוד מאוד מגובשים בעמדה מי היא ומה היא איראן. דווקא במקום הזה ארצות הברית בעלת ברית שלנו שנים רבות, אז בוודאי גם באירוע הזה. אין ספק שאיראן היא אירוע אסטרטגי. בוא נגיד שלמדינת ישראל במקום הזה מאוד מאוד חשוב שארצות הברית תגבה אותה במהלכים על מנת לעצור את המהלכים להתגרענות של איראן. אז לכן לבוא ולהתחיל להגיד, בשיטת ה"נדמה לי", מה היה קורה אם לא היה מתבטל ההסכם ואם היינו נותנים לזה ללכת, אני חושב שיכול להיות שהיינו מגיעים למקום יותר גרוע, אבל אנחנו לא נעסוק בעניין הזה. אני כן מסכים איתך שזה יעד ואתגר מרכזי. נקודה נוספת שגם בה אני לא מסכים איתך זאת האמירה שלך שאנחנו צריכים לזוז אחורה ב-180 מעלות ולעסוק בנושאים אחרים. אני חושב שעוסקים בכל הנושאים שאתה מציין, עם הרבה מאוד תשומות. וכן, יש נושא אחד מאוד חשוב, גם נושא פנימי. אני חושב שלעניין הזה, לפחות הסרטונים של מתן כהנא מהמפלגה שלך, שראיתי אותם כשהייתי באופוזיציה והוא היה בקואליציה, היו מאוד ברורים, חייבים רפורמה ולא יכול להיות שהשופטים בוחרים את עצמם, והגענו לרגע שזה חייב להיות. אז גם פה אני חלוק עליך. אני חושב שהגיע הזמן לעשות את זה, ואני מברך על כך שיש רוב מוצק. אני מופתע, וחבל לי שאנשים מהמפלגה שלך, כמו מתן כהנא,

כמו גדעון סער, שדיברו על הדברים האלה, פתאום מדברים אחרת. אבל כנראה יש הרבה פוזיציה בפוליטיקה. אם כן, חברי הכנסת, נעבור כעת לדיון הסיעתי. בהתאם לתקנון הכנסת, ראשון הדוברים, חבר הכנסת רון כץ, בבקשה.

כנסת נכבדה, אני מגיע עכשיו מחוץ לכנסת, מהמפגינים, וזוהי באמת הקריאה האחרונה לחבריי בקואליציה:

צאו החוצה, תראו מי האנשים שעומדים שם. צאו החוצה, ותשמעו את האנשים הטובים האלה שנלחמים על המדינה שהם כל כך אוהבים. יש שם ילדים, נשים, גברים, מבוגרים, כולם שם בחוץ עכשיו, נמצאים 50 מטר מאיתנו, צועקים צעקה שלא נשמעה מאז קום המדינה ומבקשים מכם: אל תהרסו את מערכת המשפט הישראלית, אל תיתנו למדינה הזו להפוך ממדינה דמוקרטית לדיקטטורה. מה שקורה פה עכשיו, התהליכים האלו, קרו במדינות אחרות. הם קרו בהונגריה, הם קרו בפולין, ושם לא היה אף אחד בקואליציה שיעצור ויגיד: אני לא מוכן לקחת חלק בדבר הזה. והמדינות הללו הידרדרו למקומות רעים מאוד. מדינות עם אינפלציה גבוהה, מדינות עם אבטלה, מדינות שאף אחד לא רוצה לחיות בהן. מי ירצה לחיות במדינה שלא סומכים בה על מערכת המשפט? שבה השלטון שולט בכול? איזה איש עסקים לגיטימי, איזו חברה בין-לאומית, איזה משקיע כלשהו ייכנס וישים את כספו במדינה שלא בטוח שהוא יקבל בה צדק? שעל כל מחלוקת שיכולה להיות הממשלה מחליטה, ועסקה שבוצעה, יכול להיות שמישהו בממשלה לא יאהב את זה, אז הוא ישנה את החוק? מי מכם היה משקיע את כספו במקום שאומרים לכם שהקרקע היא לא יציבה? מישהו מכם, אדם אחד שיושב פה היה עושה דבר כזה? ברור שהתשובה היא לא. התשובה היא לא, ואתם יודעים שאין עוד הרבה זמן לעצור. זוהי קריאה אחרונה, אמיתית, לעצור את הטירוף הזה שקורה בבית הזה, את מה שאתם עושים למדינה. אני קורא מפה לחברים שלי, באמת לחברים שלי, שיושבים שם, ואני אומר לכם, משמעת

משמעת סיעתית, זה דבר חשוב, זה דבר טוב, אבל זה לא כל העולם. מגיע הזמן שצריך להגיד: חבר'ה, תעצרו, בואו נדבר. כל מה שאנחנו מבקשים, שהחקיקה הזאת תיעצר בשביל שנוכל לדבר ולהגיע לתוצאה אמיתית לטובת מדינת ישראל. תעצרו את זה. תודה רבה לחבר הכנסת כץ. אני מזמין את חבר הכנסת מתן כהנא לעלות ולומר את דברו. ואחריו, חבר הכנסת מישרקי, שאינני רואה כרגע במליאה. לא,

בבקשה, חבר הכנסת כהנא, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חבר הכנסת, אתם כל הזמן אומרים שצריכים לעשות את מה שהרוב רוצה. ואני מסכים, צריכים לעשות את מה שהרוב רוצה. אבל מה שאתם עושים זה לא מה שהרוב רוצה.

בעם הזה, במדינה הזו, רוצים רפורמה משפטית בהסכמה רחבה. אבל אתם לא מובילים רפורמה בהסכמה רחבה, רוב העם הזה רוצה שהאחים החרדים שלנו, האחים שלנו, ישתתפו איתנו בנטל של הביטחון, בנטל הכלכלי, ויחיו חיי רווחה. אבל אתם לא עושים את מה שהרוב רוצה. רוב העם הזה רוצה יותר יהדות בפחות כפייה. אבל אתם שוב פעם הולכים אחרי מיעוט ומחוקקים כל מיני חוקים שרק מרחיקים אנשים מהיהדות, רוב העם הזה מבין שמעת לעת אנחנו נצטרך לצאת למלחמות כדי לעמוד על הזכות שלנו לחיות בארץ הזו, בארץ שלנו. אבל רוב העם הזה לא מוכן לצאת למלחמות בגלל פיתות ובגלל זמן של מקלחת. אתם לא מובילים את מה שהרוב רוצה. אתם עושים מה שמיעוט קטן גורר אתכם לעשות, ואין לכם רוב לפלג את העם הזה.

תודה לחבר הכנסת מתן כהנא. חבר הכנסת משה גפני,

אז חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות,

גם כן לא נמצא, חבר הכנסת יצחק שמעון וסרלאוף, האם נמצא?

חבר הכנסת אביגדור ליברמן יעלה ויבוא. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, אנחנו זוכרים, רק לפני חודשיים סיימנו מערכת בחירות. מה הבטיחו לנו במערכת הבחירות? ביטחון אישי. בתוך עשרה ימים, חמישה תושבי לוד נרצחו. שתי נשים נרצחו. אתמול התכנסה ישיבת ממשלה. האם היא דנה במצב האלימות, הפשיעה בלוד?

היו דברים הרבה יותר חשובים. מה אתמול היה הסעיף הראשון בישיבת הממשלה? הסעיף הראשון היה הסעיף הכי חשוב: שינוי שם המשרד ממשרד ההתיישבות למשרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות. ומה היה סעיף מס'

עוד יותר חשוב: משרד האנרגיה, משנים את השם למשרד האנרגיה והתשתיות. אבל לא רק את זה הבטיחו. הבטיחו מאבק ביוקר המחיה. הבטיחו להקפיא משכנתאות. רק היום הנגיד העלה את הריבית בעוד חצי אחוז, עוד עומס על הצעירים. איפה הקפאת משכנתאות? איפה אנחנו שוב רואים מאבק ביוקר המחיה? הבטיחו להוריד את מחירי החשמל, בינתיים מחירי החשמל עלו ב-6.7%. הבטיחו לנו הורדה במחירי המזון. אדוני השר, השבוע, אם לא שמת לב, לקנות פולקע זה הפך למותרות. מחירי העוף קפצו ב-45%, 45% מהיום למחר, ביצים, ב-16%. דיברו איתנו על התיישבות, ממשלה, כביכול, כביכול, ממשלה לאומית. העבירו החלטה: תשעה יישובים חדשים, 9,000 יחידות דיור. אין שום דבר, אדוני השר, הכול ישראבלוף. ביטלתם הכול. נבהלתם מדיון במועצת הביטחון, ולא רק שהקפאתם הכול, גם כנראה העברתם שם עוד כסף.

ביקשתי לבדוק אם יש ישיבת מת"ע. אדוני השר, אני מקווה שאתה יודע מה זה ישיבת מת"ע.

אני רוצה לראות את סדר-היום, מתי מתכנסת מת"ע, מועצת תכנון עליונה. אין ישיבה, אין סדר-יום. אני חושב שבאמת אישרתם 9,000 יחידות דיור אבל לא אמרתם מתי. כנראה הכוונה אחרי המשיח. אני חושב שגם הנייה. אדוני השר הצעיר, לא יודע מה שמך. השר וסרלאוף, ואתה, זמן.

אני מתנצל. אני עדיין לא יודע. אבל בדיוק כמו שראש הממשלה ביטל בכתב את הפינוי של ח'אן אל-אחמר, וגדי איזנקוט, מאחוריך היה רמטכ"ל והוא היה פרוס עם הכוחות, אותו דבר לגבי הנייה. מי שגם היום לא נותן לנגוע ולסכל ראשי חמאס, שכל הזמן מברכים על רצח יהודים, כולל בחודש האחרון, כל יהודי שנרצח, ראשי החמאס יצאו ובירכו, ומי שמונע גם היום לסכל אותם זה ראש הממשלה הנוכחי. תודה לאדוני. חבר הכנסת מנסור עבאס יעלה ויבוא,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

חבריי חברי הכנסת, שוב אני רוצה להדגיש ולהבהיר את עמדתה של רע"מ ושל החברה הערבית, לאור השינויים שמתכוונת הממשלה לקדם בתחום הרפורמה המשפטית, שבהחלט אפשר לקרוא לה גם "הפיכה משפטית", שמנסה להביא אותנו למקום שבו יש שליטה מוחלטת בבית המשפט העליון ובמערכת המשפט. הם מצפים מאיתנו, כאשר מנסים לשכנע אותנו, והיו ניסיונות כאלו בשיחות רגילות, שהשינויים האלה והרפורמה הזאת יביאו גם לייצוג הולם של החברה הערבית בתוך מערכת המשפט באופן כללי וגם בתוך בית המשפט העליון וזה יהווה תיקון גם לגבי החברה הערבית. מצפים מאיתנו לתת אמון במערכת הפוליטית או באנשים שמנהלים כרגע את המדינה ואת הממשלה, כאילו שאנחנו לא חווים על בשרנו את ההתעלמות הכמעט-מוחלטת של הממשלה ונציגיה מהעניינים של החברה הערבית, ובמיוחד בנושא הזה של ייצוג הולם, שהולך ונשחק, והוא ממילא שחוק בתוך השירות הציבורי באופן כללי, בתוך מערכת המשפט, בתוך המשרדים השונים והחשובים, לחברה הערבית. אנחנו לא רואים כל כוונה לעשות את התיקונים האלו ברמות השונות, ולכן איך אנחנו יכולים לתת אמון בפוליטיקאים, אפילו שהם נבחרים, שהם יעשו את התיקון המיוחל בתחום הייצוג ההולם בתוך מערכת המשפט? כבר הוכח מעל לכל ספק, לפי מחקרים של חוקרים במערכת המשפט כאן בארץ, שבהחלט תת-הייצוג של החברה הערבית ושל שופטים ערבים בא לידי ביטוי בפסיקות של בתי המשפט, ואכן יש גם ענישת יתר לגבי נאשמים ערבים בתיקים או בנסיבות דומות בין אזרח לאזרח. ולכן אין מקום לתת אמון במערכת הפוליטית, שהיא תבחר לבדה את השופטים. כמו כן, לסיום, אדוני. כן. כמובן שאנחנו בעד הפרדה מוחלטת של רשויות. אם העיקרון הזה מקובל על כולם, אז לא יכול להיות שנצביע היום על חוק שנותן לנציגי הממשלה או לממשלה גם להשפיע על הנציגים של מערכת המשפט עצמה, נוסף על השליטה המוחלטת שלה בנציגים שלה, וזה מקובל, אבל גם בנציגים של הכנסת עצמה.

תודה לחבר הכנסת מנסור עבאס. תעלה ותבוא חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. שלוש דקות לרשותך, גברתי. תודה, כבוד היושב-ראש. האמת, מהבוקר אני שומעת את כל, אני יכולה להגיד "ההתבכיינות" של חברי הקואליציה על זה שמפגינים חסמו להם את הכניסה או היציאה מהבתים שלהם, לא נתנו להם לצאת, הרגישו פתאום, חברי הקואליציה, מה זה הגבלת תנועה של אנשים.

כולם מדברים על זה שזה סוג של אנרכיזם, זה שבירת כללים.

אני אחת מהאנשים שבאמת הייתי רוצה שהמשפחה שלי תהיה רחוקה ממה שקורה מבחינת התנגדויות ומבחינת ויכוחים פוליטיים, כדי שלא ישלמו את המחיר על החיים הציבוריים שלי. אבל בואו, אתם מדברים על זה שהגבילו לכם את התנועה מלצאת מהבית? הרי אתם הולכים לקבל החלטות ולחוקק חוקים שמגבילים לאותם אנשים ולאנשים אחרים את חופש הביטוי. אתם הולכים להגביל את האזרחים במדינת ישראל אפילו בחופש ההתאגדות. אתם הולכים להגביל בחקיקה, בהפיכה המשטרית שמתכננים, את האפשרות של הציבור וכלל האזרחים, הולכים לשים להם גבולות הרבה יותר חזקים מאשר עיכוב של חצי שעה מלצאת מהבית. אם כבר מדברים על הגבלת חופש התנועה, אולי אולי הזדמן לחלק מהקואליציה להרגיש מה זה כשמונעים ממך לצאת מהבית שלך, מה זה כאשר שמים מצור על הבית שלך. בזמן שעשו את זה אזרחים בצורה הכי פציפיסטית, מה שנקרא, פה, כמה מטרים מפה, בירושלים המזרחית שמים צבא ומשטרה ומונעים מאנשים לצאת מהבתים שלהם ולצאת למקומות העבודה שלהם ומורידים להם בגדים במחסומים כדי למנוע מהם להגיע. כל זה לא הגבלה של תנועה? זה נעשה על ידי אותם חברי קואליציה שנמנעו היום והרגישו רע כאשר לא נתנו להם חצי שעה לצאת מהבית. אז תסתכלו בראי כאשר מדברים על הדברים האלה, ותזכרו אילו החלטות ומה אתם מובילים. תודה לגברתי. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת צבי ידידיה

בבקשה, אדוני. אדוני יושב-ראש הכנסת, אני מודה לך שאתה מאפשר לי. הייתה החלטה של בית המשפט העליון שהילדים החרדים לא יקבלו שירותים מהעירייה בחינוך עד שהכנסת לא תחוקק חוק בעניין הזה. אני נגד ללכת, הציבור החרדי לא צריך לתבוע בבג"ץ מכיוון שלא נקבל שם אף פעם סעד. לא קיבלנו סעד מאז קום המדינה. אבל היה שם סיפור עם ילדה, בעקבות ההחלטה הזאת של בג"ץ. ילדה קטועת גפיים, גרה בגבעת שאול בירושלים ונמצאת בבית סוהר בגלל שהסייעת לא יכולה לקחת אותה. יש החלטה של בג"ץ. היא לא יכולה לקחת. אמרתי לחברים שלי: על זה נלך לבג"ץ. בג"ץ ייתן סעד. בכל אופן, ילדה קטועת גפיים נמצאת בבית כמו בבית סוהר, לא הולכת לבית הספר. שייתנו לה את הסייעת בעיריית ירושלים. הלכו לבג"ץ, ובג"ץ אסר לתת סייעת לילדה הזאת, קטועת הגפיים. מדברים על זכויות אזרח. אילו זכויות? למי מספרים את הסיפור הזה? המדינה מתנהלת כל הזמן, המיסיון לא היה חלק מהעניין. הייתה החלטה בוועדת הכספים שעל שתי עמותות מיסיונריות לא יהיה סעיף 46. היה דיון, התקבל פה אחד. יאיר לפיד בא במיוחד לוועדה כדי להביע את עמדתו שהוא נגד לסייע לעמותה של המיסיון. היועץ המשפטי לממשלה ובג"ץ פסקו לתת להם, מעל ראשה של ועדת הכספים, כאילו אנחנו אבק. במשך שנים התנהל העניין בבתי החולים. הרי חולה שמקפיד על חמץ, על לאכול כשר בפסח, לא ילך לבית חולים אם יש שם חמץ. הוא ישב בבית, ואם הוא ילך, הוא לא יאכל. תמיד זה היה בסדר. מנהל בית החולים היה מוסמך לפעול כך, לפעול אחרת. מנהל בית החולים בנצרת פוסק אחרת מאשר מנהל בית החולים בבני ברק. המדינה התנהלה, ואין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה, עד שהגיע בג"ץ ואמר לו: אפשר להכניס חמץ.

תלכו לחוקק חוק. בג"ץ יודע, אני לא רוצה להגיד שהם רשעים עם שכל, אבל יש להם שכל, ומי שרוצה שיגיד את ההקדמה, גם כן. הם ידעו כמה קשה להעביר פה חוק. אנחנו מתנהלים עם זה כבר כמה שנים כדי לתקן את החוק שמנהל בית החולים יוכל להחליט. כל השנים בית דין יכול לדון בדיני ממונות אם שני בעלי הדין מסכימים, אם שניהם חותמים על ההסכמה שהם רוצים לדון על פי דין תורה. הכול היה בסדר עד שהגיע בג"ץ ואמר: לא בא בחשבון. אתם רוצים ששני האנשים האלה, עם זכויות אזרח שצריך שיהיו להם,

האם אתם רוצים שהם ידונו בדיני ממונות? תעשו חוק. שנים שאנחנו מנסים להעביר חוק. בית המשפט, זה אלה עם השכל, ואם אתם זוכרים מה אמרתי בהתחלה, למה אתם פוגעים בזכויות האזרח של חלק גדול מהאזרחים? ועכשיו עוד עושים הפגנות. אנחנו לא עשינו הפגנות. אנחנו סבלנו בשקט. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לאדוני. חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות. אחריו,

יצחק שמעון וסרלאוף. מוותר? מוותר. אז חברת הכנסת מרב מיכאלי תהיה הבאה בתור, נא הודיעו לה, אני לא רואה אותה במליאה. תודה, אדוני היושב-ראש, על הזכות לדבר. אמון הוא לא דבר של מה בכך, הוא הבסיס לקיום האנושי. כל ילד זקוק להורים שיאמינו בו, לחברים שבהם הוא יכול לבטוח. אמון מטבעו הוא לא תמיד רציונלי ומוכח. כן, נכון גם שבכל דבר אפשר להטיל ספק, על זה בנוי עולם המדע, אבל אי-אפשר לבנות חברה במבחנה, ולא קשרים אנושיים בטבלת אקסל. זה פשוט אי-אפשר. הטלת ספק היא נכונה אולי במדע, אבל היא הרסנית לגמרי בחברה האנושית. הממשלה הזו קיבלה אמון רחב מהעם על בסיס אג'נדת האמון שאותה הצענו לציבור. הצענו אמון בכוחו של העם הזה לקבוע ולשמור את עתידו גם מול עולם ומלואו שרוצים להכתיב את עתידנו עבורנו. הבטחנו אמון במערכות הציבור וגם בבתי המשפט, אמון שיגיע למערכות הציבור ולבתי המשפט מכל חלקי העם ולא רק מאוכלוסייה מסוימת מאוד. עכשיו תראו, לתת אמון זה דורש אומץ, ואילו ההסתגרות היא מפלטם של הפחדנים. במשך השנים הפחידו אותנו כי המשק הישראלי חלש, וללא ריכוזיות הוא עלול לקרוס, הפחידו כי אם נעז להילחם באויב ביד קשה, נאבד חלילה את הקשר עם כל ידידותינו בעולם, הפחידו גם שאם לא נשאיר את בית המשפט העליון עם הרכב אליטיסטי שלא מייצג, חיילי צה"ל עלולים להיעצר בכל רחבי העולם למשפט, הפחידו גם שאם אנחנו נקים יישובים חדשים או הממשלה תכיר ביישובים חדשים, יגיע צונמי מדיני. אבל כמו כל פחד שמתרגלים אליו, הגענו למצב שבו נראה לנו נורמלי שליהודים אסור לבנות יישובים במולדתם, שכל פעולה נגד הטרור תיתקל בגינוי בין-לאומי ושפקידים משפטיים ינהלו באופן מלא את נבחרי העם. אני רוצה לשתף אתכם. יצאתי קודם למפגינים בחוץ. פגשתי אנשים דואגים, חלקם בוכים, שמפחדים באמת, אבל אני מבקש לתת צ'אנס. הממשלה הזו נבחרה לשים סוף לשלטון הפחד ולתת צ'אנס לאמון, לא רק אמון בממשלה, אמון בכוחה של האמת ובכוחו של העם המופלא הזה. שר האוצר מוריד חסמים, ולמרות ההפחדות המשק מתחיל לצמוח, אנחנו נכה באויב ונדע להסביר את עמדתנו בעולם, הממשלה הכירה ביישובים חדשים, ושום צונאמי מדיני לא קרה, בית המשפט הולך לייצג את כל חלקי העם ולא ייפול מילימטר מיוקרתו המשפטית. נבחרי הציבור שמייצגים את העם כולו בבית הזה הם מספיק בוגרים ומספיק מנוסים כדי לקבל עבור העם כולו את ההחלטות הטובות והשקולות ביותר גם בלי הבייביסיטר של בג"ץ. אנחנו מאמינים, 64 מנדטים של מאמינים. חבריי חברי הכנסת, אני קורא להצביע נגד ההצעה.

תודה לחבר הכנסת צבי סוכות. יעלה ויבוא חבר הכנסת גלעד קריב, במקומה של חברת הכנסת מיכאלי, ואם הוא איננו נוכח, אז חבר הכנסת אבי מעוז.

בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, התקבצנו לארץ מכל קצוות תבל, קיבלנו על עצמנו להתנהל על פי רצון הרוב. ככה זה היה מימיה הראשונים של המדינה, בהסכמה שאפשרה את הקמת המדינה ושמחזיקה אותנו כחברה מתפקדת. זו צורת משטר שבה הרוב קובע, זו שהתחלתם לקרוא לה, בהנדסת תודעה, "דמוקרטיה דקה". כדי להכשיר את הכפייה של שלטונכם והערכים שלכם על העם המצאתם מושג חדש, "דמוקרטיה מהותית". כששלטון הרוב ירה על אלטלנה, לא שברנו את הכלים, כששלטון הרוב שהושג בשוחד מיצובישי הביא לכאן את מחבלי אש"ף במסגרת הסכמי אוסלו, לא שברנו את הכלים, כששלטון הרוב של שרון, שהפר את הבטחותיו, גירש את מתיישבי גוש קטיף ועקר את עם ישראל מאותו חבל ארץ, לא שברנו את הכלים, כששלטון הרוב בממשלה הקודמת החליט לשנות את הרכב הוועדה למינוי דיינים והוסיף לה שר מהממשלה, כלומר גורם פוליטי, לא שברנו את הכלים, כי זו הדרך היחידה להמשיך להתקיים פה יחד. אבל אתם שוברים את הכלים: מסיתים, מאיימים במלחמת אחים, חוסמים כבישים, פוגעים בילדה עם צרכים מיוחדים, גונבים טנק ועוד פורסים עליו את מגילת העצמאות. מה כתוב במגילת העצמאות? כתוב בה שבארץ ישראל קם העם היהודי, לא ערביי יהודה ושומרון והמסתננים מאפריקה, ששופטי בג"ץ מעדיפים את רווחתם על רווחת אזרחי המדינה. מוזכרת בה הזכות על כל הארץ, זכות שהוכרה בהצהרת בלפור במנדט מטעם חבר הלאומים, זכות ששופטי בג"ץ לא מכירים בה אלא רואים בנו כובשים זרים בארצנו. כתוב בה שחברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית. אתה מבין, אהרן ברק? נציגי העם היהודי הכריזו על מדינה יהודית, לא על מדינת כל אזרחיה או כל מסתנניה. מודגש בה שאחרי מועצת העם הזמנית יבואו השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה שתיקבע על ידי האספה המכוננת הנבחרת. מדהים, השלטון הוא בידי הנבחרים, כלומר בידי הכנסת, מין דמוקרטיה מוזרה כזאת של שלטון הרוב ולא של שלטון האליטות. כמו שהסביר בן-גוריון שנה לאחר מכן בוועדת החוקה, כאשר ויצמן מטיל פתק, הפתק שלו שווה בדיוק כמו הפתק של מנקה ארובות. לא יעזור לכם. ישראל נוסדה כמדינה יהודית בעלת שיטת משטר דמוקרטי, ואנחנו נדאג שכך היא אכן תהיה.

תודה לחבר הכנסת אבי מעוז. חבר הכנסת גלעד קריב יעלה ויבוא. אחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת משה סעדה. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש,

אני מודה לך על ההסכמה לקרוא לי שנית אל הדוכן. לא הייתי אמור לדבר אחרי חבר הכנסת מעוז. כך יצא וטוב שכך, כי לא ניתן להותיר את האמירה שלו שבתהליך אוסלו לא נשברו כאן הכלים. ראש ממשלה מכהן נרצח בעיצומו של תהליך הסתה נורא, אבל אתה אומר שלא נשברו כאן הכלים. איזה זיכרון סלקטיבי, איזה סילוף היסטורי, סילוף שמשתווה רק לדרך המסולפת שבה אתה קורא את מגילת העצמאות. ועוד סילוף אחד הזכיר חבר הכנסת מעוז בדבריו, שקשור ישירות למה שמתרחש בשבועות האחרונים בבית הזה, בדגש על חדר ועדת החוקה, הסילוף על אופן השינוי של הוועדה למינוי דיינים. חבר הכנסת מעוז לא היה כאן בדיונים הללו, אז הוא מרשה לעצמו לעמוד כאן ולסלף. אבל כל מי שמכיר את העובדות, ואני הייתי יושב-ראש ועדת חוקה, יודע שבוועדה חברי הקואליציה בוועדה אמרו להנהגת הקואליציה ולשרים שאנחנו איננו מוכנים לאשר את הצעת החוק הממשלתית מכיוון שאין בה את האיזונים הנדרשים ומכיוון שהיא דורכת על האופוזיציה. אני, כיושב-ראש ועדת החוקה, בניגוד גמור לדרך התנהלותו של יושב-ראש ועדת החוקה הנוכחי, בימים קשים בין האופוזיציה לקואליציה, בימים של החרמת הוועדה על ידי נציגי האופוזיציה, אני חייבתי וכפיתי על הקואליציה הצעת פשרה, הצעת פשרה שנדונה לעומקה, בתום לב, בנפש חפצה, עם נציגי האופוזיציה, לרבות חברי הכנסת החרדים. כל מי שמעיין בספר החוקים רואה כיצד, בניגוד לכוונה המקורית, לא נטלנו מידי הרבנים הראשיים ושני הדיינים הנוספים בבית הדין הגדול את היכולת שלהם להשפיע על מי שמתמנים לתפקידי דיינות, בדגש על בית הדין הרבני, בניגוד גמור למה שקורה כרגע בוועדת חוקה. וחבר הכנסת רוטמן, בצביעות הגדולה שלו ובהתנהלות הדורסנית שלו, לא מוכן להחיל את ההסדר שהוא מקדם בוועדה למינוי שופטים גם על הוועדה למינוי דיינים. אז צריך לומר לחברי הקואליציה: אתם מתנהלים בדורסנות ובצביעות. את מה שאתם לא מוכנים לקבל בוועדה למינוי דיינים, אתם רוצים להחיל בוועדה למינוי שופטים, והדרך שאנחנו ניהלנו בה את ועדת חוקה במשך שנה ורבע מתוחות מאוד, אתם לא מוכנים לאמץ את אותם הדפוסים. ורואים את הדורסנות שלכם, לסיום, אדוני. ואת הכוחנות שלכם, ואתם מובילים את החברה הישראלית לקרע שלא יהיה ניתן לאחות. תודה. אני מזמין את חבר הכנסת משה סעדה, ואחריו יסכם את הדיון השר המקשר. בבקשה, חבר הכנסת סעדה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הציבור שואל את עצמו אם צריך לתקן את המערכת. הוא לא תמיד מבין, פסקת ההתגברות, מי מתגבר על מי, אבל מה שברור, ואני רוצה לומר בעיקר לציבור שיש לנו מערכת שהיא לא יעילה לחלוטין, מערכת שיש בה סחבת של שבע ושמונה שנים. אני אתן דוגמה קצרה. פנתה אליי אישה שהבן שלה נפצע מרימון, והיא הגישה תביעה לבית משפט נגד חברת הביטוח. אחרי שניהלו את התיק, שנה וחצי היא ממתינה להכרעת הדין. כשהיא פונה לשופט, השופט עונה לה: לבית המשפט יש עומס כתיבה כבד מאוד, ביממה יש רק 24 שעות. זו מערכת המשפט, לא יעילה, סחבת. בנוגע לבחירת השופטים, יש חוסר ייצוג במערכת. הענישה במערכת מקילה. אני אתן רק דוגמה שהציבור מכיר: ילדה שנפגעה מינית בצורה קשה, בביתה, במיטתה, במבצרה, בעיר באר שבע, בית המשפט גוזר על הפוגע,

חמש שנות מאסר בלבד. הכשלים הללו הם ברורים לכולם, וגם נשיא המדינה, בנאום שלו, הצביע על הכשלים ולמעשה הצדיק את הזעקה שלנו כבר 20 שנה. חבריי חברי הכנסת, מי שפגע במערכת, מי שלא הצליח לפעול נכון בתוך המערכת, זה השופטים עצמם. אני שואל את הציבור אם השופטים שכשלו בניהול של המערכת הם אלו שאמורים לתקן אותה. התשובה היא ברורה, שלא. מי שאמור לתקן את המערכת זו הכנסת. לאחרונה הייתי אמור, לפני שבוע, להגיש הצעת חוק ביכורים בעניין הפרדת מח"ש מהפרקליטות. תוך כדי שאני מכין את נאום הביכורים שלי, פונה אליי נשיא מדינת ישראל ואומר לי: משה, מתוך רצון טוב ולצורך הידברות אני מבקש ממך לדחות בשבוע את הגשת החוק. למרות שזה חוק הביכורים שלי, בגלל הרצון להידברות כיבדתי את בקשת הנשיא וביקשתי לדחות את החוק שלי בשבוע. אבל לצערי זה לא קידם הידברות. כמה דקות אחרי שנעתרתי לבקשת הנשיא, ראש האופוזיציה יאיר לפיד פרסם פוסט על כך שהוא ניצח, הכניע את הקואליציה. אנחנו באים להידבר, מושיטים יד, והצד השני מדבר בטרמינולוגיה של מלחמה. אנחנו כרגע לקראת קריאה ראשונה, בעזרת השם, היום. לסיום, אדוני. זה יום חגיגי, ואני אומר, עדיין לא מאוחר. אנחנו, סיעת הליכוד, תמיד נכונים לשיח. אנחנו קוראים לאופוזיציה לבוא להידבר איתנו, כי החקיקה הזאת טובה לכולנו, ובמיוחד היא טובה למערכת המשפט. היא תגביר את האמון בה, תגביר את אמון הציבור במערכת. תודה לאדוני, ואני מזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת,

לבוא ולסכם את הדיון. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני לא רואה פה את חבר הכנסת רון כץ, אבל רציתי להתייחס לדבריו.

רון כץ, הוא אמר לקואליציה: צאו החוצה, תראו את המפגינים. אז אתה יודע, חבל שהוא לא פה,

אבל האמת שלא הייתי צריך לצאת החוצה. הבוקר הם באו לדלת הבית שלי ובצורה אלימה חסמו את היציאה וסירבו להתפנות. אוי אוי אוי.

מה עשית לסילמן? את מבינה שזו אמירה פשוט בזויה, מה שאמרת עכשיו? אנחנו אנרכיסטים בזויים. אתם מעודדים את הגרועים שבאנרכיסטים.

דרך אגב, אני רוצה לברך,

יאיר לפיד, שאמר בצורה ברורה, גינה את אותם אנרכיסטים. בוודאי, במה שנוגע לטלי גוטליב. אצל טלי גוטליב הוא גינה, טלי גוטליב זה משהו אחר. ואצלי זה בסדר? אתה תתמודד.

אז אני אגיד לך ככה: שניים מהאנרכיסטים שהיו אצלי בבוקר, השתתפו בשבת בהתפרעות אלימה נגד חיילים בדרום הר חברון, שבמהלכה שברו מחסום צבאי, נכנסו לשטח צבאי סגור ותלו דגלי אש"ף על כלים בשירות צה"ל. אחד מהם השתתף גם בחסימת בית השר וסרלאוף, לובש שלושה קפוצ'ונים. רואים ואפשר לראות שזו תופעה חוזרת. ואתם משבחים ומעודדים את ההתנגדות, את ההתנהגות פורעת החוק הזו, וכשאתה שלחת את בן יהודה לקלל כל יום את סילמן,

אלו שנלחמים בצה"ל, שהולכים לחברון, שוברים את המחסום הצבאי, שמים דגלים של אש"ף, ואתם מחזקים אותם. הינה,

אני לא יודע מה היית, אלוף משנה,

אורנה ברביבאי מעודדת אנרכיסטים.

יש לכם איפה ואיפה. תגיד את זה, ותצא החוצה לראות את האנרכיסטים. תראה את הפנסיונרים, תראה את האנרכיסטים, תראה את המ"פים, אנרכיסטים, תראה את ההייטק,

יש לכם איפה ואיפה. למה את לא מסוגלת, כמו יאיר לפיד, לגנות את הבריונות ואת האלימות? למה את מצדיקה בריונות ואלימות? חוצפן, חוצפן. לך תראה. חסרת אחריות שכמותך. לך תראה, מאות אלפים, אנרכיסטים. אנשים שעבדו,

שתרמו למדינה, אתה קורא להם אנרכיסטים. אתה חוצפן, אתה חוצפן. חברי הכנסת, הערותיכם נשמעו, תודה.

השתתפו אותם אלה שאת מאחלת להם שימשיכו.

אפילו יאיר לפיד גינה את ההתנהגות האנרכיסטית.

אתה קרנף.

טייס קרנף. ואת, אין לך בושה להיות פה ולתמוך באנרכיסטים.

שיטה חדשה, קרנף טייס.

חברי הכנסת. בבקשה, קיש. אתה לא גינית את, לא גינית אף אחד. אני אומר עכשיו לאופוזיציה: תפרידו בין האנרכיסטים, שחלקם פה,

אתה אנרכיסט. מאות מילואימניקים אנרכיסטים?

הרוחות סוערות מספיק גם בדיון הבא, אז בואו תשאירו קצת אנרגיות.

נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי,

ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

צגה מלקו,

אבי מעוז,

שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח

אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון,

לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה,

גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה,

חמד עמאר,

צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש,

אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר,

שלמה קרעי,

אליהו רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן,

עידן רול,

אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, בעד מזכיר הכנסת, נא קרא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח גדי איזנקוט,

ואליד אלהואשלה, בעד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל,

יעקב אשר,

דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, בעד ולדימיר בליאק, בעד איתמר בן גביר,

מירב בן ארי,

ניר ברקת,

טלי גוטליב, נגד מאי גולן, נגד בנימין גנץ,

סימון דוידסון, בעד דני דנון, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

נוכחת יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח חילי טרופר, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, בעד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד, בעד מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון, בעד יוליה מלינובסקי, בעד שרון ניר, בעד בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק,

גדעון סער,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח עודד פורר,

יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שמעוניינים להצביע ולא הצביעו? אם כן, נא פנו למזכיר הכנסת. אם אין, ההצבעה תמה. נא לספור את הקולות. אדוני היושב-ראש, אתה יכול להגיד למה בודקים לחברי כנסת תיקים כשנכנסים? לא נכנסים עם תיקים היום למליאה. ממתי זה? מהיום.

זה משהו חדש?

אומרים? אתם מוזמנים לפנות ליועצת המשפטית. ממתי בודקים לחברי כנסת תיקים? כמות הפרובוקציות שאנחנו מנענו היום, עם המגפונים ועם הדגלים בכניסה לכנסת. תודה רבה לכם. מה יש פה שאתה בודק לה את התיק?

איפה כל הנשים?

למה אתם בודקים, זה נראה לך הגיוני שיבדקו לנו תיקים?

מה זה?

חברי הכנסת. חברות הכנסת וחברי הכנסת, אנחנו כרגע באמצע הצבעה. תודה רבה. לחברת כנסת? איזה מין דבר זה? מה, הסדרן צריך לראות את הטמפונים בתוך התיק

קרא שנית בשמות חברי הכנסת, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח גדי איזנקוט, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, בעד רם בן ברק,

בנימין גנץ, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן,

שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח חילי טרופר,

מאיר כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח מיקי לוי, בעד יריב לוין,

נעמה לזימי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון,

יוליה מלינובסקי, בעד שרון ניר,

סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד משה סולומון, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח עודד פורר,

יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי,

יצחק קרויזר, נגד אפרת רייטן מרום,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד אלעזר שטרן, בעד נאור שירי, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? אם כן, נא לפנות למזכיר הכנסת.

ארז מלול,

אם כן, ההצבעה תמה. נא לספור את הקולות.

אופיר, מה אתה במתח? אופיר, אתה יכול לעבוד במוסד.

אני רואה התלחששויות, אני רוצה לדעת למה לא נתנו לי להיכנס עם תיק. בתחבולה עושים מלחמה. אורנה הייתה בצבא, אבל היא לא הצליחה, אנחנו ילדים טובים,

בושה כזאת לא הייתה פה בכנסת כבר שנים. בושה, בושה. מה זה? אדוני היושב-ראש. חברת הכנסת בן ארי, אני רוצה להשיב לך, בסדר? אני מכירה אותך.

אני רוצה להשיב לך. אבל תקשיבו, אם אתם רוצים תשובה. מהבוקר אנשי משמר הכנסת חסמו אנשים שניסו להיכנס לכאן עם מגפונים. כשאני אומר אנשים, אגב, זה כולל פעילים פוליטיים וזה כולל גם יועצים פרלמנטריים, לא נכון. עם דגלים שאינם דגלי ישראל, עם כרזות, אנחנו חברי כנסת. רגע אחד. אבל לא סיימתי.

אני רוצה לשמוע את התשובות, הוא אמור לתת תשובות. ההנחיה שלי לגבי המליאה הייתה ברורה: תיק כזה כמו שמציגה חברת הכנסת פרקש בוודאי מותר. תיק קטן, כן, תיק מסמכים, כן, תיק גדול, לא. זו ההנחיה. אם צריך לחדד את ההנחיה הזאת, בדקו לה אותו. אם אני אוציא, מתאפקת. רגע, רגע, רגע. ממתי? מה זה השטויות האלה. בחיים זה לא היה כך, בחיים.

הדבר הזה הוא בגיבוי, חבר הכנסת קריב, אתה ודאי תעריך את העובדה שהדבר הזה הוא בגיבוי גם של היועצת המשפטית וגם של קצין הכנסת. כל זאת, מה?

אבל מי אמר לכם לא להיכנס עם אוזניות? שלילי, שלילי. תיק קטן, אין בעיה, תיק מסמכים, אין בעיה, תיק גדול, אנחנו מבינים שיש אולי מי שחושבים לעשות איתו

זה במליאה לא יהיה. כן, אין לאף אחד סמכות לבדוק חבר כנסת. אז תוציא אותנו החוצה. לא, חלילה. לא אמרתי להוציא אתכם החוצה. ומה אתם מנזר השתקנים? להלן תוצאות ההצבעה על הצעת האי-אמון של סיעת המחנה הממלכתי. אתם שתקנים, וזה יתפוצץ לכם בפרצוף. חברת הכנסת בן ארי, תודה. 39 בעד, 62 נגד. אני קובע שגם הצעת האי-אמון הזו לא עברה. אנחנו נעבור כרגע לנושא הבא על סדר-היום, השר קיש, הודעת הממשלה בדבר שינוי שמות משרדים והעברת שטחי פעולה. ימסור את הודעת הממשלה השר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הכנסת יואב קיש. בבקשה. מזמן לא העברתם משרדים. אתה יו"ר הקואליציה. אתה היית צריך להגיד שאתה שומר על כבוד הכנסת, ולא פותחים לח"כים תיקים. לא קואליציה, לא אופוזיציה. עומדים ארבעה גברים ומחליטים אם יבדקו לאישה את התיק.

חברי הכנסת, אני לא רוצה בדיון הזה להתחיל לקרוא לסדר ולהוציא,

אז חכו עם זה קצת, עוד טיפה.

תודה. השר קיש, בבקשה.

התיקים הגדולים עם שקי השינה, אני מקווה שאתם לא ישנים פה במליאה,

במקום אחר. למה לא? אבל אמיר, שנייה.

לא עכשיו, חברת הכנסת פרידמן, יש לנו לילה ארוך. את מוזמנת לפנות אליי, לא ככה ולא עכשיו.

כנסת נכבדה, ברשותך,

אני רוצה לנצל את ההזדמנות שיו"ר האופוזיציה יאיר לפיד נמצא פה ולחזק אותו על הגינוי הברור שלו כנגד אותם אנרכיסטים שפגעו בחברת הכנסת גוטליב ביציאתה. לא אנרכיסטים, אנחנו מחכים לגינוי של ביבי. אני רוצה, וחשוב שגם,

חברת הכנסת מיכל שיר. מה עשיתם לאשתו של אלקין מחוץ לבית? חברת הכנסת מירב בן ארי, להתחיל קריאות בדיון הזה?

אני אמרתי שאני, תגיד לי מה אתם עשיתם לסילמן, אמרתי שאני מברך את אמירתו הברורה של חבר הכנסת יאיר לפיד כנגד האנרכיסטים שהיו שם בכניסה לדירתה של טלי גוטליב. אני רק מצפה שכל סיעת יש עתיד תהיה שותפה לאמירה הזאת. אתם, את הילדים שלהם, נמצאים בארגון טרור. אתם עובדים בארגון טרור. אתה עושה פרצוף מופתע.

חבר הכנסת מיכל שיר, אני קורא אותך לסדר בקריאה הראשונה. תשאל את חברת הכנסת אורנה ברביבאי, כשאמרתי לה שהיו אותם אנרכיסטים בפתח ביתי, קיבלו תמיכה מוחלטת. את זה. אני שמח לשמוע,

שקרן.

איך אמרת?

אוי אוי אוי, באו אליך הביתה, לא יקרה לך כלום. אז אל תהיי דו-פרצופית. תתנהגי

כי אתם ממילא לא מקשיבים.

אתם לא רוצים לדבר, אתם לא מקשיבים.

אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה,

לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר את שטחי הפעולה על פי הפירוט הבא: שטח הפעולה אגף תרבות יהודית, ממשרד החינוך למשרד

במקום חברת הכנסת שרון ניר יכהן חבר הכנסת בועז טופורובסקי, מטעם ועדת הכספים, במקום חבר הכנסת ולדימיר בליאק יכהן חבר הכנסת חמד עמאר. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום על הקמת הוועדות המשותפות הבאות: ועדה משותפת של הוועדה לביטחון לאומי וועדת החוקה, חוק ומשפט, לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט 1979. חוק האזנת סתר קובע כי סמכויות מסוימות שעניינן קבלת דיווחים ואישור חקיקת משנה יהיו בסמכות ועדה משותפת לוועדה לביטחון לאומי ולוועדת החוקה,

ועדת הכנסת קבעה כי הוועדה המשותפת תהיה בת שמונה חברים, בהרכב הבא: מטעם הוועדה לביטחון לאומי, חברי הכנסת צביקה פוגל,

מירב בן ארי, אפרת רייטן, מטעם ועדת חוקה, שמחה רוטמן, יונתן מישרקי, יעקב אשר, מנסור עבאס. ועדה משותפת לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב 2022. חוק האזרחות והכניסה לישראל קובע כי ועדת הכנסת תקבע לאיזו ועדה יהיו סמכויות לפי החוק, וביניהן הסמכות להמליץ בדבר הארכת תוקפו של החוק ושינוי התוספת, סמכויות הקבועות בסעיפים 7, 14 ו-18 לחוק. ועדת הכנסת החליטה כי סמכויות אלה יהיו מסורות לוועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות ועדת החוץ והביטחון. ועדת הכנסת קבעה כי הוועדה המשותפת תהיה בת 12 חברים, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת החוץ והביטחון, חברי הכנסת שלום דנינו,

ניסים ואטורי,

ינון אזולאי, ישראל אייכלר, אלעזר שטרן, מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה: חברי הכנסת נאור שירי, אוהד טל, לימור סון הר מלך, מתן כהנא, יוליה מלינובסקי, יוסף עטאונה. הקמת ועדה משותפת לדיון בהצעת חוק המאבק בכלי הנשק הבלתי-חוקיים (תיקוני חקיקה). הוועדה תהיה בת 12 חברים, לפי ההרכב הבא: מטעם הוועדה לביטחון לאומי, חברי הכנסת צביקה פוגל,

סימון מושיאשוילי, שרן מרים השכל, משה סעדה, ואליד אלהואשלה, מטעם ועדת החוקה, יצחק קרויזר, שמחה רוטמן, יואב סגלוביץ', יעקב אשר,

גלעד קריב. הודעה אחרונה. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הצעות החוק הבאות יועברו לדיון בוועדות כמפורט להלן: ועדת החוץ והביטחון תדון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון, ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון, ביטול סעיפי הפינוי), התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת לימור סון הר מלך. ועדת החינוך, התרבות והספורט תדון בהצעת חוק למניעת העסקה בתחום החינוך והטיפול של אדם שהורשע או שמואשם בתקיפה או בהתעללות בחסר ישע, התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת אופיר כץ. תודה לכם על ההקשבה.

חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, דיון משולב בהצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 3) (חיזוק הפרדת הרשויות), ובהצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 105) (הוראות לעניין הוועדה לבחירת שופטים), התשפ"ג 2023, קריאה ראשונה. בטרם יעלה ויבוא חבר הכנסת רוטמן להציג את הצעת החוק, אני מבקש להודיע בהקשר להצעות הללו: כידוע לכם, הזכות להצביע במליאה היא הזכות והחובה היסודית של חבר הכנסת ואיננה מוגבלת. עם זאת, אבקש להודיע גילוי נאות לפרוטוקול.

לטענת היועצת המשפטית לממשלה ראש הממשלה מצוי בניגוד עניינים בעניין הרפורמה המשפטית לאור ההליך המשפטי שבו הוא מצוי, ראש הממשלה חולק על כך ומתקיימים בעניין זה דיונים. מכל מקום, אין מחלוקת גם אליבא דהיועצת המשפטית לממשלה כי ראש הממשלה איננו מנוע מלהשתתף בהצבעות, ואני מודיע על עניין זה למען הסדר הטוב. כמו כן בעניין חבר הכנסת ביטן, שגם בעניינו מתנהל הליך משפטי, ואני גם מודיע על עניין זה למען הסדר הטוב. יעלה ויבוא יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת שמחה רוטמן, להציג את הצעות החוק במשולב. בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת.

נא להוציא בבקשה את חברי הכנסת שמניפים דגלים, את כולם, באופן מיידי. להוציא, להוציא, להוציא החוצה. בושה. זה פריט לבוש. קיבלתם את דקת התהילה. נא לצאת החוצה. תודה רבה. אתם מבזים את הדגל כמו שאתם מבזים את המליאה. אני מבקש מכם לצאת מן האולם.

זה מה שאתם עושים, אכן כן. כולכם מודעים היטב לתקנון הכנסת. סדרנים, נא להוציא את כל חברי הכנסת שמניפים דגלים מאולם המליאה.

הממשלה שלך לא מניפה דגלים גם ביום העצמאות.

חשבתי שאולי חשוב שקולכם יישמע בדיון הזה, אבל כנראה אתם אינכם רוצים שקולכם יישמע, ועל כן תיאלצו לצאת החוצה. תודה רבה. על מה אתה מוציא אותנו? נמתין דקה קלה עד שכל חברי הכנסת שהניפו דגלים והתעטפו בדגלים יצאו החוצה. בושה. בושה.

ניתן לזה עוד דקה קלה. יש פה שרים שלא מניפים דגל ביום העצמאות. אתה אומר שאנחנו מבזים את הדגל?

עם ישראל נמצא בחוץ, מרים את הדגל. אתם לא מסתכלים להם בעיניים. הציבור לא מעניין אתכם. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אני קורא אותך לסדר בקריאה השנייה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אני קורא אותך לסדר בקריאה הראשונה. חבר הכנסת שטרן, אתה בקריאה ראשונה. (חברי כנסת רבים יוצאים מאולם המליאה.) אתם רומסים את הדגל ולא ניתן לזה לקרות.

אתה יכול לחזור בך. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, הרי לא הוצאתי אותך בסיבוב הקודם. אני לא רוצה להוציא אותך עכשיו. אם את רוצה לצאת, נעשה את זה בקלות. חברי הכנסת, תודה רבה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, רשות הדיבור שלך.

אני שמח להביא בפניכם היום שתי הצעות חוק מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט: הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 3) (חיזוק הפרדת הרשויות), וההצעה המשלימה, הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 105) (הוראות לעניין הוועדה לבחירת שופטים), התשפ"ג 2023. בטרם אומר מה כלול בהצעות החוק ברצוני לומר את מה שעומד בבסיסן, שלדעתי נמצא בעניין זה בלבול מושגים עמוק. מה שאנחנו, תכף תגיד שזה כמו קנדה, נכון?

מה שאנחנו רואים היום גם מצד חברי האופוזיציה, חלקם לפחות, וגם, לצערי, מצד הרבה מאוד אנשים טובים ואחראיים שמוטעים על ידם שוב ושוב, כולם טועים. כל העולם טועה, רק שמחה רוטמן צודק. הצעת החוק, אצלו כל התורה. תודה רבה, חבר הכנסת קריב, על הנפת ספרי. זה עלול להוות בעיה. אבל הצעת החוק מבוססת על שנים רבות, זמן רב מאוד מאוד מאוד שהרבה מאוד אנשים הרגישו ועודם מרגישים שהקול שלהם מושתק. אתה מייצג את הספרדים, אתה מייצג את הספרדים. אתה מייצג אותי.

אין לך מושג בכלל מה המשפחה שלי עברה. חברת הכנסת מירב בן ארי, אני קורא אותך לסדר בקריאה השנייה. למה שנייה? חברת הכנסת נעמה לזימי, קריאה ראשונה. הוא, אתה דיברת על ההורים שלך שהגיעו מצפון אפריקה,

מיהו בכלל שייצג

אני ממש לא רוצה להוציא אותך. חשוב שקולך יישמע בדיון הזה. מה, הוא מייצג אותנו עכשיו? הוא מייצג את ההורים שלך? אם זה הדבר היחיד שבו את חלוקה על חבר הכנסת רוטמן,

תודה. הרבה מאוד אנשים במשך שנים רבות הרגישו שקולם מושתק, שעמדתם נרמסת, שהעובדה שהם באים אחת לכמה שנים לתוך כיתת לימוד בבית ספר שבה יש תיבת הצבעה ומכניסים אליה פתק ותולים בו, אני לא חושב שאנחנו צריכים לחשוב שכל תקוותיהם של אזרחי ישראל, מגולמות בפתק שאותו הם משלשלים. אבל כן, הרבה מאוד, זה בית הספר, להצביע בו. חברת הכנסת פרידמן. בחירות וגם לדיירים הכי עניים שיש. חברת הכנסת לזימי, תודה רבה. חברת הכנסת לזימי, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה.

הרבה מאוד תקוות, הרבה מאוד תקוות,

הרבה מאוד מחשבות כיצד צריכה להתנהל מדינת ישראל. במשך הרבה מאוד שנים כשמו של ספר אחר, חבר הכנסת קריב, האנשים הצביעו ימין וקיבלו שמאל. חברי הכנסת. אתה לא היית עובר את אחוז החסימה. חבר הכנסת נאור שירי, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. תגיד תודה לבן גביר, בזכותו אתה בכנסת. הייתם בקושי עם ארבעה מנדטים. אף אחד לא מצביע לכם. אתה לא מייצג אף אחד. אם לא החילונים שהלכו והצביעו, חברת הכנסת מירב בן ארי,

אני מבקש לצאת, קריאה שלישית.

אל תוציא אותי, אני אצא לבד. ספרים פה. הרבה מאוד אנשים, חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה.

חבר'ה, להוריד

הרבה מאוד אנשים הצביעו ימין וקיבלו שמאל. הם הצביעו, קיבלו אתכם. דיקטטורה הם קיבלו, זה מה שהם קיבלו. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, קריאה שלישית. זה מה שאתם נותנים.

חברת הכנסת שיר סגמן, קריאה שלישית, נא לצאת. למה, למה לעשות את זה לעם ישראל, למה לעשות את זה לעצמכם? חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, קריאה שלישית, נא לצאת.

מרצה לי על שמאל וימין ומוביל את המדינה לדיקטטורה. בושה. (חברת הכנסת מיכל שיר סגמן יוצאת מאולם

הצביעו ימין וקיבלו שמאל.

כמה?

הרבה מאוד אנשים לאורך שנים רבות הצביעו לכנסת שתעביר חוק למניעת הסתננות, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, וכל פעם שהכנסת העבירה חוק שנועד להגן על הגבול שלנו ולדאוג שלתושבי דרום תל אביב תהיה אפשרות לחיות בכבוד, בית המשפט מחק, חבר הכנסת גלעד קריב, קריאה ראשונה. מחק את קולם, בית המשפט התעלם מרצונם. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, קריאה ראשונה. תתבייש לך, קריב. בית המשפט החליט שהוא ינהל מדיניות הגירה לישראל. הרבה מאוד שנים אנשים הצביעו, והייתה להם דרישה מאוד מאוד פשוטה, שבבניין הזה וזה חוק שעבר ברוב של מעל 80 חברי כנסת,

של ימין קיצוני ולא חוק של שמאל קיצוני, חוק של מרכז, חוק שמבטא

רוב מניין ובניין של החברה הישראלית, שיש לו דרישה פשוטה וקטנה: שחברי כנסת שנבחרים לכנסת ישראל,

כשם הבניין הראשון של משכן הכנסת, כשהם נבחרים לכאן שלא ינצלו את חסינותם הפרלמנטרית לצורך הכוונת טילים של החיזבאללה, שלא ינצלו את חסינותם הפרלמנטרית כדי להבריח טלפונים סלולריים למחבלים בכלא, היחיד שהורשע פה בהסתה זה השר לביטחון פנים, שלא ינצלו את חסינותם הפרלמנטרית כדי לתקוף את חיילי השייטת. דרישה קטנה של רוב העם בישראל. בושה, בושה. למרות שהכנסת חוקקה את החוק הזה ברוב גדול ועצום, כאשר לכולם ברור מדוע היא מחוקקת, בא בית המשפט, ועל כתפיו של בית המשפט עזמי בשארה הסתובב פה בבניין.

על כתפיו של בית המשפט עזמי בשארה השתמש בחסינות הפרלמנטרית שלו כדי להכווין טילים של החיזבאללה. מי היה ראש הממשלה, אתם הייתם בשלטון, אתם.

על כתפיו של בית המשפט חבר הכנסת באסל גטאס נכנס לכלא והבריח טלפונים סלולריים. נא להוציא מהיציע את כל המתפרעים למיניהם. חבר הכנסת רוטמן, אתה רשאי להמשיך.

על כתפיו של בית המשפט חברת הכנסת חנין זועבי, רק רגע, תן להם לראות מה קורה למעלה. חברת הכנסת היבה יזבק ועוד, בניגוד מוחלט לרצונם של רוב חברי הכנסת בישראל, מבוא לדיקטטורה, הלו,

לא רוב של 61 אלא רוב של מעל ל-80 חברי כנסת.

לכן, תגיד לי, נראה לך שאתה ממשיך לדבר?

שום דבר לא מעניין אותך. חבר הכנסת

חברת הכנסת פרידמן, קריאה ראשונה. בושה, בושה, בושה, בושה. חברת הכנסת פרידמן, קריאה שנייה. חברת הכנסת, קריאה שלישית. נא לצאת.

בושה,

איפה אתה חושב שאתה נמצא? נא להוציא את חברת הכנסת פרידמן, תודה. תתבייש לך. (חברת הכנסת יסמין פרידמן יוצאת מאולם המליאה.) ואחרי כל הדברים הללו, גם בתחום מדיניות ההגירה לישראל וגם בתחום ההגנה על כבודה ועל תפקידה של הכנסת לבל תשמש החסינות ככלי לפגיעה במדינת ישראל באמצעות טרור, תגנה את הפגיעה שהייתה פה עכשיו. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, נשמעת גם בפעם הראשונה. אל תיתן לי להוציא אותך.

בית המשפט לא נח כשהוא בא לפגוע במעמדה של הרשות המחוקקת. הוא גם פגע במעמדה של הרשות המבצעת כאשר פעם אחר פעם מדיניות ממשלתית בתחום מדיניות הקרקעות,

חבר הכנסת סגלוביץ', אני קורא אותך לסדר בקריאה הראשונה. לא שמעת מה חצי העם אומר לך. חבר הכנסת יבגני סובה. חבר הכנסת סגלוביץ'. סימון דוידסון (יש עתיד): אף אחד לא בחר אותך. חבר הכנסת בליאק, אני קורא אותך לסדר בקריאה השנייה. פעם אחת תקשיב. בזכות בן גביר אתה פה, אף אחד לא בחר אותך. חבר הכנסת יבגני סובה, קריאה ראשונה. תראה איזה אלימות, בריונים, תתביישו.

חבר הכנסת בליאק. אבל תראה מה קורה שם, אמיר, זה לא בסדר. אני קורא אותך בפעם השנייה, בקריאה השנייה. זה לא בסדר, זה לא בסדר, למה, למה. אחרי שבית המשפט העליון גרם יותר מדי פעמים לאזרחי מדינת ישראל להתבייש ברשות המחוקקת שלהם בגלל שהכניס אליה אנשים שלא היו אמורים להיות חלק ממנה, בניגוד לחוק-היסוד,

חבר הכנסת בן ברק, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. חבל שהגעת לכנסת ישראל, חבר הכנסת בן ברק, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה.

להיות פה, ולא אתם, שנותנים לו גב. חבר הכנסת רם בן ברק, קריאה שלישית.

חבר הכנסת בן ברק, נא לצאת. אתם פוגעים במדינה,

בית המשפט העליון פגע במעמדה של הרשות השופטת באמצעות הליך בחירת השופטים כאשר בית המשפט העליון מנע,

חבר הכנסת בליאק, אני קורא אותך לסדר בקריאה השלישית.

כאשר בית המשפט העליון מנע ממשפטנית דגולה כמו פרופ' רות גביזון, זיכרונה לברכה, להתמנות לבית המשפט בגלל ש"לרותי יש אג'נדה" היא מתהפכת בקברה.

וכאשר בית המשפט העליון מנע ממשפטנית דגולה, תיבדל לחיים ארוכים, נילי כהן, וממשפטנים גדולים וחשובים, חטאם היחיד היה שהם סברו שבית המשפט אמור לכבד את שתי הרשויות האחרות ולא להתערב בחקיקה, ולא להתערב במעשי הרשות המבצעת שמבטאים קביעת מדיניות אלא אך ורק כאשר יש בהם פגיעה בזכויות אדם. אתה מדבר על זכויות אדם? אתה הולך להחריב את זכויות האדם במדינת ישראל.

כאשר בית המשפט העליון סתם את הדרך בפני משפטנים בסדר הגודל הזה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו,

אנשים גדולים וחשובים, משפטנים שמדינת ישראל ובית המשפט העליון שלה היו יכולים להתגאות בהם, נחסמו וסוכלו בדרך לבית משפט העליון באמצעות שיטת מינוי שאין לה אח ורע בעולם, של וטו של שופטי בית המשפט העליון על מי יזכה להיכנס בשערי בית

דבר, מתי הוא היה מפואר?

הדיונים העמוקים והחשובים שהתקיימו בבית המשפט העליון שלנו, חברת הכנסת אפרת רייטן. בין השופט אלון לבין השופט ברק לא יכולים להתנהל היום, בגלל שכל השופטים בבית המשפט העליון מונו רק לאחר שהובהר שהם מקבלים את הנחות היסוד של אהרן ברק,

אתה משקר.

חבר הכנסת שטרן, אני קורא אותך לסדר בקריאה השנייה.

שלפיהן בית המשפט העליון אמור להתערב בסבירות,

שלפיהן בית המשפט העליון צריך לחזק ולתת מעמד שאין לו אח ורע ליועץ המשפטי לממשלה, ולהתייחס לכל נבחרי הציבור כאל אנשים שאינם מבינים את אשר, לא, יש

משמיץ אישית. חבר הכנסת שטרן, אני לא משמש כצנזור, וגם אדוני לא.

הוא משמיץ אישית שופטים שלא נמצאים כאן. אדוני, אתה כבר בקריאה שנייה לסדר.

אני כבר סקרנית לדעת איך קוראים לספר השלישי. כאילו נבחרי הציבור אינם מבינים את אשר

בשנייה. כשאמרתי שבית המשפט העליון פגע במעמדו התייחסתי להליך בחירת השופטים. אבל הפגיעה האנושה ביותר בבית המשפט העליון התרחשה, אדוני היושב-ראש, דווקא במשהו שקשור לאחד המעשים שלך,

אתה עמדת בראש הוועדה שהעבירה את

אל תכניס לנו מילים שלא אמרנו, ולא לשופטי בית המשפט העליון. אל תתגולל עליהם. (חבר הכנסת אלעזר שטרן יוצא מאולם המליאה.) רק חבל שאתה לא מספר כמה טוב עשו בבית המשפט

בהצעה שמונחת על שולחן הכנסת, שאותה אני מבקש מחברי הכנסת לאשר בקריאה הראשונה, מוצע להותיר על כנו את מספר חברי הוועדה אך לשנות את הרכבה,

שמשקלם של, כולם שלך. כולם קואליציה. עלה תאנה אחד, אופוזיציה. הוא חושב שאנחנו מטומטמים. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, קריאה שנייה. הוא חושב שאנחנו מטומטמים. הוא בטוח,

שדרך בחירתם תיקבע בחוק בתי המשפט, חברת הכנסת אורנה ברביבאי,

נא לצאת.

שמוצע לתקן אותו כתיקון משלים להצעת חוק-היסוד. בתיקון המשלים לחוק בתי המשפט גם נקבע, (חברת הכנסת אורנה ברביבאי יוצאת מאולם המליאה.) אסון,

אסון, אסון.

אסון, אסון, אסון. שנציג אחד מכל אחת מהרשויות חייב להיות אישה.

מרמה.

כפי שאמרתי, יותר מכול בכבודה של הכנסת ובכבודו של בית המשפט, העיסוק בחוקי-יסוד. מה זה קשור לכנסת?

היא מבקשת לקבוע כלל ברור שלפיו בית המשפט העליון לא ידון, לא יוכל לדון ולא יפסוק דבר הנוגע לתוקפו של חוק-יסוד, מתוך תפיסה שחוק-יסוד איננו, למה לנו להגן על זכויות אדם? נתון לשיקול דעתו של בית המשפט משום סיבה שהיא. ההסדרים הקבועים בחוק בתי המשפט המצורף הם, כפי שאמרתי, גם העניין של שמירת הייצוג, כפי שהיה עד עכשיו, שנציג של כל אחת מהרשויות, לפחות נציג אחד יהיה אישה. ובנוסף, מוצע שדרך בחירת הנציגים מהאופוזיציה ומהקואליציה תהיה על פי הקבוע בחוק ובתקנון. נציג האופוזיציה, בהצעה לקריאה ראשונה, ייבחר בדרך שתיקבע בתקנון, ונציג הקואליציה, על ידי יושב-ראש הכנסת. אני רוצה לסיים את החלק הזה של הצגת החוק ולבקש מחברי הכנסת לתמוך בו, בשני החוקים, בקריאה הראשונה, לאשר את שתי הצעות החוק בקריאה הראשונה. את התודות אני אגיד בחלק האחרון של דבריי, לאחר הדיון. תודות זה אחרי שנייה ושלישית, שמחה. בסדר גמור. אנחנו מאשרים לך גם בראשונה. אין שום בעיה. ואני רק רוצה רק לומר בקשר להידברות משפט אחד. כפי שאמר שר המשפטים יריב לוין, וכפי שאמרתי אני הקטן, אנחנו מחכים וממתינים לקומה של מנהיגות אחראית מצידה של האופוזיציה,

שתנהל הידברות לגופה של הצעת החוק. חברת הכנסת שרון ניר.

הצעת החוק תעבור היום, בעזרת השם.

משנכנס אדר מרבים בשמחה. אני מקווה שהצעת החוק תקבל את אישורה של הכנסת ברוב גדול ומשמעותי של מעל 61 חברי כנסת.

אני מקווה שמייד לאחר מכן גם באופוזיציה תהיה מנהיגות אחראית ורצינית שתיענה לקריאתו של נשיא המדינה,

ותנהל הידברות במטרה להגיע לחוק בהסכמה רחבה,

חברת הכנסת מירב כהן. נשיא המדינה קרא לך לעצור את החקיקה. חברת הכנסת מירב כהן, אני פונה אלייך. ככל הניתן לקריאה השנייה והשלישית. אתה ביזית את הנשיא ואת מוסד הנשיאות.

קריאה ראשונה, חברת הכנסת מירב כהן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבריי חברי הכנסת. בושה, בושה, תודה רבה לחבר הכנסת רוטמן. נעבור כעת לדיון האישי על פי התקנון. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. אני אומר בפתח הדיון האישי כי החלטתי,

ולאור בקשות שעלו, לאפשר דקה נוספת, ארבע דקות לכל דובר. לפנים משורת הדין. נכון, נכון, לפנים משורת הדין.

בגדול על דעת עצמה, לקחה אותנו עוד ועוד למקום אקטיביסטי שאנחנו,

לא התכוונו להגיע אליו. אני לגמרי מסכים עם זה, חושב שזה נכון, משוכנע לחלוטין שצריך לתקן את זה.

בואו נסתכל על המיקרופון הזה ונניח שזו מערכת המשפט. אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, בתהליך איטי, שלקח 30 שנה, מערכת המשפט הלכה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד לצד האקטיביסטי, עד שהיא נמצאת במצב הזה. מה שאתה,

ושר המשפטים מנסים לעשות זה את הדבר הבא: מה ש-30 שנה עשו צד אחד ובעצם גרמו לנו את התחושות הקשות שאנחנו נמצאים בהן, לקחת תוך פחות משלושה חודשים ולעשות את הדבר הבא,

חבר הכנסת כהנא, אם תוכל לחוס על המיקרופון,

כשאתם תחוסו על העם שלנו,

אני אחוס על המיקרופון הזה. ומה שקורה זה שאת כל התחושות שאנחנו הרגשנו כשהמערכת הייתה פה,

חבר הכנסת כהנא. אל תדאג, אני לא אשבור את זה.

זה לא מוצג ולא מיצג, אני מבקש,

במקום לקחת את המערכת בעדינות לכאן, עזבתי. במקום לקחת את המערכת בעדינות שהיא תהיה מאוזנת, עם יחס הגיוני, מאזן אימה בין הרשויות, אתם מנסים לעשות את זה בצורה שפשוט תקרע ותשבור את העם. תקרע ותשבור את העם. הינה, עכשיו אני לוקח את זה גם לפה. ויש פה הזדמנות חד-פעמית, שצריך לפרגן עליה. שמחה רוטמן,

אני מפרגן לך על זה: הצלחתם לגרום לזה שהעם מבין סוף-סוף את מה שאנחנו צועקים כבר שנים, שחייבים רפורמה במערכת המשפט. אבל מה שיקרה בדרך שבה אתם פועלים זה שכאשר יתחלף פה השלטון, והוא יתחלף, פשוט יחזירו, אני לא רוצה להרוס את המיקרופון, יחזירו את זה בחזרה לצד השני.

הזדמנות פז, להביא את המערכת לנקודת האיזון בצורה שלא תקרע את העם, ואנחנו כולנו עומדים לפספס את ההזדמנות הזאת ועל הדרך לייצר פה קרע נוראי בעם. אני מחזיר לך 50 שניות, אדוני.

תודה לאדוני. יעלה ויבוא חבר הכנסת רם בן ברק. אחריו, חבר הכנסת דן אילוז. אני אומר שרשימת הדוברים נעולה, ומי שלא יהיה נוכח בשעה שמגיע תורו, אני לא אאפשר. הינה, אני אומר זאת, אני לא אאפשר, אז אנא תעקבו אחרי רשימת הדוברים. מי שרוצה לדבר, שיהיה נוכח במליאה. בבקשה, חבר הכנסת בן ברק, ארבע דקות כאמור לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברי הקואליציה, אני אומר לכם, יום עצוב היום. אתם אולי לא מודעים, או שאולי אתם כן מודעים למה שקורה, אבל אנחנו הולכים ומתפלגים. אתם חושבים שאתם מנצחים, אבל אתם מפסידים ובגדול, מדינת ישראל מפסידה. אנחנו נמצאים בתוהו ובוהו. מאות אלפי אנשים יוצאים לרחובות ואומרים לכם: תעצרו. אנחנו אומרים לכם: תעצרו את החקיקה המטורפת הזאת, שנובעת מאנשים שאני לא יודע מה עבר להם בראש, שהם חשבו שיש כאן חבורה של מטומטמים במדינת ישראל שייתנו להם לעשות מה שהם רוצים. אתם חושבים שאנחנו נהיה מוכנים לחיות בדיקטטורה שלכם? אתם חושבים שאנחנו לא מבינים שזה צעד ראשון, צעד ראשון בלקחת אותנו לדברים הרבה יותר גרועים? מחר אתם הרי תחוקקו חוקים שלפיהם מפלגות ערביות לא יוכלו להתמודד לכנסת, מוחרתיים אתם תחוקקו חוקים שישאירו אתכם לעד בשלטון. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. מה שקורה כאן זה מהלך לא חוקי, ואנחנו נתנגד לזה בצורה כזאת שתבהיר שזה לא חוקי. אנחנו לא ניתן שהילדים שלנו והנכדים שלנו לא ירצו לחיות במדינת ישראל. אנחנו לא ניתן שאתם תהרסו את מה שאנחנו בנינו 75 שנה, עם חלקכם,

כי חלק מהקואליציה לא הייתה שותפה לזה. אני לא מצליח להבין את ריצת האמוק שלכם. הרי מה אמרנו בסך הכול? אמרנו: תעצרו, בואו נדבר, בואו נעשה שיפור ולא ריסוק של מערכת המשפט, בהסכמה. אז שר המשפטים אמר: אפילו לא דקה אני אעצור, והשר דודי אמסלם אמר: על אפכם ועל חמתכם אני אעלה את הרפורמה הזאת וניקח אתכם לכלא אחרי זה כי שם מקומכם. מקומם של מי? מה השנאה הזאת? מה השנאה המטורפת הזאת לאנשים שאתם חושבים שהם לא כמוכם? תקראו את מגילת העצמאות, אם אתם רוצים, אני אקריא לכם אותה, מגילת העצמאות, שאומרת שמדינת ישראל תהיה מבוססת על השוויון, על הצדק, על שוויון הזדמנויות לכל אזרחיה, היהודים והערבים. ומה אתם עושים? הולכים להעביר היום חוק ש-15 שופטים ייבחרו על ידי הממשלה, ושאם הם רוצים לפסוק משהו בניגוד הם צריכים רוב מוחלט, ואם הם יגיעו לרוב מוחלט, אתם תפסלו אותם בפסקת התגברות של 61. זה גרוע יותר מכל המשטרים שאנחנו לא רוצים להיות כמוהם, לא הטורקים ולא ההונגרים ולא הפולנים, וכן, אני לא אתבייש ואני אגיד גם מעל הדוכן הזה: גם גרמניה הנאצית. הם עלו לשלטון בצורה דמוקרטית, והם עשו מהלכים, ובסופו של דבר השתלט עליה המטורף, יימח שמו וזכרו. אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, אנחנו לא הונגרים ואנחנו לא פולנים ואנחנו לא טורקים, ואנחנו לא נסכים לדבר הזה. אנחנו בנינו את המדינה הזאת, אנחנו שילמנו על המדינה הזאת בדם, ואנחנו נמשיך להיאבק עליה. נמשיך להיאבק עליה ברחובות, נמשיך להיאבק עליה בכנסת, ולא ניתן לדבר הזה לקרות, זה לא יקרה. אני קורא לך, אדוני יושב-ראש הכנסת, יש לך מעמד

מכובד גם בקואליציה וגם באופוזיציה, תנצל את מעמדך ותעצור את תהליך החקיקה הזה, תדאג לאחדות העם.

תודה רבה לחבר הכנסת רם בן ברק. חבר הכנסת דן אילוז, ואם איננו נוכח, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה. אחריו חברת הכנסת דבי ביטון. ארבע דקות לרשותך, אדוני. כבוד יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, אני אתחיל בעצם בזה שהממשלה בחרה להשקיע את כל המאמצים שלה במלחמה נגד השופטים, התובעים והיועצים המשפטיים, במקום להשקיע את המאמצים שלה בטיפול בפשיעה בחברה הערבית, שנמשכת ואף עולה. הנתונים לא מבשרים טוב. אם אנחנו משווים את הנתונים של 2023, של התקופה הזאת, ל-2022, יש עלייה במספר הנרצחים בחברה הערבית. הרבה צווי הריסה בצפון, בדרום, בכל המקומות, אנחנו מרגישים מאוימים, אנחנו מרגישים שבעצם יש ממשלה שמתחילה לחפש את הערבים, מתחילה לנקום בהם. אלה דברים שאנחנו מצפים מהממשלה לטפל בהם, לתת את הפתרונות. אנחנו כולנו כערבים אנשי חוק כן רוצים לטפל בבעיות שלנו, ואז לעבור להפיכה. יוקר המחיה עולה, החשמל עולה, הריבית עולה, המשכנתה עולה. האנשים עסוקים ביום-יום, בקושי מסיימים את החודש, ומצד שני, אנחנו רואים שהממשלה עסוקה בטיפול בחוקים, לעשות שינוי, רפורמה משפטית. אולי ישנו צורך, אבל לדעתי צריך לשים יותר דגש לטפל בבעיות של היום-יום. שואלים אותנו: בעצם איפה הערבים? איפה הערבים נמצאים? הם לא מגיעים להפגנות, למה לא מגיעים להפגנות? אנחנו כן מרגישים שבסופו של דבר החברה הערבית כן תינזק מהרפורמה המשפטית. אנחנו רואים שבית משפט הוא המבצר האחרון שיכול להגן על המיעוט הערבי. כן, דמוקרטיה היא שלטון הרוב, אבל היא לא רמיסה ודריסת המיעוט. אנחנו מקווים שהממשלה הנוכחית תואיל לטפל ולתת פתרונות לבעיות שהן כואבות, גם בחברה הערבית וגם בחברה בכלל.

תודה רבה לחבר הכנסת יאסר חוג'יראת. הדוברת הבאה, חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים, כנסת נכבדה, ב-15 בנובמבר 2022 הושבענו לכנסת. כמו כן, הוקמה הממשלה הימנית, מלא על מלא, לתפארת מדינת ישראל. היום, אחרי מעל לשלושה חודשים, הממשלה הזו עסוקה רק בעצמה,

ונבחריה מסובכים בפלילים, ובכך רומסת את חייהם וזכויותיהם של אזרחי מדינת ישראל בסדרי העדיפויות שלה, מה גם שברור כי הוליכה שולל בוחרים רבים שנתנו בה אמון, ותשאלו אותנו, אנחנו בשטח. מאז הקמתה היא פועלת בניסיון להרוס את מערכת בית המשפט במסווה של רפורמה משפטית, כשברור לכולנו כי מדובר בהפיכה שלטונית, והכול על מנת להכשיר פורעי חוק ושחיתות. התעתוע והשקרים שהם חלק ממכונת הרעל כנגד גוש השינוי, אין להם אח ורע בעולם. הרי לכולם ברור מהי ההפיכה.

רגע לפני שיצביעו על הדבר הנורא הזה שהולך לשנות את פני מדינתנו, אני אעשה שוב סדר לאזרחי מדינת ישראל. סעיף ראשון, רוב מוחלט לקואליציה בבחירת שופטים. הפוליטיקאים יבחרו את השופטים, והשופטים שייבחרו בחסדי הפוליטיקאים יהיו כפופים למרותם, חרב תונח על צווארם ושיקול דעתם המקצועי לא יוכל לבוא לידי ביטוי, כי אם כן, הם ימצאו את עצמם מובטלים. פסקת ההתגברות ברוב של 61 חברי כנסת, איזו ממשלה אין לה 61 חברי כנסת? התגברות על חוקי-יסוד, מה שיאפשר לרוב בכנסת להתעלם מחוקי-יסוד ובכך לא לכבד את פסיקות בג"ץ, שיביאו בעיקר לפגיעה קשה בזכויות האדם ולכאוס חוקתי ופגיעה במיעוטים. בשפה פשוטה, נהפוך להיות נתינים במדינה שהיא שלנו, במדינה שמכשירה מלך ולא מושל. הרי הוזהרתם. ביטול עילת הסבירות, שעל פיה כיום יש לבג"ץ עילה משפטית לבטל החלטה של ראש ממשלה או החלטה של משרדי ממשלה או רשות ציבורית בנימוק שאינה סבירה, ברשותכם, אני רוצה לתת לכם דוגמה. אני תושבת העיר שדרות. ב-2007 הוחלט שבתי הספר לא ימוגנו בשדרות אלא רק מעבדות וכיתות מיוחדות. לאחר שהוגשה עתירה לבג"ץ, בג"ץ הורה, מתוך שיקול דעת שלא סביר שהשיקול התקציבי יעלה על השיקול הביטחוני, מה שהציל, בזכות ההחלטה של בג"ץ הזה, אלפי ומאות ילדים. אז אני לא מבינה על מלינים. מה גם שבכל עיון בספרי ההיסטוריה של בג"ץ ניתן לראות את החוקים הנהדרים שנעשו למען אנשים במדינה הזאת. אזרחי ישראל היקרים, לא משנה במי בחרתם. אנו נבחרנו על מנת לשרת אתכם ולדאוג לכם לחיים טובים ושלווים בארץ, בארץ הקודש.

כשמדובר בחוקים שהם לטובת אזרחי ישראל, אנו מצביעים בעד. אני וחבריי, ואני מפה קוראת גם לכבוד השר לוין: תעצרו את זה, תעצרו, אפשר לשנות. יש מקום לרפורמה, אין מקום להריסת בית המשפט.

תודה רבה לחברת הכנסת ביטון. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, זה יום מאוד עצוב עבורי. ידעתי פה בארבע שנותיי רגעים שמחים, ידעתי רגעים עצובים, אף פעם לא ידעתי רגעים כמו השבועות האחרונים, שאני באמת מסתובב כל היום והולך לישון עם מועקה כבדה. אני הולך לישון עם מועקה כבדה ואני קם עם דאגה גדולה, כי האנשים שם בחוץ הם המשפחה שלי. וזה לא ביטוי, זה באמת המשפחה שלי שם בחוץ, וזה באמת חברים שלי, בכל רחבי הארץ. רבים מהם הם מצביעי ימין.

ואני רואה את העיניים שלהם כשהם באים אליי כל יום ושואלים אותי: אז מה יהיה? זה ייפתר? נציל את המדינה? ואני מנסה למצוא דרך להגיד להם שאני בטוח שיהיה בסדר, אבל הם רואים בעיניים שלי שאני בכלל לא יכול להבטיח דבר כזה. והמקום הזה, כולם נושאים אליך עיניים בסביבה שלך, ברשתות, ושואלים, באמת בעיניים כלות, בתחינה, תגיד לנו רק שבסוף, גם אם יהיה הרבה קושי בדרך, יהיה בסדר, ואני פשוט לא יכול להגיד להם שיהיה בסדר. האנשים האלה הם באמת פטריוטים אוהבי הארץ. ולפני שיקפצו פה, זה לא אומר שבמחנה השני הם לא. אגב, זה כבר לא מחנות. תסתובבו בחוץ, זה גם המחנה שלכם. זה אנשים שנלחמים על מה שהם חונכו עליו, על מה שגם אתם חונכתם עליו. ואני חושב שהמינימום שאפשר לעשות, גם פה, נציגי הקואליציה שיושבים פה, גם השרים, גם שר המשפטים, יריב, זה לדעת שכואב להם. לדעת שגם אם אתם בטוחים בצדקת הדרך שלכם, יריב, הם כואבים. וזה לא הופך אותם לאנרכיסטים וזה לא הופך אותם לאויבים, זה הופך אותם לאזרחים מודאגים. אתה ואני יודעים שהשאיפה שלנו כנבחרי ציבור זה לגרום לציבור להיות מעורב. לצאת מהבית ולהילחם על משהו שאתה מאמין בו זה משהו שכמעט כל אחד פה התחיל ממנו. כמעט כולם פה התחילו מפעילות פוליטית שניסתה להביא לשינוי, לגרום לצעירים, למבוגרים, לנכים, לכל מי שצריך, להילחם על הזכויות שלהם. תכבדו אותם. תכבדו אותם, כי גם המשפחות שלכם בחוץ. וגם אם חלקם לא בחוץ, חלקם בלב שלהם בחוץ והם מודאגים גם. אני לראשונה, בארבע שנים שהיו מאוד סוערות, מבין שאולי הפעם אין גאולה. שאולי הפעם לא יישאר מה להציל, וזאת תחושה איומה. נעשו לאורך השנים טעויות. הייתה הגמוניה בבג"ץ, לא היה מספיק גיוון, זה ברור, יודעים את זה. הושיטו יד לא פעם לרפורמות, ומערכת המשפט לא הסכימה. יש מה לתקן, אני אשמח להיות מבין המתקנים. אבל אין סיבה להרוס. מה שאתם עושים,

היו לנו שיחות לא פעם על זה, אני אומר לך באמת, זה לא תיקון. אתם הולכים רחוק מדי. אתם הולכים רחוק מדי ואתם הולכים רחוק מדי בנזק שזה גורם לחברה. יש פה כנראה לפחות 80 אצבעות שיצביעו בעד רפורמה בהסכמה רחבה, רפורמה שקולה, רפורמה שעושים אותה בדרך הנכונה. אולי היא אפילו תיקח פחות זמן, כי אנשים יהיו בעד.

כסטודנט למשפטים אני חלמתי להגיע יום אחד למקום הזה שבו נוכל לאזן בין הרשויות, לייצב את המשטר, לספק לנו 75 השנים הבאות של יציבות ושגשוג. ובמקום זה אני מרגיש על סף חורבן. במקום שנהיה בחגיגה דמוקרטית,

עוד לא מאוחר, רק משפט אחרון.

עוד לא מאוחר לעצור, להידבר שנייה, להגיע להבנות שישרתו את כולם, כי בקרע העם אין גאולה לאף אחד. יש לנו עם אחד ועוד מעט גם הוא לא יהיה.

תודה רבה לחבר הכנסת עידן רול. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. תודה, אדוני היושב בראש, אדוני השר, כנסת נכבדה,

האמת שאני רציתי לדבר על מה שקרה כאן במליאה, אבל פשוט שמחה רוטמן כל כך שיבש לי את קו המחשבה, אז תכף אני גם אגיד עליו. אבל קודם כול, מה שהיה כאן במליאה, החוצפה הזאת שאני נכנסת עם שקית ובודקים לי את התיק. אני פה מ-2015, בחיים זה לא קרה לי. ומחלקת הדגים הקפואים בצד הזה לא מדברת בכלל, כאילו זה סבבה. אין דבר כזה, לא, מירב, את, לא, לא, את שבי, אל תפריעי לי. ואם היא מפריעה לי תוציא אותה. רק בצד הזה מוציאים.

אני לא שומעת כשצועקים,

מישהו שקריב הכניס. תקיפה של ראש ממשלה, אתם תמשיכו לשתוק כשפוגעים פה בזכויות של חברי כנסת וזה יתפוצץ לכם בפרצוף.

הגלגל מסתובב, תאמיני לי. אני כל השנים הייתי בקואליציה. הגלגל מסתובב, מה אתם בודקים תיקים? מה זה הדבר הזה? ירדתם מהפסים?

סגרתם פה דלתות של המליאה? מי סוגר דלתות של מליאה באמצע דיון שכל עם ישראל מפוצל עליו? מה יש לכם? ירידה מהפסים טוטלית. אבל חוץ מזה, זה נורא מפריע לי שהשרים שם מדברים. גברת קואליציוש, זה נורא מפריע. אדוני, מפריע לי הדיבור הזה, זה מוציא אותי מדעתי. לא, הם יכולים, תעצור לי גם את הזמן. מה זה היא מדברת? זה מפריע לי. אתם רוצים לעשות שיחות, תעשו בחוץ. מה זה הדבר הזה פה? כששר ישב במליאה הוא יקשיב או יקרא ספר, כמו נתניהו. ועכשיו אני רוצה להגיד משהו על שמחה רוטמן, כי זה הוציא אותי מדעתי. עומד לי פה האשכנזי הפריבילג הזה ונותן לנו טיפים על קיפוח.

אין לי כבר מקום לשלוח אליו את האירוניה להתאבד, כל המקומות תפוסים. הוא, שמחה רוטמן, מקופח. הוא רוצה לדעת מה סבא שלי וסבתא שלי עברו כשהגיעו למדינה הזאת מלוב? הוא יודע בכלל מה זה קיפוח? אתה יודע פי מאה יותר טוב ממנו. הוא, הגזען הזה,

אומרים שיש עתיד רשימה לבנה, הרי אין רשימה יותר לבנה מהציונות הדתית.

אין רשימה יותר לבנה. הוא אומר שכל השנים קיפחו אותו. מה הוא בכלל מבין בקיפוח? אני הלכתי לסניף של בני עקיבא, זרקו אותי משם כי לא הייתי בצבע הנכון. אין רשימה יותר גזענית מהציונות הדתית. ואיזו חוצפה לבוא לפה ולדבר על קיפוח.

מה אתה יודע מה זה קיפוח?

ששמו אותי ב-3 יחידות מתמטיקה ו-4 יחידות אנגלית רק בגלל שם המשפחה שלי, הוא יטיף לי? אני למדתי בבית ספר דתי של הציונות הדתית. אין גזענית יותר גדולה מהציונות הדתית. אין רשימה יותר לבנה מהציונות הדתית. אבל יש עתיד רשימה לבנה. אורנה ברביבאי מעפולה, מירב כהן המרוקאית, מה זה הדבר הזה? סליחה, אפילו אין לי זמן להגיע לכל ה-24. אל תגיעי לספסלים האחוריים.

אבל הוא יושב לי פה עם מתק השפתיים שלו: היינו ככה ומרגישים, מי אתה בכלל? אם אני ארצה לעשות תיקון כדי להכניס מזרחים לבית המשפט העליון, אני לא צריכה אותו בכלל. אני לא רוצה שהוא יעזור לי, כי הוא הגזען הכי גדול פה. לא מתקנים עוול בעוול, ומי כמוך יודע. אתה יודע שסבתא וסבא שלי הצביעו לש"ס כי הם הראשונים שבאו ואמרו שצריך לעזור למזרחים. ואז יושב לי הפריבילג הזה ונותן לי טיפים על קיפוח. מה כבר יש לומר? אין לי מקום באמת לדבר על העוול שאתם עושים כאן, על ההסתה והפילוג בחסות הציונות הדתית, הרשימה הכי גזענית בכנסת.

תודה רבה. חבר הכנסת יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, בבקשה. אתה בדרך כלל עומד בזמנים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני שואל את עצמי רק דבר אחד היום, אם עוד אכפת לכם, אם אכפת לכם מזה שמה שאתם עושים היום מפרק את הכלכלה הישראלית, מבריח מפה כסף, ובסוף הכסף הזה מיתרגם לשכבות החלשות ביותר בחברה הישראלית. אז אני שואל אם אכפת לכם שאתם פוגעים, בחקיקה הזאת, בשכבות הכי חלשות בחברה הישראלית. אני שואל את עצמי אם אכפת לכם מהביטחון, כי לא ביקשתם חוות דעת אחת מסודרת מה החקיקה הזאת תעשה לביטחון, מה היא תעשה לחיילי צה"ל, שיהיו חשופים לתביעות משפטיות. ואני בעיקר שואל את עצמי אם בכלל אכפת לכם מזה שאתם מפרקים לשניים את העם הזה, שאתם חוצים אותו, שאתם מגיעים למצב של אנשים שונאים אחד את השני על בסיס העמדות הפוליטיות שלהם. כי יש רק שתי אפשרויות, או שעדיין אכפת לכם מעם ישראל ומדינת ישראל, ואז אתם תעצרו היום את החקיקה, או שלא תעצרו את החקיקה, ואז מתברר שלא אכפת לכם.

תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו נמצאים היום ברגע קריטי. הוא עוד לא הרגע הקריטי ביותר, אבל הוא מתקרב לזה, רגע קריטי בחייה של מדינת ישראל. הקואליציה מציגה את המהפכה המשפטית ככזאת שתחזק את הדמוקרטיה הישראלית, תסדיר את הרשויות. נשמע טוב, לא? אבל אני חייבת לומר לכם, כל מי שקורא את ההצעות שמגיעות היום מבין שאין דבר וחצי דבר בין ההצעות האלה שמוגשות, הן לא מחזקות את הדמוקרטיה, הן לא בערכי מגילת העצמאות, הן לא מסדירות את מערכת היחסים בין הרשויות. אין בהן כלום. אני יושבת בדיוני הוועדה, ועדת החוקה שמנהל שמחה רוטמן, אותו אחד שמרגיש נפגע, שאכלו לו,

אבל בואו אני אספר לכם מעט איך הוא מנהל את דיוני הוועדה. מי שבדעתו, מקבל זמן דיבור. מי שלא, מושתק, או במקרה אפילו יותר טוב, הוא נותן לו לדבר אבל הוא מתווכח איתו והוא ממש חובט בו מילולית. תשאלו את המשנה ליועצת המשפטית לממשלה איזה יחס היא מקבלת. תשאלו את חברי הכנסת מהאופוזיציה, חבריי ואני, איזה יחס מקבלים. מדברים דקה-שתיים, תודה. הוא אומר שלא מציעים הצעות. אין יום שלא הצענו הצעות הידברות ופשרה. אין יום. הינה הצעה אחת, בואו נגדיר מהו חוק-יסוד, כי אם כבר רוצים לפסול את האפשרות לביקורת שיפוטית על חוקי-יסוד, בואו נגיד מה זה. כל דבר מתאים להיות חוק-יסוד?

אני באמת לא מבינה את ריצת האמוק הזאת להשלמת

שלא מפסיקה. אין באמת רצון להידברות. אגב, אמר ביושר שר המשפטים יריב לוין, איך הוא אמר? אפילו לא דקה. ושמחה רוטמן? כן, תבואו להידבר בין 12:00 ל-12:30, בהפסקת הצוהריים. זו לא הדרך לשפר את הדמוקרטיה, זו הדרך המהירה לקרוע את העם. זה הורס את האופי של המדינה שלנו, זה הורס את הערכים הבסיסיים שעליהם קמנו, וזו הדרך המהירה למלט את

מאימת הדין. נבחרתם כדי לשרת את הציבור. הציבור הזה נמצא ברחובות וצריך להצדיע לו. הציבור קורא לכם לעצור בשם אותה דמוקרטיה.

תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר. חבר הכנסת נאור שירי,

כבר נלחצת שתעלה לדבר ואני לא יושב-ראש, הא? תאמין לי, אני לשנייה חששתי. יש לך את זה.

טוב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ערב לא ממש טוב לכולנו, אבל בסדר, מה נגיד? אפילו הדוכן רועד. אני מנסה לחשוב איך אנחנו מבהירים.

בואו נדבר שנייה על מה קורה פה בכמה חודשים האחרונים או בחודשיים האחרונים בכל נושא הרפורמה. ואז בשבוע שעבר היו נאומים בני דקה והיו פה כמה כיתות, ופנה חבר הכנסת קרויזר, אני מבטא את זה נכון, אני מקווה, פנה בנאום, אני לא זוכר אם זה היה נאום בן דקה, מחילה אם אני טועה.

אני אסביר לכם בדקה וחצי על מה כל הסיפור.

בואו לא ניכנס עכשיו למורה נבוכים, בואו אני אסביר לכם מה הסיפור. ומה הוא בחר לעשות? וטוב שיושב פה שר החינוך. בטח תסביר לי שנייה על מהות השיעור המזורז שהיה פה לחברים ולחברות ביציע. הוא אמר, אני אסביר לכם מה זה דמוקרטיה. איך אני אסביר לכם מה זה דמוקרטיה? אני אקרא מוויקיפדיה. רמה גבוהה. ויקיפדיה. איך אני אסביר לכם מה קורה במערכת המשפטית וכל הרפורמה? ויקיפדיה. נניח, אני אומר, בסדר, זה מנהג של הדור שלי. אני מרשה לעצמי שנייה לעשות איזו הפרדה. נכון, חבר כנסת פוגל? אנחנו הדור שלא יודע משהו, מקישים שנייה בטלפון, לרוב קופצת ויקיפדיה, ואנחנו נותנים לעצמנו את ההסבר. אבל הייתי אומר שהמינימום של מחוקק במדינת ישראל זה שנייה לנסות להעמיק, בטח ובטח כשהוא מרצה ואומר לתלמידים: אני אסביר לכם מה זה דמוקרטיה.

אני רוצה לצטט, כי בכל זאת אני מזכיר את שמו. וכמובן, הוא אחלה, אין לי שום דבר נגדו. אני גם לא ממש מכיר, אז הכול בסדר, זה ברמת הדיון. אני רוצה להמחיש לכם מה היה לנו. אז הוא פותח, אז מה היה לנו בוויקיפדיה? מהי דמוקרטיה? דמוס,

שיטת שלטון שבה רצונם של האזרחים בא לידי ביטוי בדרך של הצבעה. לאזרחי המדינה הדמוקרטית זכות חוקית להשפיע במדינתם, לדוגמה: הצבעה בבחירות, השתתפות בדיונים לפני ואחרי קבלת החלטות, התמודדות בבחירות, הצטרפות למפלגה. דמוקרטיה היא שיטת שלטון הנהוגה במדינת ישראל, האזרחים הם מקור הסמכות, והם אלו הבוחרים.

ואז אתה בא ואומר: אוקיי, בוא שנייה נראה. היועץ שלי אמר, בזמן שהוא אמר את זה הוא פתח את הערך בוויקיפדיה. אתה אומר, מילא, ציטטת את ויקיפדיה, צטט עד הסוף.

פה הוא נעצר. אני רוצה שנייה להגיד: זה שתי שורות, עוד שתי שורות היו להקריא. מה שתי השורות שפספס? אני רוצה להאמין שהוא פספס: "לאזרחי מדינה דמוקרטית" רגע, אני אסתכל שנייה, 40 שניות. לא, תודה.

שני המשפטים: "דמוקרטיות של ימינו מעמידות במרכז גם את ההקפדה על שמירת זכויות אדם כמו הזכות לחירות, חופש הביטוי, חופש התאגדות, זכות הקניין וחופש התנועה". גם זה לא איזה שיעור מקיף והבנה,

בשינויים הדמוקרטיים, או השינויים במערכת הדמוקרטית הישראלית, אבל את המינימום, לקרוא עד הסוף,

למה אני מזכיר את זה? כי זה בדיוק מה שעושים פה. אנחנו עוברים מדינה-מדינה, נותנים השוואה-השוואה ואנחנו עושים איזה cherry picking, שזה על סף ההתעללות בדובדבנים שאנחנו בוחרים, תסיים, נאור. אני מסיים. לוקחים את מה שאנחנו אוהבים מצרפת, ואז אנחנו עוברים לאנגליה ולוקחים את מה שאנחנו אוהבים מאנגליה, ואז עוברים לקנדה ולוקחים את קנדה. אבל מה אנחנו שוכחים? לקחת ולספר את הסיפור שבסוף שלטון במדינה, כל מדינה דמוקרטית, הוא סט שלם של חוקה, של זכויות, של הגבלות, של הגבלת כוח, של איזו הסתכלות הרבה יותר רחבה, אקו-סיסטם של דמוקרטיה. ואני רק מזכיר, תודה. משפט אחרון באמת באמת. משפט אחרון באמת. אני רק מזכיר לחבר הכנסת קרויזר: בדמוקרטיות שמהן אתה ציטטת, הוויקיפדיה ציטטה, אזרחים, רק הם יכלו להצביע. נשים לא יכלו להצביע, עבדים לא יכלו להצביע. כשמסתכלים על הערך המצומצם צריך גם להיות לפחות עם ההגינות הבסיסית ולציין גם את זה. תודה רבה. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שאני אתייחס להצעת החוק שעמד חבר הכנסת שמחה רוטמן והציג, לפני ההתייחסות שלי לנושא עצמו, אי-אפשר להתייחס להצעה כזו או למאבק על הדמוקרטיה בלי להתייחס למלחמה והמאבק היום-יומי של האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב על קורת גג. היום בבוקר יצאו כוחות רבים ממינהל מקרקעי ישראל, מינהל התכנון, סיירת ירוקה ומרוב היחידות שיש שם שמטפלות ורודפות את האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב. היום חילקו עשרות התראות על פינוי, עשרות צווי הריסה, וזה מצטבר למספר רב של צווי הריסה בתקופה האחרונה. אכן, אנחנו עומדים בפני תקופה קשה ומסוכנת, וההצעה שמובאת כאן היום, בואו נסתכל ביחד מה כתוב: הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 3) (חיזוק הפרדת הרשויות). בין ההצעה של חיזוק הפרדת הרשויות וההצעה שהביא שמחה רוטמן היום כאן אין שום קשר. מה הוא מציע בהצעה שהביא? הוא מציע שהרשות המבצעת,

תמנה את השופטים. הוא רוצה לשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים ושלרשות המבצעת, לממשלה, יהיה רוב. שמחה רוטמן, באידיאולוגיה שלו, אידיאולוגיה של כיבוש, גם רוצה לכבוש את מערכת בית המשפט, כי הוא מציע שופטים כבקשתו וכרצונו. בהצגת ההצעה כאן הוא גם אמר שהוא רוצה חברי כנסת ערבים לפי בקשתו. זה מדרון מאוד קשה. מי שעומד כאן על הדוכן ומתגאה בחוק הלאום ומבקר גם את בית המשפט העליון על כך שאיזה שופט בעליון העז לבקר את חוק הלאום, מה זה חוק הלאום? כשעומד מישהו שהוא יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט ומדבר על זה, על חוק הלאום, ומתגאה, הוא בעצם מפריד, מבדיל ומפלה בין אזרח לאזרח. חוק הלאום קבע בצורה ברורה שיש אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב'. ההצעה שמובאת כאן היום על בית המשפט העליון, אנחנו, כאוכלוסייה הערבית, במשך שנים רבות היינו הכי ביקורתיים כלפי מערכת בית המשפט, גם כלפי בג"ץ, כי הרבה סוגיות מהותיות שהגיעו לשולחנו של בג"ץ לא מצאו את הצדק שם.

ולכן אנחנו, גם כמיעוט, היום מביעים חשש מאוד רציני מההפיכה המשפטית שמובילים בבית הזה. אנחנו כמיעוט, אחרי הדברים שאמר שמחה רוטמן היום מעל הדוכן, אנחנו כמיעוט כנראה בדרך לשלם את המחיר הכי קשה. תודה רבה.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. כבוד היושב-בראש, כנסת נכבדה, רפורמה משפטית, הפיכה משפטית, הפיכה משטרתית, תלוי את מי שואלים. במהות של הדברים, מה שקורה זה על אמת הפיכה. תכלס, זו הפיכה. איך שזה נעשה, בזמן שזה נעשה, בשביל מי שזה נעשה, זו הפיכה. אנחנו בחברה הערבית, חושבים על המקום שלנו בהפיכה הזאת. ואני, כל הזמן כשאני חושבת על זה, עולה לי בראש הפתגם שאומר (אומרת בערבית ומתרגמת:) זה מי שכבר טבע, אז מי שכבר בפנים בפנים לא יפחד להירטב. אז מה זו דמוקרטיה בשבילי, בשבילנו? קודם כול, כמיעוט ילידי שנקבל את הזכויות שלנו, הזכויות הבסיסיות. אנחנו מדברים על קורת גג, אנחנו מדברים על ביטחון אישי, על הזכות לחיים, על הזכות להתקדם. מה קורה בפועל? אנחנו הכי עניים במדינה, הילדים שלנו הכי עניים במדינה, הנשים שלנו הכי עניות במדינה, אנחנו הכי מאוימים. יש לנו כל שנה מעל ל-100 ומשהו רציחות. אצלנו האחוז הכי גבוה בתאונות עבודה קטלניות. אצלנו האחוז הכי גבוה בתאונות דרכים. רק עכשיו, בשעות האחרונות, יש לנו שישה הרוגים.

משפחה אחת, ארבע נפשות, משפחה שנייה, אימא והבת שלה.

על מה אנחנו מדברים, באמת, על מה אנחנו מדברים? על מלחמה כאילו למען הדמוקרטיה כשאנחנו 70 שנה מנסים כל פעם להתקדם ולו צעד אחד, וכשיש קצת אור בקצה המנהרה אז באים בבת אחת וסוגרים את כל המנהרה. אז מהדוכן הזה אני קוראת למי שיש בידו את האפשרות ואת היכולת להחליט אחרת: נכון שאתם עכשיו נמצאים בממשלה והכוח בידיים שלכם, אבל בואו נזכור כולנו שזה לא המצב התמידי. צריך תמיד לחשוב על הכלל ועל הכול ולא רק על האני.

תודה רבה לחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. הדובר הבא, חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. אני משתתף בצערך בפטירת הסבא, רון. שלא תדעו עוד צער, ותמסור תנחומים לאימא. תודה רבה.

אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, אנחנו נמצאים ביום עצוב מאוד

התהליכים שקורים בבית הזה מחלחלים לכל חלקה, ואנחנו יכולים לראות את זה אפילו ממש כאן. היום לראשונה אי פעם חברי כנסת מהאופוזיציה נתבקשו לפתוח תיקים לפני שנכנסו למליאה. חוק החסינות מדבר במפורש על מה מותר ומה אסור, והחוק מורה על כך שאסור לעשות זאת. זה לא עניין אף אחד, זה לא עניין את מי שנתן את ההוראה הזו, אבל זה צריך לעניין את הציבור. כי אם זה קורה לחברות וחברי כנסת בבית הזה, זה ודאי יקרה לאנשים שהולכים ברחוב ולא יתאימו למה שחושבים במשטר. מפה אני רוצה לגנות את ההתנהלות הזו, ואני באמת חושש לכל מי שלא מסכים עם אותה חבורה שהחליטה להפוך את ישראל מדמוקרטיה לדיקטטורה חשוכה. מחר בבוקר יחליטו שצריך לאסוף מידע, נניח על ראשי המחאה, ראיתי שזה הפך להיות היום בקשה לגיטימית שהגיעה ישירות מביתו של ראש הממשלה. אותם אנשים שישבו בכיסא הזה וכל כך דאגו לכבוד הכנסת ונלחמו על מעמדה, היום, ממשרד המשפטים, מעלימים עין, מעלימים עין מרמיסה גסה של החוק בבית הזה. זה לא ייפסק

הציבור הישראלי צריך לדעת שהיום נפל דבר. גם מי שחשב שאותם אנשים אמיצים שיוצאים למחאות ונלחמים עבור הדמוקרטיה הזאת, זה מספיק, צריך לדעת היום שהיום עולים רמה,

עולים עוד שלב. כי מה שקרה היום פה הוא הסממן הראשון האמיתי. ילמדו על מה שקרה פה היום. מי שעקב ראה שכשהציגו את החוק,

בנאום הקודם, עמדו פה עשרות אנשי משמר הכנסת ותגברו בכוחות משטרה. על מה?

ממי אתם פוחדים, מחברי הכנסת שהניפו דגל ישראל? דגל ישראל, ממי אתם מפחדים? אני רואה פה את החברים מעוצמה יהודית. כל כך נלחמתם על הפגנות, על דמוקרטיה ועל הביטחון האישי, אתם הייתם חלק מהעובדה שהוציאו דגל ישראל מהבית הזה, דגל ישראל. איך אתם מרגישים עם זה? יש 61 אצבעות שיעבירו את הרפורמה הזאת. רק 61 אצבעות, כי יש חברי כנסת שמנועים מלהצביע. כלומר, מספיק חבר כנסת אחד אמיץ שיקנה את עולמו, ויגיד: אני לא מוכן לקחת חלק ברפורמה הזאת, אני לא מוכן לעשות את זה, אני לא אהיה חלק מהרס הדמוקרטיה הישראלית. האמינו לי, אבי נולד בהונגריה.

שם-שם של חבר קואליציה שהפך את המדינה שלהם ממדינה דמוקרטית ונאורה למדינה חשוכה שאף אחד לא רוצה לחיות בה.

לא, ממש לא הגזמתי. לא רק שלא הגזמתי, אתם עושים בדיוק את אותם הדברים.

בדיוק אותם הדברים, זה מה שאתם עושים פה היום. היום הונגריה זאת מדינה שאף אחד לא רוצה לחיות בה, עם 27% אינפלציה, עם אבטלה גואה. אף אחד לא עושה בה עסקים, כולם עזבו אותה. זה מה שאתם עושים למדינת ישראל. זה על הראש שלכם. שיקום האמיץ הראשון ויגיד: עד כאן. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מאות אלפי האזרחים המוחים, אייכה, זוהי הקריאה המהדהדת הראשונה של אלוהים לאדם הראשון. אייכה, היכן אומץ ליבך, היכן היושרה שלך, היכן הנכונות להתייצב ולהתמודד עם המתרחש, גם אם ישנו מחיר שצריך לשלם בטווח הקצר? אייכה? מדוע הבושה והפחד שלך חזקים יותר מרדיפת האמת? את הקריאה התנ"כית הנוקבת הזו אנחנו מפנים היום אליכם, חברי הכנסת והשרים יולי אדלשטיין, דוד ביטן,

דני דנון, ישראל כץ, חיים כץ, גילה גמליאל, אופיר אקוניס, ניר ברקת, מיקי זוהר, אתי עטייה, אבי דיכטר, יואב קיש, אלי כהן, עמיחי שיקלי. היכן אתם? הרי לא לילד הזה פיללתם. הם יבואו להצביע היום בלילה.

השתלטות עוינת, השתלטות עוינת של הרשות המבצעת על בתי המשפט. הכחדה של ההגנה החוקתית על זכויות האדם בישראל, כבוד הרב הרפורמי, למה הזנחת אותנו?

הפיכת היועצים המשפטיים משומרי סף אך ורק למוציאים לפועל ועוד ועוד ועוד. היכן היושרה שלכם, היכן אומץ ליבכם? הרי אתם יודעים את עומק הפגיעה באינטרסים החיוניים ביותר של מדינת ישראל. אתם מקבלים את שיחות הטלפון מראשי המשק, מראשי מערכת הביטחון לדורותיה, מדיפלומטים בכירים ומטובי ידידינו ברחבי העולם. היכן אתם? מתי איבדתם את חוט השדרה, מתי הפכתם לאסקופה נדרסת, מתי הפכתם מתנועה של מאבקים פוליטיים נוקבים לעדר מובל? אתם הרי יודעים היטב איזו מסכת שקרים הציג כאן יו"ר ועדת החוקה, יו"ר הוועדה שרמס בחודשיים האחרונים את כל הדרה של הוועדה, את תקנון הכנסת ואת הייעוץ המשפטי של הבית הזה. שנה ורבע כיהנתי כיו"ר הוועדה, פעמיים בלבד הוצאתי חברי כנסת מהדיון, והאיש הזה הוציא בשבועות האחרונים בגסות עשרות חברי כנסת מאות פעמים. אתם יודעים שאין כאן תיקון, איזון או שיפור שאכן נדרשים אלא השתלטות עוינת של הממשלה על תהליך מינוי השופטים ללא בלמים, בניגוד למתרחש ברוב מדינות העולם הדמוקרטי. אתם הרי יודעים שהוצגו אין-ספור חוות דעת מתריעות, וכן גם הצעות למהלכים יותר מתונים, אבל האיש הזה, יחד עם שותפו שר המשפטים, לא מוכנים לעצור לרגע. איזו עוד הוכחה נדרשת לכם לעומק התהום שאתם נגררים לתוכה, ויחד איתכם כולנו, מאשר סירובו של שר המשפטים להתייצב בפני ועדת החוקה ולפרט את שלב ב',

שלב ד' בתוכניתו? כך נראית הזמנה להידברות? האם הסירוב הבוטה לבקשות נשיא המדינה לא מזיז אצלכם אף נים של ממלכתיות ואחריות לאומית? האם אינכם שומעים את הקריאה המופיעה בחומש שמות, "הטרם תדע כי אבדה מצרים"? האם טחו עיניכם מראות כיצד סדר-יום לאומני וגזעני השתלט על תנועתכם ועל הבשורה שאתם מבקשים להביא לאזרחי ישראל? כולנו מכירים את אגדת החורבן על קמצא ועל בר-קמצא מהתלמוד הבבלי. הקריאה באגדה מלמדת שלא בר-קמצא ולא בעל הבית היו אשמים בחורבן, אלא אותם חכמים ששתקו.

בימים ובשבועות הקרובים נדע אם השמות שלכם ייכתבו על קיר הכבוד של הדמוקרטיה הישראלית,

גם של הציונות, או על קיר הקלון. תת-עו-ר-רו.

חברת הכנסת אורנה ברביבאי.

כבוד היושב-ראש, חברי כנסת, הבוקר התראיין חבר הכנסת, עורך דין,

תכף תבינו למה זה חשוב, חנוך מלביצקי מהליכוד ברדיו 103. הוא אמר את הדברים הבאים: נתניהו קיים שיחות עם כל חברי הסיעה ישר אחרי הבחירות. בשיחה איתי, זאת אומרת, עם חנוך, הוא דיבר במפורש על הרפורמה המשפטית, על כך שהולכים למהלך גדול, ושיהיו מאות אלפים ברחובות. הדבר הזה ברור, ולא בא בהפתעה לאף אחד, ולא מוריד מהנחישות שלנו. אנחנו מבינים את האסטרטגיה. היו בחירות, אתם אומרים לנו: אתם לא מכבדים את הבחירות. אתם מבלבלים את עצמכם לדעת. אנחנו אומרים לכם: העברנו את המשטר כמו שצריך במדינה דמוקרטית. העברנו את המשרדים. אבל משימת הבחירות מבחינת נתניהו היא לא יוקר המחיה, היא לא הכלכלה, היא לא שום דבר שחשוב לאזרח. היא אך ורק מה שחשוב לנתניהו. יש תוכנית גדולה, מה שקרוי בשפתנו "אורנים גדול", והתוכנית הזאת אומרת שמלכתחילה, ואומר את זה מפורשות עורך דין, אני לא בטוחה שהוא לא יצטרך להעיד אחר כך על ניגוד העניינים של נתניהו, שהרי נתניהו אומר: אני מסתתר מאחורי ניגוד העניינים, אני יודע שאני לא יכול להתערב,

אנחנו מבינים שהוא הבמאי ששולח גם את לוין, גם את רוטמן, שהם שליחיו הנאמנים. מה הם עושים בעצם? מה הם עושים בעצם? אז אם רצינו עוד אזכור לזה,

מבית משפחת נתניהו נאמר, קראתי את זה בטוויטר: ראש השב"כ מעורב בהפיכה, או: השב"כ מעורב בהפיכה נגד ראש הממשלה, האנשים האלה צריכים לעמוד לדין ולהישלח לכלא. מי זה "האנשים האלה"?

ואם הוא נמחק, הוא לא נכתב? הוא נכתב. ואני שואלת מי זה "האנשים האלה" לכלא? מי זה, מי האנשים האלה?

שעמלים? הצבא?

ובן גביר, האויב הכי גדול שלו זו המשטרה שהוא מופקד עליה?

האנרכיסטים האלה, שאנחנו פוגשים כל יום ברחובות, אלה עם הרולקסים והמרצדסים שלך, אמסלם. אלה שחוסמים את איילון שלוש שעות, אנרכיסטים.

אני מציעה לך לצאת לאנרכיסטים ולראות את ארץ ישראל. את הצעירים, את המבוגרים, את ההייטק, את הרופאים, את המורים. את מי שעשה ובנה את מדינת ישראל. חוסמים את כל העיר, כולל עכשיו.

אתה לא מתבייש, אמסלם?

רולקסים, זה מה שאתה אומר עליהם? אנשים לא ישנים בלילה כי הם פוחדים שאתם מפרקים להם את המדינה.

אתם מפרקים את המדינה. אני לא יודעת מהי רפורמה? שעות אני יושבת אצל רוטמן. את לא יודעת מה זה הרפורמה.

אותה המלצה שנכנסה לוועדה, אותו טקסט יוצא החוצה, והוא עוד הרבה יותר מחמיר מהטקסט של לוין,

עשרות אלפים, כולל בשבת. לא מתביישים.

לא הספיקה לרוטמן הצעת החוק של לוין, היא הייתה עדינה מדי, היא לא פירקה את מערכת המשפט, הוא היה צריך לפרק אותה לגמרי. אתם לא דמוקרטים, לא יכולים להכיל את ההפסד. תן לה להשלים את הדברים.

חבר הכנסת אמסלם.

זו האמת. את יודעת שזו האמת. דרך אגב, הבוס שלך, אתם גורמים לאנשים לפחוד. אתם מפרקים, אתם גורמים לאנשים

אנחנו מחזקים את הדמוקרטיה,

אין דמוקרטיה במדינת ישראל. דיקטטורה שיפוטית היא של השמאל. זה אצטלה. אצטלה. אני רציתי למנות דירקטורים, בית המשפט לא נתן לי, למה?

מבין לליבכם, אני רואה אתכם. נותרתי מאוכזבת. מה שהיה לראש הממשלה לומר באטימות מופגנת ליותר ממחצית מאזרחי מדינת ישראל זה דבר אחד: דמוקרטיה. זה מה שהיה לו לומר ליותר ממחצית מהעם שעומד בחוץ, רבע מיליון איש. חוסר רגישות מוחלט. אני מבקשת להזכיר את דבריו של ז'בוטינסקי: "דמוקרטיה פירושה חופש. גם השלטון הנתמך על ידי הרוב יכול לשלול את החופש. ובמקום שאין ערובות לחופש הפרט, שם אין דמוקרטיה", זה לא אני אמרתי, זה מכתביו של ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי המשיך ואמר: "את הניגודים הללו מן הדין למנוע". במדינה יהודית יהיה צורך "להגיע לצורת משטר אשר בו המיעוט לא יהיה חסר הגנה. מטרתה של הדמוקרטיה היא להבטיח למיעוט השפעה על מהלך העניינים של המדינה". מהלך הבזק שאתם מוליכים עכשיו כנגד מערכת המשפט מחולל בדיוק את ההפך ממשנתו של ז'בוטינסקי. אתם הולכים לקבוע חקיקה שתפגע אנושות בדמוקרטיה, ויותר מכך, תפגע בדנ"א של מדינת ישראל. היא תפגע במודל השירות בצה"ל ובצבא העם, ואתם יודעים את זה. השירות בצה"ל הוא לא רק חובה אזרחית, הוא גם זכות והזדמנות לפגוש את כל חלקי העם ולאחד את השורות. כולנו חוששים מקרע, אז הינה הזדמנות לאחד את השורות. בצה"ל משרתים כולם:

דתיים,

גברים, פריפריה, מרכז, יהודים ולא יהודים. הזדמנות נפלאה לאזרחי מדינת ישראל להכיר, לכבד את האחר וגם לתרום את חלקם למדינה. ואני תוהה לאן פנינו אחרי פסקת ההתגברות, שאתם יודעים שאתם זוממים אותה, אתם גם מעבירים אותה בחקיקה פרטית ביום רביעי.

האם כוונתכם להטיל את הנטל רק על חצי מהעם? אדוני, עוד חצי דקה. אני פונה לכל 32 חברי הליכוד בציפייה רבה, אלו שנשענים על משנתו של ז'בוטינסקי, אלו שמאמינים שדמוקרטיה היא נשמת אפה של המדינה הזאת. האם אתם מוכנים לייתר ולבטל את בג"ץ רק למען אינטרסים קואליציוניים ואישיים? כנראה שלא.

למען הדמוקרטיה הישראלית, אנחנו מתביישים. כנראה שלא.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אנחנו בעד דמוקרטיה חזקה. תחדלו את הקרע בעם, חבר הכנסת סעדה.

בכוחכם. אל תלבו, אל תלבו. אתם דיברתם על משטר נאצים, נאצים. קודם דילגו עליך. עכשיו קראו לכל ה-32,

את מגנה את אלה שאמרו "משטר נאצי"? עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. אני מגנה את אטימות הלב שלכם כנגד העם. ה"נאצי" לא מעניין אותך.

פסיקות שפגעו בחברה הערבית בכלל ובחברה הערבית בנגב בפרט. לא מעט מקרים גרמו לתחושה של אפליה וחוסר צדק, לא מעט כאב לב גם. אבל היום כולנו במצב אחר. החקיקה המוצעת כאן בריצת אמוק, בלי שום הסכמות רחבות, מסכנת את יסודות הדמוקרטיה ועלולה לפגוע בכולם, ובמיוחד במיעוטים. במשטר דמוקרטי מערכת המשפט אמורה להיות זו שמאזנת את שלטון הרוב ומונעת פגיעה במיעוטים. מכובדי היושב-ראש, השבוע אנו עדים למבצע חסר תקדים של רשויות האכיפה ביישובים הבדואיים בנגב. הרשויות פתחו במבצע חלוקת צווי הריסה לבתים ביישובים הבדואיים בנגב, בזמן שמעשי ההרס של בתי האזרחים הבדואים בנגב נמשכים כמעט יום-יום ללא הפסקה, פשיטה בממדים עצומים, בהיקף מבהיל. עשרות ואפילו מאות צווי הריסה חולקו אתמול והיום ביישובים רבים: תל ערד,

אל-זערורה, אל-פורעה, קטמאת וראס ג'ראבה, ועוד ועוד יישובים. אני שואל, מהי מדיניות המדינה בנגב ולאן היא חותרת?

שבשנות החמישים עקרה את אותם תושבים והביאה אותם לאותו מקום שהם נמצאים בו עכשיו, אזור הסייג, לא מתירה להם לבנות אפילו קורת גג, הדבר הכי בסיסי, אנושי ומובן מאליו.

המדינה רוצה לעקור את אותם תושבים משם בכלל. אז מה הציפייה של המדינה? המדינה מצפה מהבדואים להתנהג כפי שהיא רואה אותם: שקופים, לא קיימים, לא מורגשים. זו המטרה

אי-אפשר יותר. אנו דורשים הפסקת הריסות, פתרונות שיהיו בשיתוף עם התושבים, תוך התחשבות באופי חייהם, תכנון מתאים, בניית תשתיות, הקמת אזורי סחר ותעשייה. כפיית פתרונות והמשך מדיניות של ההזנחה ודחיקה כלפי הבדואים לא ישיגו דבר. הבדואים ימשיכו למחות ולפעול בכל הכלים הלגיטימיים כדי לקבל הכרה ואת מלוא הזכויות כמו כולם. איזה אופק המדינה מספקת לצעירים הבדואים? מה שהם חווים ביום-יום זו רדיפה, הדחקה לשוליים, בלי שום תקווה לפרוץ לעתיד טוב יותר. חסרי אונים, חסרי בית, חסרי עתיד, ככה המדינה משאירה אותם. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד כמה מילים בערבית. באותם דברים,

אשמח אם בסוף אתה תיתן לנו משפט סיכום, גם אם זו תוספת, שמסביר את מה שאתה אומר בערבית.

אני אגיד במסגרת הזמן שמותר לי. אני רוצה להגיד כמה דברים על הרפורמה המשפטית לאזרחים הערבים במדינה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: האזרחים הערבים במדינה, אין ספק שזה יום שחור בהיסטוריית המדינה, ואין ספק שזה תאריך שלא יעבור בשלום על החברה הערבית, על המיעוט הערבי במדינה. כל ההמון הערבי חייב להתאחד ולתמוך בכל הכוחות הערביים במדינה. עכשיו אנחנו בשלב קריטי מאוד.

לנו עמדה כלפי בתי המשפט בישראל,

שהם שמו את החברה הערבית בשוליים במשך השנים, ובכל מה שקשור לחוק הלאום וחוק קמיניץ, אולם עכשיו על כולנו לעמוד מאוחדים תחת ההנהגה הערבית במדינה. כרגע המיעוט הערבי הוא זה שיישא בכל הנטל סביב מערכת המשפט החדשה, וזה השינוי שיהיה במדינה בשנים הבאות.) מותר לשאול מה אמרת? אמרת את זה לפני כן בעברית? כן,

תודה רבה לחבר הכנסת ואליד אלהואשלה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, היום בוועדת הכספים נוכחנו לדעת כיצד מתנהלת הדיקטטורה, דיקטטורה בתחילת דרכה, דיקטטורה בהתהוות. ביוזמת האופוזיציה נקבע דיון על השלכות ההפיכה המשפטית על כלכלת ישראל, אתם יודעים, כלכלת ישראל, דיון בכנסת, בוועדה הכי מקצועית של הכנסת. נשמע לכם חשוב, נכון?

משרדי הממשלה החליטו להחרים את הדיון. אף נציג של משרד האוצר, משרד הכלכלה, לא הגיע. לא סתם לא הגיעו, כי קיבלו כנראה הוראה מפורשת מהשרים להחרים,

אבל זה לא נגמר בכך. במהלך הדיון כל אנשי המקצוע, יזמים, פרופסורים,

אנשי אקדמיה, הביעו עמדה נחרצת נגד ההפיכה המשפטית. כמו, אגב, גם נגיד בנק ישראל, כמו 300 הכלכלנים הבכירים, כמו סוכנות הדירוג S&P, גם פיץ', אגב, כמו הבנקים המובילים בעולם, כמו קהילת ההייטק, שלוקחת חלק מאוד פעיל במחאה.

אין כלכלן או יזם בעל שם שתומך בהפיכה המשפטית של הממשלה הזאת. אבל בדיקטטורה כמו בדיקטטורה, ישנה מציאות, ישנה אמת, וישנה מציאות אלטרנטיבית של הדיקטטורה. איך אני יודע? כי גדלתי בדיקטטורה. גם נולדתי וגם גדלתי בדיקטטורה. אני אולי אחד הבודדים פה שבאמת חווה את זה על בשרו.

בסיום הדיון, יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת גפני העלה להצבעה החלטה שאין ולא תהיה פגיעה בכלכלה כתוצאה מהרפורמה, והעביר את ההחלטה על הקולות של חברי כנסת שכלל לא נכחו בדיון. מציאות אלטרנטיבית, כמו בדיקטטורות. אבל יש לי חדשות עבורכם. גם הדיקטטורה המביכה שלכם לא תוכל לשנות את חוקי הכלכלה, לא תוכל לעוות את המציאות. המציאות ובטח חוקי הכלכלה הם חזקים יותר. לכן אנחנו נתנגד לזה בכנסת, מחוץ לכנסת, בבתי משפט. ראינו היום שוב מפגן מאוד מרשים של ישראלים שעזבו הכול, הפסידו יום עבודה ועלו לכנסת כדי להתנגד להפיכה הזאת. אנחנו נמשיך להתנגד בכל הכלים שעומדים לרשותנו, הפרלמנטריים והחוץ-פרלמנטריים. אנחנו נעשה הכול. אנחנו נלך עד הסוף במסגרת החוק, עד שהדיקטטורה שלכם, דיקטטורה בתחילת דרכה, דיקטטורה מביכה, דיקטטורה בהתהוות,

עד שננצח.

תודה רבה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת משה גפני,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, האדמה רועדת ממה שקורה פה בכנסת. פשוטו כמשמעו, עכשיו אזרחי ישראל הרגישו רעידת אדמה. פעם אמרו שזה לא יקרה, כפי שקורה עכשיו עם המחטף השלטוני שאנחנו רואים. אומרים, מה את דואגת, הכול בסדר, שום דבר רע עוד לא קרה. אותו דבר דיברו על רעידות אדמה.

לא יהיה? הכול בסדר, בסייעתא דשמיא. האדמה רועדת. קיבלתי עכשיו עדויות מפתח תקווה.

תושבי פתח תקווה שפה בכנסת, תבדקו מה קורה אצלכם בבתים. אזרחי ישראל מרגישים, האדמה כבר נגדכם, הטבע כבר נגדכם, תחשבו על זה. יש לפעמים בחיים סימנים, מי שמאמין

האדמה רועדת כי מה שאנחנו רואים עכשיו זה לא רפורמה, זה אפילו לא מהפכה משפטית, זה מחטף שלטוני לכל דבר ועניין. בקומה השנייה יושב פה רודן, רודן פשוטו כמשמעו, שכל מה שקורה זה רק לטובתו האישית, ואתם המשרתים. בשביל מה באתם ממרוקו? היה שם מלך, יהיה פה מלך, הכול בסדר. בשביל מה הייתם צריכים להגיע, להחליף מלך במלך? אותו דבר. מלך שנבחר בפריימריז, בבחירות, נבחר על ידי העם. אני מכירה הרבה מאוד מנהיגים, אני מכירה הרבה מאוד דוגמאות מההיסטוריה, ואני ממליצה לכולכם לקרוא ספרי היסטוריה, כי הכול כבר כתוב והכול כבר היה, גם בהיסטוריה הרחוקה וגם בהיסטוריה הקרובה.

הרבה מאוד אנשים, זה נאמר,

הרבה מאוד אנשים, זה כבר נאמר קודם בצורה ישירה. אתה מפריע לי. אתם כבר אומרים את זה בחופשיות. עושים את ההשוואה הזאת בלי למצמץ.

חבר הכנסת אופיר כץ, חבר הכנסת קלנר, בבקשה. לא, אנחנו רוצים לדעת, היטלר או סטלין.

חבר הכנסת קלנר, בבקשה.

באופוזיציה, מסביר שמדובר בהיטלר. אתה רוצה להצביע הערב? נא לאפשר לה לדבר. הרבה מאוד אנשים נבחרו בדרך דמוקרטית. שיעור באמונה,

שיעור בהיסטוריה. זה שיעור באמונה. היא אמרה שיש רעידת אדמה בגלל זה. אני מקווה שזה מקובל, על דעת היושב-ראש. לא שמעתי שבטורקיה רוצים לשנות גם את, כי גם שם יש רודן. קיבלת. אתה רוצה ארדואן, זה מה שאתה רוצה? הרבה מאוד מנהיגים נבחרו בדרך דמוקרטית, אבל אחר כך,

עם סיסמאות מאוד יפות: שלטון לעם. לפני 100 שנה זה קרה כבר באיזו מדינה קטנה שנקראת רוסיה. לאט-לאט התחרפנו, איבדו מערכת איזונים ובלמים, ואז זה הופך להיות שלטון יחיד, זה הופך להיות טוטליטריזם, זה הופך להיות שלטון כול-יכול וברגע שהשלטון כול-יכול הוא דורס את האזרחים. אני לא מאמינה ששמחה רוטמן ויריב לוין חושבים ככה, אבל היד עוד נטויה, כי התיאבון בא עם האוכל, ולכולנו, בני האדם, יש חטא היוהרה, ומה שעוצר אותנו אלה הגבולות. כשיש לנו ילד מתבגר בבית, או בכלל ילד, מה אנחנו עושים כהורים דבר ראשון? שמים גבולות. כשילד מאבד גבולות הוא מידרדר, אנחנו אומרים, אנחנו כולנו יודעים.

ההידרדרות היא למקומות לא ראויים. מה שקורה פה עכשיו זה מחטף שלטוני, זה לא לגיטימי. אין לכם מנדט להפוך את ישראל למשהו אחר שהיא לא מה שאזרחי ישראל בחרו.

תעצרו עוד רגע. תודה. הלוואי שההצבעה הייתה מאחורי פרגוד.

רואים את הגבולות של ישראל ביתנו אם היה פרגוד.

אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אז מה התכלית? מה התכלית של כל התוכנית, אנחנו רואים אותה כאן, שמענו עליה בידיעות אחרונות מהשר לוין, מאיזה שתי הופעות חפוזות בוועדת החוקה, חוק ומשפט. מה התכלית? מדוע כל אחד ממרכיבי הקואליציה רוצה את ההפיכה המשטרית ורוצה אותה עכשיו? כדי להבין טוב יותר צריך לבדוק או לנסות להבין מה כל אחד רוצה ומי יכול להפריע לו לממש את התוכנית שאותה הוא רוצה. אז מה רוצה בן גביר? בן גביר רוצה משטרה פרטית, ולכן מתקנים את פקודת המשטרה עוד טרם הקמת הממשלה ומעבירים מסרים מאיימים ועברייניים למפכ"ל, על ידו באופן אישי ועל ידי שלוחיו חברי סיעתו. עזבו את הביצועים שלו. אתמול זה היה אחד הקטעים הכי מטורפים שראיתי. ראש עיריית

יאיר רביבו מגיע להפגנה על הנעשה ועל הדברים הקשים שקורים בלוד, ומי יורד לחזק את ידיו מישיבת הממשלה, או לפניה? השר איתמר בן גביר. השרים יצאו להפגין, יורדים להסביר, כאילו, ממשלה בהפרעה. הוא חיפש את עמר בר לב לצעוק עליו.

ממשלה בהפרעה, התבלבלה. אז מה רוצה בן גביר? הוא רוצה משטרה פוליטית, הוא פשוט לא מיישם שום דבר ממה שהוא הבטיח,

מה רוצה סמוטריץ'? סמוטריץ' רוצה להיות בעל הבית של מה שקורה ביהודה ושומרון, ואיך הוא רוצה לעשות את זה? אני מזמין אתכם לקרוא את תוכנית ההכרעה, הוא פרסם אותה. זה להפוך את יהודה ושומרון, להחיל את החוק הישראלי אבל לא על כולם, להחיל את החוק הישראלי אבל לעשות גם סוג ב'. אפרטהייד למהדרין, זה מה שרוצה סמוטריץ'. יש קצת בעיות, גלנט לא כל כך נותן לו, כי בסוף גלנט בכל זאת מבין דבר אחד או שניים בביטחון, והוא מבין מה המשמעויות של העניין הזה, אבל זה מה שסמוטריץ' רוצה. מה רוצים ש"ס ודרעי? קודם כול רוצים, בכל מקרה, בכל תנאי, שדרעי יהיה שר. יתהפך העולם הוא יהיה שר, זה קודם כול. אחרי שאמרנו את זה, מה רוצות כל המפלגות החרדיות? אני אעשה את זה לא לפי סדר: שיהיה חוק גיוס מפלה ושאף אחד לא יפריע להם, ויהיה גם חוק-יסוד: לימוד תורה, ושתהיה אפליה נוספת גם בחינוך ואף אחד לא יפריע להם, ויהיה חוק חמץ, ועוד רשימה ארוכה של חוקים. מה הליכוד רוצה?

גם את הערכים שלו עצמו, שהוא מצהיר עליהם לא פעם ולא פעמיים. אבל מה לוין רוצה? לוין, לזכותו ייאמר, רוצה את זה כבר הרבה זמן. הוא רוצה את זה הרבה זמן אבל אף אחד לא ראה אותו ממטר. הוציאו אותו עכשיו מהנפטלין כי הכוכבים הסתדרו: מתאים לכולם לעשות הפיכה משטרית, שתאפשר בסופו של דבר לא לאפשר למי שרוצה להפריע להם,

אני מציע לכל אחד מחברי הבית הזה שיקרא עוד פעם את מגילת העצמאות, שהיה המסמך המכונן היסודי במדינה הזאת, ויראה אם התוכנית הזאת עומדת במבחן הזה או שהיא מסכלת את זה ומפריעה לו והורסת כל חלקה טובה.

משפט אחרון, גם ליושב-ראש, שלא נמצא פה. אבל לסיים, משפט לסיום.

חשוב לי להגיד את זה, כי היה פה ויכוח במליאה, והוא אמר שהוא לא נתן הנחיה כזאת. בסוף עשו פה בדיקה לחברות כנסת בתיקים שלהן. אני לא מבין איך ראש ממשלה עם שלושה תיקים נכנס ולא עשו לו חיפוש. תודה רבה. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. אחריה תעלה השרה מירי מרים רגב.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת רון כץ בנושא: מצוקת כוח האדם בגני הילדים.

תודה רבה. בבקשה, השרה. תודה רבה לך, כבוד היושב-ראש. בועז, בועז, זאת אני, מה שלומך? אני רוצה שתנחש רגע, תגיד לי מי אמר את הדברים הבאים: "יש יועץ משפטי שנשאר מהשלטון הקודם ואתה משאיר בידיו את הזכות לפטר את הממשלה, אתה, איך אתה עושה דבר כזה? האם הדמוקרטיה לא יקרה לך? אתה רוצה שפקידים יסלקו ממשלות? אתה רוצה שפקידים יפטרו ראש ממשלה?" מי אמר את זה? יוסף טומי לפיד,

טומי לפיד. טומי לפיד אמר את הדברים האלה, חברים. טומי לפיד אמר ושאל האם פקידים יכולים לפטר ממשלות, האם פקידים והיועץ המשפטי לממשלה יכולים לפטר ראשי ממשלה. וזה התירוץ שלך להפיכה משטרית?

עכשיו, מה קורה פה? תבינו. סליחה, לא להפריע.

אמרתי: מי אמר? בועז, נכשלת בבוחן. נכשלת בבוחן. אופיר כץ קיבל 100. לא, זה קלנר. זה קלנר.

אז למה אני נותנת את הדוגמה הזאת? כי אני אומרת, שתבינו, כל הדיון שלנו וכל ההתנהלות המבישה של האופוזיציה ה"אחראית" כל ההסתה, גרירת טנק, קריאות לרצח, זה לא בא כי באמת אכפת להם מהרפורמה המשפטית. כי אם הייתם יושבים לרגע ומבינים מהי הרפורמה המשפטית, הייתם מבינים שהרפורמה המשפטית היא בעצם לטובת האזרחים כולם. מה שמעניין אתכם זה לשרוף את המועדון. מה שמעניין אתכם זה לקחת את השלטון בכוח.

" מה שמעניין אתכם שאתם לא יודעים להפסיד. זה העניין. אתם לא יודעים להפסיד, " יהיו נושאי המשרה משרתי החברה ולא רודים בה. בל תהיה טפילות. בל יהיה ניצול, " תשמור על זכותי לדבר. " בל יהיה בביתנו איש,

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. זה מנחם בגין אמר, חברת הכנסת שיר סגמן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. לא להפריע לשרה. פעם שנייה. יש כאן אליטה סגורה,

יש כאן אליטה סגורה שהתרגלה למשול. אפשר שאלה?

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אני מבקש לא להפריע לשרה להשלים את דבריה. לא להפריע לשרה. אני הרי על בשרי חוויתי את זה כשרת התרבות. כשאני רציתי וחילקתי, על ראש הממשלה. חבר

יוראי להב הרצנו.

דודי, חוויתי את הדברים האלה כשהייתי שרת התרבות. כי מה רציתי? להביא תקציבים לפריפריה,

למרות קריאות הבוז.

כי האליטה התרגלה לשלוט, כי הכסף היה, איזה אליטה, על מה את מדברת?

במשולש אבן גבירול, דיזינגוף ורוטשילד. אותו הדבר הם עושים עכשיו. תראו, אילולא הייתי חברה

אתם כל הזמן קוראים ומסיתים. מי קרא לרצח? תגיד לי אתה, איך יכול להיות שגונבים טנק? מיקי, לך לרון חולדאי, השרה רגב. מי קרא לרצח? תעני לי. תלך לעורכי

תודה לאלה שכבודם נרמס, שנזרקו על ידי בג"ץ באכזריות מבתיהם בנתיב האבות,

מגרון ועוד, והמשיכו בדרך הציונות, כי ציונות ואהבת הארץ הן לא על תנאי אצלם. תודה לאנשי המחאה הכתומה נגד עקירת גוש קטיף וצפון השומרון, הייתה לי הזכות להיאבק איתכם ולצידכם. נדרסנו בלי בג"ץ ובלי בצלם, בלי כבוד האדם ובלי חירותו. למרות הכול המשכנו להגן על המדינה, והיו מאיתנו שאף נפלו על הגנתה. תודה לתושבי דרום תל אביב, שראו איך שוב ושוב זכויות מסתננים בלתי חוקיים חשובות יותר לבג"ץ, לא רק מכם, תושבי דרום תל אביב, אלא גם מרוב העם, שנבחריו ניסו שוב ושוב להביא לכם מזור, ואף על פי כן לא ויתרתם על המדינה. ומילה לאחיי במחנה שמתנגד לרפורמה: אני קורא לכם להוקיע את הגורמים האלימים, את המסיתים הפרועים. אנשים חסרי אחריות וחסרי מצפון מוליכים אתכם שולל, זורעים בהלה וחרחורי מלחמה וקוראים לאלימות ושפיכות דמים תוך הפצת שקרים אין-סופיים. אחד אפילו עמד כאן והשווה אותי ואת חבריי, את הממשלה, לנאצים. כמה טמטום, כמה בורות, כמה חוסר אחריות. אנו באים לתקן. אנו באים להחזיר את ישראל להיות דמוקרטיה מתוקנת. רובכם, מאלה שמתנגדים בציבור לרפורמה, אלה שאוהבים את המדינה, עוד יודו לנו. היום הוא יום חג. אנחנו בפתחו של ראש חודש אדר, התחלה של תיקון הדמוקרטיה והחזרת מדינת ישראל לעם ישראל. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, כן תהיה לנו.

תודה רבה לחבר הכנסת קלנר. זה זמן לברך בחודש טוב ומבורך, חודש אדר. הדובר הבא, חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. השרה רגב, לפני שאת עוזבת, תשמעי מה יש לי להגיד לך על הנושא רוצח, אבל ברחת. כרגיל ברחת. אדוני היושב בראש, לבוא ולהגיד "קראתם לרצח" זה האשמה קשה מאוד. מעל הדוכן הזה בקדנציה הקודמת קראו לראש הממשלה נפתלי בנט "רוצח". מעל הדוכן הזה קראו לראש הממשלה נפתלי בנט "רוצח". יש שקט באולם, כי דבריי הם דברים נכונים. מעל הדוכן הזה קראו לממשלה הקודמת "ממשלה מקוללת". מעל הדוכן הזה קראו לראש הממשלה "נבל" מעל הדוכן הזה, לא ברחובות העיר. מעל הדוכן הזה קראו ליושב-ראש הכנסת "סמרטוט רצפה", וכל זה פה, במליאת הכנסת, בבית הדמוקרטי. אבל השרה רגב, שאמרה שלא מעניין אותה כלום ושום דבר, לא אונס, לא חיילים ולא שום דבר, עמדה פה ושיקרה במצח נחושה. הקשבתי בקשב רב לנאומו של יו"ר ועדת החוקה במליאה, צבר של שקרים וחצאי אמת שנאמרו בנאומו. יכולים לתת לו את גביע ההונאה. מינוי שופטים מטעם? מי ימנה את השופטים אם לא אנחנו, נציגי ציבור מטעם הממשלה? מי ימנה את נציגי הציבור אם לא אנחנו, חברי כנסת מטעם הממשלה, פוליטיקאים? אתם מחסלים את המדינה היהודית הדמוקרטית והליברלית. נתניהו, לוין, רוטמן, תיזכרו לדיראון עולם בהיסטוריה של מדינת ישראל כמי שנתנו ידם לפגיעה והרס הדמוקרטיה. ברוב חוצפתכם אתם מאשימים אותנו, את האופוזיציה, במשבר הכלכלי שבפתח, כאילו אנחנו גרמנו ליציאת הכסף מישראל. כאילו אנחנו עצרנו את ההשקעות. 300 כלכלנים בכירים שולחים מכתב לנתניהו, ביניהם נגידי בנק ישראל שהוא מינה, ביניהם שני פרופסורים לכלכלה, יועצים שלו שהוא מינה, פרופ' יוג'ין קנדל ופרופ' מנואל טרכטנברג. הם מזהירים את נתניהו מפני ההשלכות הכלכליות של המהפכה המשטרית. אזהרות ה-OECD, אזהרות מטעם נשיא ארצות הברית, נשיא צרפת. כל ידידינו בעולם עומדים ומשתאים כיצד נופלות חומות הדמוקרטיה של מדינת ישראל. אזהרה לישראל: עצמאות מערכת המשפט חיונית לכלכלה, אזהרה מה-OECD. כך הופך הארגון הכלכלי הבין-לאומי החשוב, מתייחס לעתידה הכלכלי של מדינת ישראל. עוד מוסיף הארגון ואומר: המערכת המשפטית, הבלמים והאיזונים המשפטיים, חיוניים למערכת ציבורית איתנה ובעלת יושרה. מאז נודעו פרטי התוכנית ההזויה של לוין, נתניהו ורוטמן, השקל נחלש ב-5%. זה הכוח האינפלציוני החזק ביותר. במילים פשוטות, פיחות השקל. אם זה עלה 200 דולר לייבא מוצר לארץ, היום צריך 210 דולר כדי לייבא אותו לארץ. זה יפגע בכיסו של כל אחד מאזרחי מדינת ישראל. הרס הכלכלה, החוסן הלאומי, על הראש שלכם.

תודה רבה. חבר הכנסת מנסור עבאס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ברשותכם אני אגיד כמה מילים בערבית, וכמובן אני אתייחס לנושא, לעמדתנו לגבי הרפורמה המשפטית ומה המשמעויות שלה לגבי החברה הערבית, ומה אנחנו מצפים מאזרחי המדינה הערבים. חבר הכנסת מנסור עבאס,

לאלה שלא מבינים ערבית, לתמצת אחר כך.

אמרתי את זה בכותרות, בסוף אני אגיד כמה מילים.

להלן תרגומם: אחים ואחיות בני ובנות החברה הערבית, אין ספק שאנחנו עומדים היום בפני סיבוב מסוכן, שקשור בשאיפות של הממשלה החדשה לחולל שינויים דרסטיים במעמדה ובעצמאותה של מערכת המשפט בישראל. השינויים האלה בסופו של דבר ישימו את מערכת המשפט במלואה תחת שלטון הממשלה, בסופו של דבר השופטים יהפכו לפקידים שמתמנים על ידי הממשלה ובעלי ההשפעה בה. מובן שהשינויים האלה יביאו לפגיעה בזכויות רבות של האזרחים

ערבים ויהודים, ובייחוד באזרחים הערבים. כן, אני מבין שיש ביקורת, וביקורת מוצדקת, על תפקוד מערכת המשפט בישראל, ולא מובן מאליו שתספק את ההגנה המלאה על זכויות

אדוני היושב-ראש, אני הסברתי במשפטים קצרים מה המשמעות של הרפורמה המשפטית, שאפשר גם לקרוא לה מהפכה או הפיכה משפטית, מכיוון שהיא שמה את כל מערכת המשפט תחת שליטה כמעט מוחלטת של הממשלה. כמו שאנחנו רואים,

בבית הזה יש כנסת, יש פרלמנט, יש חברי כנסת, אבל בסופו של דבר,

משני חלקי הבית מחליט בהתאם לרצונה של הממשלה מצד אחד או של האופוזיציה מצד שני, ולכן גם הכנסת נשלטת היום על ידי הממשלה. הכוונות להחיל את אותו עיקרון על מערכת המשפט יחלישו את מעמד האזרח הפשוט, את הקבוצות המוחלשות, את קבוצות המיעוט במדינת ישראל, ולכן אנחנו מתנגדים למהלכים האלו, ונפעל גם בתוך הפרלמנט, אבל גם כחלק מהמחאה האזרחית כנגד המהלכים האלו.

תודה רבה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדם שמוכן להוביל אותנו אל סף מלחמת אזרחים כדי להימלט מהכלא מאפשר למיעוט רדיקלי ומהפכני להשתלט על מוקדי הכוח במדינת ישראל באמצעות הסכמים קואליציוניים מופקרים. מבחינתו, שהמדינה תישרף בניצוחו. יחדיו הם מובילים הפיכה משטרית, שמשנה את פניה של מדינת ישראל כמה אפשר לשקר, היהודית והדמוקרטית, הדמוקרטית והיהודית, הליברלית והפתוחה. אישה שהייתה בכל כך הרבה מפלגות, הם התחילו בפועל במלחמת אזרחים בעצימות נמוכה. זה ביטוי קשה, אבל זה בדיוק מה שהשלטון הזה עושה. הוא עושה דמוקרטיה.

ומיהם בעלי בריתו של נתניהו? אלה הם אותם בן גבירים, סמוטריצ'ים, רוטמנים וקרעים, שכופרים בכך שמקור הסמכות במדינה צריך להיות שלטון החוק, כי הם נשמעים קודם כול לקיצוניים ומונעים מאינטרסים אישיים. ומכיוון שהמוסדות שאמונים על שמירת הדמוקרטיה הישראלית, מערכת המשפט והאכיפה, נשמעים קודם כול לשלטון החוק, לממלכתיות, לישראליות, אז הם פשוט משתלטים עליהם ומפרקים אותם מבפנים. הם משנים את אופייה של המדינה כדי להתאים אותה לאידיאולוגיה המהפכנית שלהם, כזו שמסלפת את היהדות, כזו שנוגדת את הציונות, כזו שסותרת את הדמוקרטיה. ומעליהם רוקד כל הזמן החלילן מקיסריה, שמסביר לכולנו שהוא כאילו לא קשור, הוא לא יודע, הוא לא שומע, וזה בכלל לא הוא. אבל זה הכול הוא, ורק הוא. הידיים הם ידי בן גביר, רוטמן ושות', אבל הראש,

הוא הראש של נתניהו. הוא מינה יעד לשעבר של השב"כ לשר המשטרה, ורק אתמול נתן לו כוח משימה שבאמצעותו הוא יוכל לרדוף אחרי מתנגדים פוליטיים במסווה של מלחמה בהסתה. ולפני כן הוא מינה עוד יעד של השב"כ לשר אוצר ולחצי שר ביטחון, ואת התוצאות כולנו רואים בהתפוררות של שארית המשילות והביטחון האישי שעוד נשארו פה. שני אלה ושותפיהם כופרים בסמכויות המדינה, הם כופרים במוסדות ממלכתיים כמקור הסמכות, הם כופרים במערכת החינוך הממלכתית ומקדמים מערכות סקטוריאליות. הם סוכני כאוס שרוצים לכפות על הממלכתיות את הקיצוניות, והם לא היחידים בקואליציית הקיצוניים שדוחפת לכך. הם באים לשנות את מערכת המשפט ואכיפת החוק ולהפוך אותה לפוליטית, למנות שופטים פוליטיים, להפלות נשים,

כל מי שהם החליטו שלא ראוי מספיק להיקרא יהודי, ובכלל, מתנגדים פוליטיים. והם רוצים לקרוא לכל זה רפורמה ולא הפיכה משטרית או מלחמת אזרחים בעצימות נמוכה, אבל זו האמת, וזה מה שנתניהו ושותפיו מובילים, מלחמת אזרחים בעצימות נמוכה. וקשה להגיד את זה, כי היא אולי מלחמה בלי ירי, אבל עם מכונת הסתה, רעל, אלימות והרס, שכל-כולה, תודה רבה. באה להשתלט על הדמוקרטיה הישראלית, ואין דרך אחרת לראות את מורשת נתניהו והקיצוניים אלא כמורשת של מלחמת אחים. תודה רבה, חברת הכנסת.

ואין מקום לפשרה, ואנחנו נילחם. תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, סיעת חד"ש-תע"ל מן הסתם תתנגד, תצביע נגד הצעת החוק הזו,

בית המשפט העליון היה רע איתנו. לא דמוקרטי בכלל. כמה פעמים עמדתי פה והסברתי איך בשנה האחרונה הייתי שלוש פעמים בבית המשפט העליון בתביעות כל כך צודקות: הראשונה עם משפחת יעקוב אבו אלקיעאן מאום אל-חיראן, בית המשפט דחה את התביעה שלנו, פעם שנייה עם הרופא העזתי שהכיבוש הרג את שלוש בנותיו, בית המשפט דחה את התביעה שלנו, פעם שלישית עם האמן מוחמד בכרי, בית המשפט דחה את תביעתנו. לכן מבחינתנו הוא בית משפט שלא קיים צדק עם הסוגיות של האזרחים הערבים, גם לא עם השכבות המוחלשות, ובוודאי עם הפלסטינים בשטחים הכבושים מאז שנת 67'. ובכל זאת, אם תשאלו אותי אם אני רוצה עוד שני שופטים ימנים פשיסטים או שאני רוצה עוד שני שופטים דמוקרטיים, לא, אני רוצה עוד שני שופטים דמוקרטיים. חשוב לי שהמצב לא יהפוך ליותר רע, ואני אסביר למה:

חוק איחוד משפחות נפל בגלל שופט אחד, דומני בשישה מול חמישה. לכן אני רוצה עוד שני דמוקרטיים, ולא עוד שני אנשים אנטי-דמוקרטיים, שני שופטים. הפסילות של הח"כים או של הרשימות, מי שעמד איתן מול ועדת הבחירות היה בית המשפט. לכן אכן חשוב לנו שבית המשפט יהיה יותר דמוקרטי ולא ההפך. עכשיו, אני חושב לעצמי, מה הימין רוצה? מה הוא מחפש? אני חושב ששלושה דברים: הדבר השלישי הוא גנבת אדמות פרטיות מהפלסטינים. עד עכשיו בית המשפט קיבל את ההתנחלויות, שהן לא לגיטימיות לפי החוק הבין-לאומי ולפי חוק הצדק, אבל אדמות פרטיות הוא התנגד. עכשיו כן רוצים. הדבר השני שיבטיח שהימין יישאר בשלטון לעוד הרבה זמן זה לפסול אותנו,

פסילת הרשימות שלנו והח"כים שלנו. לעשות הדרה לאוכלוסייה הערבית. מי שירוויח מזה זה הימין. זו הסיבה השנייה. והסיבה הראשונה זה התיקים האישיים של בנימין נתניהו. הוא רוצה שופטים כרצונו. שיעזרו לו בבית המשפט בשביל לעבור את התיקים הפליליים שלו. לכן אנחנו בכל הרמות הדמוקרטיות נצביע נגד החוק הדיקטטורי הזה שמקדמת ממשלת הימין. אני רוצה לפנות למרכז-שמאל ולהגיד להם: חברים, אם לא תפנימו, אם לא תפנימו שבית המשפט היה רע כלפי האוכלוסייה הערבית, לכן קשה לאוכלוסייה הערבית לצאת להפגנות. אבל בכל זאת צריך להגיד גם לאוכלוסייה שלנו הערבית: אנחנו כן צריכים להשתתף בהפגנות, אנחנו לא רוצים שהמצב יהפוך ליותר רע, אבל חשוב שבמרכז-שמאל יפנימו שמהמשבר הזה צריכה להיות הזדמנות למען דמוקרטיה אמיתית ולא רק הדמוקרטיה שהייתה אתמול ושלשום, שלא הייתה דמוקרטיה עבורנו.

תודה רבה, חבר הכנסת איימן עודה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני ארצה לפנות לחברים הטובים שלי בליכוד, אנשי הימין,

מתנצחים כל היום, ולצטט מדבריהם של אנשים שכולנו גדלנו עליהם, אתם בוודאי, גם אנחנו, מנהיגים שאני בטוח שהיום אם הם היו מסתכלים על הכנסת, הם היו מתגרדים באי-נוחות מההתנהלות ומהדברים שקורים כאן, אנשים שערכים ליברליים ודמוקרטיים היו נר לרגליהם, ולצערי היום אנחנו עדים לרמיסה ברגל גסה. וצר לי מאוד שיש איזה תהליך כזה שמוביל מדינה שלמה למין איזו תחושה שאנחנו מתאבדים על התהום ולרגע לא עוצרים ומנסים לחשוב לאן אנחנו הולכים.

1937, ואני מצטט מילה במילה: "דעה מוטעית היא זו האומרת שממשלה הנשענת על רוב פירושה ממשלה דמוקרטית, אין זו דמוקרטיה אמיתית. דמוקרטיה פירושה חופש. גם שלטון הנתמך על ידי רוב יכול לשלול את החופש. ובמקום שאין ערובות לחופש הפרט, שם אין דמוקרטיה". "במדינה היהודית", אומר ז'בוטינסקי, "יהיה צורך להגיע לצורת משטר אשר בו המיעוט לא יהיה חסר הגנה". מנחם בגין, שהיה לי הכבוד בצעירותי להקשיב

לכל משפט שיצא מפיו, אומר את הדברים הבאים: "הדמגוג" תקשיב, יוראי, "כל עוד יש לו רוב, רוצה להבטיח לו ולעצמו יד חופשית. הוא אינו רוצה להעלות על הדעת שבאחד הימים

ואיננו רוצה שום יסודות קבועים. ואילו המדינאי יודע שרוב ומיעוט במדינה מתחלפים ומשתנים. בהיותו במיעוט הוא מקבל את דין הרוב, אבל הוא יודע שהוא זכאי לתבוע לעצמו זכויות מסוימות. הוא מוכן לקבל אותן מתוך הנחה שכאשר יהיה הוא ברוב, ייתן אותן הזכויות למיעוט. זהו ההבדל ביחס לחוקה בין שני הטיפוסים האלה". אני באמת שואל איפה כל האנשים הליברליים בימין, וכמה שיעלו ויצעקו כאן, רוב אנשי הימין שאני מכיר הם אנשים ליברליים בתוך-תוכם. אני יודע בוודאות שלחלקכם, חבריי בליכוד, לא נוח עם מה שקורה בתקופה הזאת. אני יודע בוודאות שלא לדבר הזה פיללתם. תשמיעו את הקול שלכם. למה אתם לא אומרים: עד כאן, ודי? למה כשאתם רואים את מאות אלפי האנשים ליבכם לא יוצא אליהם? ולא צריך לכנות אותם "אנרכיסטים", רובם הגדול הם לא. אתם פשוט צריכים להקשיב למנהיגים שהתחנכנו עליהם ולהבין שמילתם היא מילה. זאב ז'בוטינסקי כתב ששקט הוא רפש. הוא כתב את זה בשנת 1932, ואני אומר לכם בשנת 2023 ששקט, השקט הוא רפש.

אל תשתקו, אני מסיים עוד 20 שניות, אדוני. אל תשתקו כשאתם יודעים שאין שום סיבה להעביר את פסקת ההתגברות ב-61. אל תשתקו כשיוצאים כנגד מערכת המשפט. תיקון, כן, גם אני חושב שצריך יותר מזרחים בבתי המשפט. אבל תפתחו את העיניים שלכם, עדיין אפשר לעצור את הסחף הזה. תודה רבה, אדוני, וסליחה שהארכתי. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, זה לא סוד שהיום הוא יום, לפחות מבחינתי, ומבחינתנו, החברים שלי, הוא יום מורכב, קשה, עצוב. כל התורה על רגל אחת, "ואהבת לרעך כמוך". אנחנו אוהבים, אנחנו כולנו אחים. ולמה כתוב בתורה "ואהבת לרעך כמוך"? למה היה צריך להוסיף את המילה "כמוך"? למה לא הסתפק הטקסט ב"ואהבת לרעך"? אדוני יודע למה הוסיפו את המילה "כמוך"? כי כמוך זה בדיוק המידה. אני צריכה לאהוב את אדוני בדיוק כמוני. אם אני אוהב את הזולת יותר ממני, אני מבטלת את עצמי, אם אני אוהב את הזולת פחות ממני, אז אני מתנשאת מעל חברי, ולכן "ואהבת לרעך כמוך" זה בדיוק המידה של האהבה של הזולת. ומה שקורה לנו בתקופה האחרונה, לצערי, הוא שאת התורה על רגל אחת פשוט שכחנו, ויכול להיות שצד אחד בטוח שהרפורמה היא נכונה וצודקת ובמקומה, והצד השני נחוש בדעתו שהרפורמה היא איומה ונוראה, אבל בסופו של דבר, גם אם הרפורמה תתממש במלואה וגם אם לא, ואולי ה"ניתוח" הצליח מבחינת הקואליציה הקיימת, החולה ימות, כי בעצם הרפורמה הזו קורעת את העם, פוגעת באחדות העם, היא מפרקת לנו את החברה הישראלית שעליה עמלנו 75 שנים. אי-אפשר להתעלם מהמוני האנשים, מרבבות, מאות אלפים של אזרחים שדואגים. אפשר להגיד להם "אל תדאגו", אבל הם דואגים. ואם החבר שלך דואג, עצור רגע, תשהה את הדהירה קדימה, את המרוץ הזה, ורגע תשאל את עצמך מה כל כך מטריד אותו, מה כל כך מפחיד, מה הסכנה הגדולה, לשיטתו או לשיטתנו. אני באמת חושבת שהרפורמה כמו שהיא,

זה בעיני המתבונן, תפגע כמובן בראש ובראשונה באחדות העם, תפגע בכלכלת המדינה, תפגע בזכויות מיעוטים, תפגע בזכויות נשים. זאת ההבנה שלי.

צריך לעצור הכול ולברר מה כל כך מפחיד ומה כל כך מסוכן לנו. אני יכולה לומר, ניחא, זאת רק האופוזיציה עומדת וצועקת, אבל יותר מדי גופים אזרחיים, קבוצות, חיילים, אומות העולם, חברים שלנו, קבוצות אזרחיות, כולם אומרים: עצרו. כולם עולים לירושלים ואומרים: אנחנו מודאגים מעתידה של מדינת ישראל, מהביטחון, מהדמוקרטיה. אז העובדה שלא עוצרים לרגע, אני חושבת שהיא לא במקומה. אני לא יכולה להתעלם מהעובדה שאני מזהה כאן תוכנית סדורה רבת-שלבים, שבסופו של דבר תהיה לנו מדינה שבה בית המשפט כנראה לא יהיה עצמאי, לא יהיו שומרי סף. אני שואלת שוב ושוב בוועדות איפה האיזונים והבלמים, איפה שומרי הסף, איפה הפרדת הרשויות ברמה המהותית. אני לא מקבלת על כך תשובות. כל שלטון צריך איזונים ובלמים, כל שלטון. אין מנהיג שהוא מורם מעם, אין מנהיג שהוא מורם מעל החוק, אין מנהיג שהענווה לא מתאימה לו. אנחנו בדוכן הזה, בבית הזה, מחויבים בהצנע לכת ובענווה, והכי חשוב: כבוד לזולת, ואהבת לרעך כמוך. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אימא שלי התקשרה אליי יום אחרי הבחירות. אני זוכר את זה כי זה היה בשעה מאוד מוקדמת בבוקר. היא העירה אותי מהשינה. ואימא שאלה אותי אם לא כדאי שצפריר ואני נאיץ את תהליך הפונדקאות שלנו לפני שהממשלה הנבחרת תבטל אותו. סגרתי את השיחה ודמעתי. אף אימא לא צריכה לחשוב שבגלל תוצאות של בחירות היא לא תהפוך להיות סבתא. שמעתי את סמוטריץ' ואת רוטמן אומרים: עזוב אותך, סמוך עליי, יהיה בסדר. הבעיה היא ש"סמוך עליי" זה לא חוקה, זה לא חוק, זה לא משהו שיכול להבטיח את ההגנה על חירויות הפרט, על זכויות האזרח הכי יסודיות. במיוחד כשזה מגיע ממנהיג מצעד הבהמות בירושלים שמגדיר את עצמו כהומופוב גאה או מאדם שחושב שבתי מלון במדינת ישראל יכולים או צריכים להפלות הומואים בכניסה אליהם. הם יגנו עלינו? פה, במשכן הזה, במשכן הכנסת, יש לכם ולי, אדוני היושב-ראש, לך ולי יש אותן הזכויות ואותם הכלים בדיוק, אבל מהרגע שאנחנו יוצאים ממשכן הכנסת, ברגע שאנחנו פוסעים החוצה מהבניין הזה אני אזרח סוג ב'. מה שנראה לכם כמובן מאליו, הזוגיות שלכם, המשפחה שלכם, לי הוא פשוט לא נתון. חברות וחברי הקהילה הגאה בישראל, שאותם אני מייצג בבניין הזה, סובלים מאפליה בוטה וצורמת רק בשל נטיית הלב שלהם. אפליה בהגנה מפני אלימות, אפליה בבריאות, ברווחה, בחינוך, בתעסוקה. מה שכן יש לנו, רוב מה שיש לנו בג"ץ העניק לנו. בג"ץ אף הפך החלטות רעות שהפלו אותנו לרעה רק בגלל נטיית הלב שלנו,

והעניק לנו את הזכויות שלנו, בניגוד להחלטות הבית הזה, בניגוד להחלטת הממשלה הזו, בניגוד להחלטת ראש הממשלה הזה. ועכשיו, בערב הזה, אתם מתחילים בחיסולו של בג"ץ. אתם מבטלים את בג"ץ ואתם מוחקים את הזכויות שלנו. אתם מוחקים אותנו מהציבוריות הישראלית. תראו לי בלם אחד,

שמאפשר הגנה מפני רמיסת הזכויות שלנו בידי רוב מזדמן בכנסת. אין בלם כזה. אחרי ההפיכה המשטרית אין שום דבר שימנע מכם להפשיט אותנו מהזכויות שלנו. שום דבר שיכול לעצור אתכם ממימוש ההסכמים הקואליציוניים שחתמתם עליהם ביניכם לבין עצמכם. לגבינו, הקהילה הגאה, הצעת החוק הזאת היא לא לגיטימית. דגל שחור מתנוסס מעליה. היא משוללת כל ערך מוסרי וערכי. לגבינו, הקהילה הגאה, זו לא יותר מפיסת נייר וכך בכוונתנו לנהוג בה. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת גדי איזנקוט. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הערב תהיה הצבעה והחוק לצערי יעבור בקריאה ראשונה. יכולתי לחשוב על דרך הרבה יותר נכונה, נבונה, להוביל תהליך עמוק, מכונן, בחברה הישראלית. אנחנו רואים מה מתרחש בתקופה האחרונה ומה להערכתי יתרחש בתקופה שלפנינו. והערב חצי העם יאמין שהאיזון בין הרשויות והדמוקרטיה הישראלית נפגעו אנושות, מחצית או פחות ירגישו בצד החזק, בצד המנצח. הערב נראה לי שהתרחקנו, שאין מפגש בין קואליציה לאופוזיציה. אבל עדיין אני רוצה להאמין שהמטרה המשותפת של רובנו זו מדינה יהודית, דמוקרטית, שוויונית, חזקה, ברוח מגילת העצמאות. אם אנחנו שותפים למטרה שהצגתי הרגע, אנחנו צריכים להפנים שמאות האלפים שיוצאים להפגין בחודשיים האחרונים הם הפטריוטים הגדולים של החברה הישראלית. לא אנרכיסטים, לא פריבילגים. הסתובבתי ביניהם בחודשיים האחרונים וראיתי את טובי בניה ובנותיה של הארץ הזו. ראיתי אלפים ששירתו לאורך תפקידי הפיקוד שלי, אנשים טובים, שדורשים טוב למדינה. ההבנה שאני ראיתי אצל רובם זה שהם נמצאים במאבק אין ברירה על פני החברה הישראלית ועל העתיד המשותף של כולנו. צריך להבין שגם לאנשים מתונים שמחפשים את טובת המדינה, ששירתו שנים ארוכות, הרואים בממלכתיות ערך, השתלטות של הממשלה על הרשות השופטת היא קו אדום. אל תבנו על הממלכתיות, אל תבנו על האחריות ואל תבנו על הנכונות להיכנס מתחת לאלונקה כשתקדמו את תהליך החקיקה ותנסו להשתלט על הרשות השופטת. כי אנחנו מבינים, אני מבין בפרק הזמן הקצר שלי בפוליטיקה הישראלית, שהכנסת למעשה, אני לא רוצה להגיד פיקטיבית, אבל עם יכולת מופחתת. הייתי לצערי שותף לעשרות שעות של דיונים על חוק פקודת המשטרה. חוק מגוחך, חוסר יכולת לנהל דיון ענייני, ואת התוצאה רואים יום-יום באופן שבו מתנהל השר לביטחון לאומי מול שדרת הפיקוד של משטרת ישראל, וזו תוצאה של אותו חוק חלול שלא הקדישו לו מחשבה של שנייה אחת. ובכל זאת, מחר נידרש לחשוב ביחד כיצד להפוך משבר להזדמנות שבה אין הכנעה של צד א' וצד ב' וההפך, כי זו תהיה הכנעה ופגיעה בחברה הישראלית כולה. צריך לזכור שהרפורמה הזאת לא עומדת בפני עצמה. היא מתרחשת בתקופה רגישה מאוד. להערכתי אנחנו נמצאים היום במציאות הביטחונית הרגישה ביותר, הנפיצה ביותר בעשרים השנים האחרונות, ובטווח הזמן הקרוב יכול להתרחש אירוע שיחייב את כולנו. הייתי ממליץ לראות את משרע האיומים, את גודל האתגרים שניצבים בפני החברה הישראלית, ומחר בבוקר אני מציע לשנות, סוויץ' של מה שאני ראיתי פה, של הרבה מאוד כעס, יוהרה, דורסנות, שלא תורמים לשום דבר. תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, שמעתי קודם, אני כבר שומע במשך שבועות ארוכים את חבר הכנסת שמחה רוטמן,

"בזכותו", במקום ועדת חוקה ומשפט, ועדת חוקה ואטלולא, כי הוא הפך את הוועדה הזאת במקרה הטוב לבדיחה, אבל בדיחה מאוד לא מצחיקה. במקום צדק צדק תרדוף, הוא הפך את הוועדה, בעיקר בדברים שהוא גם דיבר פה, לשקר שקר תרדוף. ההתנהלות שלו ושל חברי הקואליציה, כשמגיעים, בעיקר אלה שמחליפים אותו לא פעם כמנהלי הישיבות כי אצה לו רצה לו הדרך לצאת, היא התנהלות בריונית, היא התנהלות דורסנית, כוחנית, אלימה, גם נגד חברי כנסת, שבכל פעם שהם משמיעים קול שלא נראה לו הוא זורק אותם החוצה ולא מאפשר להם להשתתף בדיון רציני, שלא מתקיים, אבל קל וחומר כנגד אנשי מקצוע, בין אם זה מומחים שמגיעים ובין אם זה יועצים משפטיים, היועץ המשפטי לוועדה או נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה. הוא מתעמר בהם, מדבר אליהם בגסות, בריונות ואלימות, באיבה גלויה, בשנאה. זאת התרבות הפשיסטית שהוא וחבריו מכניסים לכנסת בכלל ולוועדת החוקה בפרט. אבל הבעיה היא לא רק הפרוצדורה של איך מקבלים את ההחלטה הרת הגורל הזאת כאשר מקבלים אותה, כפי שאמרתי, בצורה כה אלימה ודורסנית, אלא זו גם המהות. תראו איזה אירוניה, לקרוא לחוק הזה "חיזוק הפרדת הרשויות". ולקרוא לזה "במשפט ציון תיפדה". אז אני רוצה להגיד לכם שאם כבר, צריך לקרוא לזה מִשְׂפָּח, שזה מספר ישעיהו, למי שמכיר, בְּמִשְׂפָּח ציון תתבדה ותתאדה. זה מה שצריך להגיד, בגלל איך שהחוק הזה נראה. אם ציטטת, עופר, כתוב: מקום המשפט, לא על חשבוני, אדוני.

"וַיְקַו למשפט והנה מִשְׂפָּח".

זה מה שציטטתי בפעם קודמת, לכן לא חזרתי. לא רציתי לתת רפרנס לעצמי. בכל אופן, מדובר פה בחיסול הרשויות. אפילו לא בחיסול הפרדת הרשויות אלא בחיסול הרשויות, ריכוז כל הכוח בידי הממשלה. הממשלה כבר שולטת באמצעות הקואליציה והמשמעת הקואליציונית ברשות אחת, קרי המחוקקת, ועכשיו היא גם תשלוט לחלוטין ברשות השופטת. היא תבחר את השופטים, היא תוכל להתגבר "כארי"

פסילה שבית המשפט יקבל, וסביר להניח שהוא גם לא יקבל, משום שהם יהיו שופטים מטעם. דיקטטורה מובהקת. אין שום הגנה לפרט ולמיעוט, לאף אחד. הכול שרירותי וכפוף לרצונו הטוב של השליט ועושי דברו. זו בדיוק ההגדרה של משטר דיקטטורי. לשם הם לוקחים אותנו, לדיקטטורה, ומוכרים לנו מכבסת מילים של כביכול חיזוק הרשויות. זאת פשוט בושה. יש לנו ביקורת, אמר קודם חברי חבר הכנסת עודה, יש לנו ביקורת על מערכת המשפט ועל מה שמכונה שומרי הסף, ואנחנו לא מסתירים אותה. משפט אחרון, כן. אבל דיקטטורה של רשות אחת היא לא הפתרון. היא רק תחמיר את המצב. משפט אחרון, ברשותך, אדוני. היום כתב ב-ynet הפרשן רון בן ישי, שרחוק מלהיות איש חד"ש-תע"ל, דבר מאוד חשוב.

הוא כתב שמה שעומד מאחורי ההפיכה המשטרית הזאת זה הרצון לחזק את האפרטהייד, וזה בדיוק מה שקורה. זאת המטרה האמיתית, משטר אפרטהייד,

בשטחים הכבושים ובתוך ישראל. לא ניתן לזה לקרות. תודה רבה. חבר הכנסת דוד אמסלם, אומרים "דודי", אבל פה כתוב "דוד". ולא כתוב "אמסלם דוד", כתוב "דוד אמסלם". אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, קודם כול, השר לוין, אני רוצה לחזק את ידיך. אני עומד מאחוריך, מצידך, בצדדים ומאחור, מה שנקרא. אל תירא ואל תיחת. איך אמר מרדכי לאסתר? לך תדע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות. לך בכוחך זה והושע את ישראל. רבותיי, אני רוצה לומר: אני רואה מה קורה במדינת ישראל בשבועות האחרונים, בשרי הופך חידודין-חידודין, אני לא מאמין שזה אמיתי. האנרכיה משתוללת ברחובות. רבותיי, לא ייאמן, כל דאלים גבר. שנאה עצומה מופעלת, על מה?

החליטו לסגור את איילון שעתיים וחצי, חבר הכנסת פורר. יורדים, סוגרים.

אני היום בא לכנסת, רוצה להיכנס אין. למה? בא לנו. אני בעד ההפגנות. אני חושב שבמדינה דמוקרטית זה טוב להפגין, ואני מעריך מפגינים. אני לא מעריך פורעי חוק. מי שסוגר ומפר את הסדר הציבורי צריך להיות מועמד לדין, לא משנה מה הסיבה. אבל אצלכם זה לא ככה. אתם אדוני הארץ. עכשיו, אני רוצה לומר משהו: קשה להסביר, הרי אתם תעשייה אחת שלמה של שקר. איך אמרתי פעם? יש לכם צבא בחוץ. כסף זה הדבר האחרון שחסר לכם. כל התקשורת איתכם, כל הארגונים איתכם. רק דבר אחד קטן חסר לכם, אזוטרי, האמת, לא חשוב, מצביעים בקלפי. הכול יש לכם, רק המצביעים לא מצביעים. ולכן אתם עוברים לאלימות. אני, כשאמרתי אז "הצבא", לא האמנתי שיבוא מישהו,

גם את הצבא ניכסתם לעצמכם, גם את האנדרטאות, ויעמיס טנק.

מלחמת יום הכיפורים שלו. אנחנו לא היינו שם, ההורים שלנו לא היו שם. אתם מכניסים את צה"ל לתוך הוויכוח הזה.

מישהו אחר, תראו את התעוזה, הולך לקיבוץ, לוקח נגמ"ש.

נתנו לי פתק בקיבוץ לקחת את הנגמ"ש, אישרו לי. אז אני רוצה להגיד לכל האנרכיסטים, ובעיקר לכל המנהיגים של כל המחאה הזאת: יש בבאר שבע בצומת גם איזה מטוס שם, באחד המקומות, אני חושב כפיר, ובכניסה לחיפה יש גם ספינה, למה שלא תביאו? קחו פול-טריילרים, תשלחו לשם, יביאו אותם גם לכיכר רבין.

אתם לא מתביישים? מה שמפריע לי, הכול התחיל בריאיון עם האדמו"ר. האדמו"ר ברק החליט על מהפכת טנקים, אתם ישר יוצאים. ההייטקיסטים יוצאים, עורכי הדין יוצאים, אלה יוצאים, הרופאים עוזבים בתי חולים,

עובדי פניציה, לא אמרתם שאולי באים. עובדי נשר הר-טוב בזמנו, אנשים, לא אמרתם. זה האנשים. לכן אמרתי, רבותיי, זה לא ויכוח על חוק כזה או אחר. זו לא השאלה. אתם לא מכירים 75 שנה בלגיטימיות שלנו למשול במדינה.

אתם לא מקבלים את זה שאמסלם דוד מחוקק פה חוקים.

זה הורג אתכם. ועל זה הוויכוח. יש פה איזה 5,000 אנשים שמנהלים את כל המדינה הזאת, הם ומשפחותיהם. מהפרקליטות, המשטרה, התרבות, כל דבר. והזיזו לכם את הגבינה. אתם לא רוצים. מה זה משנה בחירות, זה דבר שולי. זה דבר לא כל כך חשוב. ולכן אתם זורעים אנרכיה, פחד ברחובות. משפט אחרון, בבקשה. פחד. עכשיו, בואו אני אגיד לכם משהו, רבותיי. אני אגיד שלושה משפטים, ברשותך. אני שואל אותך, חבר הכנסת שוסטר: הכנסת מפקחת על הממשלה,

כיושב-ראש ועדת הפנים, מעולם לא היה מצב שנכנס חוק ממשלתי ויצא כמו שהוא נכנס.

הכנסת, הציבור בוחר אותה. אני שואל אותך באמת, אני מאמין שאתה יהודי טוב עם מחשבה טובה: מי מפקח על 15 שופטים בבית המשפט העליון? תגיד לי אתה מי. עלינו, הציבור, על הממשלה, אנחנו והציבור, על 15 שופטים, אני אגיד לך מי.

קמים איזה בוקר, מחליטים: היום לא יום שני,

מי יפקח עליהם? בוא תגיד לי אתה. החוק.

אבל הם מעל החוק. זה השקר. הרי אתה יודע שהם זה החוק. השופט אמר משהו, נגמר, זה עכשיו תורה למשה מסיני. הרי אמרה השופטת משהו,

אני רוצה להגיד עוד משפט אחד, ברשותך. כששר המשפטים הציג את משנתו, לפחות את החוקים הראשונים שהוא מתכוון לחוקק, אני פתאום רואה את אהרן ברק בטלוויזיה.

שר המשפטים איים על בית המשפט. הוא עבר עבירה פלילית.

עושה את תפקידו. דרך אגב, אנחנו כולה חודש בשלטון, חבר'ה. חודש. מציג את משנתו. אבל איזה חודש, אה?

שופטת בית המשפט העליון רוצה להתנקש בדמוקרטיה, מקבלת בינתיים עתירה על נבצרות ראש ממשלה. אני צובט את עצמי.

כשאני הגשתי את החוק לגיוס הערבים, או שירות לאומי, אתה ענית לי אז מה שענית. הגשתי בג"ץ. אתה יודע מה אותה שופטת, דפנה ברק-ארז, ענתה לי? לא מיצית הליכים. אמרתי: נכון,

רק עכשיו באו הערבים, לא ידענו; פתאום באמת הם צריכים להתגייס, לא ידענו. עכשיו הקמנו את המדינה. לא משנה שב-1997 כבר הוגש בג"ץ והמדינה ענתה שהיא תחוקק חוק. אז אתה מבין? מדובר באנשים אלימים, שחושבים שהם האלוהים, ואף אחד לא מפקח עליהם, אף אחד. אתם מדברים עלינו? אנחנו רוצים לתקן את הדמוקרטיה, לחזק את הדמוקרטיה. מדינת ישראל היום היא לא מדינה דמוקרטית. אני קובע את זה. חבר הכנסת אמסלם, 75 שנה אנחנו רוצים קצת דמוקרטיה. מה אתם עושים? חבר הכנסת אמסלם משקרים, עם משרדי פרסום, עם מיליוני שקלים. תעשיית שקר אחת גדולה. בדיוק כמו שהבולשביקים עשו את המהפכה, עלק אנחנו בשם הפרולטריון. זו השיטה שלכם. ואתם בקטע הזה לא תנצחו, אני אסביר לכם למה. חבר הכנסת אמסלם, אני דורש שאתה תהיה השר המקשר בין הכנסת לממשלה,

רק משפט אחד. אני יורד במשפט האחרון. חבר הכנסת שוסטר, אם בסוף, חס ושלום, נניח אנחנו, השר יוותר, המשמעות היא שהרסתם את כל הדמוקרטיה. האלימות משתלמת. ממחר כולם יחסמו כבישים, כולם יפעילו אלימות, בגלל שככה זה עובד אצלנו. אין דמוקרטיה, אין כנסת, אין בחירות. אלימות. מי שאלים מנצח. תודה רבה, חבר הכנסת דוד אמסלם.

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן.

חבר הכנסת אמסלם, עד שתגיע הנואמת, הייתי עכשיו שעה בדרך מפה עד לקריית בעלז, חשבתי: אם אלה היו חרדים, אתיופים, מזרחים או אחרים, מה היו עושים? הכול היה הפקר, כל הצמתים היו סגורים. בבוקר איחרתי לכנסת בגלל שלא נתנו לי להיכנס.

אתם כבר הייתם מגיעים מזמן גם לבתי חולים. חברת הכנסת פרקש,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו שוב נפגשים אחרי שהיינו בדיון הלילי. לא ראינו,

אני מבלה הרבה שעות בשבועות האחרונים בוועדת החוקה, ושמענו הרבה מאוד את יושב-ראש ועדת החוקה, את שר האוצר,

שמדברים על הדברים שבאמת מפריעים להם באיזון שבין הרשויות, אבל כשמזקקים את זה ברמה מקצועית אמיתית, אדוני היושב-ראש, הפתרון למצוקה הזאת של האיזון בין הרשות המחוקקת לשופטת הוא פשוט. פשוט לחוקק פסקת התגברות ולהגיד שבנסיבות מאוד מסוימות יכולה הכנסת להתגבר על פסק דין, כמו שמקובל בעולם, ובאמת אז הדיון היה בזירה מאוד מקצועית של באיזה רוב עושים את זה,

אבל מה שאנחנו מצביעים עליו היום, אין בו שום דבר מקצועי. אין בו אפילו פסקת התגברות. אתה יודע למה, אדוני היושב-ראש? כי כמו שהסברתי לך בדיון הקודם שעשינו

אין שום צורך באמת בפסקת התגברות אחרי התיקון הזה, כי מה עושים פה? קודם כול עושים פוליטיזציה של בית המשפט.

לפי ההצעה הקיימת, יכולים חמישה אנשים מתוך הממשלה והקואליציה, שלושה שרים, שני חברי כנסת מהקואליציה, לשבת ולבחור שופטים: שופטי בית משפט שלום, עבודה, תעבורה.

שמענו שלחבר הכנסת דודי אמסלם יש בעיה, הוא לא נכנס למשרד המשפטים כשר נוסף. אני רוצה להציע הצעה: ישבו שלושה שרים ושני חברי כנסת וימנו אותו לנשיא בית המשפט העליון או לבית המשפט העליון, כי לפי החקיקה הזאת, שעכשיו עברה, זה לגמרי אפשרי. אתה באמת,

רוצה שאלה יהיו השופטים שלנו, מבחינה זו שמדובר במינוי פוליטי מלא מלא מלא? שאנחנו נלך לבית משפט שלום ונשאל: השופט הזה שמונה, הוא מונה בממשלה מטעם המחנה הממלכתי? מטעם הליכוד? אני, זה לא מעניין אותי בכלל מאיזו מפלגה. זו לא שיטה מתאימה. ונוסיף חטא על פשע, שימוע בוועדת חוקה? שימוע פומבי? מה נשאל את השופטים האומללים האלה בדיון הזה? וכמובן הסעיף המפואר, בכלל, מבחינה מזעזעת, סעיף דין אחד לפוליטיקאים ודין אחד לציבור הרחב. זה סעיף שאני קוראת לו: חסינות חוקי-היסוד. כמו שאמרתי לך, אדוני היושב-ראש, לא מגדירים מה זה חוק-יסוד. לא אומרים שיהיו חוקים מסוימים שבהם יחנו זכויות היסוד שלנו, הזכות לפרטיות, הזכות לקניין, הזכות לחופש עיסוק, ובאלה, כגון חוקה, כמעין חוקה, בית המשפט לא יוכל לגעת.

אנחנו מתחילים לראות אילו חוקים אלה יהיו: חוק-יסוד: דרעי 2, חוק הנבצרות, עוד מעט יהיה לנו חוק החסינות לראש הממשלה, חוק-יסוד: סגירת התאגיד, חוק-יסוד: לימוד תורה, וכשתבוא ממשלה הפוכה, חוק גיוס. דיברנו על הדברים האלה. בעצם, יש פה שיטה שבה בזה שתוקעים את המילה "יסוד" בכותרת מכשירים כל שרץ. וזו, אדוני היושב-ראש, לא רפורמה אלא שחיתות. אני רוצה לסיים במשפט אחד, שמחזק את מה שאני רואה בימים האחרונים. התיקונים הללו בעצם כבר לא דורשים, לא ביטול עילת סבירות, לא עילת התגברות, אין כבר על מה להתגבר. כל מה שיהיה בעייתי ומושחת יקראו לו "חוק-יסוד" ויפתרו את האירוע, ולאף אחד לא יהיה פתחון פה כנגד זה, כנגד אפליות, כנגד גזענות. הכול יחסה ויימלט לתוככי חוקי-היסוד, ועם שופטים פוליטיים בכלל אפשר כבר לסגור את המדינה. אבל תראה איך הכאוס הזה מתחיל לחלחל לכל המערכת בממשלה הזאת, כי הרי אם אין צורך בשופטים מקצועיים ואין צורך ביועצים משפטיים ואין צורך ברגולטורים, היושב-ראש,

מה הפלא שרק היום בעצם יו"ר ועדת הכספים הרב גפני בעצם שמע בדיון שלם הרבה מאוד פרופסורים לכלכלה שהסבירו לו איך הולכת להיפגע כלכלת ישראל, מהסיבה הפשוטה שלקהילה העסקית לא תהיה פה ודאות, והוא פשוט חתם את הדיון בהצבעה והרים את היד והקואליציה הצביעה וקבע שאין פגיעה ולא תהיה פגיעה כלכלית בגלל הרפורמה.

ומה הפלא ששר החוץ של מדינת ישראל היום צייץ שאולי כדאי להתערב בהחלטת נגיד בנק ישראל על העלאת הריבית. אדוני היושב-ראש, אני מבקשת ומפצירה גם בשר המשפטים, ודיברתי איתו לא מעט: תעצרו, בבקשה, את ההרס הזה. בואו באמת, שימו בצד את החקיקה הזאת, ונעשה משהו אחר במקום להרוס את המדינה הזאת.

תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר. שלום לכנסת, שלום ליושב-ראש. אני עדיין תחת הרושם הקשה של הדברים שאמר חבר הכנסת אמסלם על כך שאנחנו חיים במדינה לא דמוקרטית. אני נותן כמה נקודות הנחה מתוך הבנה שהימים הם ימים סוערים לא רק בצד האופוזיציה אלא אני מניח שגם בצד תומכי הממשלה, אבל אני ממליץ לא להשחית מילים מיותרות ולגדף את המשטר שהקמנו כאן ביחד, אבותינו, ואנחנו המשכנו. המשטר במדינת ישראל הוא משטר דמוקרטי לעילא ולעילא. יש מקום לשיפורים, יש מקום לשינויים, אבל בשם הרצון לשיפורים לא צריך לומר דברי כפירה בעיקר. הערה שנייה,

הדמוקרטיה אינה רק שלטון העם שבא לידי ביטוי בממשלה נבחרת, גם זה כמובן, יסוד חשוב, אלא גם בחירות העם, שבאה לידי ביטוי במשטר עם איזונים ראויים. הפליאה, שגם אותה שמענו בדבריו של חברנו למשכן דודי אמסלם: איך יכול להיות שישנם בני אדם, כן, השופטים, שהם לא נבחרים על ידי העם, והם אומרים את דברם ומגבילים, רחמנא ליצלן, את השלטון, את השליט?

חברות וחברים, זוהי הדמוקרטיה. זו בדיוק הדמוקרטיה. משטר ללא הגבלה, אדוני היושב-ראש, משטר ללא מצרים, שלטון ללא מצרים, שלטון שאין מי שמגביל אותו, הוא שלטון בדרך רעה מאוד, בואכה משטר לא דמוקרטי.

אנחנו לא מצויים במשטר שבו יש לנו חוקה שיכולה לומר דבר או שניים, אין לנו בית עליון שיכול להיות נבחר ולשים רסן על הבית, לצורך העניין,

יש לנו חוקה, חוקת התורה, אבל סירבתם לקבל אותה, אז תחפשו חוקה אחרת. אגב, הדוגמה היא בעיניי טובה, משום שלא בחרנו, קיבלנו.

במובן מסוים בחרנו, אבל היא לא בחירה דמוקרטית של הדור הזה, ויש סט של ערכים, בזה יש דמיון בין הקונספט של חוקת-על לבין הרעיון של חוקה שמקבלים אותה.

צריך לזכור, הבית הזה, הסבא של הסבא של הסבא של הסבא, הכנסת הראשונה שנבחרה מעלה בתפקידה ולא כוננה חוקה. עכשיו אנחנו מלינים על כך. אני רוצה לומר לכם, חבריי מהקואליציה שנמצאים כאן, העם שמאזין ושומע את הקולות: השינוי המשטרי אינו רע למחצית עם וטוב לשני. אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה. פוליטיזציה אינה טובה לצד אחד ורעה לצד אחר, פוליטיזציה של המשפט.

שופטים ויועצים משפטיים שחבים את תפקידם רק לפוליטיקאים זה רע לכולנו. אנחנו שותפים, ולתפיסתי ההצעות שמונחות לפתחנו קודחות חור בספינה המשותפת של כולנו. הן רעות כי הן רעות לכולם.

משפט אחרון. אני מסיים. יש כאן שילוב של שינוי שתכניו דרמטיים, אליבא דמציעים עצמם ובוודאי המתנגדים, שנדון בקצב מסחרר תוך הקשרים פרסונליים ברורים, מיידיים, ולוח זמנים רטרואקטיבי. כל זה, אדוני היושב-ראש, נעשה תוך איום על הכלכלה שלנו, על הביטחון הלאומי שלנו, ועל חוסנו של העם. תעצרו בטרם פורענות. תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. עמאר, במלרע.

היושב-ראש,

חברי הכנסת, שוב רעידת אדמה בדרום טורקיה. במקום שהממשלה אתמול כבר תקים מינהלת שתטפל בכל הנושא הזה, במה אנחנו עוסקים עכשיו? איך אנחנו הופכים את מדינת ישראל לדיקטטורה. היום הרגשנו את זה גם בוועדת הכספים. האופוזיציה יזמה דיון על השפעת המהלכים המשפטיים, לא הרפורמה המשפטית, המהלכים המשפטיים שמובילה הממשלה על הכלכלה של מדינת ישראל. הגיעו הרבה חברי כנסת, דיברו, נגעו בכל הנקודות, הגיעו מומחים, כלכלנים מובילים בעולם, פרופסורים, אנשי הייטק, נגעו בכל נקודה ונקודה, על ההשפעה ועל הוצאת כספים ממדינת ישראל ועל הפיחות שיכול להיגרם בשל הוצאת כספים ממדינת ישראל. ואנשי ההייטק דיברו על זה שהמשקיעים בורחים ממדינת ישראל ולא מוכנים להשקיע במדינת ישראל. ופתאום אנחנו שומעים את יושב-ראש הוועדה אומר לנו בסוף הדיון: החלטת הוועדה. אמרנו: החלטת הוועדה על מה שדיברה הוועדה, על מה שנגעה הוועדה, על מה שאמרו המומחים בוועדה.

הוא מקריא מהדף החלטה שלא נוגעת בכלום בדיון שהתקיים בוועדה, שלא התייחסה לאף מומחה שישב בוועדה, ומחליט ששום השפעה על הכלכלה לא יכולה להיות. הייתה הצבעה? כן, הצעה של היושב-ראש. הייתה הצבעה. ורוב הנציגים הנבחרים, ופתאום אנחנו רואים, חמד,

אני רוצה לשאול אותך. אני יודע מה זה דמוקרטיה. אתה יודע, אז זאת דמוקרטיה. תאמין לי, דמוקרטיה זה לא לדרוס את המיעוט.

אבל דמוקרטיה זה שרוב האנשים חושבים שזה לא יזיק.

אז זה לא יזיק. אבל הדמוקרטיה שאתם עושים היום זה לדרוס את המיעוט. הייתה הצבעה. נו, הייתה הצבעה, אז, אנשים שלא נכחו דקה בדיון ולא ידעו בכלל על מה התקיים הדיון, ולא שמעו מומחה אחד על מה שקורה. אנחנו מדברים על כלכלת המדינה, אנחנו מדברים על דברים שיכולים להרוס את כל הכלכלה של מדינת ישראל. מדינת ישראל לא נמצאת באירופה. עם כל ההשפעות שיש לנו במזרח התיכון, עם כל האיום האיראני, עם כל הטרור שמשתולל כאן והתחיל להשתולל בצורה בלתי רגילה בזמן הממשלה הנוכחית. הכלכלה של מדינת ישראל היא כלכלה יציבה וחזקה, אבל במהלכים שאתם עושים, איזה? המהלכים שאתם עושים עכשיו.

כל המהלכים שאתה עושה. במדינת ישראל יש שלוש רשויות: יש את הרשות המחוקקת, יש את הרשות המבצעת ויש את הרשות השופטת, ואתה תסכים איתי עכשיו שהרשות המחוקקת והרשות המבצעת הן אחת היום. יש את הקואליציה ויש את 64 הח"כים שיצביעו כל מה שתגיד.

שני משפטים ואני מסיים. אחד לא שמעתי, מה-64, שדיבר. לכן יש לנו שתי רשויות היום ואתם רוצים להשתלט על הרשות השלישית.

ואתה הפעם תצביע? אתם רוצים להשתלט על הרשות השלישית. ואתה הפעם תצביע,

אתם רוצים להפוך את בית המשפט העליון לסניף של הליכוד. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת עמאר.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אי-אפשר לשבת בשקט. מתחת לאף שלנו משנים את אופייה של המדינה. רפורמת הפרדת הרשויות קובעת את השלטון האבסולוטי במדינה. לא מדובר בשינוי זעיר בהרכב הוועדה למינוי השופטים. כל החברים בוועדה יהיו מזוהים פוליטית עם הממשלה, למעט נציג אחד, חבר אחד בלבד מטעם האופוזיציה. הכוח שמצטבר בידיה של הקואליציה יהיה בלתי מוגבל. שופטים אמורים לשמור על החוק, על העקרונות של הדמוקרטיה, על חוקי-היסוד ללא אפשרות להתגבר עליהם. חוק זה חוק, אבל מי ישמור עליו? התהליך של פוליטיזציה במערכת המשפטית פשוט מבטל את היסודות של מגילת העצמאות, יעוות את הדמוקרטיה, ובעצם יחסל את חירות האזרחים. נולדתי במדינה היכן שכל הרשויות שירתו את האינטרסים של המפלגה הקומוניסטית. השלטון האבסולוטי של המפלגה החזיק כמו תמנון את הכול ואת כולם בזרועותיו חזק חזק עד החנק. גדלתי בסביבה שהיה אסור להשמיע ביקורת על השלטון, ורוב האזרחים פחדו לחשוב משהו שלילי על המנהיגים המפלגתיים או על המשטר עצמו. ההסברה, הפרופגנדה, הייתה מאוד חזקה. מגיל רך שכנעו אותנו שהחיים בברית המועצות הכי טובים בעולם, הכלכלה במולדת שלנו הכי משגשגת, החינוך הכי איכותי בעולם, חינוך חינם על חשבון המדינה, כל התארים האקדמיים. המדינה גם דאגה לתעסוקה, כל מי שסיים תואר הופנה למקום עבודה והתפרנס בכבוד. הממשלה דאגה גם לצמצום הפערים בין הפריפריה לערי מחוז, שירותי הרפואה היו בחינם לכל האזרחים בברית המועצות. אז מה היה רע? לא היה לנו חופש. לא ידענו שיש חיים מחוץ למסגרת הסובייטית. ליתר דיוק, ידענו, אבל לא היה עם מה להשוות, לא יכולנו להשוות, לא יצאנו לחו"ל. כל דבר בחיים היה תלוי בדבר אחד: עד כמה היינו קרובים או נמצאים בקרבה למנהיגים הקומוניסטים. מי שלא תמך במשטר המפלגתי מייד מצא את עצמו בבעיה.

לא הייתה אפשרות להתקדם בקריירה, הוא לא היה יכול להתקבל לאוניברסיטה. רוב האזרחים האמינו למנהיגים המקומיים והארציים, רוב האזרחים קיבלו את גורלם כמובן מאליו. אבל כל העולם? כל העולם המתקדם, מדינות דמוקרטיות וליברליות ריחמו עלינו, ריחמו וחלמו להציל אותנו מהאושר שלנו. המפלגה הקומוניסטית פשוט פעלה, קיבלה החלטות ועצרה את כל מי שחשב אחרת. איך עצרה? כל מי שלא הסכים עם השלטון הוכנס לכלא או נשלח לגולאג, ומי שנכנס לבית הסוהר או נשלח לסיביר לא חזר הביתה. שלושה דורות של העם הסובייטי גדלו וחונכו בהיעדר החופש, תחת ההשגחה, שליטה מוחלטת של השלטון הקומוניסטי. אני לא רוצה שהילדים שלנו והנכדים שלי יתחנכו תחת השלטון האבסולוטי של הפוליטיקאים. אני חלמתי לחיות חלק מעם חופשי בארצנו. איני מסכימה לכפייה דתית, איני מסכימה לשלטון טוטליטרי. אני כאן כדי להביע את אי-הסכמתי לתהליך ההפיכה המשטרית. עוד לא אבדה תקוותנו. תודה רבה. חבר הכנסת אליהו ברוכי, לא נמצא, לא רואה אותו, אינו נוכח, חבר הכנסת דני דנון, לא נמצא. חבר הכנסת אלעזר שטרן. אדוני שר המשפטים, הרשה לי להתחיל במשהו

מחזק אצלי את הספק. אתם רוצים הידברות כמו שלא הצעתם שוחד לסילמן, זה בערך מאותה משפחה. ואתם רוצים שנאמין שאתם רוצים הידברות, בגלל זה נעניתם בשמחה כזאת ליוזמה של הנשיא. אתם לא רוצים הידברות. אתם רוצים להגיד לנו שההפגנה בחוץ היא של רולקסים ומרצדסים ואשכנזים ומצביעים, לא משנה של מי, בתוך מכונת ההסתה. אדוני שר המשפטים,

הלוואי שיכולנו או איזו מפלגה יכלה להוציא החוצה לרחובות מאות אלפי אנשים כמו שיוצאים. הלוואי שיש מפלגה בישראל שמלח הארץ הזה שאנחנו פוגשים ברחובות הוא באמת כולו שייך לה.

אתה יושב פה, אתה מזכיר לי את רוטמן בוועדת החוקה, חוק ומשפט, כאילו הוא מקשיב וכאילו יש תהליך. לא, אתה פשוט אחד ממאה, אז זה אותם דברים.

במיוחד שזה דברים שקשורים אליו. שחררי אותו קצת, שיקשיב. יש דברים קצת יותר חשובים.

אני מבין שעם כל כך הרבה שרים בממשלה אין זמן לכולם לדבר ביניהם, אבל בכל אופן, הולכים לעשות פה משהו. אז, יריב, אני רוצה להגיד לך משהו, אולי ככה זה יהיה יותר קל. אתה אמרת לי פעם, ונתת לי אישור לדבר על זה מעל הדוכן. כשהתחלתי עם חוק הגיור

שזה החוק הכי חשוב אולי מהחוקים כאן בכנסת.

אני מצטט: אתה עם הנכדים שלך מסודר,

אני עם הנכדים שלי,

ולמרות זאת זה לא עבר. ומה שקרה לנו, עכשיו באמת, אתה יודע את זה, זה שהמדינה הולכת ומתבוללת בגלל שאנחנו אימצנו גישה חרדית ולקחנו מחלק גדול מהאנשים את היהדות. עכשיו אנחנו גם רוצים לקחת להם את הדמוקרטיה. עכשיו, אני אומר לך את זה בכאב. רגע, רגע. סליחה, שר המשפטים. עכשיו נחזור לשר המשפטים. אני רוצה להגיד לך, אני באמת לא ישן לילות. אתם חושבים שאתם מסתובבים בתוך הוועדות, וזה לא שהעם שלי והעם שלך. כשאתה קורא את כל מומחי הכלכלה מכל העולם, את מומחי הביטחון מכל העולם על המצב הביטחוני שאנחנו כבר חיים בתוכו,

את זה לא מתקנים, גם אם בסוף תגיעו לפשרה של רגע. לא מתקנים את זה. זה תהליך. האנשים ברחובות, הילדים שלהם רואים אותם. זאת ארץ שלי, זאת לא ארץ שלי, זה מחלחל. לא מתקנים ברגע. גם ככה אנחנו בבעיה עם מוטיבציה. אתה יודע מה יקרה עכשיו? אני אומר לך, לפני שבן גביר יוציא 14 פלוגות מג"ב מאיו"ש ויחשוב שהוא מביא מילואימניקים, אין מילואימניקים לשם, תדעו את זה. לא מפחידים אתכם. אין מילואימניקים.

ששינינו את הרכב הוועדה לבחירת שופטים.

זה לא בגלל ששינית את הרכב הוועדה.

זה בגלל שהפעלת טרקטור בולדוזר ונתת להם תחושה שאתה לוקח, לא תחושה, ידיעה,שאתה באמת לוקח להם את הדמוקרטיה. על זה לא היה דיון. על זה לא היה דיון.

האנשים שהצביעו לזה, חבר הכנסת שטרן. לא היו בדיון. אני מסיים. אתה סיימת.

קשר למציאות ואין להם גם, אתה סיימת. אני לא סיימתי. מה שאני רוצה להגיד, ואני אומר באמת משפט אחרון בהקשר הזה: אל תגידו: כשתגיעו לשלטון תשנו, בגלל שאם אתם תישארו בשלטון אז האחריות תיפול עליכם גם אז. תודה רבה. אתם תצטרכו לפתור את מה שיקרה כאן כתוצאה מהמהפכה, כתוצאה מזה ששינינו את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, תודה רבה, חבר הכנסת שטרן. לא, זה לא שינוי בוועדה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. זה שופטים שהממשלה תמנה לעצמה. חס וחלילה, זה לא שינוי בהרכב הוועדה. אתה יודע את זה.

אתה יכול להמשיך להתווכח למטה.

לא השר סער? מי מינה אותם, לא, הוא מוריד אותי.

לא השר סער מינה אותם? מי מינה את היועצת המשפטית לממשלה? שר המשפטים לא חייב לענות לו.

מישהו מהשמיים בא ונגע בה והיא התמנתה,

מה הצביעות הזאת? אבל הממשלה לא מינתה אף פעם את השופטים שלה. אף פעם.

היושב-ראש, רבותיי השרים, אני רוצה לפתוח בברכה למאות אלפי המפגינים ולמחאה, שהיא מונומנטלית. אני רואה איך מתייחסים אליה בעולם, בעולם הערבי,

בארצות הברית בעניין רב.

ויוצא להפגין, גם בערים, לא רק בתל אביב, בצמתים, וכאן מסביב לכנסת, המופע מסביב לכנסת, גם בפעם שעברה וגם עכשיו. חסר תקדים. גם בבאר

ולכן המפגינים ראויים להערכה. ולא לנסות לגמד או לפגוע בתדמית של המוחים על ידי סוגי שעונים למיניהם. זה לא מתאים, זה לא נכון.

שנשמעת הרבה, וככה מסבירים לאמריקנים, לדעת הקהל, כאילו בישראל השופטים ממנים את עצמם ללא מעורבות פוליטיקאים. זה שקר, כמובן, כי הפוליטיקאים ממנים גם היום. אין שופט שמתמנה בלי מעורבות פוליטית, כי הוועדה היא של תשעה, וצריך שבעה מתוך התשעה כדי למנות שופט. אני אחזור ואגיד שבית המשפט העליון ומערכת המשפט, ויושב כאן השר הוותיק, שר המשפטים, ואני מקווה שגם השר לידו, השר דרמר, יקשיב, אנחנו, הציבור הערבי, הבעיה שהזמן תם. אני מבקש יחס דומה לשר שדיבר על הרולקסים. אתה לא תקבל יחס דומה. למה? בגלל, אתה תקבל יחס דומה ל-120 חברי כנסת. ואמסלם הוא אחד מהם? אמסלם, כן, גם אחד מהם. הוא חבר כנסת, הוא לא שר. כן, אבל אני אומר, הוא דיבר 14.5 דקות.

עכשיו, תן לי להמשיך את הרעיון, כי פתחתי בדברי ניחומים. סגן יושב-ראש לשעבר לא יכול להגיד ליושב-ראש, לעתיד, גם לעתיד. לעתיד גם. לא יכול להגיד ליושב-ראש כמה זמן הוא צריך לתת מעבר לזמן. אמרת שדיברת דברי ניחומים, לא אמרתי שאני רוצה 14.5, אמרתי שאני רוצה יחס דומה לחבר הכנסת אמסלם. אתה רשאי לקבל את זה. אז רצית 14.5, לא, אמסלם יש רק אחד.

וטוב שכך. גם דוד לוי, גם עמיר פרץ.

היות שהתחלת בדברי ניחומים, אז אתן לך דקה נוספת. תודה רבה. השר לוין, הציבור הערבי לא מקבל אמפתיה ממערכת המשפט. גם לא מבג"ץ. מעבודת מחקר באוניברסיטת חיפה של פרופ' אריה רטנר, יש החמרה של 30% 40% בפסקי דין נגד נאשם ערבי מול נאשם יהודי על אותה עבירה. בית המשפט העליון לא נתן סעד לערבים ולפלסטינים בנושאי ליבה. למרות כל זאת אנחנו מחויבים לתמוך במחאה, להתנגד לחוקים שאתה מביא,

אני אגיד לך למה. שאלת? טוב ששאלת. רגע, אני אשאל יותר מזה. תן לו את 17 השניות שנשארו לו. כדי להנציח מצב שיש תמיד רק שופט ערבי אחד בבית המשפט?

אני אמרתי לפני שבוע ואני מאתגר אותך. אתם מדברים על ייצוג המרקם הרחב, שיטה פסולה, שהביאה לתוצאה הזאת, מינימום צריך שלושה שופטים ערבים בעליון. מינימום צריך שלושה שופטים ערבים בעליון. משפט לסיום.

שלושה שופטים ערבים, מה אתה רוצה?

אני אגיד את המשפט האחרון.

ההצהרות שלך, אדוני השר, מקריסות את מערכת המשפט. במה הן מקריסות? מערכת שמפלה את הציבור שלך כמו שאף מערכת לא מפלה,

רק אחד, כאילו אתם לא יודע מה, איזו קבוצה, 20% מהאוכלוסייה. ואין אנשים מתאימים לעליון, מתאים? אני לא רואה, רק ערבי אחד. אני חושב שצריך, חבר הכנסת טיבי. שומע, אחמד? נתניהו, רוטמן, לוין, כולם מרוקאים.

אספסוף נחות, אספסוף נחות, שלא מגיע לדרגה שמגיע לו לשבת בעליון, אז למה אתה מגן על זה? אני רוצה שכמה שיותר מוכשרים, ערבים מוכשרים, תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת טיבי. האנשים שאתם תבחרו יבחרו בשופטים ערבים? חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה.

מהמצב הזה, יותר גרוע

קודם כול, שר המשפטים, אני מבקשת להפריך את הטענה השקרית שאתה מפיץ שלפיה השופטים בוחרים את עצמם.

היום יש תשעה חברים בוועדה למינוי שופטים, שלושה מהם שופטים, וכדי למנות שופט לעליון צריך רוב של שבעה, כך שהיום אין רוב לאף קבוצה. כל קבוצה צריכה לדבר עם הקבוצה האחרת כדי להגיע להסכמה, כדי להגיע לקונסנזוס, אז קודם כול, השקר הזה שהשופטים בוחרים את עצמם, זה פשוט לא נכון. מעבר לזה זה גם לא נכון שיש ספרדי אחד. יש שלושה ספרדים. לא שאני חושבת שזה מספיק, אבל יש שלושה ספרדים. אילו נושא הספרדים בבית המשפט היה מעניין אתכם, אז כשאנחנו הבאנו לאישור את השופטת המזרחית הראשונה, אתם, חבר הכנסת רוטמן הצביע נגד. זה לא באמת מה שמעניין אתכם. מבקשים שקט.

לבחירת שופטים יבחרו באמת במישהו ערבי. אבל אני רגע אתייחס לנושא שעליו רציתי לדבר. קודם כול, היה היום רגע כזה במליאה שלא אפשרו לחברי כנסת להיכנס עם תיקים. זה מין שפל חדש שירדנו אליו. זה היה די אירוני, כי אי-אפשר להיכנס היום, בשנת 2023, לכנסת ישראל עם תיקים רגילים, אבל עם תיקי אישום,

עם זה אפשר להיכנס לכנסת ישראל. וזה מביש. ההצעות שמגיעות לכאן היום יהפכו את היום הזה ליום שחור, שייזכר לדיראון עולם בהיסטוריה של מדינת ישראל, הצעות קיצוניות ביותר. ההצעה הראשונה קובעת שלקואליציה יהיה רוב של שמונה מתוך תשעה בוועדה לבחירת שופטים. הפירוש הוא שבית המשפט יהפוך להיות שלוחה ישירה של הקואליציה בישראל. זה דבר הזוי. ההצעה השנייה, גם היא קיצונית ביותר, קובעת שבג"ץ לא יוכל יותר לגעת בכלל בחוקי-יסוד, ואפשר לקבוע שכל דבר הוא חוק-יסוד. הרי רוב חוקי-היסוד עוברים ברוב רגיל. המשוריינים הם ברוב של 61, אז את הכול אפשר להפוך לחוקי-יסוד. החוק למינויו של דרעי הוא חוק-יסוד. אני חושבת שזאת חקיקה מאוד קיצונית, שרק אנשים שיכורים מכוח יכולים להביא ורק אנשים שטופים בשנאה יכולים להביא, וזה מאוד מצער אותי שאנחנו נמצאים במעמד הזה. אני רואה שזה גם לא מספיק. למרות שכבר היום מביאים חקיקה שתאפשר לקואליציה לשלוט בכל השופטים בישראל וגם תגביל את היכולת שלהם בכלל לגעת בחוקים, מתוכננים עוד ועוד חוקים, שהם בגדר וידוא הריגה.

סגרנו את החמצן לבית המשפט, ועכשיו נביא עוד חוקים, רק ליתר ביטחון, ונסגור עליהם מכל כיוון אפשרי. זה כמו D9 שדורס את מערכת המשפט, ואחר כך גם נוסע ברוורס כדי לוודא הריגה. אנחנו פנינו לנשיא המדינה בבקשה שהוא יתערב במשבר האדיר הזה, כי על נשיא המדינה אנחנו סומכים. יש לנו ראש ממשלה שנגוע בניגוד עניינים עמוק, עם כתבי אישום, ראש ממשלה שרוצה לבחור את השופטים שלו.

פנינו לנשיא המדינה, שבן אדם עם ידיים נקיות יבוא וינסה לנהל את התהליך הזה, ינסה למנוע את הקרע בעם. נשיא המדינה יצא במסיבת עיתונאים, וביקש לעצור את החקיקה לאלתר. משפט סיום, בבקשה.

מה עשו בקואליציה כתגובה? בבוקר שלמוחרת כבר העבירו את החוקים בוועדת חוקה, והיום ממשיכים את זה.

זה לא מפריע לקואליציה הצבועה הזאת לומר ולטעון שהם באמת רוצים הידברות. מי שרוצה הידברות לא מבזה את נשיא המדינה, מי שרוצה הידברות עוצר את החקיקה. תודה רבה. מעניין אתכם אך ורק דבר אחד: למלט את נתניהו ממשפטו, את מתעלמת מקריאתי? וזאת בושה.

חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, כנסת נכבדה, אדוני היושב-ראש, כתוב אצלנו במקורות: אין חכם כבעל ניסיון. כבעל ניסיון, כששואלים אותי: למה אתה מתנגד להידברות, לוועדה, אין שום טעם, כי נתניהו בסוף ישקר וירמה. אין ועדה אחת שהייתה בתקופתו שהוא עמד על מסקנותיה, שהוא פעל ליישם את מסקנות אותה ועדה. הרי ב-2012 פרסמה ועדת שמגר את דוח שמגר, איש אצ"ל, נשיא בית המשפט העליון, ושני שותפים מכובדים, עמוס ירון ופרופ' אסא כשר. הם ראיינו מאות אנשים, באמת, ניסיון של אלפי שעות קרב, והגיעו למסקנות ברורות מהם התנאים שבהם מדינת ישראל תבצע עסקת שבויים. לא במקרה דוח הוועדה בא אחרי עסקת שליט. מה קרה עם המסקנות, אדוני שר המשפטים? מה עם דוח שמגר? למה עד עכשיו טרפדתם את דוח שמגר? אף אחד אפילו לא התכוון ליישם. מה קרה הלאה, למשל? משה נסים, 2017. פנה ראש הממשלה בנימין נתניהו למשה נסים וביקש שיעמוד בראש הוועדה ולהביא דוח בנושא הגיורים. משה נסים, אי-אפשר להאשים אותו שהוא עוכר ישראל, שהוא נגד יהדות, שהוא לא מבין במקורות. משה נסים עבד כמעט שנה, הביא את דוח נסים והניח אותו על שולחן ראש הממשלה. מה קרה עם דוח נסים? למה אף אחד לא מאמץ אותו? אגב, כשמשה נסים הלך לכתוב את הדוח הייתה התחייבות, גם שלי, גם בזמנו של ליצמן, שאנחנו מראש מתחייבים לאמץ את הדוח הזה. מה קרה? למה אף אחד לא מאמץ את הדוח הזה? מה היה אחר כך, אדוני היושב-ראש? ב-2018 גלעד ארדן, שר הבט"פ, ממנה את ועדת קעטבי, ועדה ציבורית על תנאי כליאת המחבלים ואסירים ביטחוניים בכלא הישראלי. הוועדה פרסמה את הדוחות. מה קורה עם דוח קעטבי, אדוני שר המשפטים? אתה יודע מה קרה עם דוח קעטבי? אותו דבר: במגירה. אתה זוכר מה ראש הממשלה, עזוב עכשיו את כולם, אני לא עוזב שום דבר, אני רוצה לדבר על היום. ב-2012 ראש הממשלה מופיע באו"ם, מעל במת האו"ם, הוא מביא סרטוט ומעביר קו אדום. אדוני שר החוץ רון דרמר, אתה זוכר את ראש הממשלה באו"ם עם קו אדום עם הפצצה? אתה זוכר איפה עבר הקו האדום? 20%. אתה יודע איפה פרסמו אתמול שאנחנו נמצאים? 86%. הייתי מצפה שכל הדיונים וכל ישיבות הקבינט עכשיו יהיו על הנושא האיראני. כרגע מתכנסים שר הביטחון, ראש הממשלה והרמטכ"ל. על מה הם דנים? על הסמכויות של סמוטריץ'. על זה כרגע הדיון, על הסמכויות של סמוטריץ', אחרי שראש הממשלה מתחייב באו"ם ש-20% זה קו אדום שלא ניתן להם לעבור. מי שמפרסם כרגע זה סבא"א, זה לא מישהו אנונימי. לפי דוח סבא"א 86% רמת העשרה,

אז אנחנו נאמין שראש הממשלה כרגע יקים ועדה והוא יהיה חלק בוועדה והוא באמת מתכוון ליישם את אותן מסקנות ואותם דוחות של אותה ועדה שתקום? תודה רבה. הרי הכול ישראבלוף, הכול בבל"ת.

חבר הכנסת עודד פורר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ברשותכם אני רוצה להתייחס לא לחוק עצמו אלא למה שמעורר החוק, ולתחושה הקשה שמסתובבים איתה מיליונים במדינת ישראל. אגב, לא משנה מה הם חושבים על החקיקה, לכולם ברור, אדוני היושב-ראש, אדוני שר המשפטים, שאלה ימים קשים למדינת ישראל.

נשמע כאן צמד המילים "מלחמת אחים". מבית ראשון לבית שני, מה יקרה לבית השלישי? כאילו אין כאן מדינה, רק לדרוס ולהרוס ולנתץ את האומה,

שאולי תצליחו לפתור למישהו בעיה. פתאום כבר לא אכפת מביטחון,

מעלייה, מקליטה, העיקר שתהיה לכם, לממשלה, על השופטים שליטה. אבל שיהיה ברור שמבחינתנו, אנחנו לא נוותר ואנחנו לא נתפשר. וגם אם היום אני קצת שלילי, נזכרתי באיזשהו שיר של יגאל בשן: "כאן השמיים הם שלי" ו"כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי". אז תזכרו שלחמו "כאן גם חכמים וגם צודקים". היו כאן במדינה הזאת, עוד לפני שהיא קמה, "גם תמימים וגם הרבה חולמים. בין יריבים לאוהבים,

קוראים לנו אחים". ו"כאן אנחנו חיים, בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר", אני רק מקווה "שהנוף לא ישתנה לי עד מחר". אז ברור שעוד נתאכזב ועוד נתעצב, אבל גם ננצח כל אויב, כי כאן סיפור חיינו לא נגמר. כדי שהשמש עוד תזרח מחר וכדי שאפשר יהיה לחזור ולנהל כאן את הדיון כמו שצריך לנהל כאן דיון, אז כן, בהקשר של החקיקה, אני רוצה לומר לך משהו, שר המשפטים, אני רוצה לומר משהו דווקא לחברים, שר החינוך, החברים שיושבים בצד הזה של האולם. בכל פעם אתם באים עם איזה פסקה אחת מהחוק: אבל מישהו אמר את זה פעם, אתה אמרת את זה פעם, ההוא אמר את זה פעם. לקחתם אסופה של תיקונים. כל אחד בפני עצמו הוא תיקון שאולי יכול לעמוד

הבעיה שאוספים את כולם. צריך להתייחס לתיקונים האלה לא כמו עצים אלא לראות את היער, ומה המשמעות של היער. ובמובן הזה, אולי אתן אנלוגיה מהתפקיד הקודם שלי. אתה יודע, אדוני שר המשפטים, שכשמגדלים עצים, צמחים, נדרש גם דשן. זה מה שנקרא,

תמיד שר החקלאות. נדרש דשן. אני לא חקלאי כזה גדול, אבל את זה הבנתי: צריך דשן. אם תשתמש בדשן במידה הנכונה, תזכה לצמיחה ולפריחה ולקטוף את הפירות.

ואני מסיים, את כל שק הדשן שיש לך ותשפוך אותו על העץ או על הצמח, תהרוג אותו. מה שאתם עושים כרגע זה לשפוך את הכול ביחד.

הורגים את הרפורמה,

חבר הכנסת יבגני סובה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני שר המשפטים, לפני עשר שנים בערך ראיתי כתבת פרופיל באחד העיתונים עליך, שהציגה אותך כבן אדם מבריק שיודע לחשב מהלכים קדימה, ובשביל לעשות המחשה לקחו משחק שחמט. נדמה לי שזו הייתה כתבה יחד עם זאב אלקין, כשהייתם פעם באותה מפלגה. אתה יודע לשחק שחמט או לא? בכלל לא? אני יודע ברמה בסיסית. למה אני שואל אותך? כי אני עד גיל 17 שיחקתי ברמה מקצועית. הייתי שחקן מקצועי, מועמד לאומן. בשחמט המאמנים לימדו אותי דבר אחד: יש לך זמן, הרי משחקים עם שעון, וגם אם אתה יודע מה המהלך הבא שלך, וגם אם אתה יודע שאתה הולך לנצח, וגם אם אתה יודע לחשב עד הניצחון,

תחשוב, תסתכל על היריב שלך, אל תמהר לעשות מהלך גם כשאתה בטוח במהלך שלך.

כל המדינה זועקת, אנשים מכל הקשת החברתית. אני לא מתייחס עכשיו לאופוזיציה, זכותך לא להתייחס לאופוזיציה. אני מתייחס לאנשי מקצוע, אני מתייחס לכלכלנים, אני מתייחס לאנשים שעוסקים עשרות שנים במאבקים חברתיים, בתהליכים שקורים בחברה, לא תמיד גם אנחנו הפוליטיקאים מזהים את התהליכים האלה. זה מקצועם, זה לא המקצוע שלנו. הרבה פעמים אנחנו מסתמכים על המחקרים האלה,

כי אנחנו רוצים להבין לאן נושבת הרוח, מה הציבור חושב. אני כבר לא מדבר על סוקרים, שיודעים לעגל פינה בשביל כל פוליטיקאי. יש זעקה. במשך חודש וחצי, חודשיים יש זעקה. אני כבר לא מדבר על מספר המפגינים. תעשה כמו שלימדו אותי בשחמט. אתה יודע מה המהלך, אבל תעצור שנייה. תסתכל שנייה. תחשב כמה דקות, כמה שעות, כמה ימים.

אני יודע מה אתה הולך לענות. לא. אתה לא יודע מה אני עומד לענות, שלב א' ולהעביר את שלב א' עד סוף המושב, ואז לחשוב טוב, שלב ב', אם אתה תגיד שבמשך שנה יהיה דיון מעמיק, אז אולי אני אקבל את זה. כי לא תמיד אתה יודע לחשב עד הסוף. והכי חשוב, אתה יודע מה, יריב,

מה יהיה לאחר שתשלים את המהלך? זאת השאלה שאין לה תשובה. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. בדקה שנשארה לי אני רוצה להגיד פה משהו, אני שואל אותך מה יהיה אם לא נשלים את המהלך. אשמח גם לדבר איתך לעומק. אבל אני רוצה להגיד פה משהו. משתמשים בנרטיב הזה שהעם אמר את דברו. העם לא אמר את דברו, זה מפריע לי שם, אדוני היושב-ראש. יש פה דיבור, וזה מפריע לי. אני שומע על מה הם מדברים ואני לא שומע את עצמי. מבקשים שקט שם, בבקשה.

אפשר לדבר בשקט? אמרתי פעם אחת, כשאתה מסתכל על מספר האזרחים שהם בעלי זכות הצבעה, 6,778,000, הצביעו בבחירות 4,794,000. שני מיליון אזרחים כלל לא הצביעו, לא הגיעו להצביע, אחרי סבבים וסבבים וסבבים. אפשר לדבר על למה הם לא הצביעו. הקואליציה, שכרגע היא 64 מנדטים, יש לה 100,000 פחות מהאנשים שלא הצביעו לקואליציה.

אם אתה מחשב את כל הקולות של המפלגות של הקואליציה אתה מגיע לשני מיליון. רגע, אני אומר לך את האמת, עובדות. 2.3 מיליון איש, אבל 2.4 מיליון איש לא הצביעו עבור הקואליציה הזאת. כשאני מסתכל על המספרים, ומתמטיקה אני יודע, למדתי, אני רואה שרק שליש, שליש מכלל בעלי זכות ההצבעה הצביעו לקואליציה. אתם אפילו לא ב-40% ולא ב-50%, ובטח אתם לא בחצי.

עכשיו אתה בא ואתה מציג פה רפורמה כל כך משמעותית, ויכול להיות שיש מקום לשינויים.

אבל אתה לוקח ומשייך לעצמך את הרוב.

אתה מבין שאתה בבעיה? הוא כבר סיים את זמנו. תנו לו לסיים. יריב, אם אני מחזיר אותך לשחמט, אתה בבעיה גדולה, כי אתה לא ביתרון מספרי פה. אז קח את העצה של הנשיא, של האופוזיציה,

אתה תראה שגם העניינים יסתדרו. אתה יושב בקבינט הביטחוני. אתה יודע מה זה לנהל מדינה במלחמה. אתה יודע שאין לך תשובה מה יהיה אם הדבר הזה יושלם, כי אף אחד לא יודע מה יהיה. אבל אתה יודע מה קורה עכשיו.

תודה רבה, חבר הכנסת סובה. חבר הכנסת משה טור פז. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שר המשפטים לוין, אני בטוח שאתה זוכר מימי נערותך בבויאר, היה פעם שחקן בבית"ר ירושלים, לא נזכיר את שמו, הוא היה שחקן מחליף, אבל כשהוא היה עולה למגרש כל האוהדים היו תופסים את הראש. יש כאלה הרבה בהפועל תל אביב. זה בילדותנו, בשנות השמונים בירושלים. לפני המשחק הוא מחזיק את הראש. לפני שמתחיל

איך שהוא היה עולה, כולם היו יודעים שהשער ייכנס לו בין הרגליים. אבל בשלב מסוים כבר לא היו מחליפים אותו. אתה יודע למה? כי הוא היה תירוץ, כי כולם ידעו: כשהוא על המגרש יש סיבה,

אם אני במקום נתניהו מסתכל עליך הערב, אני אומר לעצמי: יריב לוין, אתה עושה לי בעיה אמיתית, כי החל מהערב נגמרו התירוצים. הרי פעם האשמתם את השמאל. השמאל אשם בכול: אנחנו נורא רוצים לשלוט, הוא רק לא נותן לנו. אחר כך באו אליטות, ואז באו אשכנזים. עכשיו יש את בית המשפט כתירוץ המדהים לחוסר המשילות. אני יושב בכל קבוצות הווטסאפ שלי, קבוצות של הימין, ו-46 שנה מתבכיינים שם, מאז שאני בן חמש: אנחנו בשלטון, אנחנו רק לא מצליחים לשלוט, אנחנו, הימין, לא יודעים לשלוט, כל פעם מישהו אחר גונב לנו את השלטון, כל פעם מישהו אחר גורם לזה שיבקיעו לנו שער. בשנים האחרונות כל הבכיינות של הימין הולכת על בית המשפט. למה אנחנו לא מגרשים מחבלים? בית המשפט לא נותן לנו. למה אנחנו לא ממנים את אנשי שלומנו להיות מנכ"לים? בית המשפט לא אישר לנו. למה הצבענו ימין וקיבלנו שמאל? בית המשפט לא אישר לנו.

התירוצים הגרועים האלה מפרנסים 46 שנים של שלטון ימין. 46 שנים, פי שניים כמעט מהזמן שמפא"י שלטה פה, מספר לעצמו הימין שהוא שולט אבל לא נותנים לו כי מישהו מפריע לו. 46 שנים של שלטון ימין, עם הפסקות קלות, והתירוץ תמיד שם.

עלה השר לביטחון לאומי: אני נורא רוצה לעשות חומת מגן 2, אבל היועצת המשפטית לא מרשה לי. אז פעם זה גלי בהרב מיארה, פעם זה אסתר חיות. אני באמת מודאג, יריב לוין, כי אם הרפורמה שלך תצליח, אז נגמרו התירוצים. מה יעשה הימין? את מי הוא יאשים? אתה יודע, את השחקן המחליף ההוא של בית"ר לא החליפו, השאירו אותו על המגרש.

כדי שיהיה את מי להאשים כשהקבוצה הפסידה, בזמנו. זה היה לפני תקופת הזוהר, כשאורי מלמיליאן ואלי אוחנה, דני נוימן,

הרבה קודם. אבל עכשיו, אם הרפורמה שלך תצליח, לנתניהו לא יהיה את מי להאשים. בית המשפט לא יעמוד לזכות הצדק, הוא לא יגן על הליברליזם של ישראל, הוא לא ישמור עלינו מבית המשפט הבין-לאומי בהאג, לא תהיה לנו את המשענת הזו. עכשיו, אוי ואבוי, הימין יצטרך להסתכל במראה. אתה יודע מה, אני בעצם לא כל כך דואג, כי אני בטוח שאחרי שתחריבו את מערכת המשפט, אתם תמצאו בלם חדש להאשים אותו בכל הגולים שאתם תמשיכו לחטוף.

0:1. עכשיו הוא הבין. עכשיו הוא הבין. צריך לדבר כדורגל.

חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי. אדוני היושב-ראש, אדוני שר המשפטים, גברתי השרה, רבותיי חברי הכנסת, הראי"ה קוק אומר ככה: "בניין העולם, המתמוטט כעת לרגלי הסערות הנוראות של חרב מלאה דם, דורש הוא את בניין האומה הישראלית. בניין האומה והתגלות רוחה הוא ענין אחד, וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם, המתפורר ומצפה לכוח מלא אחדות ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. רוח ד' מלא בה, רוח שם מלא בקרבה, ואי-אפשר לרוח אדם, שהרגשת נשמתו פועמת בו, להיות שוקט בשעה גדולה זו, מבלי לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה: עורו וקומו על תפקידכם". אני מבין אלו שחושבים ששר המשפטים מוביל פה רפורמה היסטורית שהיינו צריכים לעשות אותה כבר לפני המון המון שנים. אני גאה לעמוד לצידו ולצד היושב-ראש שמחה רוטמן מדי יום בדיונים בוועדה. אני חושב שהמהלך פה הוא מהלך היסטורי, ועם הזמן יתברר גם לכל העם היושב בציון עד כמה הוא היה נחוץ. יחד עם זאת, אני בטוח שאתם, חבריי באופוזיציה, שלא חושבים כמוני, אני לא מוכן להניח שמה שאתם חושבים ומה שאתם אומרים ומה שאתם עושים נעשה מתוך שנאת ישראל, אלא להפך. אני בטוח שאתם אוהבים את המדינה, אני בטוח שדאגתכם כנה, ואני בטוח שחשבתם עד הסוף על התוצאות של כל ההתנהלות שלכם. אני מצפה שכך תחשבו גם על חבריי ועליי, שאנחנו לא סומים, שאנחנו יודעים בדיוק מה שאנחנו עושים, שאנחנו שליחי ציבור נאמנים לא פחות משאתם רואים את עצמכם שליחים של הציבור שלכם, ושאנחנו נחושים לבוא ולהעביר את הרפורמה הזאת. החל מעוד שעתיים פלוס-מינוס שני הסעיפים שאנחנו דנים עליהם גם יעברו בקריאה הראשונה. נשאלת השאלה: מה עושים אחר כך? אני לא יכול לקבל בשוויון נפש את הדיבור הזה על קרע בלתי נמנע. אני לא חושב שהרפורמה יוצרת את הקרע. אני חושב שאנחנו יוצרים את הקרע. זו לא הרפורמה, זה לא שום חוק, זה לא שום איזון כזה או אחר, זה לא מעמד של שום רשות, זו העובדה שאנחנו לא הצלחנו עד עכשיו לייצר גשר של הידברות בינינו. לכן אני מפציר בכם,

ממחר בואו נדבר בלי תנאים מוקדמים, מתי שתרצו, באיזה פורום שתרצו, באיזה מקום שתרצו, בואו נדבר. מה יש לכם להפסיד?

תודה לחבר הכנסת מלביצקי. חבר הכנסת בועז ביסמוט, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי בקואליציה ובאופוזיציה, חבריי באופוזיציה, התעוררתי הבוקר, וכמו שאתם מקשיבים לחדשות,

אז גם אני מקשיב, וראיתי עד כמה אין סוף לצביעות.

ובאמת פתחו את מהדורות החדשות הבוקר,

לפחות בתחנה שאני האזנתי, ודיברו על כך שהפקחים של האו"ם גילו אורניום מועשר לרמה של 84%, קצת פחות מהרמה הנדרשת לפיתוח נשק גרעיני. העלו פרשן צבאי שדיבר על עד כמה זה מעורר דאגה.

דיברו על הרפורמה,

דיברו כמובן על המהפכה, כי בתקשורת זו מהפכה,

ואז הביעו פליאה הכיצד כאשר האיראנים כל כך מתקדמים בצעדי ענק לכיוון 90% אנחנו בכלל מתעסקים בזוטות, קרי רפורמה, סליחה,

וחשבתי לעצמי כמה צביעות, כמה צביעות של חבריי לשעבר בתקשורת, כמה צביעות יכולה להיות, כי רק לפני שנתיים טענו שאנחנו כל הזמן רק מתריעים על הגרעין האיראני, ופתאום עכשיו איך אפשר בכלל להתעסק בדברים אחרים מאשר הגרעין האיראני. אבל רק להראות עד כמה פה העסק הזה הוא צבוע. ידידי עכשיו שנאם זה עתה, טור פז. חבר כנסת טור פז הלך ודיבר על הווטסאפים הקבוצתיים שהוא כבר הרבה מאוד שנים עוקב אחריהם,

ודווקא אם הוא מסתכל על הווטסאפים הקבוצתיים האלה, אז הוא דווקא רואה עד כמה החבר'ה האלה, שבווטסאפים האלה, לא נמצאים במחאה ולא בהפגנה,

הם נמצאים יחד איתנו ומאוד גאים ברפורמה הזו, בגלל דבר אחד,

ב-1977 אומנם הייתי הרבה יותר צעיר,

אפילו לא הייתי מצביע, והסתכלתי אז על הטלוויזיה בשחור-לבן, וצפיתי במנחם בגין מאושר,

וצפיתי במגישים, שהיו בדיוק כמו היום, עם פרצוף תשעה באב. אז באמת אמרתי לעצמי: איזה יופי, ב-1977 ניצחנו, ועכשיו אני מסתכל על שר המשפטים שיושב כאן ואני אומר לו דבר כזה: איזה מדהים זה, אני כולה בסך הכול חודשיים בפוליטיקה,

ראיתי איך ניצחתי, או ניצחנו, ולמענכם, למען כולם, וב-2023 אני רואה איך הימין, אחרי שהוא ניצח ב-1977, ב-2023 הוא סוף-סוף מממש. ולכן, על כך מגיעה לך תודה גדולה.

אני באופן אישי לא האמנתי שכמה שבועות אחרי שאני אצטרף למקום המרשים והחשוב הזה, כנסת ישראל, אני אצליח להיות שותף להישג שכזה. מה שלי מפריע בסיפור הזה של הרפורמה, וזו רפורמה בסך הכול, אין כאן שום מהפכה ואין כאן שום הפיכה,

פרופורציות.

תסתכלו מה קורה בעולם וגם תסתכלו מה קורה אצלנו. אבל הסיפור הגדול של הרפורמה הזו, כמו שאמרו כאן קודם: הרי דיברו על הרפורמה יאיר לפיד ואביו טומי לפיד, זיכרונו לברכה, וציפי לבני דיברה על שיבוט שופטים, ורובינשטיין, והשר וגדעון סער בכלל. מי לא דיבר על הרפורמה? והנשיא, הנשיא עצמו, האינסטיטוציה, אדם שאתם מאוד מכבדים, כולנו מכבדים, מה הוא אמר בנאומו,

שאנחנו צריכים רפורמה. זאת אומרת, זה דבר לגיטימי. אז איך עושים אותה? בואו נדבר, אבל גם את זה אתם לא רוצים. אבל מה שמפריע לי בסיפור הזה של הרפורמה, ובפעם המי יודע כמה רואים את זה במדינת ישראל, שזה לא מה אנחנו אומרים אלא מי אומר את הדברים. ברגע שזה בא מהצד הזה, ברגע שזה בא מהימין, אז זה לא לגיטימי. מייד זה קץ הדמוקרטיה. זה תמיד היה כך, לכן אנחנו לא מתרגשים. תמיד זה היה כך. אני הסתכלתי וחיפשתי כאלה שמדברים קצת כמונו, כי הפרדוקס הגדול זה שפה אתם מדברים על 20,000,

250,000, אבל מה עם כל אותם אלה שהם מאות, מיליונים, שמצדדים בזה ושמחים, והם לא באים לידי ביטוי? אז אני קראתי, סליחה שאני אומר את זה, בעיתון שאני קצת מכיר,

של דרור אידר, שגריר ישראל ברומא לשעבר, שכותב דבר כזה בטור שלו השבוע: "לכן המערכה הגורלית. לכן המהומה ברחובות. לכן הגיבוי התקשורתי הכמעט-הרמטי למתנגדי השינוי. לנגד עינינו עולה האפשרות ההיסטורית לשינוי כללי המשחק הללו, וזה מפחיד את שני הצדדים. אחרי 100 שנים" הוא מדבר על הקונגרס הציוני, משפט סיום. "מתעורר הצד השני ודורש את חלקו בעוגת ההנהגה. לא פירורים ולא בקשת רשות מכבוד השופטים, אלא השבת האיזון הנכון בין הרשויות. לראשונה גם המערכת השיפוטית תהיה נתונה לביקורת ולריסון.

איסור עקרוני על בית המשפט לדון בחוקי היסוד, שהם לשיטתו פרקי חוקה. פשרה, כן, אבל אסור להחמיץ את השעה. במערכה ההיסטורית" אני כבר מסיים, כבוד היושב-ראש, "הזאת חייב להיות ברור: מה שהיה, לא יהיה עוד".

ופה אני רוצה להגיד לסיום באמת, כבוד היושב-ראש, אני שומע את האיומים חסרי האחריות מפי בכירי המחנה באופוזיציה, ואני רוצה פה להגיד לכם, פנינו לשלום ולפיוס לאומי, אבל שלא תתבלבלו לרגע, אנחנו לא מתרשמים מהאיומים שלכם. את הרפורמה הזו נביא למען כלל אזרחי ישראל, למען הדמוקרטיה הישראלית.

תודה רבה. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. אדוני יו"ר הכנסת, כנסת נכבדה, רציתי לדבר עם השר, אבל הוא נאלץ לצאת לכמה דקות. אני יכולה להבין. יש פה עוד שר. אבל רציתי

שר המשפטים. תראו, קודם כול, אני שומעת אתכם ממשיכים. גם כשניצחתם בבחירות, גם כשאתם מעבירים פה את הרפורמה, גם כשאתם דורסים את הכנסת, גם כשאתם דורסים את הציבור, גם כשאתם עושים מה שאתם רוצים, אתם עדיין מתבכיינים. עדיין לקחו לכם, עדיין שולטים לכם, עדיין אתם מייללים, עדיין אתם מאשימים: לא נותנים לנו, מאיימים עלינו, עושים לנו,

ניצחתם? תמשלו. מה קרה, מה קרה? אתם צריכים לבוא אלינו? תעבירו את הרפורמה. מה קרה? אין בעיה, תעבירו את הרפורמה. הרי מה שהיה עד עכשיו, עשיתם פה הצגה.

אני הייתי בדיונים. בכל פעם שבאנו, ניסינו לדבר, ניסינו לדבר ללב, ניסינו לטעון, הבאנו מומחים, הבאנו אלטרנטיבות, הבאנו והבאנו, ואתם הסתכלתם. אתם עושים הצגה, אתם לא באמת, אתם לא שום דבר. לא הקשבתם, הייתם אטומים. גם לא ראיתם וגם לא הקשבתם. לא רציתם. אני יודעת יותר מזה, שגם לא התכוונתם להקשיב. אמרתם: נעביר את זה בקריאה ראשונה as is, ואחר כך, שיבואו לדבר איתנו. זאת הדרך שלכם. הדרך העליונה. העליונות, הזחיחות, ההיבריס הזה, לבוא ולזלזל. כמו שאמרתי פעם אחר פעם מחדש, מה שעשיתם פה טוב זה ליצור מחנה. יצרתם את המחנה החדש, הליברלי, הדמוקרטי, שלא נמצא רק בתל אביב, רבותיי. אם אני מגיעה מבאר שבע ויוצאים שם 4,000 איש כדי לבוא ולהפגין, ואם בנתניה יוצאים שם כל כך הרבה מפגינים,

7,000, וזה הולך ועולה משבוע לשבוע. ואם החברה הבדואית מצטרפת, ואם החברה הערבית לאט-לאט מצטרפת, זה אומר שככל שאתם תמשיכו בדורסנות הזו, אנחנו, ארבעה מנדטים,

מאה אחוז. הינה, הזלזול, ארבעה מנדטים. מה זה עוזר לך, סעדה? מהיום שהגעת לכנסת רק רעל יוצא לך מהפה.

רעל ושטנה, זה מה שיוצא לך מהפה.

אוי ואבוי למח"ש שעכשיו אתה הולך לפרק. אתה איש של נקמה, איש של נקמות שמגיע לכנסת, איש כנראה דחוי, ועכשיו זה מה שאתה עושה. אתה והחברים שלך באתם לכאן מתוך איזו יהירות. אתה מבין שמה שאתה מביא איתך יחזור אליך, אדוני, כבומרנג. כבומרנג. אתם תהיו אפס, למה אתה נותן לו להפריע לה בנאום, אדוני היושב-ראש? למה אתה נותן לו להפריע לה? חבר הכנסת סעדה. לקחתם מפלגה מפוארת, איזה יופי. תראה איזה יופי, כמה אהבה אתה מביא. אבל אני רוצה לומר שאנשים שאני פוגשת בכל המחאות, כולל האנשים שיצאו גם עכשיו, מה שמניע אותם, בניגוד אליך, זאת אהבה, זאת אהבה. אפס, תראה את השנאה שיוצאת ממך. אתם אנטי-ציונים. אתם כמו עופר כסיף.

היא תחזור אליו באבי-אביו. הצבעתם נגד חוק הגירוש, תתביישו לכם. לכן אני מסתכלת היטב על כל האנשים שיוצאים למחאות,

זה ברור לחלוטין שאתם יודעים היטב מה טוב למדינת ישראל. אל תפחדו מהדברים הרעים האלה,

ואנחנו נמשיך ונשמור על הערכים הדמוקרטיים, לא

אני מבקש להספיד בפניכם את אותה דמוקרטיה יקרה שלנו. כמה שלא הערכנו אותה מספיק בזמן אמת.

לסבירות, זלזלנו

באים? שני הורים היו למדינת ישראל, שני הורים שהולידו אותה ועיצבו אותה. אבא יהודי ואימא דמוקרטית. האבא יצק לה את התוכן היהודי והאם את המבנה הדמוקרטי. כך גדלה הדמוקרטיה הישראלית, עד שלא יכלה יותר להיאבק כנגד כל הסערות שעברו עליה. חבריי חברי הכנסת. בת 75 הייתה בלכתה. בדמי ימיה מתה. הותירה אותנו יתומים מזכויות אדם. אני מזמין את כולם, ההלוויה תצא מירושלים, ותתקיים בזמן הקריאה השלישית, חבר הכנסת דוידסון, אתה יודע התקנון ואתה צריך לרדת,

על ההפיכה המשפטית. כולם מוזמנים ללוויה.

זמנך תם. תודה רבה. חברת הכנסת שלי טל מירון.

לכן הוא הרים את החפץ בזמן שהוא סיים כבר את הזמן. כך הוא יכול היה לרדת בלי בעיה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול, אני רוצה לחזק את ידיהם של המפגינים, שהגיעו גם היום להשמיע את קולם. תודה לכם שאתם לוקחים את הזמן ומגיעים כדי להשמיע קול, כדי לנסות לשמור על הדמוקרטיה. יום קשה היום. אני חייבת להגיד שמבין כל הוועדות שיצא לי לבקר בהן עד כה, בזמן הקצר שאני כאן, היום הייתה לי חוויה קצת מתקנת. נכנסתי לוועדה לקידום מעמד האישה, וראיתי דוגמה קצת יותר שפויה של איך מתנהלת ועדה שאפשר להשמיע בה קול, שאפשר לדבר, שנותנים בה במה גם לאזרחים ולאזרחיות שמגיעים, בעלי תוכן, מומחים, מרצים, אקדמאים. אני רוצה לנצל את הזמן הקצר שיש לי פה להקריא חלקים ממגילת העצמאות,

"בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה, ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית. בשנת תרנ"ז (1897) נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917, ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי. השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, ובה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך משפחת העמים. שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להעפיל לארץ ישראל על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל ישרים במולדת עמם".

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות". כמה יפה, כמה פשוט. תודה.

חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה.

פשוט, רק לא ידעתי עד כמה. הוא נפתח בוועדת חוקה על הבוקר. לא הייתי שם הרבה זמן, אבל הספיק לי הזמן שהייתי שם, זה הראה לי איך זה הולך להיראות בעתיד אחרי שתעבור החקיקה. ישבה שם אישה, דיברה מדם ליבה, סיפרה על החברה שהיא ממנכ"לת. היא לא צעקה, היא לא עקצה, היא לא התלוננה, פשוט דיברה מלב אל לב על החשש שלה ושל הקולגות שלה לכלכלה ולעתיד ההייטק, על המשקיעים שחוששים להשקיע. בדיעבד הסתבר לי שאותה אישה, ששמה רונית הרפז, היא מנכ"לית של חברת סטרטאפ בתחום צנתורי המוח. היא גם ייסדה ומנכ"לה עוד חברת סטרטאפ. בנוסף רונית מתנדבת שנים רבות בעמותת פעמונים. אבל יושב-ראש הוועדה המחליף, שנמצא בכנסת בקושי חודשיים, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, קרא לה "פריבילגית". אני חוזרת: חבר הכנסת חנוך מלביצקי, גבר, לבן, אשכנזי, שלמד משפטים בבינתחומי בהרצליה, שם שנה עולה 40,000 שקל, והקריירה שלו, לפחות לפי גוגל, כוללת כמה כתמים, הוא קורא לאישה פורצת דרך, מעוררת השראה, שהצליחה למרות הכול להגיע לתפקיד שהיא הגיעה אליו, שהחברות שהיא ייסדה או ממנכ"לת משלמות מיסים במדינה הזאת, מפרנסות משפחות, ולמעשה, החברות האלה הן הקטר הכלכלי של המדינה, הוא קורא לה פריבילגית. עכשיו, נניח שהיא פריבילגית. מה היא עשתה עם הפריבילגיות שלה? הגיעה לכנסת להשתתף בוועדה, לומר את אשר בליבה, לנסות לתקן, והוא יושב מולה ומזלזל בה. מה אתה אי פעם עשית עם הפריבילגיות שלך? ועוד כל זה קורה ביום שיו"ר הסיעה שלכם מבקש לממן את הבית הנוסף שיש לו, את כל הוצאות הבית, ואשת ראש הממשלה מבקשת להגדיל את תקציב הביגוד מ-45,000 שקלים ל-80,000 שקלים, אבל היא הפריבילגית. משם עברתי לוועדה למעמד האישה, שדנה בהשלכות של הפיכה משפטית על נשים. כמובן, רוב נשות הקואליציה לא טרחו להגיע. תודה לחבר הכנסת דלאל, שכן טרח להקשיב מעט, אני אומרת את זה מכל הלב. אבל לעומת זאת, חברת הכנסת לימור סון הר מלך הגיעה לעשר דקות בערך, אולי לרבע שעה,

ואז אני רואה בטוויטר שהיא קוראת לזה דיון של שמאל קיצוני, ויצו, נעמת, ארגוני סיוע, ארגון נבחרות, שהן חרדיות שמוחות על כך שהמפלגות הגבריות לא נותנות להן להתמודד אפילו במוניציפלי.

מילא היא הייתה נשארת חצי שעה וכותבת מה דעתה, אבל היא הייתה רבע שעה, והיא כבר הכריזה שאנחנו ארגון שמאלני קיצוני, אנחנו וכל ארגוני הסיוע. משם המשכנו למליאה. מסתבר שרוצים לבדוק לנו את התיקים, לא חוקי, לא מוסרי, לא הגיוני, נעילה של דלתות המליאה. והשיא הגיע בזמן נאומו של חבר הכנסת רוטמן, כי קרו שני דברים: אחד, הסיפור עם הדגלים. הזמן תם. אז אנחנו נמשיך את זה לנאום הבא, כי יש פה דווקא דברים חשובים.

חבר הכנסת חילי טרופר. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש בי דאגה עמוקה כיצד יסתיים היום הזה. יש תחושה קשה שאנחנו על סף תהום, ואין מספיק מי שנאבק כדי שלא נידרדר לשם. אני בוחר דווקא להביא כאן דברים שכתבה בערב שבת האחרון יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח, זכרו לברכה, שנרצח בחוות גלעד, והיא כותבת: "מהמעט שהצלחתי להפנים בענייני הרפורמה, אני דווקא בעדה. ויחד עם זאת, אני חושבת שאל לנו לעשות את הטעות של מי שתמכו בגזרת הגירוש, אל לנו לזלזל באלפי המפגינים הממלאים את הרחובות בשבועות האחרונים, אל לנו לבטל את כאבם ולבוז למחאתם. אפשר בהחלט להבין את הכאב הזה, וראוי ורצוי לתת לו תוקף גם בחיינו. איננו יכולים להרשות לעצמנו להניח חומה בצורה עשויה עמדות, דעות, ושאר עניינים מסמאי עיניים, שיסתירו לנו את עובדת היותנו כאן יחד. אנחנו לא יכולים להתעלם מכך שסוגיית הרפורמה, בין שתעבור ובין שלא תעבור, תסתיים בסופו של דבר, ועלינו לעשות הכול כדי לוודא שמה שיישאר אחריה יהיה מספיק מכבד ומספיק מקבל כדי שנוכל להתקיים בצוותא. אין שום משמעות לרפורמה כזו או אחרת אם חצי מהעם פגוע וכעוס בסיומה ורק מחפש הזדמנות קרובה להנחית מכת מחץ על החצי השני, אין משמעות לחוק או ממשלה אם בסיום הרפורמה לא נוכל לחיות זה לצד זה. המחאה הזו, רועשת ככל שתהיה, איננה מנוכרת לי. היא שלי לא פחות משל מי שיוצאים לרחובות בכאבם. עלינו מוטל לוודא שגם אנחנו נדע להפיק ממנה את הלקחים הנכונים ולהביא לפתרון בקרע הזה לפני שימיט עלינו אסון. בידינו הדבר, וכדאי להתחיל עכשיו". אלה דברים שהיא כותבת, אישה גדולה שמצליחה להתעלות מעל העמדה האישית שלה, שמצליחה להימנע מתחושות נקם, שמצליחה לצלוח את כל המשוכות של השנאה באמצעות אהבה גדולה. היא מבטאת קול שונה בתוך שיח שהתגבש לאחרונה, שיח של ביזוי, שנאה ותאוות נקם. אכן הייתה דורסנות בהתנתקות, ובוודאי שהייתה קהות כלפי העמדות והכאבים והחלומות השבורים של המפונים. אך מה הטעם לנקום בקהות על קהות, באטימות על אטימות, מלבד להותיר אותנו כלואים במעגל נורא של שנאה והתחשבנויות אין-סופיות? דווקא רוב מתיישבי גוש קטיף שפונו מבתיהם לימדו אותנו: לא לשנוא בחזרה, להמשיך לאהוב את הארץ ללא תנאי, לא לנקום באחים שלנו, ללכת ליישב חבלי ארץ חדשים, לבנות ולתקן, לא להשיב על עוול בעוול נוסף. הם הבינו מה שאנשי הקצוות מסרבים להבין: רק באהבה אפשר לנצח בדרך הארוכה. עכשיו צריך לחדול ממחול השנאה והנקם, וכפי שהציע הנשיא, לבחור בדרך של הידברות והסכמות, זה מה שישראל צריכה. על כולנו, ובראש ובראשונה על ממשלת ישראל, להימנע מהפיתוי לדבר ולנהוג ביזוי וקיטוב. לכולנו יש הזדמנות להטות אוזן ולפתוח את הלב למילים הנקיות והטובות של יעל שבח.

את הזמן שנותר אני נותן למיכאל. חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון. אדוני היושב-ראש, שר המשפטים, שמחה רוטמן, קראתם לרפורמה שלכם "ציון במשפט תיפדה", אבל הפסוק מתחיל כך: "אחרי כן ייקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה", וסוף הפסוק: "ושביה בצדקה". הלכתם בריצת אמוק למשפט ושכחתם את הצדק והצדקה. השבוע פג תוקף של חוק המכר של דירות בדיור הציבורי. רוטמן, אתה מכיר את חוק המכר של הדיור הציבורי, או שאתה לא מתעניין בדיור ציבורי? מאוד חשוב לי שתקשיב לדבר הזה. מקשיב גם מקשיב. תשב ותקשיב, זה חשוב. לפני שבוע פג תוקף חוק כל כך חברתי, שעזר לעשרות אלפים להגיע לבית. נעמה לזימי וינון אזולאי, שלושה שבועות אנחנו מבקשים מנשיאות הכנסת דיון במליאה על חוק המכר. מונעים מאנשים עניים ששכרו דירות בדיור הציבורי, אחרי 40 שנה, לקנות את הבית שלהם. כל הנתונים מוכיחים ש-40% מרוכשי הדירות הללו, מי שקנה בית בדיור הציבורי, יצא מתלות ברווחה. ההוצאה הכי גדולה שלו, שהייתה דיור, זה יכול להיות 4,000 ו-6,000 שקל לאדם פרטי, יש לו בית שהוא קנה מהדיור הציבורי, ההוצאה הכי גדולה שלו ירדה מסדר-היום שלו. מונעים מאנשים לקנות דירות בדיור הציבורי. זה הכלי להוציא אנשים ממעגל העוני, זה בעל ערך למשפחה, זה יוצר צדק רב-דורי לראשונה. משפחה, סעדה, נכון? אתה היית בדיור ציבורי וגם ביטן וגם אמסלם וגם דנינו וגם אופיר כץ וגם גלנט ומירי רגב וקטי שטרית, גם גפני יודע מה זה דיור ציבורי, גם דרעי יודע מה זה דיור ציבורי. כולכם עכשיו בריצת אמוק למערכת המשפט, והחוק הזה פג.

אבל למה לא חידשתם אותו השבוע? אתם מחזיקים אותנו ערים פה בלילה, אמסלם. חוק הדיור הציבורי, הקנייה של בתים לאנשים עניים, פג לפני שבוע, ואתם לא מביאים אותו.

אני לא יודע למה. אנחנו גם מבקשים. שלושה שבועות אנחנו מבקשים דיון, שזה לא יפגע בעניים ביותר, שיקנו בית. דרך אגב, אתה לא תאמין, אני ביקשתי מיעקב אשר שיכנס דיון על הדיור הציבורי לפני כמה ימים. מה זה קשור, בכל מקרה, אין מחלוקת, אין מחלוקת,

אני אבוא, וב. אני ואתה וגלנט ורגב גדלנו בבתים כאלה, וסעדה,

אנחנו לא מחויבים להורים שלנו, לסבים ולסבתות שלנו, לדודים שלנו, ששכרו בית 40 שנה? שכרו בית 40 שנה, שילמו לעמידר או לעמיגור 200,000 300,000, שווי הנכס הזה במקומות לא יקרים, הם כבר קנו את הבית בשכר דירה. אבל מיכאל, אין בתים. אין בתים, זאת הבעיה. עכשיו, תנו לי רק, אין בתים כי המדינה, אני אומר לכם, נא לאפשר. את רוצה להפריע, הנחנו הצעת חוק להאריך בעשר שנים את חוק המכר, לעזור לאנשים האלה. מי הורג את החוק הזה? האוצר הורג את החוק הזה, כי לאוצר יש תוכנית, חבר הכנסת ביטון, אני מוסיף לך דקה, כי אתה הראשון הערב שאני שומע שמדבר בצורכי הציבור. האוצר הורג את חוק הדיור הציבורי, כי יש לו תוכנית, כי הוא לא מאמין בזה. נכון, הוא לא מאמין בדיור ציבורי. עכשיו, מה קרה? עד 2011 מכרו 35,000 דירות. לא להפריע, בבקשה. מכרו 35,000 דירות. החזירו 7% בלבד מהכסף לקנות בתים. עכשיו בקופה של השיכון, 4 מיליארד לקנות בתים. לא קונים. האוצר בולם והורג את הדיור הציבורי.

אז אתם אומרים "ציון במשפט תפדה"; אנחנו אומרים "ושביה בצדקה", בצדק. אל תשכחו את הצדק. יש לכם חוב מוסרי לעיירות פיתוח, למקומות שהלכו איתכם, 50% לכולנו. ודאי שלכולנו. תודה רבה. הסתיימה הדקה.

חוב מוסרי,

יש כאלה באוצר שאומרים: לא צריך דיור ציבורי. באנגליה, 17% דיור ציבורי. מיכאל, באמת. מכרו 2.6 מיליון דירות במסלול דיור ציבורי. פה בישראל הפכו את זה לעניים. אתה צריך להיות עני בלי כסף, בלי הכנסה, מובטל פלוס שלושה. למה לא נעשה לזוגות צעירים, תודה רבה. לסטודנטים, דיור ציבורי? תודה רבה.

אני הוספתי דקה נוספת, ואמרת דברים חשובים. אדוני היושב-ראש, חצי מהזמן המליאה הפריעה לי. תן לי לציין רק עוד שתי נקודות.

אחר כך יבוא אחמד טיבי ויגיד שהוא רוצה לקבל זמן כמו ביטון,

טוב, אני אכבד אותך, היושב-ראש.

המסר עבר.

חברת הכנסת פנינה תמנו. אדוני היושב-ראש. מיכאל, רפורמה, הדיור הציבורי. אנחנו הולכים לפי הצדק.

אל תשכחו את הצדק.

התמכרתם למשפט. ביהדות יש צדק, יש צדקה, יש חסד. תתחילו לדבר במילים האלה. רק משפט? מיכאל, תן לחברת סיעתך לדבר, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, זהו אחד הימים הקשים למדינת ישראל מאז קומה. מיליוני עיניים נשואות לכאן, לבית הזה. מדי פעם אנחנו גם שוכחים. לבבות רבים שעוד האמינו שיש מי מכם בקואליציה שישמיע קול שאומר,

על כנפי הרפורמה הזאת, על כנפי המהפכה, אתם לוקחים ונושאים רוחות רעות, רוחות רעות שמפלגות את העם, זורעות שנאה. אתם לוקחים את העם הזה, את המדינה הזאת ואת הארץ הזאת כמובנים מאליהם

שרואה לנגד עיניה את עם ישראל, לעולם לא תראה ברפורמה כזאת או אחרת כמשתווה לאחדות ולשלום הציבור. אני ציפיתי ועוד קיוויתי, אני מהאגף שקיווה שיש בכוחכם הפנימי להבין את עומק השבר, לראות את האזרחים ולעצור, לעצור לא בגלל הקולות, אתם יודעים מה? לא בגלל הקולות שאתם שומעים מאיתנו, הפוליטיקאים באופוזיציה, לעצור כי אתם רואים את העיניים הרבות הנשואות אליכם, ילדים,

מבוגרים, יוצאי צבא, אנשים שתרמו למדינה, אנשים שאוהבים את המדינה. אומרים "וישמן ישרון ויבעט".

שכחתם? כמה אנשים הקריבו את החיים שלהם למען המדינה הזאת, למען עם ישראל? השכינה לא תשרה במקום שאין בו אהבה בין אחים. ומה יהיה כאן מחר? מה אתם גוזרים על העם? כשהציבור מסתכל עלינו, הוא מחפש דוגמה, כשהציבור מסתכל על הממשלה, הוא מחפש מודל לחיקוי. הוא מחפש דמויות שינהיגו. ואם ניקח את מנחם בגין המנוח, איך אפשר שלא לזכור את תעצומות הנפש ואת הדאגה שהייתה לו לכלל הציבור ולשלום העם ולאחדות העם: בפרשת אלטלנה, כשדיבר על מזרחים, אשכנזים,

אחים לפני כל דבר אחר. הרפורמה הזאת שווה את הפיצול שאתם עושים? ובשביל מה, בשביל לרסק את השופטים? שלא יהיו שופטים מזרחיים, כאשר אנחנו גוזרים את החובה לשים בשערינו את השוטרים ואת השופטים מתוך התורה, וגם הפרשנות של החכמים אומרת שלא המלך קובע מיהם השופטים. ומהי מלכות בימינו? היא השלטון. זה דיכוי, זה לא תיקון עוול. אתם יכולים למכור דאגה לחלש, גיוון, לא גיוון, לא ייצוג, לא דאגה לחלש, רמיסה. מאז שהוקמה הממשלה אתם הספקתם לריב עם הרמטכ"ל, עם המפכ"ל, עם היועצת המשפטית, הצלחתם לסלק מנכ"ליות תותחיות, אתם מצליחים לריב עם הנגיד. תעצרו שנייה, ריבונו של עולם. ניצחתם, אבל מה אתם רוצים לנצח?

תודה רבה. "וישמן ישרון ויבעט".

פשוט שבעים, תודה רבה. שבעים מכוח, אתם שבעים משררה, ואתם הולכים על חבל דק שמפצל את עם ישראל. אני אומרת לכם שמחר בבוקר,

סליחה, אדוני היושב-ראש, משפט. אז תגידי משפט לסיום.

כשמחר בבוקר תקומו ותגידו איזה יופי, יש לנו ועדה ואנחנו שולטים בשופטים, תזכרו טוב מאוד כמה פיצול וקרע יצרתם בעם ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת אוהד טל נמצא? אוהד טל.

יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, "מינוי שופטים לבית המשפט העליון לא צריך להתנהל בחדרי-חדרים. נעביר את הצעת החוק שלי לשימוע פומבי למועמדים לבית המשפט העליון. מהלכים אלו ונוספים יחזקו את מערכת אכיפת החוק ואת אמון הציבור בה". את הצעת החוק הזו לא אני הגשתי והדברים הללו אינם שלי, את הדברים הללו אמר גדעון סער בסרטון כחלק מהמצע של מפלגת תקווה חדשה. "כאשר מדובר בנבחרי ציבור, שיקול הדעת המסור להם הוא רחב וניתן, בשל היותם נבחרי ציבור המביאים לידי ביצוע את רצון העם, הרי שביקורת שיפוטית על אופן הפעלת שיקול הדעת שלהם פוגעת בעיקרון הדמוקרטי הבסיסי של מימוש רצון הבוחר. החלפת שיקול הדעת של נבחרי הציבור בשיקול הדעת של שופטי בית המשפט העליון פוגעת בהפרדת הרשויות, ומעניקה, הלכה למעשה, לגוף שאינו נבחר את הסמכות לנהל את ענייניה של המדינה". גם הדברים האלו אינם שלי, אלא הם ציטוט מתוך דברי ההסבר להצעת חוק-יסוד: השפיטה, שהוגש בכנסת העשרים בין היתר על ידי, שימו לב: רוברט אילטוב, עודד פורר, חמד עמאר, סופה לנדבר, כל החברים מישראל ביתנו. "אני התנגדתי, עודי מתנגד לאקטיביזם השיפוטי מבית מדרשו של כבוד השופט אהרן ברק. לא נכון בעיניי שהכול שפיט. לא נכון בעיניי שבית המשפט העליון ישנה סדרי עולם בעודו פועל על פי מבחן האדם הסביר, שזו הגדרה מעורפלת וסובייקטיבית, שהכנסת מעולם לא הכניסה לספר החוקים". מי אמר את זה?

את זה אמר ראש האופוזיציה המהולל שלנו יאיר לפיד. היום אותם האנשים שהזכרתי פועלים מתוך פוזיציה ומביעים מעל כל במה התנגדות לרפורמה. הגדילה לעשות מפלגת ישראל ביתנו, שבכלל בחרה להחרים את ההצבעה על החוק. הרפורמה שאליה הם מתנגדים היום באה לתקן בדיוק את אותן הבעיות שהם בעצמם הציגו בעבר. מה, חבר הכנסת גדעון סער, כבר אין בעיה שמינוי השופטים מתנהל בחדרי-חדרים? חברי ישראל ביתנו, הביקורת השיפוטית כבר אינה פוגעת במימוש רצון הבוחר? מה קרה, מה השתנה? ראש האופוזיציה יאיר לפיד, מה עם האקטיביזם השיפוטי? פתאום נכון בעיניך שהכול יהיה שפיט? אולי הגיע הזמן להפסיק עם הפופוליזם הזה, לנהל דיון רציני. אני קורא לכם: בואו נדבר. אנחנו קוראים לכם כבר שבועות ארוכים: בואו נדבר. בואו נוביל את השינויים שגם אתם דרשתם, בשיתוף פעולה, לטובת אזרחי ישראל כולם, ונחזק את האיזון בין הרשויות. נחזיר את הדמוקרטיה למדינה. ולכם, חבריי מהמחנה הלאומי, הנמצאים תחת מתקפה בלתי פוסקת, כשמישהו אומר לכם שאתם רק רוצים להרוס את בית המשפט, תגידו לו,

אני מסיים, אדוני. אנחנו רוצים להחזיר את בית המשפט למקום הראוי לו. רוצים להחזיר את אמון העם במערכת המשפט. וגם תגידו לו שיש לא מעט משפטנים מכובדים שחושבים בדיוק כמונו. גם הדברים האלה, אגב, דברי הסיכום, אינם שלי, הם של חבר הכנסת מתן כהנא. מספיק עם הפוזיציה. בואו לדבר.

חברת הכנסת נעמה לזימי. תודה, כבוד יו"ר הישיבה. כנסת נכבדה, אני אתאר פה מה קורה בשבועות האחרונים, כל פעם כשאנחנו מנסים להבין את ההשלכות של ההפיכה המשטרית הזאת על כלכלת ישראל. פעם אחר פעם אנחנו מגישים הצעות לסדר-היום, הצעות לדיון מהיר, והן נדחות על הסף בנשיאות. היה דיון על ההייטק, נדחה, עשיתי דיון בוועדת הצעירים בראשותי, הזמנתי את כל נציגי הרשויות,

האוצר, בנק ישראל, לא הגיעו, היום היה דיון בכספים לאחר שחתמו, לדיון כזה שליש סיעה. לא הגיעו לכספים, לא הגיע לוועדה נציג אחד מהאוצר. ואני שואלת את הכנסת הזו: איך אתם מעבירים רפורמה במחטף, כשאתם אוסרים על נציגי הרשויות והממשל לתת את הדעת על ההשלכות של הרפורמה הזו? אני רואה בזה גם ביזוי הכנסת. הירידה בצפי ההכנסות, השפעות הפגיעה בדירוג האשראי, הוצאת השקעות, פיחות השקל, ניהול החוב הלאומי, היתכנות של סנקציות, ודבר, דבר לא נאמר בוועדה, דבר לא נבדק, לא משנה כמה כלכלנים יוצאים נגד. היום בוועדת הכספים הגיעו שורה של כלכלנים, כולם היו נגד הרפורמה מתוך ההשפעות שהם צופים מהאי-ודאות והאי-יציבות שהרפורמה הזו מביאה, גם לכלכלה, וכלום לא נעשה.

אני חייבת לומר משהו, הכלכלה והרווחה חד הם. פגיעה בכלכלת ישראל היא פגיעה ביודעין בשירותים החברתיים של המדינה, היא בעצם אובדן היכולת לצפי הכנסות וניהול תקציב תקין, ביודעין, כשההשלכות של זה הן פגיעה בקצבאות, פגיעה בשירותים החברתיים, פגיעה במערכת הבריאות, הרווחה,

ואף אחד פה לא מוכן לשבת במשכן הזה בוועדות, לדבר ולהגיד מה יקרה. אני לא מוכנה, לא מוכנה להסתכל על תאונת הרכבת הזו ולא לדבר ולא לומר, לצד כל מי שהתריעו מבחוץ, אנחנו מתריעים פה מבית. זה לא להקריס את הכלכלה הישראלית בלבד, זה לחרב חיים של אנשים, כי המשמעות בסוף שורת התקציב שתימחק היא שאנשים בסוף ייפלו לתהום, ואתם יודעים את זה. התוכניות כולן נגוזו, ראינו שחינוך חינם מגיל לידה כבר לא יהיה פה, את הדיור הציבורי מחסלים פה. את כל מה שהבטחתם לפני כבר שכחתם. עכשיו אני גם מבינה למה, אי-אפשר לתכנן תקציב מיטיב, תקציב רווחה, כשאתם יודעים שהכלכלה עומדת בפני תהום בוודאות. אני גם רוצה להגיד, מה יש לכם להסתיר? למה אתם אוסרים על נציגי האוצר, רשות שוק ההון ובנק ישראל להגיע, לדבר ולנהל דיון? הרי אם הכול בסדר ואם יש תבהלה שהציבור מייצר, אז למה לא להביא את הנציגים אל הוועדות בכנסת לדבר, להסביר ואפילו להפיג את החשש. אתם יודעים שהם לא יכולים לעמוד מאחורי הגיבוי לדבר הזה שאתם מביאים לכאן,

מאחורי הגיבוי לריסוק הדמוקרטיה הישראלית ומערכת המשפט הישראלית. אף נציג שמכבד את עצמו לא ייתן על זה את הדעת. אני גם אגיד דבר אחרון, כמו שאף כלכלן שמכבד את עצמו לא הסכים להיעמד לצד ראש הממשלה, כך אף נציג שיודע לאן פניו מועדות רגע אחרי שהוא בשירות הציבורי לא ייתן את הדעת ולא יאשר את ההפיכה הזאת.

חבר הכנסת עמית הלוי, ואחריו, חברת הכנסת טלי גוטליב.

היושב-ראש, יקירי שר המשפטים השר יריב לוין, חברותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל כאן והצופים בנו, חודש טוב. החודש הזה יהיה טוב במיוחד כי אנחנו מביאים לכם הערב,

האזרחים,

ולבשורה הזו קוראים "דמוקרטיה". זו לא בשורה חדשה, לא חידוש שלנו. זו הבשורה של העידן המודרני, עידן החירות, עידן הליברליזם, הבשורה של המהפכות הגדולות, של המהפכה הצרפתית, האמריקאית,

העידן שהחזיר את הכוח לעם.

אדוני שר המשפטים לשעבר, גדעון סער, שבו החלפנו את החרב בפתק. את החרב של הקיסר, של המלך, של הטירן, ברצון של הציבור, בפתקים שמבטאים את חירות הציבור, את הריבונות של האזרחים. אני שמעתי כאן את חבריי לשמאל. אני יודע שזה קשה להם, מכיוון שהם התרגלו ב-27 השנים האחרונות, למשטר אחר, התרגלו לאוליגרכיה, לעשרה אנשים שהחליטו על דעת עצמם בשביל עשרה מיליון אנשים, בלי בדל סמכות חוקית, בלי לשאול אתכם, בלי לשאול את האזרחים. מעטים מאוד קבעו את האינטרס הציבורי, בלי לשאול את הציבור, אוליגרכים, אדוני היושב-ראש, שאמת המידה שלהם הייתה לא מה האזרחים רוצים, אלא מה האדם הסביר רוצה, האדם הנאור, זה ששייך למשפחה, כמו שהגדיר פעם הנשיא הקודם של בית המשפט העליון, משפחה מאד מסוימת. אפילו פרופ' גביזון, ממקימי האגודה לזכויות האזרח, לא היה לה את הדנ"א של המשפחה, של האריסטוקרטיה, והיא לא נכנסה בשערי בית המשפט. אז העידן האוליגרכי הזה תם היום. היום אנחנו מרחיבים את שערי בית המשפט. אנחנו מאפשרים לעם להיכנס לבית המשפט, כי עד היום כשהעם הגיע לבית המשפט, כשהוא דימם, כשהוא ביקש, אדוני, לגרש את מחבלי החמאס, כשיצחק רבין ביקש, אז בית המשפט החזיר אותם לכאן לאחר זמן, את חיות הטרף הללו. הוא לא נתן לו להוציא אותם. הם חיכו שעות באוטובוסים. חיכו שעות, ואחר כך החזיר אותם, הגביל את זה בזמן. כמה דם שילמנו על זה. כשהציבור ביקש, הציבור, ביקש בתקנה 119 להרוס את ביתו של המחבל שרוצץ את הגולגולת של עמית בן יגאל, התשובה הייתה: לא. לא מתאים. לא סביר. כשתושבי דרום תל אביב התחננו, אזרחי ישראל התחננו להגנה מתופעת המסתננים, והציבור כולו אמר את דברו יותר מפעם אחת, ארבע פעמים, בג"ץ זרק את כל החוקים האלו לפח האשפה, הפח הנאור, כמובן. כשהכנסת ביקשה לבטל הטבות סוציאליות למשפחות מחבלים, ליצור הרתעה מול הרוצחים הללו, לא התאים לבג"ץ. כשוועדת הבחירות, אדוני זוכר, פסלה פעם אחר פעם את בל"ד, את בשארה, את זחאלקה, כי הם הבהירו בדיוק איך הם רואים את מדינת ישראל: הכול חוץ ממדינה יהודית, בניגוד לחוק יסוד, חוק-יסוד: הכנסת, סעיף 7א, זה לא ריגש את בג"ץ. הם הכניסו אותם בשערים כאן של הכנסת, ואחר כך בחסות הכנסת הוא טיווח טילים של חיזבאללה לכאן. לזה אתם קוראים נאורות? זה ליברליזם? זה הפוך מנאורות, הפוך מליברליזם. להחליט בשביל הציבור? להחליט במקום הציבור? אזרחי ישראל, אני אומר את זה כאן לאזרחים מימין ומשמאל: אנחנו חוזרים היום לדמוקרטיה. אנחנו גאים ושמחים להחזיר לכם את הכוח להחליט בעצמכם על גורלכם, לבחור את השופטים שלכם, לבטא את החירות שלכם בחוקים שאתם מחוקקים כאן על ידי הנציגים שלכם.

אבל יש דבר אחד בכל זאת, דבר אחד ביום החגיגי הזה, שאנחנו צריכים להצטער עליו ולהכות על חטא: עשינו את זה באיחור, איחור רב מדי.

חברותיי וחבריי לכנסת, 27 שנים תחת האוליגרכיה. שילמנו מחירים רבים, אבל התבגרנו, ברוך השם. ומהיום, בהובלת שר המשפטים יריב לוין וחבר הכנסת רוטמן, אנחנו מחזירים לכם את הכוח, מחזירים לכם את המדינה. היא שלכם, היא של כולכם, והיא תישאר שלכם.

תודה רבה. חברת הכנסת טלי גוטליב. טוב, תשמעו, אין לי שום כוונה להתחיל פה בקריאות:

יש לנו נפש חפצה, ואנחנו נקשיב לכם בקשב רב, ואנחנו נגשר ונתגשר. חודש וחצי אני יושבת בוועדת חוקה עם נפש חפצה אמיתית, מקשיבה לסיסמאות לעוסות, שחוזרות על עצמן עד כדי כך שעוד לפני שחבר כנסת מתחיל לדבר, אני יודעת מה הוא הולך לומר, ברמה של השלמה של מילים, והם חוזרים על אותן סיסמאות כאן במליאה. אבל אני בנאום הזה לא מתכוונת להתייחס לרפורמה. מי שרוצה, אני אומרת לכם: אזרחי מדינת ישראל היקרים, כנסו לערוץ הכנסת, תראו עשר דקות היום נאום שלי, של הסבר מהי הרפורמה, וזה יעשה לכם סדר, ואתם תבינו שכל מה שיש כאן זה מה שלימדו אותי פעם. העצה הראשונה שקיבלתי בהקשר של פוליטיקה, שלא קשורה לכאן, אלא בכלל ללשכת עורכי הדין,

כשאת בקואליציה, כל מה שאת צריכה לעשות זה שיזכרו אותך כדי שתהיי שוב בקואליציה, וכשאת באופוזיציה, כל מה שאת עושה זה מבטלת כל פעולה של הקואליציה. זאת אשכרה כל התורה על רגל אחת. כל מה שעושה האופוזיציה, ולא משנה מה נאמר פה, זה לבטל אותה, כי זאת שיטת הפוליטיקה. עכשיו, תקשיבו לי טוב, אני קיבלתי היום קריאת השכמה. אם היו יודעים איזו קריאת השכמה זו, לא היו עושים לי את זה. היום חיללו את פרטיותי. רבותיי, חיללו אותה וחיבלו בשלווה שלי ובביטחון שלי. אני בזה לכם, אנשי שמאל, שמתוככם יצא דבר כזה, ואני גם אגיד לכם למה. כשאני פותחת את דלת הבית שלי, אני גרה בדירה בתוך בניין, ואני פותחת את הדלת שלי עם כותונת לילה להוציא שקית זבל החוצה, ואני רואה מופרעים, חיות טרף,

ואתם יודעים מי אשם בזה? אני אגיד לכם בדיוק מי אשם בזה. אני אגיד לכם בדיוק ותבינו טוב. הפגנה זו תפארת הדמוקרטיה. תפגינו מולי, לכו תקללו אותי, ואני סופגת קללות ורפש והגחכה וסאטירה מכאן ועד להודעה חדשה, זה המחיר האישי שלי. אבל לא, לא, לא, רבותיי, אתם לא תגיעו אליי הביתה. לכן אני לא אתנצל פה, כי כשאני שומעת את האינסטנציות הבכירות ביותר במשק, את נשיאת בית המשפט העליון, שמפחידה מפנינו, היא אומרת שאנחנו מביאים דיקטטורה,

ואחר כך את היועמ"שית שמפחידה מפנינו: אנחנו נביא דיקטטורה ונפגע באזרחים, ואחר כך את פרקליט המדינה, ואחר כך את האינסטנציות הבכירות, שאיישו משרות בכירות בסקטור הצבאי, בוגי יעלון, עכשיו גם רון חולדאי, ראש העיר, איבדתם את זה לגמרי. ירדתם לגמרי מהפסים והפכתם את מטרת האופוזיציה למטרה שקידשה כל אמצעי, עד כדי חילול הפרטיות שלי. שלא תתבלבלו, זה לא קשור לבת שלי, המקסימה, ולמורכבות האישית שלה. כל אדם בביתו יש לו את הצער שלו ואת ההתמודדות שלו, ואין בזה תחרות, זה בכלל לא משנה. זה אני עצמי שחוללו המבצר שלי ותחושת הביטחון שלי בתוך הבית. אז נתתם לי קריאת השכמה, יופי של קריאת השכמה, ואני כאן כי יש לי מטרה אחת,

וקיבלתי כוח מהבוחרים שלי, קיבלתי כוח להיטיב עם עם ישראל. חשבתי לעצמי, בשתי הזדמנויות שאלתי את עצמי, מה בשם כל השמות אני עושה פה.

ויתרתי על משרד ענק, מנהלת תיקים מצוינים לתפארת עריכת הדין, לא חסר לי שום דבר, ברוך השם, פרנסה זה הכול משמיים,

אבל פונקציה של עבודה. מה אני עושה פה? פעמיים זה פגש אותי. פעם אחת זה פגש אותי כשחיות טרף קפצו עליי בתוך ועדת החוקה כמו חיות אדם. כתבתי לאבא שלי: אבא, מה אני עושה פה, בשם כל השמות? חצי דקה, התעשתי ואמרתי: טוב מאוד שאני פה. טוב מאוד שאני פה. עם ישראל זקוק לי. ובפעם השנייה זה קרה לי הבוקר. בעודי טורקת את הדלת, ואני מנסה להתעשת על המצב ההזוי הזה שאני נמצאת בו, ואני כותבת לחברים שלי בסיעה: מה עושים, כי באותה שנייה לא הבנתי. אבל תקשיבו טוב, כמו שאמרתי לכם. אמרתי כמה סיסמאות, הסאטירה מחקה אותי. תדעו לכם משהו אחד שיש לשמאל ולנו אין,

אין לנו אמצעי תקשורת.

שני משפטי סיום, ברשות אדוני. תבינו משהו, יש לשמאל משהו שלנו אין. יש להם אמצעי תעמולה בטירוף, אלה לא אמצעי תקשורת, שאנחנו לא יכולים להבין, אנחנו לא יכולים לשלוט בזה. יש להם אמצעי תעמולה. סאטירה בלתי נתפסת. היום ראיינו את זה שהפגין נגדי בבית, ואמר לי שלא אצא היום לעבודה. אוי אוי אוי, אני לא אצא לעבודה. אותו מראיינים? אתם קולטים את הטירוף? אתם, במקום להוקיע את זה מעל כל במה,

היא ייצגה אנשים כאלה, היא הייתה עורכת דין של כאלה. מריצים קבוצות בתוך הטוויטר, שואלים מתלוננות שחקרתי אותן בתיקים. תקשיבו לאן הם מגיעים. הם פסיכופטים. יש לי חדשות לשמאל: אתם רואים את הכתפיים האלה? הן רחבות. אני מיומנת ברפש. תבינו, כל פעם שכותבים עליי משהו רע, "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרץ". ולכן אני אומרת לכם כאן, חברים יקרים, אנחנו נבחרי עם. אתם יודעים מה זה? אנחנו 64 אנשים מתוך 120 אנשים ונבחרנו לייצג את עם ישראל, נבחרנו לכונן פה ולחוקק פה,

לעומת, לעומת,

כל אחד מאיתנו זה כוח אלקטוראלי אדיר,

של מנדט.

ולכן אני אומרת לכם מפה: חולל הכבוד שלי, הושפלתי, נבהלתי,

אני לא אגיד לכם שלא.

היום בוכה לא פעם ולא פעמיים. זה לא נעים בכלל. אבל אני אומרת לכם כאן, עם ישראל, שכה יהיה לי טוב, ושכה אלוקים ישלח לנו כוחות, לעמוד פה, להיות פה, לחוקק פה, להיטיב עם כלל עם ישראל, שהשמאל ירדוף אותנו כמו שהוא רדף אותנו משחר ההיסטוריה.

נכון, אמסלם?

תודה רבה. חבר הכנסת השר שלמה קרעי. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, אנחנו עם אחד. הידברות היא תמיד אפשרות, והוויכוח הוא עקרוני ומהותי, ויש לברך על עצם קיומו ולא לאפשר לאינטרסים זרים לקעקע את יסודותיו. אבל לצערי במקום הידברות יש מחנה קטן, קומץ רעשני, שבוחר להסית ולהבעיר את השטח. הגדיל לעשות יושב-ראש האופוזיציה המופקר, שיצא בקמפיין עולמי בשיתוף ה-BDS, נגד המדינה כולה, כדי לפגוע בה כלכלית, חברתית ומדינית. הוא אפילו התנבא על האזכרה של הכנסת בשנה הבאה. אני נועל את רשימת הדוברים. אבל כנראה הוא לא למד לימודי ליבה, הוא לא יודע שמיום שחרב בית המקדש, הנבואה ניתנה לשוטים. עם כל הכבוד למפגינים, שניים ואפילו חמישה מנדטים שיוצאים להפגין לא יכולים לבטל את הדמוקרטיה. הם לא יכולים לבטל 64 מנדטים שנבחרו בהפגנה גדולה עשרות מונים, בקלפי, רק לפני שלושה חודשים. הרפורמה המשפטית הייתה ההתחייבות של כולנו בבחירות האחרונות. אנחנו, להבדיל מכם, מקיימים הבטחות. זו הבטחה ליבתית, כמו שאומרים אצלכם. בשנה וחצי האחרונות, כשהיינו באופוזיציה, המדינה מבחינתנו הייתה בסכנה. הזעקה העיקרית שלנו לא הייתה על הדמוקרטיה, למרות שגם זה היה על הפרק עם החוקים האנטי-דמוקרטיים של סער ולפיד, אלא על אובדן המדינה היהודית. כשהביאו את רפורמות הכשרות והגיור זעקנו מעומק ליבנו שפוגעים לנו ביקר מכול. ההד היחיד ששמענו היה זלזול והתנשאות. כשניסו לפגוע באברכים, בילדים החרדים, כשרדפו מגזר שלם וזלזלו באופן מופגן במנהיגיו הרוחניים, כשגזרו גזרות כלכליות נגדו, כשרמסו את השבת, אף אחד לא זעק, אף אחד לא דיבר, לא בתקשורת, לא בבית הנשיא וגם לא בשגרירות האמריקנית. הכנסת דהרה לחקיקה פוגענית ואנטי-דמוקרטית, ולא הייתה שום קריאה להידברות. כולם שתקו. ואני שואל את כבוד הנשיא, איפה היה אז הכאב שלנו? איפה הייתה הזעקה שלנו? איפה הייתה אז הדמוקרטיה? אדוני היושב-ראש, החוקים האלה והחוקים שיבואו אחריהם בקרוב, בעזרת השם, הם הפשרה. פשרה נוספת משמעה סיכול הבחירה של העם. אנחנו לא נאפשר זאת. לא נפר את אמונם של למעלה משני מיליון ו-300,000 איש, שמייצגים למעלה מחמישה מיליון אזרחים, שיצאו בפעם החמישית בשלוש שנים וחצי לקלפי והביאו סוף-סוף להכרעה המיוחלת. לא נאכזב אותם. ואלה המשפטים אשר נשים לפניכם: תרצו, תדברו, לא תרצו, נכפה עליכם הר כגיגית, עד שתאמרו נעשה ונשמע. יש בקרבנו רוח חדשה, "ורוח נכון חדש בקרבי". אנחנו נכונים לכל ויכוח ענייני שלא יכלול בתוכו את המילים "קץ הדמוקרטיה". אבל אם אין לכם דברים ענייניים לומר, פשוט תנוחו. כמו בדניאל: "ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין". נעיר אתכם כשנשלים את התיקונים ונגיע לשלטון ימין אמיתי. אתם עוד תודו לנו על זה בסופו של דבר. רבותיי, זהו יום חג, תחילתו של רגע היסטורי, שבו ישראל חוזרת להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. אדוני שר המשפטים יריב לוין, יושב-ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן, יישר כוח גדול לכם. עם ישראל מודה לכם והלילה הזה גם שמח על כך, כי משנכנס אדר מרבין בשמחה. תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי.

הזכרת שגריר, אני פעם פניתי לשגריר ארצות הברית בישראל, ב-2013, על שמרעיבים ילדים קטנים, אז למה ארצות הברית לא מתערבת בענייניה הפנימיים של ישראל. חשבתי שגריר, הגרר.

גם שלילת אזרחות למחבלים, שברחת מלהצביע לה. כמעט 40 שנה, אולי אפילו יותר מ-40 שנה,

אזרחות למחבלים שברחת מלהצביע.

יצאת מהמליאה, הליכוד הוא מפלגת השלטון במדינת ישראל. לא, יצאת מהמליאה שלא, שלילת זכויות למחבלים.

מפלגת העבודה לא הצביעה לשלילת זכויות מחבלים.

אולי אפילו יותר מ-40 שנה הליכוד בשלטון במדינת ישראל. הימין בשלטון. יצאתם מהמליאה, זה יירשם לדיראון ההיסטוריה. זה לא מפריע לו כל היום והלילה להיות הקוזק הנגזל, שלא מאפשרים לו לשלוט. 40 שנה אתם ממנים את מי שאתם אחרי זה הולכים וקוראים להם "פקידים", ומעליבים אותם ומשפילים אותם ומאשימים אותם שהם לא נותנים לכם לשלוט. 40 שנה אתם ממנים אותם. 40 שנה אתם הקואליציה, שיש לה רוב בבחירת שופטות ושופטים במדינת ישראל, שאתם מלינים עליהם כל כך הרבה. 13 שנה לפני הממשלה שלנו, 13 שנה ברצף, נתניהו היה ראש הממשלה. לא ראיתי שהוא עשה משהו כדי לתקן את מערכת המשפט. בעיקר אני לא רואה שאתם עושים משהו כדי לתקן את מה שבאמת כואב לציבור במערכת המשפט, כמו למשל החוסר העצום במספר השופטות והשופטים. אבל כל הזמן היבבות האלה: מתי כבר יהיה לנו שלטון ימין אמיתי. אז זה מה שאתם עושים עכשיו. אתם לוקחים את האינטרס המתנחלי, שמאז ומעולם רוצה לבטל את בית המשפט העליון ולהחריב אותו, כדי שהוא יוכל לעשות בשטחים כל מה שעולה על דעתו, ושתישרף מדינת ישראל והעתיד שלה והביטחון שלה, אתם לוקחים את האינטרס החרדי, שתמיד רצה להפיל את בית המשפט העליון בשביל שהוא יוכל להמשיך ולגזול מהילדים שלו את הזכות הבסיסית לחינוך בחיים מודרניים, שהוא ימשיך לגזול מהצעירים שלו את הזכות לשרת בצבא וללכת ללמוד, ולעבוד ולחיות חיים מלאים, שהוא ימשיך לגזול מנשים את הזכות לשוויון, וכמובן מכל מי שלא יהודי; פתאום מצטרף לזה האינטרס,

של נתניהו, וכמובן של דרעי, לעבור על החוק באין מפריע. אתם פשוט רוצים כוח בלתי מוגבל לעשות דברים רעים ומזיקים ופוגעניים לרוב המכריע של אזרחיות ואזרחי ישראל. אתם פשוט רוצים צ'ק פתוח להיות מושחתים בלי לתת על זה דין וחשבון, בלי לשלם על זה את המחיר. מה שאתם מביאים כאן היום טוב אך ורק לכם בשלטון. זה לא מקדם כהוא זה אף אזרחית ואזרח. כל אזרח ואזרחית בישראל ייפגעו מזה שלא יהיה מי שיגן על הזכויות הכי בסיסיות שלהם, אם הן לא מוצאות חן בעיניכם בדיוק. אנחנו נאבקים בדבר הזה כי אנחנו מאמינים בחזון הציוני. החזון הציוני דיבר על מדינה דמוקרטית, הוא דיבר על שוויון מלא, אתם לא מצביעים נגד מחבלים,

הוא דיבר על בית לעם היהודי, שהוא בית לאומי ולא בית דתי.

אתם הורסים את החזון הציוני,

ולכן אנחנו נילחם בכם על זה עד שננצח. תודה רבה. ציוני חבר הכנסת השר יואב קיש. חצוף ולאומן. בושה. החזון הציוני שלח אתכם לספסלי האופוזיציה וכמעט הביתה. קרעי. מה עם הארנונה? 777 זה אתה. מעונות היום, מה איתם? הבטחת בחירות. 777. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש, לצערי הרב, לא מעט אנשים טובים, שמקבלים הסתה מוחלטת עם שקרים מוחלטים כאילו זה קץ הדמוקרטיה.

החוקים האלה זה ברוך השם תיקון לדמוקרטיה הישראלית, שסובלת כבר במשך קרוב ל-30 שנים מריקון הסמכויות של הבית הזה וריסוקן על ידי הדוקטרינה של אהרן ברק.

אני מוכן לדבר ולשוחח ולהרגיע. דרך אגב, גם בצד הזה יש הרבה מאוד אנשים, כמו הסרטונים של מתן כהנא, שבדיוק אומרים את הדברים שאנחנו מדברים עליהם, וגם חברים אחרים שחושבים, או לפחות חשבו עד לא מזמן, שהדברים הללו צריכים להיעשות. באופן טבעי שיח זה לגיטימי ואנחנו בעד. לא יכול להיות שיש פה שטיפת מוח של ערוצי תקשורת, מיליונים שמושקעים בלהטעות את הציבור, ולמכור לו איזשהו סוף דמוקרטיה, שזאת שטות מוחלטת. ברוך השם, סוף-סוף הכנסת תוכל להיות דומיננטית, כפי שהיא צריכה להיות, ולא מסורסת על ידי בית המשפט שמשכפל את עצמו, וכל מה שאנחנו עושים זה בסף הכול, שמע, היכולת שלך לעלות כל פעם, הסתיימה הערת הביניים.

תבינו, מה שקורה היום פה בחוץ זה עירוב של אנשים,

הם טובים ומודאגים שאפילו לא יודעים על מה הם שובתים ומפגינים, וקבוצת אנרכיסטים שהם לא רחוקים מפושעים שהגיעו לבתים של חברי כנסת כדי למנוע מהם לבוא, להצביע ולממש את זכותם הדמוקרטית,

זו עבירה פלילית שגם עליה יטופלו, ואת זה את מחזקים. אז אני פונה למנהיגי האופוזיציה ואומר לכם: אתם מוזמנים לשיח, אנחנו בהחלט רוצים לשמוע ולנסות להגיע להסכמות, אבל לא בדרך של כפייה, לא בדרך של אי-קבלה של הקואליציה. תראו את המצב האבסורדי, קואליציה עם רוב אומרת: אנחנו מוכנים לדבר, והאופוזיציה, מרוב פחד מאותם אנרכיסטים, בכלל אומרים: אנחנו לא רוצים לדבר איתכם. מי אתם? פעם אחת לא היית בוועדה, על מה אתה מדבר?

אתם קיבלתם את הרוב בעם,

חבר הכנסת קריב. אתם קיבלתם את הרוב בעם אבל אנחנו, המיעוט, נשלוט.

כי אנחנו שולטים בתקשורת, כי הנרטיב השקרי על קץ הדמוקרטיה מפחיד את האנשים. מספיק עם זה, קצת אחריות. תראו לאיזה מצב הגענו. אנחנו כפסע מאלימות, כפסע מדברים שכולנו נצטער עליהם. אני קורא לכם: תרגיעו את הרוחות, בואו לשיח. אני מאוד שמח שאנחנו מעבירים היום בקריאה ראשונה שני חוקים בסיסיים. הרי מה הם אומרים? חוק אחד אומר שחוקי-יסוד הם, עוד

חוקים שעליהם מתבססת החוקה, ולמעשה בעניין הזה, לצורך העניין, אפילו אהרן ברק השתמש, כדי לפסול חוקים. אז אם זהו הגישה, איך יכול להיות שמגיע חוק הלאום לבית המשפט העליון להחלטת בית המשפט העליון, האם הוא יקבל או לא יקבל את חוק הלאום. את הדבר זה צריך היה לזרוק מכל המדרגות. יואב, די. זו האמת. אתה יודע את זה בדיוק כמוני.

עוד שעה יאיר קם לשתות בקבוק והוא יבוא לדבר. חוק-יסוד: הלאום, חוק סופר חשוב. אני אומר לכם, זה שבית המשפט העליון החליט לדון אם הוא מקבל או לא מקבל אותו זה היה הסימון האחרון, שהסביר לכולם שהגיע הזמן לא ללכת לרפורמה, אלא להחזיר את הדמוקרטיה למדינת ישראל. איזו דמוקרטיה? תודה רבה. חבר הכנסת גדעון סער. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני 20 שנה ושלושה ימים הושבעתי בפעם הראשונה באולם הזה, ביום השבעת הכנסת השש-עשרה. לפי התאריך העברי או הלועזי? אני מדבר על הלועזי. כי אז גם אני נכנסתי, ואני סופר את העברי. אני מודה שזהו לי אחד הימים העצובים כאן. אחד מתחומי פעילותי היה תמיד רפורמות וחקיקה בתחום המשפט. עסקתי גם בהליכי בחירת השופטים לבית המשפט העליון. ב-2008 העברתי ברוב גורף, 55 נגד 11, בקריאה השלישית את החוק הקובע רוב מיוחס לבחירת שופטים לבית המשפט העליון. אני מאוד גאה בחוק הזה. זוהי דוגמה לרפורמה המבוססת על המסורת הקיימת, תוך פתרון מעשי של בעיה מזוהה, מיוריזציה שיש לה השפעה על הרכב בית המשפט, והיא עברה פה מקיר לקיר. מאז חוק זה נוצרו תהליכי הידברות, הסכמות ואיזון פנימי בהליכי הבחירה, שתרמו להטרוגניות בהרכב בית המשפט. בשנה שעברה העברתי, גם ברוב גורף, בוועדה לבחירת שופטים, שימוע פומבי למועמדים לבית המשפט העליון. מהלך זה נועד להבטיח את השקיפות הנדרשת באותו חלק של הליך הבחירה. מעולם לא תמכתי ומעולם לא פעלתי לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. מניסיוני כחבר הוועדה, ולאחר מכן כמי שעמד בראשה, לא רק שאין הדבר הזה נדרש, הוא גם לא רצוי. הוועדה הזאת הוקמה לפני 70 שנה בחקיקה של הכנסת השנייה. לפני כן, בשנים הספורות מקום המדינה ועד 1953 מונו שופטי בית המשפט העליון על ידי הממשלה, על פי הצעת שר המשפטים ובאישור הכנסת. שופטי יתר הערכאות מונו על ידי הממשלה,

שר המשפטים אך ללא אישור הכנסת. הנשיא השני של בית המשפט העליון יצחק אולשן, ציין בזיכרונותיו כי השיטה הייתה לקויה מאוד וכללה מקח וממכר בין הסיעות השונות.

שהותנע שנתיים אחרי קום המדינה על ידי שר המשפטים פנחס רוזן, הושלם בשנת 1953. השר רוזן, שהלך בעקבות מהלכים דומים שנעשו אז בצרפת ובאיטליה אמר: השיטה אובייקטיבית ביותר של מינויים היא שיטה המגבילה את השפעת הרשות המבצעת, וזאת אנו מציעים עכשיו. תתארו לכם, בראשית ימי המדינה, בזמן שלטון מפא"י, ויתר השלטון על השליטה בבחירת שופטים, והיום, בשנת 2023 אתם באים להשתלט על בחירת השופטים? כואב לי במיוחד שהצעה כזאת מובאת בזמן שלטון הליכוד. מנחם בגין, מי שהקים את הליכוד, דיבר אז בעד חקיקת החוק בדיוני ועדת החוקה,

"אנחנו באים להבטיח את אי תלותם של השופטים, ולשם כך עלינו להבטיח במידת האפשר גם את אי תלותם של ממניהם". אגב, הוא גם הציע ללכת צעד נוסף לקראת ייצוג השופטים בוועדה. אתם, חברי סיעת הליכוד, מתנקשים היום בדרכו ובמשנתו המשטרית של מנחם בגין עליו השלום. תתביישו. יש דברים שצריך לתקן במערכת המשפט שלנו, הרכב הוועדה לבחירת שופטים ממש אינו אחד מהם. השתלטות של הממשלה, הרשות המבצעת, באמצעות רוב קואליציוני על בחירות השופטים תשחית את מערכת השפיטה ותהפוך את בחירות השופטים להוסיף בסחר-מכר הקואליציוני,

תפגע באיכות השופטים הנבחרים, תביא בהכרח את השופטים המעוניינים בקידום לפסוק בדרך שלפי הערכתם תישא חן בעיני הרוב הפוליטי השולט באותה עת. תודה רבה. בוועדה לבחירת שופטים,

אדוני היושב-ראש, שר המשפטים דומיננטי כיו"ר ועדה. שופט אחד אי-אפשר לבחור בניגוד לרצונו. לגבי בית המשפט העליון, שופט אחד לא ניתן לבחור בלי הסכמת הרוב הקואליציוני. למה לפגוע בשיטה שבמשך 70 שנה יצרה לנו מערכת שיפוטית עצמאית, מקצועית, ישרת דרך, שזוכה להערכת העולם הדמוקרטי כולו? לא מושלמת, יש בה מה לתקן, אבל זה לתקן? זה להרוס בכדור אחד גם את הרשות השופטת וגם את האיזון בין רשויות השלטון. זוהי הפרת האיזון. נגמר הזמן. שמעתי את נתניהו מדבר על החזרת האיזון. זו חזרה לשנים הראשונות של שלטון מפא"י. לשם הוא כמֵהַּ לשוב.

הוא כבר מסיים.

בפנקס החבר של תנועת החרות, בסעיף הראשון נכתב אני מצטט: השקפת העולם של תנועת החרות מבוססת על "חירות היחיד, צדק חברתי ועליונות המשפט".

הערב אתם מפנים עורף לערכים הנאצלים והיסודיים ביותר של התנועה היפה הזו. אנחנו נישא את הרעיון והעקרונות שאתם השלכתם בהתמדה ובנחישות,

תודה רבה. חבר הכנסת בנימין גנץ. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, דמוקרטיה חפצת חיים חייבת להיות חזקה מבפנים וחזקה גם מבחוץ. משום כך עלינו לבצר בהתמדה את כוחן של הרשויות הדמוקרטיות במדינה, ובראשן מערכת המשפט, שחייבת להיות חזקה ועצמאית. בית המשפט העליון הוא עמוד התווך של הדמוקרטיה הישראלית.

הוא מגדלור של צדק ומוסר שתואם את היותנו חברה שוחרת חופש ומדינה שומרת חוק. הוא שוזר את העקרונות היהודיים והדמוקרטיים אלו באלו מתוך ראייה מאוזנת של צרכינו הריבוניים, גם הבטחת אופייה היהודי של מדינת ישראל וגם שמירה קפדנית על כבוד האדם וחירותו, כבוד האדם באשר הוא אדם. כשאנחנו שומעים מה חושבים משפטנים בין-לאומיים בולטים על בית המשפט העליון, אנחנו מתמלאים בגאווה רבה. פרופ' דרשוביץ כתב: ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון שפועלת מתוך עקרון שלטון החוק. באשר למצב זכויות האדם בה, בהשוואה לכל מדינה אחרת בעולם הניצבת בפני סכנות דומות, היא יוצאת וידה על העליונה. בית המשפט העליון שלה נמנה עם הטובים בעולם. פרופ' ארווין קוטלר, מי שהיה שר המשפטים של קנדה, קובע: האם יש פה בישראל מערכת משפט עצמאית? כך הוא שואל. ועוד איך, כך הוא עונה. שאו עיניכם אל המרחב הגועש סביבנו בחלקים נרחבים. אין בכלל מקום למחלוקות וויכוחים, לאיזונים ובלמים שניצבים ביסוד הדמוקרטיה. יש שם רק דרך חיים אחת ואמת אחת שאותן אוכפת החרב. הם מתגעגעים לימי הביניים, אנחנו בוחרים בקדמה. למרות כל זאת, יש מי שמנסה בימים אלה להפוך את הצדק על ראשו. הרשות הפלסטינית מבקשת להושיב את מדינת ישראל ואת צבא ההגנה לישראל על ספסל הנאשמים בבית הדין בהאג. אנחנו דוחים את המתקפה המשפטית החדשה הזו, אנחנו דוחים אותה מכול וכול. לא נתיר לתוקפן להפוך את היוצרות ולהצטייר באופן ציני כקורבן. הדרישה הפלסטינית נשענת במרומז על הכזב שבישראל אין מערכת משפט מתפקדת וראויה לשמה. ובכן, זהו שקר. הפסיקה ואכיפת החוק עומדות בסטנדרטים הגבוהים ביותר בקהילה הבין-לאומית. אנחנו נמשיך להילחם בטרור, אנחנו נמשיך להגן בתוקף על מדינת ישראל ועל מוסדותיה הדמוקרטיים,

ועל מוסדותיה המשפטיים, ובראשם בית המשפט העליון. בשעה חגיגית זו לעולם המשפט ולממלכתיות הישראלית, אנחנו מאשררים את בחירתנו בדמוקרטיה ואנחנו מתחייבים שנוסיף להגן עליה, כדי שהיא תוסיף להגן עלינו, עוד ממש 45 שניות. מכובדיי, אני מבקש להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו, שחסך לי את כתיבת הנאום הערב. הדברים הנוכחיים האלה, שנאמרו על ידך, אדוני ראש הממשלה, בינואר 2015 בטקס חילופי נשיאת בית המשפט העליון, עת עוד הייתי רמטכ"ל, קצת אחרי מבצע צוק איתן, מדברים בעד עצמם. ומה אומר, אדוני ראש הממשלה, פרופ' דרשוביץ היום? זכויות המיעוטים בישראל נמצאות בסכנה. הייתי מצטרף למחאה ברחובות. התוכנית תחליש את מעמדה של ישראל ואת המעמד של בית המשפט העליון. יהיה לי הרבה יותר קשה להגן על ישראל מול מבקריה. הלוואי שנתניהו, כך הוא אומר, לא היה נותן לסמן הימני בקואליציה להכתיב לו את מה הוא יהיה.

אני יודע שהזמן קצר, ולכן אני מסיים: לא נותר לי אלא לשאול את ראש הממשלה: מה נשתנה? עדיין לא מאוחר למנוע את הרס הדמוקרטיה, את הפגיעה בצה"ל ובהחברה הישראלית. אני מתריע שאחרי הקריאה הראשונה והמבישה שתהיה פה הלילה, כשאקדח החקיקה יהיה טעון, יהיה הרבה יותר קשה לשבת ולדבר ולהחזיר את הגלגל אחורה. אל תביאו אותנו לשם.

אני קורא לנתניהו ולכל חברי הקואליציה: עצרו עכשיו. בואו נעשה את מה שהעם באמת רוצה, נשב עוד היום כאן בכנסת ונדבר על רפורמה אמיתית. עוד לא מאוחר. תודה לחבר הכנסת בני גנץ, ואני מתכבד להזמין את שר המשפטים וסגן ראש הממשלה חבר הכנסת יריב לוין לומר את דברו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, הלילה הזה, שבו זוקפים את קומתם המוני המוני אזרחיות ואזרחים שקולם לא נשמע ואמונתם נרמסה במשך עשרות שנים על ידי מערכת משפט, חבר הכנסת גלעד קריב, קריאה ראשונה. שהייתה עיוורת לצורכיהם, שזלזלה בהם, שהייתה סגורה בפניהם. שתוק. חבר הכנסת פרוש, לא לעזור לו. חבר הכנסת קריב,

בלילה הזה אני עומד כאן בנחישות ובגאווה גדולה כדי להשמיע את קולם וכדי להבטיח שמכאן והלאה קולם יישמע, יישמע במערכת המשפט, וכפועל יוצא, יישמע גם במקומות אחרים: באקדמיה, בתקשורת, בהרבה מאוד מקומות שהשיח בהם היום, אם אפשר לקרוא לזה בכלל שיח, הוא חד-צדדי, הוא מדיר, הוא מתעלם מהרוב הגדול של אזרחיות ואזרחי ישראל. אני מבקש להתייחס למסע ההפחדה המביש שמתנהל בעניין הרפורמה שאני מוביל יחד עם חברי יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת שמחה רוטמן, שאני מבקש להודות לו ולרבים רבים מחברי הכנסת ששותפים ביחד איתו לעבודה המצוינת שנעשתה בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

חבר הכנסת שטרן. ואני מבקש להזים את כל הטענות השקריות, חסרות הבסיס, המסיתות, שנשמעות בעניין הזה. אני שומע את טענות הכזב על קץ הדמוקרטיה, ואני אומר לכם, ואתם יודעים את זה היטב בתוך-תוככם, שמה שאנחנו עושים זה להשיב את הדמוקרטיה, להשיב את ישראל למשפחת המדינות הדמוקרטיות, כפי שהיא בכל העולם המערבי. אני מציע רק להסתכל על המצב הקיים. תראו מה קורה בערוצי התקשורת, תראו מה קורה באקדמיה, תראו מה קורה במערכת המשפט.

במקומות שבהם צריך להיות פלורליזם, צריכה להיות ביקורתיות,

תראו מה קורה בצמרת הליכוד, נתניהו,

תראו את ההתקפה של אותה שופטת שרק מפאת כבודה אני לא ארחיב על הנסיבות שבהן היא סיימה את כהונתה. איזו התקפה היא עשתה על כבוד השופט מודריק, השופט בדימוס, רק משום שהוא העז להביע את דעתו, לתמוך בחלק ממרכיבי הרפורמה. באיזו מדינה יש תקשורת כזאת מוטה, יש בית משפט כל כך מוטה, יש אקדמיה שמקיימת כנסים שהתנאי להשתתף בהם הוא הבעת דעה אחת בלבד? זה המצב העגום שאתם דרדרתם אליו את ישראל ורוצים להשאיר בו את ישראל. מתקיים כאן טקס בחירות, מין אירוע מוזר כזה שבו נבחרת הכנסת ונבחרת ממשלה, אבל זה לא באמת משנה, כי גם כשאנחנו בשלטון, אתם שולטים, ולכן לכן אתם נאבקים כפי שאתם נאבקים. איפה?

ואני אומר לך, חבר הכנסת קריב, זכותך לצעוק, זכותך למחות, ואני אעמוד על הזכות הזאת.

אבל מה שהיה לא יהיה יותר. נכון. בזה אנחנו מסכימים. הדמוקרטיה לא תהיה אותה דמוקרטיה. בתקשורת המגויסת מדברים על הפיכה משטרית.

אז אני רוצה לספר לאזרחי ישראל את האמת. באמת הייתה כאן הפיכה משטרית. אגב, כדרכן של הפיכות היא נעשתה על ידי אדם אחד, כבוד נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט בדימוס אהרן ברק, השרה מאי גולן, תודה. חבר הכנסת קריב. אדם אחד, נשיא בית המשפט העליון בדימוס ברק, שלקח לעצמו יש מאין את הסמכות להיות מעל הממשלה, מעל הכנסת, מעל העם, בעצם מעל כולם, אדם שהשתיק בברוטליות כל ביקורת, הפך את כל מי שביקש לשנות משהו לאויב. כל הצעה לשינוי הוא קרא לה "חרוזי רעל". ואתם מדברים כאן על רפורמות שצריך לעשות, הצעת חוק אחת לא הבאתם אף פעם, אף אחד מכם. גם אתם לא. רק גיביתם אותו כל השנים. אני הבאתי אין-ספור הצעות, אתם גיביתם אותו כל השנים. כי אנחנו לא צריכים להביא. אנחנו צריכים את הרס בית המשפט? 15 שנה לא הבאת, יותר מ-15 שנה.

ביבי זרק מכל המדרגות. היית בנפטלין עד לפני יומיים. היית בנפטלין.

כי יש כתבי אישום? 15 שנים הייתם.

חברי הכנסת, תודה רבה. תודה. גיביתם אותו כל השנים.

מאי, את מצביעה נגד,

גם כשהוא אמר "חרוזי רעל" לא שמעתי מכם ביקורת.

מביבי שמעת?

כולנו יודעים שאם היינו מציבים קלפי בישיבת סיעת יש עתיד, קלפי חשאית, היה שם רוב גדול בעד הרפורמה הזאת, כי זו העמדה האמיתית של יאיר לפיד עצמו, וזו האמת, אתם יודעים אותה טוב מאוד. זאת לא רפורמה, זאת הפיכה משטרית.

לנו יש את יאיר ואצל יאיר אפשר, חברי הכנסת, תודה. עכשיו אני רוצה לומר מילה על הטענות, איזה בלם אחד יש לכוח שלכם? בלם אחד,

כל מי שאומר לו משהו, חברי הכנסת, בבקשה. אבל אני מסכים. אני מבין מאיפה נובעת, שלוש דקות,

נותן דקה וחצי. חברת הכנסת דבי ביטון. אני הרי מבין מאיפה נובעת הטרוניה. אתם פשוט זוכרים את התקדימים. אתם זוכרים למשל את נשיא בית המשפט העליון בדימוס ברק, שהוא קבע את כל הקביעות על כך שיש חוקה למדינת ישראל, טוב, לזה גם אני אעצור ואברך את חבר הכנסת טופורובסקי: ברוך השב אלינו בבריאות. חבר'ה, לא לחבק אותו חזק מדי. זהירות על הגב. ברוך שובך, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. חברי הכנסת, הדיון לא הסתיים. אדוני היושב-ראש, איך אומרים? כבר עשינו משהו טוב. אתה רואה? ככה בונים רפורמה.

תראה איזה יופי,

זה יכול להיעשות מייד, אתם רק לא רוצים לדבר. אפשר לעשות הידברות. בלי תנאים בוודאי שאפשר, אין שום בעיה. אני הראשון שרוצה וקורא לזה. חברי הכנסת, כולנו מצטרפים לברכות לחבר הכנסת בועז טופורובסקי, ששב אלינו, ומאחלים לו החלמה מהירה ורפואה שלמה.

הדיון עוד לא

חברי הכנסת, ברשותכם, נשוב לדיון.

חבר הכנסת טופורובסקי, בועז ידידי, אני רוצה קודם כול לברך אותך, ברוך שובך. חסרת לנו כאן באמת. אני רוצה לומר לך שלפחות על פי מה שראיתי עד עכשיו זו הייתה פעולת הפיליבסטר הכי יעילה של האופוזיציה החדשה מאז תחילת הקדנציה. אז שאפו. רק שלא יאשימו אותנו בתאונה. פיליבסטר של, אדוני, אנחנו לא נאשים את בג"ץ בתאונה של בועז. אדוני היושב-ראש, אתה רוצה שאני אמשיך? חברי הכנסת, אנא שבו במקומותיכם. אנא שבו במקומותיכם. השר לוין, בבקשה. מכובדיי חברי הכנסת, אני באמת מבקש לשאול: כשנשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק ביצע את ההפיכה המשפטית שהוא עשה, הוא התייעץ עם מישהו? הוא קיים עם מישהו בכלל דיון על העניין הזה? הוא בכלל ספר מישהו? כשהשופטים הלכו פעם אחר פעם והתערבו בעבודת הכנסת, המציאו לעצמם עילות שלא קיימות באף מקום בעולם, הוא קיים דיון עם מישהו? הוא התחשב בנו בכלל? עניינו אותו באיזושהי צורה? אנחנו מקיימים ברפורמה הזאת באמת דיונים בהיקף שלא היה כמוהו, אני לא זוכר לפחות, באף חוק. אבל אני אגיד לכם יותר מזה: הנשיא בדימוס ברק לא יושב כאן, באולם הזה, אבל אתם כן. ואני ניסיתי להיזכר מה המקרה הכי קרוב שאני זוכר לדיון מקיף בכנסת בנושא חשוב,

זה היה לא מזמן בהסכם הימי עם לבנון, נכון? שם קיימתם הידברות עם האופוזיציה,

חבר הכנסת ביטון? שם הבאתם את ההסכם, מה זה שייך? אתם הבאתם? אתם הבאתם? זה שייך לחובה שלכם לקיים דיון? אם ההסכם לא טוב, למה לא ביטלתם?

יש לכם קואליציה.

זה לא שייך לטיב ההסכם. חברת הכנסת ביטון, את כנראה לא מבינה מושכלות יסוד בעבודת הבניין הזה.

אני עונה לכם. אתם החרמתם את הוועדות. אני עונה לכם. אתם הסכמתם להביא את ההסכם הזה לדיון בכנסת? לא.

הסכמתם להביא אותו להצבעה במליאה? לא. את המליאה לא החרמנו. למה, תבחרו איפה גם?

שום דבר. אפשר לא להביא דיון למליאה, בוועדות?

ואז אמרתי, היושב-ראש, קשה ככה. אני מצטער, אני בעד לשמוע הערות, אבל לא כל משפט. נכון. כמו שאומר כאן השר דיכטר, מסרתם שטח טריטוריאלי לחיזבאללה, ללבנון, למדינת אויב. לא הסכמתם לקיים פה אפילו דיון ולא הצבעה. למה ראש הממשלה אמר,

אבל אני בטוח שאפשר למצוא בכל זאת דוגמאות להידברות נוסח השמאל הישראלי. אדוני שר המשפטים,

נזכרתי בעוד דוגמה מפוארת להידברות, איזו הידברות עשיתם ערב תוכנית ההתנתקות. כל הכבוד. כל הכבוד. כל הכבוד לכם. ראיתי אתכם. חברי הכנסת, תודה רבה. ראיתי, אגב, את התקשורת. חברי הכנסת, שמענו את ההערה כבר בפעם החמישית. שמענו את ההערה כבר בפעם החמישית. תודה. ראיתי אתכם, ראיתי את התקשורת, חבר הכנסת פורר. חבר הכנסת להב הרצנו, קריאה ראשונה. נאבקים למען הדמוקרטיה. איזו צביעות ואיזה סטנדרט כפול. חברות וחברי הכנסת, אנחנו, חברות וחברי הכנסת, אנחנו,

אולי תקשיב לי קצת, לא יזיק. חברות וחברי הכנסת, אדוני, אפשר, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה להפתיע אתכם. חבר הכנסת להב הרצנו, אני רוצה להפתיע אותך, אתה לא נותן לי. אני רוצה להפתיע אתכם ולומר לכם שאנחנו לא ננהג כמוכם. לא נהגנו כך עד עכשיו ולא ננהג כך גם להבא. אני רוצה מכאן להושיט יד, ואני מושיט לכם יד, לכל אחת ואחד מכם אני מושיט את ידי, ואני רוצה דווקא לכם לומר משהו בעניין אותם אזרחים יקרים, והם אזרחים יקרים, שיושבים עכשיו בבית וחלקם הפגינו גם כאן בחוץ והם באמת דואגים, ויש אנשים כאלה, אני יודע את זה. אני גם מוכרח לומר שאני לא מתפלא שהם דואגים, משום שכשהם רואים את מה שמשודר בתקשורת והם שומעים את הדברים חסרי האחריות שאתם אומרים והם שומעים ראשי ממשלות לשעבר שמתנהגים כאחרוני הבריונים ברחוב, הם באמת נבהלים, ואני לא מתפלא. ואני רוצה לומר להם שני דברים:

להסביר להם באמת בקצרה על מה אנחנו מצביעים היום ולמה מה שאנחנו עושים הוא חיזוק הדמוקרטיה והוא בטח לא קץ הדמוקרטיה. ואני גם רוצה גם להושיט להם יד באמצעותכם כדי שאולי סוף-סוף נקיים באמת הידברות, נקיים שיח, ננסה לפחות בלי תנאים, מתוך כוונה להגיע להסכמות ולא למנוע את החקיקה. נשמח לדבר. אתם לא מכבדים את בקשת הנשיא אפילו לעצור את החקיקה. אין אף מדינה בעולם, שבה היועץ המשפטי לממשלה מחליט במקום הממשלה.

אין אף מדינה בעולם שבה ביד אחת מחליטים שחוקי-יסוד הם חוקה, למרות שחוק מתקבל בלי השתתפות אפילו של מחצית חברי הכנסת, כמו חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. אפילו לא מחצית חברי הכנסת השתתפו בהצבעה. כי הייתה הסכמה.

ביד אחת מחליטים שזו חוקה וביד השנייה מחליטים שיש סמכות להתערב בחוקה. איפה נשמע דבר כזה? תנו לי בית משפט אחד בעולם, חקיקה. איפה נשמע ראש ממשלה, איפה נשמע? תנו לי בית משפט אחד בעולם, חברת הכנסת מירב כהן,

שהוא שם את עצמו מעל לחוקה ואומר: אני יכול לשנות את החוקה בפסיקותיי. יש שם חוקה.

אז אם אין חוקה, תנו לי מדינה אחת בעולם, תעשה חוקה.

תנו לי מדינה אחת בעולם שבה אפשר לפסול חוקים שנוגדים את החוקה בלי שיש חוקה.

אז תחליטו, יש חוקה או אין חוקה? או שיש חוקה כשנוח ואין חוקה כשנוח, או שבית המשפט פוסל חוקים מכוח החוקה ומבטל את החוקה שהיא לא חוקה. אבל אין חוקה.

מי ישמור, אין אח ורע לדבר כזה.

רבותיי, אנחנו מצביעים היום על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. שינוי המשטר במדינת ישראל, על זה אנחנו מצביעים. ואני אומר לכם, אין אח ורע בעולם לוועדה בהרכב הזה. יש מדינה אחת כזאת, חברת הכנסת מירב כהן, אחת, שיש בה ועדה בהרכב הזה? תני לי דוגמה אחת. הרי אין אף אחת.

איזה בלם,

עכשיו תראו מה קורה בוועדה הזאת שאתם כל כך מתעקשים איתה. תראו מה קורה.

למה פירקת אותה? מאוד מאוזנת. הינה, אני אסביר על האיזון.

אני אסביר על האיזון, יושב-ראש הכנסת לשעבר. זו בדיוק הבעיה. אם זה נקרא אצלכם איזון, טוב שאנחנו פה כדי לתקן. בוא ואני אספר לך מה קורה שם. איזו יד הושטת?

בואו לא נצביע הערב ונדבר. קדימה. יש היום בוועדה לבחירת שופטים תשעה חברים, והמצב הוא כזה,

כשאנחנו נמצאים באופוזיציה, יש שלושה שופטים, שני שרים, חבר כנסת מהקואליציה, כאשר אתם בשלטון, וגם שני נציגים של לשכת עורכי הדין, בסך הכול שמונה חברים שמצביעים יחד. כשאנחנו באופוזיציה, יש לנו חבר כנסת אחד מהאופוזיציה,

שקולו לא נספר ואף אחד לא רואה אותו. מה שנקרא, נדמה לי שהיה פעם ספר "שמונה בעקבות אחד" שמונה נגד אחד. שכחתם שלא נתתם לנו את זה?

רגע, רגע, רגע. אל תפריעו לי. אני יודע שלא נוח לשמוע.

עכשיו, בואו תראו מה קורה, לא נוח לך לשמוע. אגב, חבר הכנסת לוי, כאן מעגנים לראשונה חבר כנסת

לכן, אני בטוח שתצביעו בעד.

תקרא לו "עלה תאנה",

שם פרטי: עלה, שם משפחה: תאנה.

זה רעיון מהפכני, חבר הכנסת, מזל שיש אחד. אין ספק שגם יספרו אותו כמו שסופרים אותנו. כן, עלה תאנה. יש גם סיכוי שהוא יהיה הרוב. תגיד לי, אתה מאמין לעצמך? טוב, חברת הכנסת בן ארי, בואי תראי קסם. בואי ואני אראה לך קסם מדהים. יש ספר "שמונה בעקבות אחד". בטח קראת את זה, כי אתה אדם מלומד. את יודעת כמה עולה הופעה של הודיני, כמה כסף משלמים כדי לראות קוסם רציני? בואי ואני אעשה לך קסם מדהים.

איך העם מכריע בהכרעה דמוקרטית בבחירות, ופוף,

תראי איזה קסם נהדר.

אמרנו, כשאתם בשלטון יש להם שמונה קולות ולנו אחד, אבל מה קורה כשאנחנו בשלטון? יש לנו יש שמונה, קסם, תראו איזה יופי: לנו יש שרים וחבר כנסת מהקואליציה, שלושה, ולכם יש שלושה שופטים, שני נציגים של לשכת עורכי הדין וחבר כנסת מהאופוזיציה, שישה. איזה יופי. למה אתה חושב שהשופטים הם שלנו?

השופטים שלך עובדים אצלך.

עכשיו, אחרי שסידרנו את זה, אפשר לעשות בחירות, כי אין חשש שהנבערים מדעת, ומה קורה כשאתם, כל השופטים, האספסוף, הימין הנורא הזה, חס וחלילה, יחזיקו בשלטון, כי אנחנו מסודרים. אם נפסיד, חס וחלילה, נכון? יהיו לנו 3:6, ואם ננצח, יהיה לנו בכלל כיף, 1:8. איזה כיף. לא פלא שאתם נלחמים ככה לשמור על המערכת המאוזנת הזאת, חבר הכנסת מיקי לוי, אדוני יושב-ראש הכנסת לשעבר. מתי אתם ישבתם באופוזיציה?

על מה אתה מדבר? 40 שנה בקואליציה.

דמוקרטיות אחרות. בארצות הברית הנשיא ממנה והסנאט מאשר.

באף מדינה בעולם אין מצב שבו השופטים בוחרים את עצמם בחדרי-חדרים, בלי פרוטוקול, ושבו לצד אחד יש שליטה מוחלטת במערכת וצד אחד לא יכול לבוא בשערי בית המשפט. איך אמר נשיא בית המשפט העליון ברק,

ויותר טוב ממנו אי-אפשר היה לנסח את זה, תקשיבו למה שהוא אמר, דברים מדהימים. רבותיי, באמת אנחנו הרי חסרי השכלה וחסרי בינה ודעת, בואו נשמע ממישהו שיודע ללמד אותנו, אז אני אשתדל להביא את זה בשמו. אתם שומעים, אזרחי ישראל? כך אמר נשיא בית המשפט העליון שלכם: "צריך להבין שבית המשפט העליון הוא משפחה אחת. גם אם יש דעות שונות, טובתה של המדינה היא שיהיה בית משפט קוהרנטי, שהיחסים בו יהיו כמו במשפחה, עם כל חילוקי הדעות. לא ניתן להכניס למערכת הזו מישהו שאינו חלק מהמשפחה".

ואני אומר לאזרחי ישראל: אנחנו נכניס לבית המשפט העליון את מי שאיננו חלק ממשפחת האצולה הזו, שהפכה את בית המשפט לנחלה פרטית שלה. יהיה בה מקום לכולם, לכולם, מהצד הזה וגם מהצד הזה.

זה לא שוק. בלי מחיאות כפיים. רק טובתכם, רק טובתכם, ולא לעצור, השופט חשין אמר: "מי שירים ידו על ביתי, אני אגדע את ידו". והם באמת עשו את זה, השופטת גביזון, פרופ' גביזון, אחת מענקיות המשפט, נחסמה, משום שיש לה אג'נדה. לא אפשרו לה להיבחר לבית המשפט העליון. כך היה לרבים רבים, פרופ' נילי כהן ואחרים. אבל אני אגיד לכם למי כן היה מקום בבית המשפט העליון. מה שציטטת קודם, 1, 2 או 3? רבותיי, אני אגיד לכם למי כן היה מקום. הרי אין מערכת אחת במדינת ישראל שיש בה קשרי משפחה ונפוטיזם כמו שקיימים במערכת המשפט, כי זו הרי משפחה. בוא לרבנות הראשית.

איפה התמחו ילדיו של הנשיא בדימוס ברק? בבית המשפט הרבני אין קשרי משפחה?

רעייתו שימשה כשופטת בבית הדין לעבודה, כאשר בית המשפט העליון הוא ערכאת ערעור. גם המשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט תיאודור אור, זה לא הפריע לאף אחד שאשתו שופטת בבית המשפט המחוזי בעודו יושב בעליון, כשהחברים שלו, שאיתם הוא אוכל צוהריים, הם שדנים בערעורים על פסקי הדין שלה. זה הפריע לכם פעם? אמרתם על זה איזו מילה? למה זה לא הפריע לך 40 שנה?

חברת הכנסת פרידמן. את יודעת למה? את יודעת כמה הצעות חוק הבאתי? 23 שנה אני נאבק. 23 שנה.

אבל הוא עונה לי, הוא מדבר איתי, ואם הוא מדבר איתי, אז שיענה. עשרות מקרים, עשרות מקרים. שיענה למה עכשיו, למה לא לפני

הכול בשם הדמוקרטיה שעומדת להיחרב, כי נשנה את זה וכי כל עם ישראל יוכל להרגיש שבית המשפט הוא פה שלו והוא בית שלו. תתביישו לכם. רבותיי, אני שומע שאם אנחנו ניגע בשיטה הקדושה הזו, על הרבנות, של נתניהו, לא הבאת חוק אחד,

אה, הינה, בדיוק, הערה במקומה, בדיוק לזה אני מגיע. מפא"יניק, זה הכול.

חבר הכנסת נאור שירי לפחות ניחן בכושר נבואי, כי הוא באמת אמר בדיוק את משפט הפתיחה הנכון לדברים הבאים שאני הולך להגיד. יש לי עוד הרבה, תראה, חבר הכנסת נאור שירי, זה מסתדר טוב עם הפועל תל אביב.

הייתה לפחות אמונה,

אתם הרי מדברים על זכויות המיעוט, אז כבר הראיתי איך שמרתם על המיעוט בהסכם הימי עם לבנון, במקרים אחרים, אבל אני אגיד לכם משהו. את המסרים

לפחות אנחנו יודעים דבר אחד: בוועדה המהוללת לבחירת שופטים שומרים בקפדנות על זכות המיעוט. איך אנחנו יודעים? כי יושבים שם שופטי בית המשפט העליון. הם הרי לא ייתנו לפגוע בזכויות המיעוט אף פעם. מה נעשה בלעדיהם? אז תסבירו לי איך קרה שכשאבי ניסנקורן היה שר המשפטים והביא מינוי של 61 שופטים בהליך אינסטנט, בישיבה אחת, בלי לדבר בכלל עם השרה רגב, שייצגה אותנו אז בוועדה לבחירת שופטים, איך יכול להיות שהשופטים הצביעו כולם איתו בהתלהבות? מעניין מי היה בשלטון, 30 שנה שלטתם,

בכל דבר שלא הצלחתם לעשות אתם מאשימים אותנו. אגב, חבר הכנסת נאור שירי. את ההתנתקות אנחנו, חבר הכנסת נאור שירי, קריאה ראשונה. תסבירי להם, השרה רגב, נא לא לעזור לי. חבר הכנסת אלמוג כהן. שותה מטרנה? זה מנהיג, חבר הכנסת אלמוג כהן, קריאה ראשונה. כבר הרגתם אותנו עם ההתנתקות הזאת. שמישהו, חבר הכנסת נאור שירי, קריאה שנייה. לא, רק הבהרתי לה שהיא הייתה דוברת. לא צריך להסביר, תודה.

צריך להזכיר לה. היא שכחה. אז אני רוצה לומר לכם, ובעיקר לומר לאותם אזרחי ישראל,

רגב. השרה רגב, אני לא חושב שאני צריך לקרוא לשרים בישיבה הזאת. אז אני רוצה לומר לכם, ובעיקר לאותם אזרחי ישראל שמודאגים,

לא הבנתי איפה היד. יד מושטת, עדיין תלויה באוויר, כי אתה לא מאמין, אבל נחזור לזה, אני מבטיח לך. יד מושטת בעד החוק. שום אגרוף. אתה מכיר אותי, אני לא איש של אגרופים. טוב.

אדוני היושב-ראש? חבר הכנסת רון כץ, תודה. מס' אחת שיצא מהקבוצה, אז רבותיי, אני רוצה לומר לכם ולהזכיר לכם, אני רוצה לומר שני דברים על השינוי הזה שאנחנו עושים, ואני מציע שתקשיבו,

כי אתם ראיתם מה המצב הקיים. עכשיו אני אגיד לכם לאן אנחנו רוצים להגיע, וכמה זה צודק וכמה זה דמוקרטי וכמה זה נכון.

חברת הכנסת מירב בן ארי, אני אתחיל לקרוא.

אני רוצה להזכיר לכם מה היה קורה לו היינו מיישמים את הרפורמה שאני מציע לפני עשר שנים. בעשר השנים האחרונות, הונגריה. נתניהו לא נתן לך לעשות את זה לפני עשר שנים,

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. הוא לא היה נאשם אז.

קריאה ראשונה. הוא לא נתן לך לעשות את זה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, תודה. הוא לא היה נאשם, אז לפני עשר שנים הוא לא רצה. ההבדל הוא שוחד, מרמה והפרת אמונים.

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אני קורא אותך לסדר,

גם קריאה עשירית, מה זה משנה. חברת

זה הופך אותנו לדיקטטורה, משנה איזה קריאה זו? חברת הכנסת שיר סגמן, אני אומר לך משהו שאני הייתי שמח אם תחילי גם על עצמך: מוטב מאוחר מאשר אף פעם. יש לך הזדמנות הלילה. אהה.

אני אומר לכם, כפי שאמרתי, שני דברים: רבותיי, אני אומרת לחברים שלך מהליכוד: אתם יכולים להצביע אחרת. רבותיי.

חברי הכנסת סעדה, ביסמוט, מלביצקי, זה לא עוזר לי, זה לא עוזר לנו. רבותיי, לאורך העשור האחרון כיהנו בישראל שורה של ממשלות בהרכבים שונים ומגוונים. בשתיים מהן סיעת יש עתיד הייתה חברה משמעותית מאוד, באחת מהן הייתה חברה סיעת המחנה הממלכתי, בחלקן הייתה חברה סיעת ישראל ביתנו, גם העבודה הייתה, אבל בואו נסתכל על זהות שרי המשפטים שכיהנו כאן בעשר השנים האחרונות. מי מינה את השרים? ציפי לבני הייתה. אילת שקד הייתה.

אני לא מבין מה זה שייך. אולי תקשיב?

תשמע מה הרעיון, ואז, תקשיב, אולי תשמע. כבר סיכמנו שיש לי, זה נורא מפריע לי לשמוע את השר. לא טוב לקחת הכול ברצינות תהומית כזאת. תשמע. אז הייתה ציפי לבני, והייתה אילת שקד, והיה היושב-ראש דהיום אמיר אוחנה.

והיה אבי ניסנקורן, נדמה לי שאפילו בני גנץ היה לפרק זמן קצר. היה גם

והיה גדעון סער, קודמי בתפקיד. כל אחד מהם בא מכיוון אחר ועם תפיסת עולם אחרת ועם עמדה שונה. אוחנה, לו מה שאני מבקש לעשות היום היה מיושם לפני עשר שנים, כל אחד מהם היה מביא את החלק שלו לתוך העניין, ואני חושב שהיינו מקבלים בית משפט ומערכת משפט מגוונים, פלורליסטיים, עם ביטוי לכולם,

בלי רוב לצד כזה או אחר.

היינו משיגים בית משפט שהיה בו אמון ציבורי עצום. לא כמו המצב הנוכחי.

אף אחד לא עוצר אותי עכשיו, מי עצר אותך 14 שנה?

ואני אגיד לכם עוד דבר, וגם הוא חשוב מאוד.

רבותיי, עקרון הפרדת הרשויות, שאותו אנחנו משיבים היום, נמחק וטושטש, קובע דבר מאוד פשוט: אין מצב שהשופטים בוחרים את עצמם.

זה לא יכול להיות. עבריינים. עבריינים יבחרו, חברי הכנסת, תודה רבה. אני יודע שזה קשה, אני יודע כמה זה קשה. הרי אין מענה על הטיעונים האלה, אז צורחים. אז אני מציע להקשיב, אולי להקשיב פעם אחת. הפרת אמונים. תנסו להקשיב, לא קורה כלום. לא יקרה לכם שום דבר. אנחנו מקשיבים לך כבר שעה.

אני אומר עוד דבר והוא חשוב מאוד, וזה הצד השני של העניין. אז מצד אחד נקבל בחירה פלורליסטית, אבל בצד השני נקבל עוד דבר: מרגע שהשופט נבחר, הוא עצמאי.

זה כל הפרדת הרשויות. הפוליטיקאים, אתם בוחרים את השופטים,

רבותיי, בכל העולם הדמוקרטי נבחרי ציבור ממנים את השופטים, חבר הכנסת נאור שירי. ומרגע שהם מתמנים, הם עצמאים. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. כך זה עובד בכל מקום. חברי הכנסת קריב, כסיף.

איבוד של הזכויות, כך זה עובד בכל מקום. חבר הכנסת כסיף. וכך מובטחת, חבר הכנסת כסיף. עצמאותה ההכרחית של מערכת המשפט. ואנחנו ראינו, אגב, אם כבר רוצים לדבר על זה, ראינו שאפילו בארצות הברית, אותם שופטים שמונו על ידי הנשיא טראמפ, כאשר באו העתירות על הבחירות בארצות הברית, פסקו כפי שפסקו ולאו דווקא כפי שרצה מי שמינה אותם.

זה לא שייך לחוקה. חברת הכנסת בן ארי.

עתירה על תוצאות הבחירות לא שייכת לחוקה, אתם יודעים את זה טוב מאוד. חברי הכנסת כהן וברביבאי.

חשבתי שחוקי-היסוד הם חוקה ומכוחם פוסקים חוקים, אז אין חוקה? אז איך פוסלים חוקים? אז איך ברק אמר שזאת חוקה? תחליטו כבר. אולי תחליטו?

אולי תחליט אתה עם מי אתה מדבר, איתנו או עם ברק. אם אתה מדבר איתנו, אנחנו עונים. חבר הכנסת להב הרצנו, חברת הכנסת מירב בן ארי, אם אפשר לא כל משפט שלישי, כל משפט חמישי. קצת יותר איפוק. בסדר?

הרפורמה בעניין הרכב הוועדה לבחירת שופטים תייצר את מה שאין היום: היא תייצר פלורליזם, היא תייצר,

שימוע פומבי בוועדת חוקה, כלומר שקיפות מלאה, היא תביא שופטים מכל חלקי העם, והיא תשמור על עצמאותם של השופטים ברגע שהם יתמנו. והדבר השני שנעשה, שאנחנו עושים כבר היום

הדבר השני שאנחנו עושים כאן היום הוא הקביעה הברורה שבית המשפט לא יוכל להתערב בחוקי-יסוד, כפי שאף בית משפט בעולם לא יכול להתערב בחוקה. זה דבר פשוט, הגיוני, קיים בכל העולם הדמוקרטי. אין בית משפט שהוא מעל החוקה, אין בית משפט שהוא מעל העם, חבר הכנסת נאור שירי, אתה כבר בקריאה שנייה. אין חוקה,

ופה אני חוזר, חבר הכנסת שטרן, ליד שלי, המושטת כבר למעלה מחודש וגם מתחילת הנאום הזה, היד שאתם מסרבים להושיט לה את ידכם.

רבותיי, כמו שהראיתי כאן, מסע ההפחדה שמתנהל נגד הרפורמה הוא חסר כל בסיס עובדתי ומשפטי כאחד. אני קורא לכם, ואני אומר לכם: אני קשוב להערות, אני קשוב לדברי ביקורת עניינית כשיש כזאת, ואני מצפה מכם, חבריי לאופוזיציה: ביקורת, כן, הפגנות, בוודאי, אבל לא נקבל שום אלימות, לא נקבל BDS מבפנים, לא נקבל ניסיונות לפגוע מבפנים בכלכלה כדי לעצור הליך חקיקה בכנסת. אני מושיט את ידי אליכם. הניסיונות שעשיתם להתנות תנאים ולהלך אימים כדי למנוע את החקיקה נכשלו וייכשלו. לא זאת הדרך.

אני פונה מכאן לחברות ולחברי האופוזיציה, אני פונה לראש האופוזיציה, הגם שהוא נמצא עם הגב אליי, חבר הכנסת לפיד,

אני פונה ליושב-ראש המחנה הממלכתי, שאני מאוד מכבד, חבר הכנסת בני גנץ, אני פונה לכל אחת ואחד מראשי האופוזיציה,

גם באופן אישי לכל אחת ואחד מחברות וחברי הכנסת של האופוזיציה: אנחנו לא אויבים. אני מאוד מכבד אתכם. אני רוצה לעשות דבר אחר אולי ממה שהיה נהוג בעבר ומהדוגמאות שהבאתי כאן קודם, לצערי, כפי שאנחנו חשנו כשאנחנו היינו באופוזיציה, בואו נשב לדבר. אני מאמין שאפשר להגיע להבנות.

אני חושב שזאת חובתנו, אפילו את המילים האלה

עד כדי כך אפס סבלנות וסובלנות?

אתם לא מבינים איזו דוגמה אתם נותנים לאנשים ברחוב? לאזרחים שרואים אותנו עכשיו? תגלה רצינות ותדבר. תבטל את ההצבעה הערב. חברי הכנסת, חדל. אני חוזר ופונה אליכם: בואו נשב לדבר. אני מאמין שאפשר להגיע להבנות. אני חושב שזאת חובתנו לדבר, אני חושב שזאת חובתנו לנסות. אני חושב שלא משיגים שום דבר באלימות או בהצבת תנאים.

אני רוצה לומר לכם, שני אנשים שאני מאוד מכבד: אדוני ראש הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה יאיר לפיד ואדוני שר הביטחון לשעבר וראש הממשלה החלופי לשעבר, יושב-ראש המחנה הממלכתי בני גנץ, אני חושב שאתם אלה שצריכים להוביל, אני חושב שזאת האחריות שלכם, אני חושב שאי-אפשר להשאיר את ההובלה לרחוב, לאנשים קיצוניים וחסרי אחריות, אני חושב שהאנשים האלה שמנהיגים עכשיו את הקריאות הקיצוניות שאנחנו שומעים הם אנשים שאין להם שום תמיכה בשום ציבור, בטח לא בציבור שהצביע עבורכם. מלח הארץ. פטריוטים. בוגי יעלון, שהקים מפלגה, גם בוגי לא פטריוט? לא זכה לתמיכה וברח מהבחירות. רמטכ"ל.

רון חולדאי, שהקים מפלגה, הבין שיובס, וגם הוא ברח מדין הבוחר, לאהוד ברק ואהוד אולמרט מזמן אין שום בסיס תמיכה ציבורי, והם נוהגים כאחרוני הבריונים ולא כראשי ממשלה לשעבר. אנחנו חיים, מכובדיי חברי האופוזיציה,

תסלחו לי שאני אומר את זה, ואני אומר את זה בצער גדול: אנחנו חיים בעולם ממש הפוך. כי כאשר אנחנו היינו באופוזיציה, ביקשנו מכם רק דבר אחד: תסכימו להידבר איתנו. אף פעם לא הצבנו תנאי,

ואתם לא הסכמתם.

ועכשיו אנחנו נמצאים במציאות הפוכה שאין כמוה, שבה הקואליציה, שיש לה רוב ברור, שיבוא לידי ביטוי גם הלילה הזה, מושיטה לכם יד להידברות. ואתם, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. איזו הידברות, חבר הכנסת רון כץ.

ואתם, ממש כמו העולם הערבי של פעם,

אני אומר את זה בכאב גדול, אתם רוצים הפגנות, אתם רוצים להתסיס. זה מה שאתם רוצים. ולכן אנחנו נמשיך ונצביע. חבר הכנסת אופיר כץ, קראתי אותך לסדר פעם אחת. אני לא רוצה לקרוא לסדר. רבותיי, אולי תקשיבו? אתם לא מסוגלים? באמת אני שואל אתכם, לא לשמוע שום דבר? תקשיבו רגע. אנחנו מקשיבים. זאת הבעיה. אתה אומר דברים, תלמדו מראשי המפלגות שלכם,

מקשיבים. מה קרה? אני שמעתי אותם, הם שומעים אותי. קרה משהו? ראינו איך, תקשיבו, תקשיבו. רבותיי, אני אומר שוב, עכשיו כשאנחנו בקואליציה ויש לנו רוב מוצק, שיבוא לידי ביטוי גם בהצבעה הלילה, איזה רוב מוצק?

אנחנו מושיטים את ידנו אליכם להידברות אמיתית, לא כזאת שמטרתה לתקוע את החקיקה, אלא מטרתה להגיע להסכמות, לא כזאת שמטרתה להנציח את המצב הקיים, אלא מטרתה לתקן אותו. אבל אתם,

לפחות עד עכשיו, והלוואי שזה ישתנה, נוהגים ממש כמו העולם הערבי לא של היום, של פעם, כפי שהיה בוועידת חרטום, ופשוט מסרבים: לא, לא, לא. אתם זוכרים את שלושת הלאווים של ועידת חרטום? אבל אפילו סודאן, לא נכון. חבר הכנסת גלעד קריב. כבר כוננה יחסים דיפלומטיים עם ישראל. ואתם, שמדברים כל כך הרבה על לנהל משא ומתן עם ארגוני טרור, לא מוכנים ולא מסוגלים לנהל משא ומתן,

או לשבת לדבר עם האחים שלכם כאן, בתוך הבית. משא ומתן.

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, קריאה שנייה. אני אומר לכם שדווקא הלילה, כאשר אנחנו מעבירים את החוק החשוב הזה בקריאה ראשונה, כאשר ברור שיש לנו רוב מוצק ובכוחנו להעביר אותו גם בקריאה השנייה והשלישית, דווקא הלילה אני מתחייב בפני כל אחת ואחד מאזרחי ישראל שלא אחדל אף פעם מלעשות כל מאמץ כדי להגיע להבנות ולהידברות, אם אפשר, לא למחוא כפיים. חבר הכנסת סעדה, קריאה ראשונה.

אבל באותה נשימה ובאותה מידה אני מתחייב בפני כל אחת ואחד מאזרחי ישראל, ובפרט בפני מיליונים מאזרחי ישראל שאני אסיר תודה להם, על תמיכה וגיבוי אדירים, על היכולת לעמוד על דעה עצמאית מול נחשולים של הסתה ושל תעמולת שקר, בינתיים איבדתם חמישה

הציבור היקר הזה, שאני כל כך אוהב ואני מרגיש אסיר תודה על הזכות שיש לי לעשות את הדבר הכל-כך משמעותי הזה עבורו.

קריאה ראשונה. אני מבטיח לציבור הזה ואני מבטיח לכל אזרחי ישראל ששום דבר לא ירתיע אותי מלעשות את הדבר הנכון, מלבצע רפורמה עמוקה ונדרשת במערכת המשפט בלי עיכובים ובלי מסמוסים. מה שהיה לא יהיה עוד. חבר הכנסת קריב, אתה כבר בקריאה שנייה, והדובר הבא הוא חבר הכנסת שמחה רוטמן, אני בטוח שאתה לא תרצה להחמיץ. לא עוד משפחה שיש לה מערכת משפט, לא עוד אצילים ונבערים מדעת, אלא מערכת משפט פתוחה, אתה כרגע נתת לנתניהו מערכת משפט במתנה,

ששייכת לכל אחת ואחד מאיתנו באופן שווה. זו דמוקרטיה. תודה רבה. תודה רבה לשר המשפטים. בלי מחיאות כפיים, רבותיי. יעלה ויבוא יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה. חבר הכנסת רוטמן, הבמה לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, השעה מאוחרת, ולכן לא אאריך בדברים. אבל אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד בקצרה, לא איפסנו את רשימת הקריאות. רק 20, 30 עמודים, חברים. לא, הכול בסדר. זה החוק החדש,

אני רוצה לומר בקצרה כמה דברים, ואני רוצה להתחיל דווקא בדבריו של מי שהיה נוכח-נפקד בכל הדיון היום, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק.

אני רוצה להקריא מדבריו: "כאשר בית המשפט העליון קבע בפרשת בנק המזרחי כי חוק רגיל איננו יכול לפגוע בחוק-יסוד, הוא ביטא בכך את עליונותה של הכנסת כרשות מכוננת. בית המשפט איננו מבקר את מעשיה המכוננים של הכנסת, בית המשפט מבקר את מעשי המחוקקים. כך נעשה ברוב-רובן של המדינות הדמוקרטיות. כאשר בית המשפט מבטל חוק של הכנסת בהיותו נוגד לחוק-יסוד, הוא אינו שולל מן הריבון את סמכותו הדמוקרטית. הריבון הוא העם. בית המשפט נותן ביטוי לדבריו של הריבון באמצעות נציגיו בכנסת, כפי שמצא ביטוי בחוק-היסוד. ואם פסק דינו של בית המשפט המפרש חוק-יסוד אינו נראה לכנסת, הרשות בידה לשנות את חוק-היסוד ולכונן הסדר חוקתי שונה". הדברים האלה נאמרו לפני 20 שנה, אלא אם כן משהו השתנה ב-20 השנה האחרונות ומישהו שלל את הריבונות במדינת ישראל מהעם או מהכנסת, האמירה שלפיה אסור לבטל חוקי-יסוד צריכה לעמוד בתוקפה. אני רוצה לצטט את קודמו בתפקיד, נשיא בית המשפט העליון שמגר, שכתב: "בהנחה שהכנסת היא ריבונית, הרי שהיא רשאית לעשות כל פעולה, לרבות כבילתה של הכנסת. במילים אחרות, כבילת הכנסת מכרסמת בריבונות הכנסת, אולם תוצאה זו היא פרי מעשיה של הכנסת עצמה. היא המחוקקת והיא הכובלת תוך כדי כך, והיא המוסמכת להסיר את הכבלים בדרכים שקבעה לעצמה". אנחנו היום מסירים את הכבלים בדרך שקבענו לעצמנו, לאחר שבמהלך 30 השנה האחרונות בית המשפט שם עוד ועוד ועוד כבלים על העם, שהוא הריבון. אני רוצה לצטט את נציגת היועצת המשפטית של הכנסת, שאמרה לבית המשפט העליון ממש לא מזמן, בחודש ינואר 2023: "אין בנמצא מקור סמכות לביקורת שיפוטית על חקיקת חוק-יסוד". אבל גם אמרו שלא נקבע

"כלל גדול הוא בידינו כי חוק שנחקק ונתקבל בכנסת, אין שאלת תוקפו של החוק נתונה לביקורת שיפוטית. יסוד מוסד של משטרנו הדמוקרטי בעל שלוש הרשויות הוא שאין מערערים אחר מעשה בית המחוקקים בחקיקתו". גם היסוד המוסד הזה נזנח על ידי בית המשפט, ואנחנו היום באים לתקן זאת גם באמצעות בחירת שופטים שנאמנים לחוק וגם באמצעות קביעה שחוק-יסוד איננו נתון לביקורת של בית המשפט. אני רוצה להגיד ממש בקצרה וקצת לחרוג מהכללים, אדוני היושב-ראש, ולומר כמה מילים באנגלית לידידינו בישראל ובעולם ששפת אימם אינה עברית,

וליהודים הרבים ששומעים את דברי ההסתה.

מותר לדובר, ביררתי זאת, חבר הכנסת מיקי לוי. מותר, אני מאפשר זאת. ביררתי זאת. ליהודים הרבים בעולם מיהדות התפוצות, לפורום קהלת.

שחוק-יסוד אחר שעבר כאן בכנסת, וגם הוא נדון שלא כדין על ידי בית המשפט, אומר שהקשר עם יהדות התפוצות חשוב לכולנו, והם, לצערי הרב, נחשפים שוב ושוב לדברי השקר והבלע של חלק מחברי האופוזיציה. I beg you, I beg you, my friends and our friends from around the world, don't read the news, read the bill, read what's in this law.

This law is very simple, it says that the Knesset can act as a sovereign and make basic laws, and the court cannot cancel them,

זה מראה כמה אתה חושש מהעולם. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, חבר הכנסת נאור שירי.

will have the ability to choose their judges like any other free country in the world. We want to be democracy like any other democracy in the world, where the nation, where the people, can choose and elect their judges. Don't believe the lies, read the bill. ודבר אחרון: לפני שאני אודה מאוד מאוד, כמובן לשותפי וידידי שר המשפטים יריב לוין, שמלווה באמת מהיום הראשון בוועדה לכל אורך הדרך את חקיקת החוק, וכמובן לראש מפלגתי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שעוד לפני הבחירות הציג איתי את התוכנית לתיקון מערכת המשפט "חוק וצדק", ונתן את כל הגיבוי כראש המפלגה, אדוני היושב-ראש, זה לא בסדר, זה רק לאורח.

לכל חברי הקואליציה, שמגובשים מאחורי הדבר הזה כאיש אחד, ואני מקווה שגם חברים מהאופוזיציה ייזכרו בדברים שאמרו אך לא מזמן ויצטרפו גם הם לתיקון מערכת המשפט, כמובן, אני רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת על כל הגיבוי עד כה וההבנה שהתיקון והעבודה כאן בוועדה הם חשובים ויסודיים להשבת האיזון בין הרשויות ולהשבת כבודה של הכנסת. ולראש

ולצוות הוועדה ולייעוץ המשפטי לוועדה, שהביאו אותנו עד השלב הזה וילוו אותנו גם הלאה.

אבל אחרון אחרון חביב, ואני מקווה, אדוני היושב-ראש, שחסינותי כחבר כנסת תעמוד לי על המשפטים הקרובים שאני הולך להגיד, אני רוצה לצטט משפט חשוב שאני מקווה שאני לא אועמד לדין בגינו. בספר שלך אפשר לקרוא, "לבית המשפט אין סמכות לדון בתוקפם של חוקי-יסוד, מכיוון שחוקי-היסוד שמחוקקת הכנסת הם הנורמה החוקתית העליונה במדינה והביטוי היסודי ביותר לעקרון שלטון העם ולעקרון שלטון החוק כאחד. בית המשפט מקבל את סמכותו לפסוק מכוח חוק-יסוד, והוא איננו יכול לשפוט את מקור סמכותו שלו. לבית המשפט תפקיד חשוב מאוד במשטר הדמוקרטי, אבל הוא איננו שליט אבסולוטי. עצם הדיון שמקיים בג"ץ בחוק הלאום ממחיש את הצורך בהסדרה מחודשת של גבולות הסמכות של הרשות השופטת". אני מאוד מקווה, אדוני היושב-ראש, שחסינותי תעמוד לי, כי הדברים שציטטתי כעת הם דבריו של ראש ממשלתנו היקר בנימין נתניהו בימים שעוד היה מותר לו לדבר על חוק-יסוד ועל רפורמה משפטית בלי איומים מיועצת משפטית שלא מבינה את תפקידה.

אז אני מאוד מקווה שחסינותי תעמוד לי, ואני מקווה שחסינותה של כנסת ישראל תעמוד לה,

הפרת אמונים. שוחד, מרמה הפרת אמונים, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אתה כבר בקריאה,

תודה רבה, חבריי חברי הכנסת,

בטרם נעבור להצבעה מבקש גם אני לצטט בקצרה מדבריו של שופט העליון המנוח וגם מבקר המדינה יעקב מלץ: "שמא תלך ותגבר יותר ויותר התערבותו של בית המשפט העליון בענייניה של הרשות המחוקקת ותגיע חלילה לפגיעה של ממש בריבונותה. אנחנו עומדים על סף פגיעה שכזו. להשקפתי, ביטויים כמו: גוף מעין שיפוטי, ואנו מטילים על עצמנו ריסון רב, אין בהם כדי להמתיק את הגלולה. בעיניי, אותו ריסון רב אינו רב דיו. אולי מגזימים רואי השחורות, הצופים שאם תימשך מגמה זו, יגיעו הדברים לידי כך שהכנסת תחוקק חוק שייטול מבית המשפט העליון את הסמכות להתערב יתר על המידה בריבונות המחוקק, ולא שעו לאזהרתו"

אני גאה לכהן כיושב-ראש הכנסת, שתהיה הרבה יותר דמוקרטית אחרי ההצבעה הזו מאשר לפניה. אתה הולך לפגוע בבית המשפט העליון שנתן לך ולי את כל הזכויות שלנו. איך אתה מעז לפגוע בבית המשפט העליון? נעבור כעת להצבעה.

חבר הקהילה הגאה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו.

אנחנו מצביעים כעת על הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 3) (חיזוק הפרדת הרשויות). מזכיר הכנסת, נא הקרא את שמות חברי הכנסת.

משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח בושה. (קורא בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, נגד ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, נגד נגד. (קורא בשמות חברי הכנסת) קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד נגד. מזכיר הכנסת, עצור רגע את ההצבעה. חברי הכנסת, אנחנו בהצבעה. לגיטימי להתנגד, לא לגיטימי להפריע למזכיר הכנסת להקריא באמצע הצבעה. אני מבקש, מי שמזכיר הכנסת קורא בשמו, ישיב. תודה. (קורא בשם חברת הכנסת) מירב בן ארי, נגד נגד, נגד, נגד.

בושה. בושה.

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, קריאה שלישית, לצאת החוצה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, קריאה שלישית, לצאת החוצה. לצאת,

איך הוא יצביע?

נאפשר למי שירצה להצביע בזמנו. מי אתם, נא להוציא את חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. חברי הכנסת בקואליציה, לא לעזור לי.

(חברי הכנסת יוראי להב הרצנו ומיכל שיר סגמן יוצאים מאולם המליאה.) מזכיר הכנסת, נא להמשיך. (קורא בשמות חברי הכנסת) רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, בעד אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, נגד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, בעד גילה גמליאל,

בנימין גנץ, נגד משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, בעד עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, נגד ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת,

זה לא תקין. עד כמה כל האירוע הזה נראה לך, חברת הכנסת מירב בן ארי, קריאה שנייה. חבר הכנסת נאור שירי, קריאה שלישית, לצאת החוצה, בבקשה. חברי הכנסת בקואליציה, אנא שבו. תפסו את מקומותיכם. חבר הכנסת רוטמן. (חבר הכנסת נאור שירי יוצא מאולם המליאה.) (קורא בשמות חברי הכנסת)

נגד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב,

אוהד טל,

יעקב טסלר,

חילי טרופר, נגד אלמוג כהן,

מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף,

אופיר כץ,

ישראל כץ, בעד רון כץ,

יוראי להב הרצנו. נא לקרוא לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו להיכנס, לאפשר לו להצביע. (קורא בשם חבר הכנסת) יוראי להב הרצנו. החוצה, חבר הכנסת הרצנו. החוצה, החוצה. להוציא אותו מהר החוצה. תמשיך. תתבייש לך, דווקא אתה. עלה תאנה אחד. (חבר הכנסת יוראי להב הרצנו יוצא מאולם המליאה.)

נגד יריב לוין,

נעמה לזימי, נגד נגד.

אינו נוכח נגד. אוקיי, הבא שצועק לא בשמו, אני מוציא החוצה. הזהרתי. קיבלתם את שלכם, שמענו אתכם, הבא שמצביע לא בשמו יצא החוצה. סדרנים, נא לשים לב. מי שקורא לא בשמו, להוציא החוצה. תודה, שמענו. חבר הכנסת משה סעדה, שב, בבקשה, שמענו, תודה. (קורא בשם חבר הכנסת) יאיר לפיד, נגד חבר הכנסת רון כץ, החוצה, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד נגד. חבר הכנסת בליאק, החוצה, בבקשה. בגאווה, תתביישו לכם. (חבר הכנסת ולדימיר בליאק יוצא מאולם המליאה.)

מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

צגה מלקו,

בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך,

אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק,

משה סעדה, בעד גדעון סער,

חברת הכנסת אורנה ברביבאי, נא לצאת. (חברת הכנסת אורנה ברביבאי יוצאת מאולם המליאה.)

איימן עודה,

יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל,

אינו נוכח יצחק פינדרוס,

יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן,

מטי צרפתי הרכבי,

יואב קיש,

אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר,

גלעד קריב,

שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו,

שמחה רוטמן, בעד עידן רול,

אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן. נגד, דיקטטורה, להרוס את המדינה, תודה. נא לצאת, תודה רבה. אנחנו לא ניתן לכם, מושחתים, נמאסתם.

(קורא בשמות חברי הכנסת) מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי. נא לאפשר לחבר הכנסת שירי להיכנס ולהצביע.

נא להוציא את חבר הכנסת שירי לאחר רישום הצבעתו,

(חברת הכנסת נאור שירי יוצא מאולם המליאה.) (קורא בשמות חברי הכנסת) נאור שירי,

עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, נגד תודה. מזכיר הכנסת, נא קרא בשמותיהם של חברי הכנסת שלא הצביעו. סדרנים, אם אחד מחברי הכנסת הוצא החוצה, אני מבקש לאפשר להכניס אותו כדי להצביע. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת שרון ניר, אינה נוכחת יבגני סובה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת

להכניס את כל חברי הכנסת שהוצאו החוצה ומעוניינים להיכנס. האם יש חבר כנסת הנוכח במליאה שלא הצביע ומעוניין להצביע? אם כן, נא לפנות למזכיר הכנסת. סדרנים, האם כל מי שרצה להיכנס נכנס? חיובי. אם כך, תמה ההצבעה. מזכיר הכנסת, נא לספור את הקולות. אם כן,

להלן תוצאות ההצבעה: 63 בעד, 47 נגד, אפס נמנעים, בלי מחיאות כפיים. אני קובע שהצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 3)

חיזוק הפרדת הרשויות), התקבלה בקריאה הראשונה ותחזור לוועדת החוקה, חברי הכנסת, חברת הכנסת גוטליב, חבר הכנסת אוהד טל, ותחזור לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה השנייה והשלישית, ומביע תקווה כי נעבוד עליו יחד למען עם ישראל.

חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 105) (הוראות לעניין הוועדה לבחירת שופטים), התשפ"ג 2023. גם ההצבעה הזו תהיה שמית. מזכיר הכנסת, אנא קרא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, נגד ישראל אייכלר,

דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח אדוני היושב-ראש, זאת עבירה פלילית. אדוני צודק, אדוני צודק. חברי הכנסת, כפי שאמרתי, מי שיקרא בשמו של חבר הכנסת אחר מהצבעתו, יוּצָא. יישקלו גם צעדים בוועדת האתיקה. אני מציע, קיבלתם את התמונה שלכם, קיבלתם את ה-voice, בואו נתקדם, בבקשה. אתה קורא לנו? שרים דופקים על השולחנות, מזכיר הכנסת, נא המשך. (קורא בשם חברי הכנסת) קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, נגד חברת הכנסת בן ארי,

אני לא, נא לצאת. שמעתי אותך עכשיו. אתה לא רואה שאני מדברת לעצמי? נא לצאת. בבקשה. אפילו לא צעקתי את זה. אני שמעתי אותך, וגם מזכיר הכנסת שמע אותך. לא הרמתי את הקול. חברת הכנסת מירב בן ארי, נא לצאת. תודה. אבל אני עוד שנייה, בבי"ת,

נקרא לך שוב להצביע ואז תצאי שוב. אבל אני בבי"ת. נא לצאת כרגע, עכשיו. (חברת הכנסת מירב בן ארי יוצאת מאולם המליאה.) (קורא בשמות חברי הכנסת) מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן,

בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, נגד מי זה אמר "נגד"? (קורא בשם חברת הכנסת) מירב בן ארי. הינה אני.

תודה. נא לצאת.

יוצאת מאולם המליאה.) (קורא בשמות חברי הכנסת) מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, בעד אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, נגד אליהו ברוכי,

ניר ברקת,

טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, בעד גילה גמליאל,

בנימין גנץ,

משה גפני, בעד סימון דוידסון,

דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, בעד עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, נגד ניסים ואטורי,

חבר הכנסת נאור שירי, אנחנו באמצע ההצבעה. הוא מצלם פה, הוא עושה תוכנית בוקר. אנחנו באמצע הצבעה.

(קורא בשמות חברי הכנסת) מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, בעד סליחה. מסתובב, מצלם פה אנשים. חבר הכנסת נאור שירי, קריאה ראשונה. לא, אבל הוא, קריאה ראשונה. אתה מפריע לי עכשיו.

קריאה שנייה לחבר הכנסת נאור שירי. אתה רוצה לצאת? למה אתה מתעלם מזה?

מה זה "אתה רוצה לצאת"? חבר הכנסת נאור שירי,

(חבר הכנסת נאור שירי יוצא מאולם המליאה.) (קורא בשמות חברי הכנסת) בועז טופורובסקי,

בעד יעקב טסלר,

חילי טרופר,

אלמוג כהן,

נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא,

עופר כסיף,

אופיר כץ, בעד ישראל כץ,

רון כץ,

יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן,

מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, בעד

סולומון,

לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער,

עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד יואב קיש,

אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי,

אליהו רביבו,

משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול,

אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נא לקרוא לחבר הכנסת שירי, לאפשר לו להצביע. (קורא בשמות חברי הכנסת) נאור שירי, נגד אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת מזכיר הכנסת, אנא קרא בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו.

אם מי מהם נמצא בחוץ, יצא החוצה, אני מאפשר להיכנס כדי להצביע.

(קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ואליד אלהואשלה,

זאב אלקין, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת שרון ניר, אינה נוכחת יבגני סובה, אינו נוכח מנסור עבאס,

חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש באולם או מחוצה לאולם, סדרנים, חברי כנסת שטרם הצביעו ומעוניינים להצביע? (קורא בשם חברת הכנסת) פנינה תמנו,

האם יש עוד חברי כנסת שטרם הצביעו ומעוניינים להצביע? אם כן, תמה ההצבעה. מזכיר הכנסת, נא לסכם את הקולות.

ההצבעה: 63 בעד, 47 נגד. אני קובע שהצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 105) (הוראות לעניין הוועדה לבחירת שופטים), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה הראשונה, ותחזור לוועדת החוקה, חוק ומשפט, להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

אני מביע תקווה כי נעבוד עליו יחד לטובת עם ישראל. חברי הכנסת, אנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, החלטת הממשלה בדבר הקמת המשרד לעניינים אסטרטגיים ושינוי בחלוקת התפקידים בממשלה. יציג את החלטת הממשלה השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יואב קיש. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

ברכות לשר המשפטים יריב לוין על מהלך היסטורי, צעד ראשון,

נגיע בעזרת השם גם לקריאה שנייה ושלישית. הודעה על הקמת המשרד לעניינים אסטרטגיים ושינוי בחלוקת התפקידים בממשלה: אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, להקים את המשרד לעניינים אסטרטגיים. כמו כן החליטה הממשלה, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה כך שהשר רון דרמר יכהן בתפקיד השר לעניינים אסטרטגיים. בהתאם לסעיפים האמורים לחוק-היסוד, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטות אלו. עוברים לדיון האישי. יש לנו רשימת דוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מתן כהנא. רשימת הדוברים סגורה, לא קיבלתי אותה עדיין. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. חברים וחברות חברי הכנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה, אדוני היושב-ראש,

מדינת ישראל הדמוקרטית התחילה תהליך שבסופו של דבר היא תהיה מדינה לא דמוקרטית, בדיוק כמו פולין, כמו הונגריה וכמו טורקיה. המדינה הזאת נבנתה במשך שנים רבות, ב-100 השנים האחרונות, יותר מ-100 שנה,

130 השנים האחרונות: מהעלייה הראשונה, כשהגיעו אנשים ממזרח אירופה ומתימן, דרך העלייה השנייה והשלישית, בשנות החמישים, כשהגיעו העולים ממרוקו ומעיראק, וביחד, כולנו בקיבוץ גלויות, בנינו את המדינה הזאת. הקזנו את דמנו על המדינה הזאת. בנינו את היישובים לאורך גבול הלבנון, ויישובי התענך, בנגב, בעיירות הפיתוח, בתל אביב ובמושבים הוותיקים. כל אחד תרם את חלקו כדי שתקום כאן באמת מדינה שהיא נס, מדינה שהיא מופת. בתוך 75 שנה הגענו להישגים יוצאי דופן בכל תחום, ברפואה, בחקלאות, במדע, באקדמיה, פרסי נובל בכימיה. הגענו להישגים יוצאים מן הכלל, ואת כל זה עשינו כי היינו מדינה חופשית, היינו מדינה שכל אחד יכול לבוא בה לידי ביטוי. היו בעיות, יש אנשים שסוחבים איתם צלקות, אבל ביחד, אשכנזים וספרדים, חילונים וחרדים, בנינו את המדינה הזאת. והיום, לצערי הרב, התחילה הדעיכה של מדינת ישראל. וכמה אירוני זה שכמו בחורבן בית שני, לקח 70 שנה של עצמאות. בית ראשון, אם אני לא טועה, ואולי אני טועה, היה 80 שנה, ועכשיו הגענו ל-75 שנה, ואותם תסמינים בדיוק, אותם קיצונים משיחיים שסוחבים אותנו ומדרדרים אותנו לתהום. ובשביל מה? ואני אומר לכם, הרי אתם, הציונות הדתית והחרדים, הרי אתם מאמינים בביאת המשיח. אז בואו נסגור, אם אתם כל כך בטוחים בזה, בואו נחכה למשיח. כשהמשיח יבוא, נעשה את זה, אבל לא לפני זה, כי לפני זה, זה כנראה יהיה חורבנה של מדינת ישראל, וחבל, כי כולנו ביחד בנינו אותה, וחבל מאוד שעכשיו אנחנו נחרב אותה.

תודה רבה. אני מזמין את השרה מאי גולן, בבקשה. השרה למה את? שרה במשרד ראש הממשלה.

לעניינים חשובים במשרד ראש הממשלה.

רבותיי, בבקשה, השרה לעניינים חשובים. אני מקווה שקיבלתי את האישור שלך, אדוני. אני יכול להוסיף, אבל, בנימה אישית, בנימה אישית? השרה הנחמדה לעניינים חשובים. לא סתם שרה. תודה רבה לך.

אדוני היקר היושב-ראש, חבר הכנסת נסים ואטורי, אני שמחה שאני נואמת את הנאום הזה לידך. חבריי חברי הכנסת, אני אתחיל בנימה אישית, ולפני שאני אתחיל, אני רוצה לומר תודה לחברי שר המשפטים יריב לוין. אני רוצה לומר לך באמת בנימה אישית שאני שמחה שאתה במליאת הכנסת. תודה לך על מי ומה שאתה, תודה על היושר שלך, על הכנות שלך, על האומץ שלך, על צדקת הדרך, על כך שאתה לא נרתע ואתה הולך עם האמת של מיליונים בעם ישראל. אם היית יודע,

אני יודעת שאתה יודע חלקית, אבל אם היית יודע כמה אהבה, הערכה וכבוד רוחשים לך בעם ישראל, אני אומרת לך, לא היית עוצם עין בלילה. אני הולכת ברחוב ואנשים מבקשים ממני דבר אחד: תגידי לשר המשפטים יריב לוין שאנחנו אוהבים אותו, שאנחנו מצדיעים לו. ואתם, אתם אפילו לא גרם, לא מייצגים גרם ממה ששר המשפטים יריב לוין הוא עבור עם ישראל. הוא האור. אתה יכול לצחוק כמה שאתה רוצה. תגידי, הוא האור של החושך שאתם הכנסתם אותנו אליו.

חבר הכנסת נאור שירי, נא לשבת. תשב. קריאה ראשונה, חבר הכנסת נאור שירי. נו, באמת. ואטורי, ככה אנחנו נעמוד כל הלילה. כן, ככה.

קוראים בישיבה.

אתה שאני אבוא ואסדר לך את הכיסא גם? ולפני שאני אתחיל את הדברים הכתובים, הוצאתי אותה פעמיים, אתה, רק פעם אחת בינתיים.

יאללה, בואו ניתן, את מקציבה לי זמן? כן. לא, אז יש לי חדשות בשבילך. כן, אני שרה במדינת ישראל ואת לא.

מי את, רק תזכירי לי? נאור, אני מודיעה לך שאני לא מתייעצת עם אף אחד מכם כמה זמן אני אנאם.

איך מה שאמרתי לכם? איך מה שאמרתי לכם? אז אני מודיעה לך שאני אנאם כמה שאני רוצה בלי לשאול אתכם. בסדר. יש לכם לילה ארוך. יש לכם תקופה ארוכה.

חבר הכנסת נאור שירי, אני עצרתי לה את הזמן.

אין לי שום בעיה. תוסיף לה זמן.

לפני שאני אתחיל בדבריי, אני רק אסכם ואומר שאני שמחה, אדוני שר המשפטים יריב לוין, חברי היקר, שזכיתי להיות חלק מההיסטוריה היהודית של עם ישראל. אני מכירה אותך יותר מעשור, מהרגע שהתחלתי את המאבק בהסתננות הבלתי-חוקית בדרום תל אביב, ויותר מעשור, לפני כמעט 15 שנה, אתה אמרת לי, אני זוכרת שהגעת איתי לסיור בדרום תל אביב ואמרת לי: מאי, זה הכול תקוע בבית המשפט העליון. יבוא היום ואנחנו נשנה את זה. הסתכלת לי בעיניים, וראיתי כמה זה בוער בך. אז כשכל הצבועים למיניהם מדברים על זה שזה איזו רפורמה שרוצים להעביר ככה מהר, כמה הם משקרים, כמה הם צבועים. שבו בשקט. כמה הם משקרים. אני יודעת מי אתה ומה אתה, ואין זכות יותר גדולה לעם ישראל משאתה, שר המשפטים יריב לוין, מעביר את הרפורמה הזאת. תודה לך. השם ישמור אותך. בזכות כל מה שעשית, בשם כל עם ישראל, אני מודה לך. עכשיו אני אתחיל את הדברים שלי. ואני אשמח, עכשיו?

אשר הוכרזה על נשיא בית המשפט העליון לפני שנים אחדות, הייתה בפועל, אולי מבלי משים, אולי ללא כוונה כזו, להפיכה שלטונית, המסכנת כיום, בסופו של דבר, את העקרונות המקודשים ביותר של הדמוקרטיה הישראלית". חבר הכנסת שירי, אני ממליצה לך לשמוע את מה שאני אומרת, את הדברים שאני קוראת.

תקשיב, כי אתה תהיה מאוד מופתע בסוף, מאוד. "למה לנו חוקים בכלל? לשם מה כל הטורח שבחקיקה בכלל? הבה נמנה לנו שופטים שישבו בשער העיר וידונו דין צדק, איש-איש לפי מיטב הבנתו, " אני מקשיב.

זה לא היה אליך. חשבתי שאמרו לי משהו. " איש-איש לפי מיטב הבנתו, לפי ערכי היסוד המקובלים עליו, לפי חינוכו. לפי מזגו". לפי אמונתו האישית. עוד משהו שכדאי לך לשמוע, חבר הכנסת שירי. בית משפט השלום "יעז פניו בפני החוק, בפני המחוקק הריבוני, בפני קודשיה של הדמוקרטיה" הרי אלה הדברים שאתה מאמין בהם, נכון? אני לא אומרת משהו. תקשיב, כי אתה לא תוכל לסתור אותם, "ופשוט 'יכריז' על 'בטלותו', כביכול, של חוק מדינה". אני אשחרר אותך. אני רואה שקשה לך. "שהרי מצב שבו, שופט שלום", אדוני היושב-ראש, "הופך בעצם למחוקק, מחזיר אותנו באחת לימי 'שפוט השופטים', לימים שבהם 'איש הישר בעיניו יעשה'". אני יודעת שאני אומרת דברים, כדאי להקשיב,

עוד פעם אני אומרת, תכף תהיה הפתעה. "בפועל", אדוני היושב-ראש, "התחוללה כאן מהפכה המגיעה כדי הפיכה של ממש, אשר שוללת מן הריבון את סמכותו הדמוקרטית, מקעקעת את הפרדת הרשויות, ומותירה בסופו של דבר את האזרח" חסר הגנה משפטית כלשהי. "המחוקק לא העלה על דעתו, והדעת אינה סובלת, מצב שבו בית המשפט העליון, וקל וחומר כל בית משפט, גם בית משפט שלום, מנסה לקבוע, במקום לפרש, מהם ערכיה של מדינת ישראל", עוד משפט אחד. "מתברר עתה

של חקיקת-יסוד רחבה מדי, דקלרטיבית מדי, חגיגית מדי ופחות מדי מדויקת ומפורטת בסמכויות הנובעות ממנה, נטל לעצמו בית המשפט העליון סמכויות שאין הדעת הדמוקרטית סובלתן, ואף התיר, ושמא חלילה אף עודד, את זליגתן הלאה, אל בתי המשפט דלמטה". התוצאה לא איחרה לבוא.

מה מבין חבר כנסת פשוט, פרימיטיבי שכזה, מושחת כזה, בענייני חוקה וחוקתיות, שברומו של עולם?!" "הסכנה לדמוקרטיה הישראלית, מתברר, איננה מצד שוליה הסהרוריים של החברה, ואף לא מצד התלהטות הוויכוח הציבורי בסוגיות אקוטיות שעומדות כאן תמיד על הפרק. הסכנה היא דווקא מבית" כדאי שתקשיב, באמת כדאי שתקשיב.

"הסכנה היא דווקא מבית, מתוך הממסד, ודווקא מתוך הממסד,

" האמון לכאורה על קידוש ערכיה של דמוקרטיה והגנה עליהם." "התיתכן כך ודאות משפטית כלשהי? היכול אדם לכלכל מעשיו בכל תחום,

בין אזרחי, כשאיננו יכול להסתמך עוד על אף דבר חקיקה מפורש?" נו? אתם שמעת את המילים. אני פונה בכוונה לאופוזיציה. מילים כדורבנות, לא? אני חושבת שאתם חייבים להסכים, אם הקשבתם לתוכן. אתה יכול לעשות לי ככה.

שאני אגיד לך למה? אתה יודע מי אמר את המילים האלה?

אז אני אגיד לך, אני אגיד לך מי. עד כאן דבריו של נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין. לא יכול להיות שאף אחד בצד הזה לא מסכים עם מילה ממה שאמרתי.

אם שמעת, לא יכול להיות. אין בעיה.

אני תכף מסיימת: התנגדתי,

ועודני מתנגד "לאקטיביזם השיפוטי מבית מדרשו של כבוד השופט אהרן ברק. לא נכון בעיניי", חבר הכנסת ינון אזולאי, "שהכול שפיט". כדאי לך לשמוע. "לא נכון בעיניי שבית המשפט העליון ישנה סדרי עולם בעודו פועל על פי 'מבחן האדם הסביר', שזו הגדרה מעורפלת וסובייקטיבית לגמרי שהכנסת מעולם לא הכניסה בספר החוקים".

אני מסיימת.

אני רוצה לתת לך הארכה. אז תודה רבה. ואתה, ינון, אני לא אפנה אליך יותר. "לא נכון בעיניי שתופר הפרדת הרשויות, הבסיס המקודש של השיטה הדמוקרטית". מפי מי קיבלנו את כל המרגליות האלה?

מפי מי? ראש האופוזיציה שלכם יאיר לפיד, ממנו קיבלנו את המרגליות האלה. אתם לא מקשיבים, אתם לא בהקשבה. חבל.

אני יודעת שהיית עסוק באזולאי, וזו הטעות שלך, חבר הכנסת שירי, אבל אני אגיד לכם,

הוא פה, ראש האופוזיציה, או שהוא הלך?

ראש האופוזיציה כנראה הלך לגנוב איזה טנק, הוא לא פה. אז אני רק אסיים בזה שאני אומר: אז מה נשתנה הלילה מכל הלילות? שבכל הלילות, אדוני היושב-ראש, היו פוליטיקאים צבועים ופחדנים, והלילה הזה ישנם פוליטיקאים אמיצים שפיהם וליבם שווים. אגב, אתם הפרזנטורים הכי טובים שיש לרפורמה הזאת. אני הייתי פונה מפה לשרת ההסברה, אם היא הייתה פה, לשכור אתכם בכסף, לשלם לכם. אין מישהו שמסביר את הרפורמה יותר טוב מכם. רק תעמולה, לא הסברה. סיימתי. שרת ההסברה, יש לך פה אנשים מושלמים לרפורמה.

אני אומרת לך, תוציאי את תקציבך עליהם, אין מישהו שיסביר את זה יותר טוב.

סיימתי. ושבו שופטים לגבולם ופוליטיקאים למקומם ובא לציון גואל. משנכנס אדר מרבין בשמחה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אמן. תודה. חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח. חבר הכנסת יואב סגלוביץ',

אדוני היושב-ראש, שמתי לב שבזמן האחרון, לקראת סיום דבריו של הנואם אתה מודיע לו עשר שניות לפני,

ואז אומרים לך: אבל איך אתה אומר שסיימתי?

וראיתי שפה התהפכו היוצרות, שמענו פה נאום חוצב להבות של עמיתתי ללא זמן. אז אני רוצה לדעת כמה זמן יש לי לדיבור שלי.

יש לי שלוש דקות. אני מודה לאדוני היושב-ראש, תלחץ על שלוש דקות. אתה יכול להגיד לו ששר, זמן זה דבר יחסי.

גם לו אני אוסיף, בסוף לא נגמור את הדיון הזה. רפורמה. שמענו, באמת, מדם ליבו דיבר שר המשפטים וניסיתי להבין מה הוא אמר עד הסוף. מה שזיהיתי אצל שר המשפטים זה בעיקר כעס.

כנראה הוא כועס על עצמו, איך הוא לא הצליח לשכנע את בנימין נתניהו כל כך הרבה שנים לעשות את מה שהוא רוצה. ואז הגיע הזמן ובנימין נתניהו החליט להוציא את יריב לוין מהנפטלין ולשגר אותו למשימה, כמו שהוא רגיל לעשות. אני אומר ליריב לוין משהו שאולי הוא אמור לדעת, הוא לא צריך אותי בשביל זה, אבל בכל זאת ניתן לו תזכורת. ברפורמה שהוא דיבר עליה, רק על שני דברים הוא לא דיבר: על הרפורמה עצמה. הוא לא אמר את הדבר המובן מאליו, שרואים אותו, כי זה כתוב, שמי שימנה שופטים במדינת ישראל,

והוא דיבר פה על פסקי דין ועל השופט אהרן ברק, מה, מה לבית משפט שלום?

בית משפט לתעבורה? בית דין לענייני משפחה? איפה זה קשור לכל האירוע הזה? זה קשור לשליטה וכוח.

הוא מבין במינויים פוליטיים, הוא מבין היטב. כל הסיפור של שופטים יהיה מינויים פוליטיים. ובכל ההתהדרות של אנשי הימין, ימין על מלא, דבר אחד הם לא הזכירו, שהגב הכי גדול שיש לימין, שאני מתנגד לו, לגבי מה שקרה בהתיישבות ביהודה ושומרון, זה היה בית המשפט העליון. הם יורים לעצמם ברגל, לשיטתם. אבל לשיטתי הם פוגעים בנשים, הם פוגעים במוחלשים, ואם הייתם היום בוועדה למעמד האישה, בעצם לא הייתם היום, כי אף חבר קואליציה לא היה שם, הייתם שומעים מה חושבים ארגוני הנשים. אבל את מי זה מעניין? גם כך בממשלה שלכם כמעט ואין נשים ויש רק מנכ"לית אחת, אז מה אתם רוצים לעשות? שהגברים ישלטו בנשים גם בכנסת, גם בממשלה, גם בפסיקה, גם בחקיקה? זה העתיד שאתם נותנים לנו? ואז חבר כנסת רוטמן, באנגלית מצוחצחת, פונה לעולם, אל תקשיבו למה שאומרים פה, אל תקשיבו למה שאומרים פה. הם שוכחים שהמקום הזה פתוח, הם רואים את רוטמן בערוץ 99 גם שם. והם רואים כיצד הוא מדבר וכיצד הוא מתנהג.

אחד שבא ואמר שכך צריך לעשות.

אבל זו לא בעיה להגיד שככה זה קורה. ואז אומרים "קנדה" ואז ארווין קוטלר, שר המשפטים הקנדי, אומר: לא נכון, אבל מה זה משנה מה הוא אומר? הרי יש לנו חכמי תורה ומשפט. אנחנו 20 שניות אחרי, מתי אתה רוצה שאני אגיד לך? יש לנו חכמי תורה ומשפט. אני לפחות אבקש את הזמן שנתת למאי גולן לספר סיפורי מעשיות. היא שרה, היא שרה, ואתה לא. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה גם כשאתה יושב בראש ההרכב.

הסתיים לך הזמן, אני מבקש לסיים. אני אומר לך, אדוני היושב בראש, אני מבקש לסיים. אתה, בושה וחרפה שאתה יושב פה על הדוכן הזה. אני מבקש להוריד אותו למטה. אתה מתנהג לא יפה.

אני אומר לך, אתה מתנהג בצורה ברוטלית. אני מבקש להוריד אותו מהדוכן, בבקשה.

זה שמינו אותך לשבת פה, זה חלק מהבושה הזאת. ככה אתה מתנהג כל הזמן. לא מעירים לך על דבר וחצי דבר, בושה לך על ראשך,

בושה לך. חבר הכנסת כסיף, אני מבקש להירגע. תירגע אתה קודם. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. להוציא אותו החוצה, אני ביקשתי. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, יום קשה, יום עצוב. את מעדיפה שאני אגיד לך 20 שניות לפני, 20 שניות באמצע,

תשים, נראה מה נספיק. אנחנו מסתכלים על השעון. כי חלק אמרו לי לפני להגיד להם, לא המצאתי את זה. אדוני, אני ממשיכה ואני אומרת שהיום הוא יום קשה. אני לא אקצין ואני אגיד שזה באמת ברמה של תחושה של אבל. דברים נעשים חד-צדדית, עם מרות אבל עם זאת,

אני דווקא בוחרת להתחיל באמת ולדבר על דברים מהותיים ודברים חשובים שיש לטפל,

מהחוקים הפרסונליים האלה שאנחנו עסוקים בהם במקום לזכור שיש לנו אזרחים, שלשם כך נבחרנו. אז ברצוני לדבר על הנגב, על חזונו של דוד בן-גוריון ומה עולה בגורלו בימים אלו. ברשותכם אני אקריא קטע ממכתב שכתב דוד בן-גוריון ז"ל: "בסוף שנת 1953 חזרתי מאילת מירושלים ופתאום ראיתי בעוברי מה שהוא עכשיו שדה בוקר. מספר צעירים וצעירות ואוהלים אחדים, שידעתי שלא היה פה אף פעם. ירדתי מהמכונית שלי ושאלתי הצעירים מה הם עושים פה. אמרו לי שהם נלחמו בסביבה זו מלחמת עצמאות ואמרו להם שלפני אלפיים שנים היה פה יישוב. החליטו להקים פה יישוב. דברים אלה לקחו את ליבי כי ידעתי היטב המצב בנגב, שיש בו אומנם אדמה,

ויש פה להתחיל הכול מחדש. והחלטתי בליבי, לא אמרתי זו לנוער שנמצא פה, שאצטרף אליהם שנה-שנתיים, כי זה האידיאל שמשך אותי לארץ, להתחיל הכול מחדש, בעבודה עצמית". כפי שכולנו יודעים הגשים בן-גוריון, ראש ממשלת ישראל הראשון, את חזונו, וכמוהו רבים וטובים מאזרחי מדינת ישראל. כל היושבים פה יודעים היטב על מעשי הפשיעה בנגב, אשר פוגעים קשות באיכות חיי התושבים וביטחונם האישי, מה שמעיב על שגרת חייהם. הבולטים במעשי הפשיעה הם גנבות חקלאיות, פריצות לדירות, גביית דמי חסות, יידוי אבנים על כלי רכב, עבירות אלימות, שלא לדבר על סיכון חיי אדם בנתיבי התעבורה בשל נהיגה פרועה. מיותר לציין כי הנגב מהווה כ-60% משטחה של מדינת ישראל, ובו מתגוררים מאות אלפי תושבים בערים,

כפרים וקיבוצים. לדאבוני חוסר ההרתעה,

הוא שגורם לעבריינות להרים את הראש ולהמשיך ולפגוע באזרחים תמימים. לכן אני קוראת לכל יושבי הבית להוביל את בקשת ראשי הרשויות בנגב לקביעת עונשי מינימום ומעצר ללא חלופות עד תום ההליכים,

תודה רבה. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. ערב טוב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, את שלוש הדקות הבאות אני אקדיש כדי לספר לכם איך לקח לי 4.5 חודשים לסגור את המשרד לנושאים אסטרטגיים. מה שלקח לי 4.5 חודשים של דיונים אין-סופיים עם החשכ"ל, של משא ומתן מייגע עם נציבות שירות המדינה, הולך להסתיים בשלוש דקות: שלוש דקות של נאום, שלוש שעות של דיון, ויפתחו מחדש את המשרד. משרד שהמנכ"ל שלו לשעבר רונן מנליס אמר שזה משרד מיותר שצריך לסגור, משרד שאני אומר לכם שהסגירה שלו היא הדבר הכי טוב שקרה לו, בגלל שהתכולות שלו הועברו למשרד החוץ וקיבלו יכולות גדולות יותר, בגלל שהסוגיות המרכזיות שהוא עסק בהן, המאבק בדה-לגיטימציה וההסברה, קיבלו פתאום רגליים על הקרקע בכל העולם. 100 ומשהו נציגויות, התחלנו עם 108, הוספנו נציגויות במשרד החוץ, פתאום עסקו כולן בהסברה ועסקו כולן בדה-לגיטימציה. האגפים המרחביים של משרד החוץ, כמו האסטרטגיים, כמו אגף אפריקה, כמו אגף אירופה, עסקו פתאום גם בדה-לגיטימציה. פתאום היו משאבים.

מיחידת מודיעין קטנה ועוד כמה אנליסטים ועוד כמה אנשי דיגיטל, הדה-לגיטימציה קיבלה מאות אנשים שעובדים בסינרגיה על הנושא הזה יחד עם זרועות הביטחון השונות. הדבר הזה, הסגירה של האסטרטגיים והמיזוג שלו אל תוך משרד החוץ, החזיר את התכולות החשובות האלה לאיפה שהן צריכות להיות,

יחד עם משרד התפוצות ויחד עם נושאים אחרים שנלקחו. ראינו את האימפקט. וכשאני אומר "ראינו", אני אומר "ראינו", כי היו לי מחקרים אמפיריים שהראו את העלייה הברורה בנושאים האלה. ואז הגיעה הממשלה הזאת ופותחת מחדש את האסטרטגיים. עוד פתיחה של משרדים, עוד בזבוז.

אלא היא מחלישה את משרד החוץ כשהיא מוציאה את המאבק באנטישמיות, את המאבק בדה-לג, את נושא ההסברה, את יחסי ישראל ארצות-הברית, את הסוגיה האיראנית, את הסוגיה הפלסטינית, את הסכמי אברהם, כל אלה יצאו ממשרד החוץ, והשאירו לשר החוץ היקר, פחות או יותר את הסטאניות, ומדי פעם,

איזה מדינה באירופה. אני רוצה לתת עצה, כי זמני קצר כאן, ולומר לשר החוץ שאני באמת חושב שעדיף שכל שר יתרכז בלהרוס את המשרד שאליו הוא ממונה. הבוקר הוא כבר הספיק לפגוע ביחסי החוץ עם ארצות הברית, ואז החליט לגלוש פתאום לטריטוריה של סמוטריץ' ולפגוע גם בכלכלה, כשכל העיתונים הבכירים בעולם מצטטים את האיוולת שלו על ההתערבות הממשלתית בהורדת הריבית. אני בן אדם של משילות, אני מבקש שכל שר יעשה לביתו ויהרוס לביתו. זה בלגן מאוד גדול שאתם נכנסים אחד לשני למשרד.

חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, שמכבד אותנו, השרה, העיקר שהיא פה, כנסת נכבדה, בכל זאת היא עברה תהליך ארוך כדי להגיע ולהיות שרה, כבודה במקומו מונח. היא הייתה בסדר. היא הייתה בסדר גמור. תאמין לי, אני הייתי שם. היא הייתה בסדר.

אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רק רוצה לנצל את הבמה הזאת, כי בנאום הקודם שלי דיברתי על שמחה רוטמן, אז בבמה הזאת אני לא רוצה להיכנס לוויכוחים. כן, לא תאמין, אני רוצה להגיד תודה, לא הספקתי להגיד היום תודה, באמת, למאות אלפי המפגינים, האנשים הטובים שהגיעו היום לכנסת, לאנשים האלה שהגיעו ברכבות, באוטובוסים, בהסעות. ראיתי היום בטלוויזיה אישה בת 73 שהגיעה מראש הנקרה באוטובוס. היא שילמה 70 שקלים ועלתה לאוטובוס. מי זאת,

לא היה לה רולקס, לא הייתה לה מרצדס, אפרת רייטן. תראי, היא הגיעה, וראיתי אותה בטלוויזיה מדברת, היא הגיעה מראש הנקרה עם דגל. זה הציבור הזה שלא סופרים אותו. העיקר שאימא שלך הצביעה ש"ס. אגב, אימא שלי התקשרה, אני אחרי זה אספר לך מה קרה שם במשפחה. מה שבטוח הוא שסבא שלי הצביע לבגין. זיכרונו לברכה, זכי סעדון, לפחות הוא לא נמצא היום בחיים כדי לראות מה קרה לליכוד, שגם זה אירוע בפני עצמו. אבל אמרתי לכם שאני רוצה לבוא ממקום טוב. אני רוצה להגיד תודה לגברת בת ה-93, שראיתי גם אותה היום בטלוויזיה, שהיא הגיעה להצביע. אגב, גם לה אין שעון רולקס, וגם אין לה מרצדס, וגם היא הגיעה עם הבת שלה. וראינו כאן אנשים נפלאים, טובים, שבאו. יש לכם הזדמנות לתקן. עשיתם פה היום חגיגה על הקריאה הראשונה, אבל הדרך לקריאה השנייה והשלישית עוד ארוכה, וזאת הזדמנות בשבילכם לספור את העם שנמצא כאן. אני לא רוצה לדבר על תוצאות הסקרים, כשכבר רוב אין לכם. אני לא רוצה לדבר על 10% מהמצביעים שלכם, שבתוך שבעה שבועות כבר אמרו שהם לא יצביעו לכם יותר. אני רוצה להצביע על האנשים הטובים, להגיד תודה רבה להם, לילדים הקטנים שפספסו את בית ספר וקיבלו פה אחלה שיעור באזרחות. תסתכלו על האנשים האלה, תראו אותם. תראו את האנשים המבוגרים שהקימו את מדינת ישראל, את הלוחמים של מלחמת יום כיפור, את צעדות המילואימניקים, את האנשים הפטריוטיים שאוהבים את המדינה הזאת, ואתם דורסים אותם. יושבים פה ועושים חגיגה. אני גם לא אתייחס למה שהשרה כאן אמרה, כי זה שטויות. שטויות. קודם כול,

זה גם יכול להיות שינוי מבורך. תפסיקו לחשוב שהמדינה בכיס שלכם, והאזרחים של המדינה הזאת בכיס שלכם. יש פה אזרחים ואזרחיות טובים, שנלחמו על המדינה הזאת. אדוני חבר הכנסת ואטורי, אתה יודע שיש כאן אנשים טובים, אני מאמינה אפילו שיש לך חברים כאלה, שאוהבים את המדינה הזאת ורוצים לשבת. תפעלו ביחד. אני רוצה להגיד לך במילת סיכום: יש עם מי לדבר. הגיע לפה ראש הממשלה נתניהו, להגיד לבועז מהסיעה שלנו החלמה מהירה, בכל זאת חבר הכנסת טופורובסקי עבר תאונת דרכים לא פשוטה. אפשר לעשות הידברות. דברים יכולים להיראות אחרת. תנסו לחשוב על זה היום כשאתם הולכים לישון.

תודה רבה, אם נלך לישון. חברת הכנסת אפרת רייטן, בבקשה. שמת לב? זה הכיוון, זה החדש.

אני הכי זקן פה. לא, צעיר, כן, כן, תזרמו, תזרמו. אל, זה מחמיא לך. זמנים קריטיים. שני צעירים. גם בוסו, אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אני רוצה קודם כול להישיר מבט למי שעוד נשאר ער בבית, ואני יודעת שהייתה צפיית שיא בערוץ 99 בערב הדרמטי והשחור הזה, בעבור בטוח חצי מאזרחי מדינת ישראל, אבל כמו שאמרה מירב, בטח גם יותר. ואני רוצה להגיד לכם:

ואל תיפול רוחכם. ממש לא, ממש לא, כי אף אחד פה לא מתכוון לוותר, ואף אחד פה לא ייתן שייקחו את המדינה שלנו למקומות אחרים ורעים, ושמישהו כאן יוותר על הדמוקרטיה. זאת לא הדמוקרטיה שלהם.

הדמוקרטיה שלנו נראית אחרת. זה לא שהייתה לנו כאן דמוקרטיה מושלמת. נכון, חבר הכנסת טיבי? לא מושלמת. יגידו את זה גם אנשים מהחברה הערבית, גם נשים, עדיין, גם מהחברה החרדית. יש לנו עוד לאן לשאוף, אבל אין ספק שזה הרבה הרבה יותר טוב ממה שמציעים לנו כאן, עכשיו, בהיעדר הדמוקרטיה, שמתחיל כמעט הערב. ואם הייתי יכולה לסרטט את המדינה שאליה אנחנו צריכים לשאוף, הייתי לגמרי מסתכלת על מדינה שקודם כול מסתכלים בה על זכויות הפרט ומחויבות לחוקתיות, לשוויון, לחופש לדת ולחופש מדת, מקום שבו יש לנו תקשורת חופשית ועצמאית, וכן, הפרדת רשויות נורמלית והגיונית. חוק-יסוד:

אין עדיין במדינת ישראל חוקי-יסוד בסיסיים של שוויון, של חופש הביטוי. רק בזכות בית המשפט העליון אזרחי מדינת ישראל מוגנים בזכויות האלה, ועכשיו הם רוצים גם את זה לקחת מאיתנו.

גם היום במסגרת ועדת החוקה שמעתי במפורש שעד שלא יחוקקו את החוק הזה במפורש, גם בית המשפט לא יוכל להגן על הזכויות האלה שניתנו לנו בחסד,

בזכות המחוקקים הגאונים שישבו כאן כל השנים, ולא הצליחו לחוקק לא את השוויון, ולא את חופש הביטוי, ולא עוד כל כך הרבה זכויות, כמו במדינה דמוקרטית-ליברלית, כמו שהיינו וחלמנו ורצינו להיות. לא סתם אנחנו אומרים אור לגויים, זה היה אור לגויים, מה שהיה פה הערב? זה היה האור לגויים? זו הייתה בושה, בושה ממדרגה ראשונה. אני מתביישת שהייתי פה. מבחינתי, זה היה ערב היסטורי שחור מאוד. חשבתי שאני אגיע לכנסת ואני אוכל לעשות דברים טובים למען אזרחי מדינת ישראל, ובמקום זה אני מוצאת את עצמי כאן, נמצאת כאן בהליך חקיקה שבו אנחנו בקרב בלימה, לפחות לשמור על מה שהיה ולא להרע. איך אמר לי מישהו בחוץ: דמוקרטיה,

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת. האמת היא ששנת 2023 היא שנה מיוחדת. היא שנה מיוחדת לעם היהודי, שמאז אלברט איינשטיין המציא את בן גביר כשר לביטחון הפנים ואותך כיושב-ראש, אני חושב שזה כבוד גדול לעם היהודי. גם הצורה החדשנית שבה השר מנהל את ביטחון הפנים,

איך שאתה מנהל את הישיבה, היא משהו שצריך ללמוד אותו. גם איינשטיין, ברטרוספקט, צריך ללמוד מזה, וגם אנשים אחרים. לא כל אדם ולא כל עם ניחן בברכה הזאת שנקראת סגן היושב-ראש ואטורי,

בן גביר ועוד כהנה. ולכן אני חושב שזו שנה היסטורית. זו שנה היסטורית. והיום הזה הוא יום היסטורי מבחינת הדיקטטורה והדורסנות וההקרסה של מערכת המשפט. אני חושב

שאלברט איינשטיין לא נמצא היום כדי להסתכל ולראות מה עשתה תורת היחסות באנשים שבאו אחריו.

חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת

מתברר שלפני שנתיים היה חוק בכנסת שהכשיר בדיעבד את חוות הבודדים בנגב.

מקיימים דיון בתוך הוועדה בכדי לראות את הסטטוס וההתקדמות בהכשרת חוות הבודדים. מה זה חוות בודדים? אלה אנשים שהלכו ועל דעת עצמם הקימו להם חוות, ששימשו או למרעה או לחקלאות או לתיירות. הם הקימו אותן ללא אישור וגם הייתה התנגדות של כל גופי התכנון. גם היום, בדיון עצמו, אנשי התכנון עדיין מתנגדים ומתקשים להכשיר את המאחזים האלה, כי זה נוגד את תוכניות המתאר הארציות, וגם המחוזיות,

ובעת שהדיון מתקיים בוועדה על להכשיר חוות בודדים, באותה

אותם גופים, שגם היו בתוך הוועדה ורצו להכשיר את חוות הבודדים, באותו עת הם היו בנגב ביותר מכפר לא מוכר אחד וחילקו צווי הריסה. הם חילקו צווי פינוי, והם רצו שאנשים יהרסו את הבתים שלהם בידיים שלהם. רק במדינת הנגב יכול לקרות דבר כזה, שאנשי המקום, שחיו במקום, בכפרים שלהם. היום הגיע לידי מסמך מאוד סודי, מארכיון המדינה, שמוכיח שבשנת 1952, הסתיים הזמן. נא לסיים. תתחיל לסיים, בסדר? קמה לה ועדה מיוחדת, אני אנסה לסיים, קמה לה ועדה מסוימת שהוקמה בכדי לדון בזכויות הערבים הבדואים לבעלות על קרקע בנגב. ההמלצה שם, בבירור,

כן להכיר בזכויות הבעלות של הבדואים על הקרקע. לכן אני קורא מכאן להפסיק את חלוקת צווי ההריסה בנגב, את צווי הפינוי, ובמקום זה לשבת עם התושבים, עם האזרחים, ולהכיר בכפרים הלא-מוכרים.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח. חבר הכנסת עופר כסיף. היושב-ראש,

אני הזכרתי בדיון הקודם את ההתנהלות הברברית, האלימה, של יושב-ראש ועדת החוקה כלפי חברי הכנסת מהאופוזיציה שמשתתפים בישיבות, האמת היא שבדרך כלל זה רק חברי כנסת מהאופוזיציה שמשתתפים בישיבות, ופה ושם מבליחות גם כל מיני דמויות תימהוניות מהקואליציה,

כלפי היועצים המשפטיים. אבל ראינו עוד הצגת תכלית של שקרים והסתה, דברי הבל ובלע שכל מה שעומד מאחוריהם זה שנאה. ראינו פה את שר המשפטים עומד ונואם זמן ארוך, באמת, דברים שהשנאה שנטפה מהם היא קשה פשוט לתיאור. אני חושב שבניגוד לחבר הכנסת סגלוביץ', שכמדומני אמר שמה שניכר שמניע את שר המשפטים, את יושב-ראש ועדת החוקה ואת ראש הממשלה ואחרים זה כעס, אני חושב שמה שמניע אותם זה בעיקר שנאה. תיעוב עמוק למערכת המשפט, למה שמכונה שומרי הסף. גם ברמה האישית, תיעוב לאנשים אישית. שמענו את דברי הבלע, ההסתה, התרת הדם של חברת הכנסת הקוזקית הנגזלת, שביכתה היום את הקושי שעבר עליה הבוקר, אבל לא מהססת להאשים את נשיאת בית המשפט העליון ברצח. שלא לדבר על ההאשמה שלי ושל חבריי בעוד כל מיני שמות תואר שלא אזכיר כאן. דברי הבל ובלע ושנאה, האנשים האלה שטופי שנאה. לכן גם שום דבר לא יעצור אותם, אם לא יהיה משהו מבני שיעצור אותם. כי הם מוכנים לכול. מהנאומים האוויליים של השר אמסלם על שעונים ומכוניות ודרך הדברים שהזכרתי, ועוד יותר מכך. אבל בואו נניח לרגע באמת, מיקי, ששר המשפטים צודק. בואו נניח לרגע שאויב העם הגדול זה השמאל ומערכת המשפט, שזה מה שהוא אומר, זאת השנאה וזאת ההסתה, כי אדונו ראש הממשלה, שלא לדבר על בן אדונו, שכבר החליט שהשב"כ הוא חלק מההפיכה נגד ראש הממשלה,

נניח רגע שהוא צודק. איך ההפיכה המשטרית פותרת את זה, מישהו יכול להסביר לי? איך העובדה שהממשלה למעשה תשלוט בלעדית בוועדה לבחירת שופטים, תמנע ביקורת שיפוטית, תחוקק חוק התגברות, איך כל זה בדיוק יפתור את הבעיות האלה? שאלתי שלשום או אתמול את יושב-ראש ועדת החוקה במה השינויים שהם הציעו יגנו על זכויות הפרט, כי זה מה שהוא טוען. הוא לא יכול היה לתת לי תשובה, וברור שהוא לא יכול היה לתת לי תשובה, כי זה לא נכון. לפני כמה ימים כתב השופט יצחק זמיר את המשפטים הבאים. אבקש לסיים. אני מייד מסיים. הוא כתב את המשפטים הבאים: "חוקי-יסוד נוספים אמורים לפטור את הממשלה והכנסת מכל מגבלה, ולאפשר להן לפרוץ כל גבול. הם סוללים את הדרך לדיכוי, שרירות ושחיתות שלטונית. גם אם לממשלה אין כוונת זדון כזאת" ולטענתי יש, "די בכך שחוקי-היסוד יקנו לה את הכוח ללכת בדרך הזאת, התמונה הכללית", אומר זמיר, "ממש מבהילה". שם אנחנו נמצאים. אתם נותנים לזה יד, ותיזכרו לדיראון עולם.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק. היחס לזמיר בוועדה היה מביש. אני יצאתי החוצה להתנצל בפניו, באמת. חד-משמעית.

אדם בעל שיעור קומה כזה שיושב ומותקף רק כי הוא אומר את דעתו בוועדה. הוא עשה את זה, כן, זה היה נורא. הוא בריון, בריון דורסני,

אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, זה יום עצוב, זה לילה עצוב. זה לילה קשה למדינת ישראל ולאזרחי ישראל.

אני רוצה לומר לכם, חברי הקואליציה, מול גסות הרוח שלכם, מול החגיגות האינפנטיליות שלכם כאן במליאה, ישנם מיליוני אזרחי ישראל שמתקשים להירדם, שכואבים וחרדים לעתיד המדינה שלהם. לאנשים הללו, שעובדים ומשרתים ואוהבים את המדינה, לאנשים הללו אתם ירקתם הלילה בפנים. זה אכן לילה קשה, אבל אני רוצה לומר לכל הישראלים הנפלאים שמחזיקים את המדינה הזאת ואת הכלכלה שלה: זה הזמן להרים את הראש.

ומחר אנחנו נמשיך במאבק שלנו. אני רוצה לספר כי ב-1989, בסיביר הקפואה, במינוס 35 מעלות, בגיל 15 וחצי יצאתי להפגנה הראשונה שלי נגד המפלגה הקומוניסטית בברית המועצות. תתבייש. אז כבר החלו תהליכים של דמוקרטיזציה וחופש ביטוי, אבל עדיין זה היה מסוכן. ועדיין יצאנו וקיבלנו מכות מהשוטרים, אבל האמנו כנגד כל הסיכויים כי פעם נחיה במדינה אחרת, במדינה דמוקרטית וליברלית. וגם היום אני מאוד מאמין במה שאני עושה כאן. אני מאמין במדינת ישראל יהודית, דמוקרטית וליברלית. אני מאמין כי אם נתמיד, אם נהיה נחושים, אם נמשיך להיאבק על הערכים שלנו, אנחנו גם ננצח, ונציל את הדמוקרטיה הישראלית. אני רוצה לפנות לשר המשפטים: אדוני שר המשפטים, אני מאוד מכבד אותך וגם מעריך את הדרך שלך. אני כמוך שותף לתפיסה, אולי, כי מי שרוצה רפורמה אמיתית, וזה אני אומר בתור תומך באקטיביזם השיפוטי, מי שרוצה רפורמה חייב להגיע להסכמה ציבורית רחבה, אחרת, מדובר במהלך זמני, שפשוט יתבטל אחרי שינוי השלטון. אתה רוצה רפורמה, אדוני? זה הזמן לעצור, להקשיב למיליוני אזרחים שכואבים הלילה. אל תגיע להסכמה איתי, אתה צריך להגיע להסכמה איתם,

אני מבטיח לך, אדוני שר המשפטים, כי המהלך שאתה מקדם עכשיו יהפוך לאפיזודה מוזרה וארעית בהיסטוריה של מדינת ישראל.

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אדוני היושב בראש, יום עצוב. דגל שחור מתנוסס היום על גגו של הבית הזה, וכל הצד הזה וכל מי שהצביע היום בעד תחילת הדרך למשבר ולקריסת הדמוקרטיה הישראלית יירשם בדפי ההיסטוריה של מדינת ישראל. הקשבתי בקשב רב לנאומו של יו"ר ועדת החוקה במליאה וכן לנאומו של שר המשפטים, חצאי אמת, שקרים. אפשר לתת ליושב-ראש ועדת החוקה את גביע ההונאה, הונאת הציבור. מינוי שופטים מטעם. מי ימנה את השופטים? כמובן, נציגי הקואליציה הנוכחית, נציגי ציבור מטעם הממשלה, חברי כנסת, פוליטיקאים של הממשלה. אז כדי להמחיש לציבור במדינת ישראל את המהות, 42% מהציבור מביעים אמון בבית המשפט ורק 22% מהציבור מביע אמון בבית הזה. האמון בבית המשפט במדינת ישראל הוא פי שניים מהאמון שמביע הציבור בבית הזה. זה אומר דרשני. זה אומר שאתם מחסלים את הדמוקרטיה. תקשיב, אדוני היושב בראש, משהו שלא אני אמרתי, אולי תעביר אותו לראש הממשלה שלך, הוא גם שלי, ולשר לוין, לשר המשפטים. וכך אמר מנהיג חרות מנחם בגין, זכרו לברכה: "המשפט הבלתי-תלוי הוא למעשה המבצר האחרון של חירות האדם בימינו" של חירות האדם בימינו. "כל עוד מבצר זה קיים יש תוחלת להדיפת הגל העכור, בנפול המשפט אין עוד מציל לאדם הנשחק בין אבני הריחיים של השררה". את זה אמר מנהיג הליכוד, שרואה מה קורה היום בבית הזה ובוודאי מתהפך בקברו בחוסר נחת, מביט עלינו ממרומים והיה כלא מאמין:

אלה שהתחנכו תחתיי, אלה שהתחנכו תחת התורה של ז'בוטינסקי, עושים 180 מעלות הפוך ממה שחינכו אותם? אתם ביום הזה מניפים את הדגל השחור מעל הבית הזה. תירשמו בדפי ההיסטוריה של מדינת ישראל כהורסי הדמוקרטיה. ובדרך להיהרס, כלכלת מדינת ישראל. אין לי מספיק זמן, אבל היום קראתי שהוסיפו 280 שקל למעונות ילדים ו-480 שקלים לילדים מגיל אפס עד שנה. עלק חינוך חינם עד גיל שלוש.

עוד לא יבשה הדיו, והיום כבר הוספתם את המחיר. אזרחי ישראל יתחשבנו איתכם.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. כנסת נכבדה, לפני כשעה עברו שני החוקים הדרקוניים, תחילתה של המהפכה המשטרית נגד מערכת בתי המשפט, אבל בעיקר נגד כל אפשרות של חסם או בלם שיעמוד בדרכה של הממשלה הזו שדוהרת בכוונה תחילה לכיוון, לא כפי שהבטיח לנו שר המשפטים מעל הדוכן הזה. הוא אמר לנו: חכו, עוד תראו איזו דמוקרטיה תהיה פה, עוד תראו כמה הם יתקנו את המצב. המצב שחותרת אליו הממשלה הזו ברור לנו מלכתחילה. אפילו דיברנו עליו כשהביאו את חוק סמוטריץ' לכנסת והזהרנו שבחוק הזה, למרות כל הדיונים שהתקיימו סביבו על מי ייתן את הפקודה לצבא, ואיך יהיו בעצם שני שרים כשאחד ידרוך לשני על הטריטוריה שלו, הכוונה האמיתית היא לאפשר לסמוטריץ' להתחיל ליישם את התוכנית הידועה, והוא פרסם אותה: תוכנית ההכרעה, תוכנית שמתחילה בסיפוח, תוכנית שמתחילה בהנצחת הכיבוש, תוכנית שממשיכה לדיכוי האוכלוסייה הערבית, ואיך הוא אמר בתוכנית שלו: מי שלא מתאים לו להיות אזרח בתוך המדינה שיש בה עליונות ליהודים, והוא לא יהיה אזרח שווה לכלל האזרחים היהודים, יש לו שתי אופציות: שיקום וילך בעצמו או שאנחנו נוציא אותו, ואם תהיה התנגדות, הצבא ידע לעשות את העבודה שהוא יודע לבצע טוב מאוד. כלומר טרנספר בכוח. זו הייתה התוכנית של סמוטריץ' אז, אלא שמה שנראה לפני חמש שנים כהזוי, מה שנראה לפני חמש שנים כתוכנית של פוליטיקאי צדדי כזה שלא מקבל אהדה גדולה, הוא היום תוכנית שכנראה מאמצת הממשלה הזו,

בכל סימני החקיקה הגזעניים לדיכוי האוכלוסייה הערבית והרחקתה מחלום השוויון והמאבק למען שוויון אזרחי ולאומי והנצחת שלטון אפרטהייד משני צידי הקו הירוק. ודבר אחרון, לדרוס בדרך את זכויות הפרט, זכויות האדם, זכויות הנשים וזכויות כל הקבוצות המוחלשות. העיקר שלא יהיה קול אחד המתנגד לממשלת ימין ימין, ימין מלא או אפרטהייד מלא.

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה. יושב-ראש הכנסת, מעט חברי הכנסת נוכחים פה, כמה דקות לפני 2:00. אני מסתכלת על החוק הזה שעבר פה, שני החוקים האומללים האלה שעברו פה לפני כשעתיים, ואני ראיתי את חבריי מהקואליציה שמחים, צוהלים ואומרים שזה יום חג במדינת ישראל, ואני שואלת את עצמי: על מה? על מה יצאה שמחתם? על זה שיש אנשים רבים וטובים במדינת ישראל שמרגישים שבלילה החשוך הזה יש פה שינוי מהותי של כל מה שהם מכירים באורח חייהם ובאיכות חייהם? על זה שמנהיגי המדינה הזאת מזלזלים בציבור? על זה שהשמחה והצהלה הן לא בגלל חודש אדר אלא בגלל ביטול מערכת המשפט,

ריסוק, מערכת המשפט, ומינוי של פוליטיקאים מושחתים לקבוע מי יהיו השופטים שלהם? על זה יצאה שמחתם, כשציבור גדול ורחב שואל את עצמו: מה קרה? איך יכול להיות שאנשים נלחמו, בנו, עשו, הגיעו מכל קצוות העולם והקימו, היום מישהו אמר: זה נס גדול שקרה פה, ואני אומרת: זו עבודה קשה שקרתה פה. במאמץ כביר הגיעו לפה אנשים מכל קצוות תבל ובנו במו ידיהם את המדינה הזאת. בשביל מה? בשביל שנגיע לשנת 2023 ותקום קואליציה נקמנית,

עם שיכרון כוח בלתי יתואר, שכל משימתה היא לחסל את מה שהושג כאן, בעבור מה? עבור הגנה על ראש ממשלה שמואשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים? עבור הרצון לעשות דווקא לבג"ץ שקבע שדרעי לא יכול להיות שר, אז הממשלה הזאת תעשה את הקומבינה? במי פוגעים בחוקים האלה? מה תהיה המשמעות של הקרע הזה שהקואליציה הזאת יוצרת בעצמה? פגיעה באזרחים שכל רצונם היה להמשיך לעבוד, לעשות למען המדינה, לשרת, לתרום ולשלם מיסים. מה אתם חושבים שיקרה מעכשיו? ואחר כך עומדים פה שר המשפטים ורוטמן, שניהל באופן ביזיוני ועדה שכאילו הקשיבה, ושניהם אומרים: פנינו להידברות. איזו הידברות? איזו הידברות, אם בזמן שעומד פה שר המשפטים ואומר "אני מושיט יד", יש הצבעה על החוקים האומללים האלה? כולנו מטומטמים? אזרחי המדינה לא מבינים את המניפולציה, את הקונספירציה, כדי להגן על עבריינים בעוד פוגעים בציבור כולו, בדמוקרטיה ובמדינה? זו המשמעות של ההחלטות שלכם. אז רואים לכם. הציבור מבין, הציבור יוצא לרחובות, הציבור מוחה במחאה שלא הייתה כדוגמתה בעבר. אנחנו כחברי האופוזיציה נעשה כל מאמץ כדי לא לתת לחוק הזה להמשיך ולהתקיים ולא להפוך את ישראל למדינה דיקטטורית, כפי שהחוקים האלה מסמנים בערב החשוך הזה.

חבר הכנסת שלמה קרעי, השר, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת משה גפני,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת מנסור עבאס,

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו,

חבר הכנסת גדי איזנקוט,

חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. למה אתה מקדים אותי? אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראש חודש אדר, ומה לשמחה שלכם ולשמחת החודש והחג? כל גזרותיו של המן נעוצות במילים שאמר לאחשוורוש: "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד". על מה אתם שמחים? על שביזיתם את נשיא המדינה, על שלא עצרתם לרגע לראות אם ניתן לבנות מסגרת לשיח בונה ולא הורס, על הדרך הדורסנית שבה הדיונים מתנהלים בוועדת החוקה? וכמאמר קהלת, זה המקורי, לא המזויף, המבקש להחריב את מדינת הרווחה: "ולשמחה מה זו עושה". סליחה, אדוני.

תדבר בנחת.

אודה על האמת, לא חשתי בנוח כאשר ראיתי את התמונות מפתח ביתה של חברת הכנסת גוטליב, בשל המצוקה שעלולה הייתה להיגרם לבתה. אבל אנחנו לא נתנצל על ההפגנות מול הבתים של השרים וחברי הכנסת האחרים ששותפים למהלך ההרסני, לא נתנצל, אלא רק נעצים ונרחיב את אותן הפגנות. בניגוד אליכם, אנחנו יודעים לגנות אמירות מתוך המחנה שלנו שעוברות את הגבול הראוי. אנחנו לא צריכים אתכם לשם כך. המחאה נגד החקיקה ההרסנית שלכם היא מחאה דמוקרטית מפוארת, לא ניתן לכם להוציא את דיבתה ולהכתים את מאות האלפים שמשתתפים בה.

דודי אמסלם, שתקרא לאבא שלי בן ה-76 שעלה היום להפגנה "אנרכיסט"? מי אתה שתטיף מוסר ללוחמים שנשאו עימם את הנגמ"ש מקיבוץ גשר אחרי שאתה וחבריך המלכתם את הפרחח הבריון שגנב את הסמל ממכוניתו של רבין? בני משפחתי ועשרות מחבריי הפגינו היום, כולם שירתו בצה"ל בניגוד למחצית משרי הממשלה, כולם עובדים לפרנסת משפחתם, כולם מתנדבים ותורמים בקהילתם. מי אתם שתציגו אותם כממומנים על ידי איראן או שתקראו להם פורעי חוק? אתם מעיזים להטיף לנו על סטודנטית קצינה בקבע שצעקה לעבר נתניהו, בשעה שהיום ישראל כץ ישב עם רמי בן יהודה הבריון במזנון הכנסת? חלק ניכר מהמוחים היום הם מורים עובדים לילדים, שבחודש הבא יאבדו נקודת זכות במס הכנסה בשל ההתמכרות שלכם אך ורק למעשה החקיקה, חלק גדול מהמוחים הם אזרחים ותיקים שרואים כיצד לא הקדשתם להם מילה אחת בהסכמים הקואליציוניים, בשעה שראש הממשלה מבקש להכפיל את תקציב האיפור וצבע השיער שלו.

מי אתם שתקראו למוחים האלה "אנרכיסטים" ותציגו אותם כבוגדים במדינתם? אחיי ואחיותיי גיבורי התהילה, מגיני הדמוקרטיה, הקואליציה הזאת דוהרת קדימה, ואנחנו לא נוותר.

לא עלינו המלאכה לגמור, ולא אנחנו בני חורין ליבטל ממנה, בנערינו ובזקנינו נמשיך לזעוק ולמחות.

חבר הכנסת דודי אמסלם, אינו נוכח.

חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת,

הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח, חבר הכנסת חמד עמאר,

חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אליהו ברוכי, אינו נוכח ;חבר הכנסת דני דנון,

חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חבר הכנסת גדעון סער,

חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח.

הינו נוכח, בה"א, קדימה, בוא. הינו, הינו.

הרסת לי את השוונג. הרסתי לך את הרצף, אני מבין. בוסו יש רק אחד פה במליאה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מה? הוא נהנה, הוא לא בא. הוא צריך להחליף אותי, לא?

אם היית מקריא עד הסוף, אולי היית שובר את השיא, למרות שכמה שיאים נשברו פה היום. כמה זמן יש לי?

אה, רק שלוש?

30. אופיר, תמיד ידעתי שאתה לארג'.

הם בדיוק על השנייה,

חכה, אולי אני אפתיע אותך.

אני יודע לעמוד בזמנים, פשוט פה אני לא רוצה לעמוד בזמנים. זה ברור.

או מה בכלל התפקיד שלנו במשכן הזה, אם אפשר בצוות סיעת קואליציוש, בבקשה. אז באמת צריך לנסות לשים את הציניות בצד. זה ערב מאוד עצוב. אני חושב שכולכם או מי שנשאר מכם במליאה, תיזכרו לדיראון עולם בהיסטוריה של הכנסת הזו, בטח ובטח בהיסטוריה של המדינה הזו.

עכשיו אתם קצת לא שמים לב לזה, כי אתם פשוט שיכורים מדי מהכוח, אתם מבושמים מ-64 מנדטים. כן, אני מקווה שהם ירגישו אותו טוב, אבל אני לא יודע אם לקוות לסוג של נקמה, כי להגיד הגלגל יתהפך, זה שיח שמייצר או נוצר מרעיון או רצון להחזיר, ואז אני אומר לעצמי במספר הפעמים שאני יוצא מפה, האם אנחנו בכלל רוצים להגיד: אנחנו נראה לכם מה יהיה, כמו שאתם אמרתם ב-20 דקות שהייתם באופוזיציה, אנחנו נראה לכם בפעם הבאה, כשאנחנו נחזור, ואנחנו נעשה כפול וכפליים ונחזיר לכם,

באבי-אביך,

אז אני פחות רוצה לייצר את השיח הזה. מה שכן, ב-60 הימים שאתם מכהנים בממשלת ישראל

לחשוב על משהו אחד טוב שעשיתם למדינה הזו. תביאו לי חוק אחד שהעברתם, ושעשיתם טוב למדינה. כל מה שאתם עושים, אפשר גם בטרומי? חופשי. לא, חוק שהעברת. החוקים שנורא נורא חשובים לך, הייתי מצפה, למשל, לתלושים לנזקקים,

לא שאני חושב שזה ממגר עוני וזה, על זה אפשר לדבר, אבל זה לא היה בפטור מחובת הנחה. למה כל החוקים שלכם בפטור מחובת הנחה? לא, בוער. דחוף להעביר. כל החוקים שלכם, אתם במסלול המהיר, אלו חוקים פרסונליים או חוקים שפשוט מפרקים את המדינה. תודה רבה.

רגע, סליחה, משפט אחרון. אה, מה, שנייה, משפט אחרון, תן לי לפחות את זה. גם כי ניהלנו שיח.

חוק אחד, חוק אחד מהבטחת בחירות שלכם. משהו אחד שעשיתם ליוקר הדיור, ליוקר המחיה, לקבינט הדיור, שהייתם אמורים להקים. הצהרונים עולים, מעונות היום עולים, המשכנתאות עולות, הריביות עולות, אתם כלום, אפס למדינה. כל מה שאתם עושים הוא לשולחן הפנימי פה.

חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת

פה, פה. אם אני יכול להגיד "פה" במקומה. בוודאי, לכבוד הוא לי שתגיד.

אבל לא להצביע במקומה, אתה יודע. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, הלילה אני חרדה לעתיד שלנו. המחשבה על הזכויות שעומדות להילקח מהציבור בגלל ההפיכה המשטרתית שהממשלה מבצעת לא מניחה לי, הפחד של אזרחים, הנחרדים מהפגיעה שדופקת בדלת ושעומדת להגיע אליהם, לא מניח לי. בג"ץ הוא שומר הסף של זכויות האזרח באופן חד-משמעי, אבל הממשלה רוצה למחוק אותו, כי יש לה את הרוב. דמוקרטיה איננה רק שלטון הרוב. הצבעת רוב היא כלי שמהווה חלק חשוב ומרכזי בדמוקרטיה, אבל החלק השני הוא ערכי יסוד שמגינים על זכויות אזרח וזכויות אדם, הזכות להליך הוגן, הזכות לפרטיות, שוויון בפני החוק, חופש ההתארגנות, חופש הביטוי, חופש ההפגנה, חופש העיתונות, חופש הדת. הרוב, לא משנה איזה רוב הוא, מימין משמאל או ממרכז, חייב להיות כפוף אליהן,

גדול ככל שיהיה, לא יכול לפגוע בזכויות המוגנות של היחיד. אין לאף אחד רוב לפגוע בזכויות האזרח, אין לאף אחד זכות לערער על כבוד האדם או על חירות האדם. אבל הממשלה רוצה לסרס את בית המשפט, לקחת ממנו את האפשרות להגן על זכויות האזרח. ואיך הם יעשו את זה? את השופטים יבחרו באמצעות ועדת בחירת שופטים פוליטית שתשרת את הקואליציה, והיא כמובן תבחר שופטים שיאפשרו להם להעביר את המהלכים שהיא מעוניינת בהם. בבג"ץ יוכלו לפסול חוקים רק עם רוב מיוחד, ותישלל ממנו הזכות לקבוע שההחלטה של ראש הממשלה והממשלה נגועה באי-סבירות. וכמובן שבעקבות הפסילה של דרעי מלכהן כשר, על אף התחייבותו לפרוש מהחיים הפוליטיים לאור עבירותיו הפליליות, בקואליציה מזרזים עוד יותר את הליך החקיקה של ביטול עילת הסבירות. כבר לא יהיה ניתן למנוע שחיתות. ומעבר לכול, גם אם בג"ץ יפסול חוק ברוב כמעט מוחלט, מה שיקרה רק במקרים מאוד קיצוניים וברורים, הממשלה תוכל לחוקק אותו מחדש באמצעות פסקת התגברות קיצונית, שמאפשרת ל-61 חברי כנסת לעשות מה שבראשם: לדרוך על זכויות האזרח, להיאבק בחופש הדת, ההתארגנות, הביטוי, למחוק את החלשים ביותר בחברה. חוקי-היסוד הינם חוקים מכוננים, שעליונות לכל חקיקה רגילה זה המהות שלהם. אם כל רוב יכול לחוקק חוק שמתעלם מהם, הם יאבדו את תפקידם בדמוקרטיה הישראלית. הרוב יוכל לפגוע בזכויות המיעוט ללא כל הגבלה, ומעמדה של ישראל כדמוקרטיה ייפגע. רוב שזהה לרוב השולט בכנסת רוצה לעשות, תודה רבה. שני משפטים. כרצונו, תוך התעלמות מחוקי-היסוד שהכנסת עצמה קבעה, וגם להתעלם מפסיקות בג"ץ מראש ובדיעבד.

חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. אדוני יושב-ראש הישיבה, בצל כל הדברים שקרו היום, כל מה שאנחנו עוברים היום, יש אירוע משמעותי שלא זכה לחשיפה ראויה. אני לא יודעת אם מישהו בכלל יודע, אבל יש רצון להעביר סמכויות של קרן הניקיון מהמשרד להגנת הסביבה, שבראשו עומדת השרה עידית סילמן,

אני מדברת על המשרד שלך,

למשרד הפנים. אז למה מדובר באירוע משמעותי כל כך? כשמה כן היא, קרן הניקיון תפקידה הוא לדאוג לניקיון הסביבתי במדינת ישראל. הקרן דואגת למניעת זיהום האוויר והים, צמצום השימוש בפסולת מזיקה, הרחבת מחזור, צמצום השימוש בחומרים מזיקים וטיפול מבוקר בעת השימוש בהם, ניקיון הים, הסברה, תוכניות לעתיד ועוד.

גם ככה מדינת ישראל מפגרת מאחור יותר מ-20 שנה לעומת מדינות העולם. בקרן הזו הצטברו מעל ל-3 מיליארד שקלים. יש הרבה מה לעשות בקרן, אבל בהסכמים הקואליציוניים, וכבר בישיבת הממשלה האחרונה, ש"ס ומשרד הפנים מבקשים להיות שותפים בקרן הניקיון. אני מנסה לחשוב למה כל כך חשובה למפלגה קרן הניקיון שהם הכניסו את זה אפילו להסכמים הקואליציוניים, האם חברי הכנסת מעוניינים בשמירה על איכות הסביבה וכדור הארץ? הייתי באמת רוצה לקוות שכן, אבל מכיוון שהבטחת הבחירות שלהם, שגם בוצעה מייד לאחר הבחירות, הייתה ביטול המס על החד-פעמי, אותו חד-פעמי שכל כך פוגע בסביבה, שכל כך קשה למחזר אותו, שבשונה מכלים אחרים יש לו תחליפים והוא באמת באמת איננו הכרחי, אם הסביבה הייתה מעניינת את נבחרי הציבור בקואליציה הם כנראה לא היו מבטלים את המס הזה ומעמיקים את הפגיעה בכדור הארץ. המדינה לוותה כספים מקרן הניקיון בעבר, ולדעתי בכלל לא החזירה אותם. אבל לי דווקא יש רעיון אחר לקרן: בוא נרחיב במעט את תחום סמכותה גם לרווחת בעלי החיים, כי הגנת הסביבה קשורה בקשר ישיר לנושא. שפצו את כל תחנות ההסגר בערים, שמוזנחות, צפופות ולא ראויות, בנו חדשות בערים שהן אינן קיימות, טפלו בפיצוץ האוכלוסין של חתולי הקהילה, טפלו בפיצוץ האוכלוסין של כלבי ההפקר, שגורמים עוגמת נפש גם לכלבים עצמם אבל גם לבני האדם. אני באמת פונה פה לשרה: אל תוותרי על קרן הניקיון. אנחנו איתך במאבק הזה. התקציב הזה חייב להישאר במשרד להגנת הסביבה.

תודה רבה. חברת הכנסת מירב כהן.

ואטורי, אני רק הגעתי, שום דבר אישי. אני אוהבת מאוד גם את קינלי. כבוד היושב-ראש,

אם תפתחו את האתר של השבועון האמריקני הניו יורקר ברגעים אלה, תמצאו בעמוד הראשי כתבת פרופיל עם הכותרת המדויקת, אנחנו עכשיו הולכים לפתוח את זה.

אני באמת ממליצה לך לפתוח עכשיו את הניו יורקר.

כי הכותרת המדויקת שם לא עושה כבוד גדול למדינת ישראל.

הכותרת המדויקת שם כרגע היא "איתמר בן גביר, שר הכאוס של ישראל", הכותרת הראשית בניו יורקר. עצוב לי מאוד שמדינת ישראל, המדינה האהובה שלנו, שהתפתחה כדמוקרטיה ליברלית ופורצת דרך ב-74 שנות קיומה, עם האנשים המדהימים שלנו, ששש.

עם חתני פרס נובל, הסטרטאפ ניישן, עם אנשים יצירתיים כל כך, נצבעת בימים אלו בגללכם בצבעים של גזענות, שנאה, ואלימות. להלן כמה ציטוטים נבחרים מהכתבה בניו יורקר, תבינו מה אומרים עלינו בעולם ואיך אנחנו נראים: אף אחד לא פוגע בישראלים הליברלים ואנשי המרכז כמו איתמר בן גביר. בן גביר עשה קריירה מוקדמת כמלבה שנאה. ככהניסט צעיר הוא פגע באנשי תרבות שמאלנים וחילק ביצים למפגינים כדי לזרוק לעבר צועדים במצעדי גאווה. בפורים הוא היה מתחפש לברוך גולדשטיין, רוצח ההמונים של חברון. תקשיבו. ששש. שקט, בבקשה. בן גביר היה הבוס. הוא נהג לשלם לנערים עבור לילה של ריסוס סיסמאות.

פעילויות מחוץ לבתי ספר כמו חיתוך צמיגי מכוניות וניפוץ שמשות. רוב הפעולות התרחשו בשכונות ערביות במזרח ירושלים ובחברון, אך מדי פעם שכרו הנערים רכב ועברו מעיר לעיר בבולמוס של ונדליזם. מעבר להיותם מסוכנים, האנשים האלה מתוחכמים, ככה כותבים בניו יורקר, הם למדו איך לשמור על ידיהם נקיות תוך השארת אדמה חרוכה מתחת לרגליהם של אנשים אחרים. מכל מה שאני יודע על איתמר בן גביר ועל כהניזם המטרה היא פשוטה, מאוד פשוטה: לזרוע כאוס. הכתבה גם מזכירה את הקשרים של איתמר בן גביר לתנועת כך, לארגון להב"ה, וממיטה קלון על מדינת ישראל וממשלת ישראל, שזה אחד משריה. חבריי חברי הכנסת, שקט, בבקשה. רק רציתי להגיד לך שהמאמר שאת מקריאה מהניו יורקר,

הוא של הגב' רות מרגלית, שכותבת את אותו דבר בהארץ. אפשר לקרוא גם בעברית.

אז את חושבת שזה טוב, אז את חושבת שזה טוב שאלה הפנים שלנו בעולם. אז בואי אני אספר לך עוד משהו. רות מרגלית מהניו יורקר כותבת בעברית בהארץ. נתניהו, שעד לפני, תיקחי עוד 30 שניות, בבקשה.

הבוס שלך נתניהו עד לפני כמה שבועות לא הסכים לשבת איתו על אותה במה, אצלנו אין בוסים. אצלנו אין בוסים. אנחנו חברים באותה מפלגה.

כי הוא מבין שהוא מוציא לו שם רע. רות מרגלית.

אז הוא לא הסכים לשבת איתו על הבמה. אבל מה לעשות שכשכתבי האישום מתקרבים והוא נהיה לחוץ, הוא מכשיר גם את איתמר בן גביר, ושתישרף המדינה. מה אכפת לו איך אנחנו נראים. נתניהו, שעד לפני כמה חודשים לא הסכים לעמוד עם בן גביר על אותה במה, הכשיר אותו יחד עם עמיתיו המתקרנפים בליכוד,

טלי, והכול בשביל להימלט ממשפטו. עד לניו יורק רואים את הצביעות שלכם, של חברי הליכוד, שהיו בעבר מחרימים את נאומיו של הרב כהנא כשהוא היה נואם במליאה, וכעם אתה מתחבקים עם ממשיך דרכו. כמה עצוב שהגענו לכאן. יום אחד, בעזרת השם, נתעורר מהסיוט הזה שגזרתם עלינו. השאלה היחידה היא כמה נזק, כמה חורבן תספיקו לעשות עד אז. תודה רבה. זו הייתה אחרונת הדוברים. יסכם בשם הממשלה השר יצחק וסרלאוף, בבקשה, הממשלה מוותרת. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה. חבריי חברי הכנסת, נא תפסו את מקומותיכם. שבו במקומותיכם. ההצבעה תהיה אלקטרונית.

להצבעה על הודעת הממשלה בדבר הקמת המשרד לעניינים אסטרטגיים ושינוי בחלוקת תפקידים בממשלה. ההצבעה תהיה אלקטרונית.

הודעת הממשלה על הקמת המשרד לעניינים אסטרטגיים ועל

בעד, 23, נגד, 13, אין נמנעים. אני קובע כי הודעת הממשלה בדבר הקמת המשרד לעניינים אסטרטגיים ושינוי בחלוקת תפקידים בממשלה התקבלה. אנחנו עוברים, על פי סדר-היום, להצעת חוק מטעם הממשלה לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 10), התשפ"ג 2023. יציג, בשם יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת ינון אזולאי. אדוני היושב בראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 10), התשפ"ג 2023, שיזמה הממשלה. בשנת 2005 עברה האחריות לניהול בתי הסוהר הביטחוניים מצה"ל לשירות בתי הסוהר. במקביל, וכדי לאפשר לשירות בתי הסוהר למלא את המשימה החדשה שהוטלה, עליו נקבע כי ניתן יהיה להציב חיילים בשירות בתי הסוהר. לפי ההסדר הקיים ניתן להציב את החיילים רק בבתי הסוהר המשמשים להחזקת אסירים ביטחוניים לבד, או באגפים המשמשים להחזקת אסירים ביטחוניים, או לצורך אבטחתם וליווים בלבד. בשנת 2009 נוספה הוראה המאפשרת הצבת חיילים גם בתפקידי מינהלה הנוגעים לארגון כוח אדם וטיפול, בפרט לאותם חיילים סוהרים. בנוסף קובע החוק כי לחייל שהוצב בשירות בתי הסוהר תהיה הזכות להביע התנגדות לכך ולעבור לשרת ביחידה אורגנית של צה"ל. כמו כן נקבע כי מעמדו של החייל שהוצב בשירות בתי הסוהר יהיה זהה למעמדו של חייל סדיר בצה"ל בכל הקשור לחוקים הנוגעים לחיילים משוחררים ולחוקי השיקום. סוגיית הצבתם של חיילים בשירות בתי הסוהר, כמו גם ביחידות אחרות מחוץ לצה"ל, הייתה לאורך השנים שנויה במחלוקת, הן בוועדת החוץ והביטחון והן בוועדות ציבוריות שונות שבחנו את הסוגיה. בעקבות פרשת הסוהרות בכלא גלבוע נבחן הנושא מחדש בכמה היבטים. צוות בראשות סמנכ"ל משרד הביטחון איתמר גרף קבע כי בעולם אוטופי, נטול מגבלות משאביות ותקציביות, חברת הכנסת גוטליב,

חבריי חברי הכנסת, אתם מפריעים לדובר.

חבר הכנסת אזולאי, אבל את מפריעה לו בכל זאת. נכון היה שמשימת הכליאה של אסירים ביטחוניים תבוצע על ידי סוהרי קבע ותצמצם בהדרגה את מספר החיילים המוצבים בשירות בתי הסוהר. צוות בראשות תת-אלוף גיא חסון מצא כי יש לשפר היבטים שונים בשירותם של החיילים ולחזק את הקשר בינם לבין צה"ל. מבקר המדינה בחן אף הוא את הנושא ופרסם המלצות הנוגעות למוגנות החיילים המשרתים ביחידות המשרד לביטחון הפנים בדוח שפרסם לפני כחודשיים. השר לביטחון לאומי, שנדרש לסוגיה לאחר כניסתו לתפקידו, החליט להפסיק את הצבת החיילים בשירות בתי הסוהר כדי לאפשר לשירות בתי הסוהר זמן היערכות. מוצע להאריך את הוראת השעה בשישה חודשים, עד יום כ"ח באב התשפ"ג, 15 באוגוסט 2023. בנוסף, מאחר שבהתאם להוראת סעיף 38 לחוק-יסוד: הכנסת, הוראת השעה פקעה ביום כ"ד בשבט,

זה באוגוסט. בנוסף, בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק-יסוד: הכנסת, הוראת השעה פקעה ביום כ"ד בשבט התשפ"ג, 15 בפברואר 2023, וכדי שלא להותיר ואקום, הוצע לקבוע כי תחילתו של החוק תהיה ביום כ"ה בשבט התשפ"ג, 16 בפברואר 2023. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשות לרשות דיבור. אבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. בזה אני רוצה קודם כול להודות ליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, שנמצא בשליחות חשובה מאוד, כמובן לצוות הוועדה, ליועצת המשפטית של הוועדה מירי פרנקל שור, לאסף פרידמן וכמובן לכל הצוות.

אני מבקש מכם לתמוך בהצעה.

תודה רבה. להצעת החוק הוגשו כמה בקשות דיבור. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.

בישיבת הממשלה הראשונה מאשים את הממשלה הקודמת בריסוק הכלכלה הישראלית. קיבלנו כלכלה מרוסקת, כך אמר, והינה, לפני כמה ימים התפרסם כי מדינת ישראל נמצאת במקום שלישי בעוצמתה הכלכלית בין מדינות העולם. ברוב חוצפתכם אתם מאשימים אותנו, את האופוזיציה, במשבר הכלכלי שבפתח, כאילו אנחנו גרמנו ליציאת הכסף מישראל, כאילו אנחנו עצרנו את ההשקעות. 300 כלכלנים בכירים שולחים מכתב לראש הממשלה נתניהו, 300 כלכלנים, ובהם נגידי בנק ישראל שהוא מינה, ובהם שני פרופסורים לכלכלה ששימשו יועצים שלו, פרופ' יוג'ין קנדל ופרופ' מנואל טרכטנברג. הם מזהירים את נתניהו מפני ההשלכות הכלכליות של המהפכה המשטרית. אזהרות ה-OECD, אזהרות נשיא ארצות הברית, נשיא צרפת, ידידינו בעולם עומדים משתאים כיצד נופלות חומות הדמוקרטיה במדינת ישראל. חבריי חברי הכנסת, נא לשמור על שקט.

ה-OECD פרסם אזהרה לישראל לגבי העצמאות של מערכת המשפט, החיונית לכלכלת מדינת ישראל. כך הופך הארגון הכלכלי הבין-לאומי המתייחס לעתידה של הכלכלה בישראל, זה כבר לא אנחנו פה באופוזיציה, זה ה-OECD. עוד מוסיף הארגון ואומר: המערכת המשפטית, הבלמים והאיזונים המשפטיים, חיוניים למערכת ציבורית איתנה ובעלת יושרה. בסוף 2022 נפגשו כל נציגי ה-OECD בלוקסמבורג, חתמו על הצהרת בניית אמון וחיזוק הדמוקרטיה. אז הנציג של ישראל חתם, אז מה? מאז נודעו פרטי התוכנית ההזויה של השר לוין נתניהו ורוטמן, השקל נחלש ב-5%. ידידיי, לא צריך להיות כלכלן מדופלם כדי להבין את זה. זה הכוח האינפלציוני החזק ביותר. במילים פשוטות, פיחות השקל אומר כך: אם מוצר מסוים או סחורה מסוימת או כמה קילוגרמים של תבואה עלו 200 דולר, היום הם עולים 210 דולר, 10 דולר יותר. השקל נחלש ב-5% לעומת הדולר. שכר הדירה עולה, מחירי הסחורות והמוצרים יקרים יותר, מכיוון שנדרשים יותר שקלים לרכישת הסחורות. האינפלציה כבר נושקת

כפי שאמרתי, כבר בישיבת הממשלה הראשונה ראש הממשלה לא המתין, והצהיר: ממשלת בנט-לפיד השאירה לנו כלכלה הרוסה. שקר בוטה, חרטוט, לחם להמונים. ישראל עם הכלכלה השלישית בחוזקה ובעוצמתה במדינות ה-OECD, לפני גרמניה, לפני צרפת, לפני אנגליה. הנתונים נכונים ל-2022, כמדומני שממשלה אחרת הייתה בשלטון. הצהרתם כי תפחיתו את יוקר המחיה. לפני כחודש כינסתם מסיבת עיתונאים, ובה הצגתם כי הורדתם את הדלק ב-3 אגורות, חשמל מופחת. חבורה של חרטטנים. שקר. החשמל עלה ב-8% זה מחולל מרכזי ביוקר המחיה. המסקנה: הנגיד יעלה את הריבית, כדי להילחם באינפלציה שנושקת ל-5.4%. כבר היום מצביעים על פגיעה ממשית בקטר ההייטק הישראלי, ירידה של 10% בייצוא ההייטק. את הכלכלה הזו, אתם הולכים להרוס.

ידידיי מש"ס תקשיבו טוב ותקשיבו גם ידידיי מהליכוד, הכרזתם, הסכמים קואליציוניים, הכריז ראש הממשלה: חינוך חינם לגילאי אפס עד שלוש, יצא חבר הכנסת דהיום דרעי: חינוך חינם, אפס עד שלוש. אז אני מסביר לכם היום, מדגים לכם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, היום מפרסם האוצר: מחירי המעונות מתייקרים.

שבליבת העשייה שלכם, מה שכואב לכם, מחירי המעונות מתייקרים, חבורה של שרלטנים, 284 שקלים לחודש מגיל שנתיים והלאה, 480 שקלים לחודש לתינוקות מגיל אפס עד שנה. אז חרטטתם, שיקרתם, רימיתם, הבטחתם חינוך חובה מאפס עד שלוש. לא רק שלא עמדתם בהבטחות האלה, בקולו של ראש הממשלה, בקולו של השר לשעבר דרעי, 284 שקלים לחודש בעבור גנון או גן מאפס ומעלה, 480 שקלים לחודש לתינוקות מגיל אפס עד שנה. אז אמרתם, אז שיקרתם, לא נורא, זה עובר לציבור מעל הראש. אבל אתם, להזכיר לכם, עברתם כאן יום-יום במשך שבועות, במליאת הכנסת, ודיברתם על יוקר המחיה. בש"ס הגדילו לעשות, וצילמו צילום בסופרמרקט. תסתכלו לאן אתם מביאים אותנו. חרטטנים, שקרנים. שמעתי את שר האוצר במסיבת עיתונאים מסית ומאשים את לפיד בהבערת השטח. האומנם? מאות אלפי אזרחים שיודעים מה הם רוצים, שיוצאים לרחובות, לפיד מסית אותם? אז אדוני שר האוצר, הרשה לי לרענן את זיכרונך, איך הייתי אומר? בחקירה נגדית. אדוני שר האוצר, את זה אומר מי שנתפס עם חומר דליק, גלונים של 700 ליטר דלק, אבל שמר על זכות השתיקה בחקירה.

אדוני שר האוצר, במקום לעסוק במינהל האזרחי ובמלחמה מול שר הביטחון, תטפל במשרד האוצר ובנזקים הכלכליים שהמהפכה המשטרית מביאה כבר עכשיו. הכלכלן הבכיר מרטין אייכנבאום, פרופסור לכלכלה, יועץ לבנק הפדרלי בארצות הברית ולקרן המטבע.

הוא היה מועמד של ראש הממשלה נתניהו לנגיד בנק ישראל, פרופסור מרטין אומר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: השינויים במערכת המשפט ייפגעו בכלכלת ישראל. עסקים, מבקשים ודאות כלכלית, פיתוח,

מביט לעתיד, עם החקיקה של חוק ההתגברות, מינוי שופטים מטעם, ביטול מעמדו וחוסנו של בית המשפט העליון, כל אלה מביאים לסכנה ממשית לכלכלת מדינת ישראל, ללכידות החברה בישראל ולחוסן הלאומי. דגל שחור מתנוסס על גגו של הבית הזה ביום שבו שלחתם יד בצורה גסה בדמוקרטיה, שפגעתם בלכידות החברתית, בחוסן הלאומי ובכלכלה הישראלית. מיקי, אמרת את זה לפני 20 דקות.

שאזרחי ישראל יצטרכו לשלם, אמרתי את זה בצורה אחרת, לא דיברתי על השר סמוטריץ', לא דיברתי.

הדגל השחור שמתנוסס,

תלך לשר שלך דרעי ותגיד לו, לחבר הכנסת דרעי: מה עם ההבטחה של המעונות? לא רק שלא הוזלתם, לא רק שזה מאפס עד שלוש לא חינם, אלא גם היום העליתם את המחירים, 284 מגיל אפס עד שנה אחת, 484. ו-294 מגיל שנתיים ומעלה. אז למי אתם משקרים? לציבור שלכם. חרטטנים. ואם היית מאזין, בנאום הראשון לא דיברתי על הכלכלן שיעץ לנתניהו, על הפרופסור לכלכלה מרטין אייכנבאום, לא דיברתי עליו. כדאי שתקשיבו למה שהוא אומר, נתניהו רצה שהוא יהיה נגיד בנק ישראל. הוא אומר שהמהפכה המשטרית תביא לנזקים בלתי הפיכים לכלכלה הישראלית, הוא אומר שחקיקה של חוק ההתגברות, של מינוי שופטים מטעם, של ביטול מעמדו וחוסנו של בית המשפט העליון, כל אלה מביאים לסכנה ממשית לכלכלה הישראלית, ללכידות החברה בישראל, את זה אני מוסיף, ולחוסן הלאומי. התשלום שאזרחי ישראל יצטרכו לשלם בגללכם הוא תשלום עצום. די אם הייתם היום רואים את הסקר שערך ערוץ 13, אני מאמין שכולכם ראיתם אותו. מגזין האקונומיסט, שאותו נתניהו נהנה כל פעם לצטט, באמת מגזין כלכלי ידוע, מכובד, אומר בכתבה, ואני מצטט מהכתבה של האקונומיסט: המהלך שמקדמת ממשלת נתניהו הוא תשובה איומה לבעיה אמיתית. לא אני אומר את זה, המגזין אומר את זה. אחד המגזינים החשובים מאוד. מגיע שלב שבו מלחמת תרבות או פופוליזם פוגעים במוסדות, בחברה ובכלכלה של המדינה. ישראל, כותב האקונומיסט, הגיעה לשלב הזה. לישראל אין חוקה, וחוקי-היסוד שלה פגומים וחלקיים. השינויים יחמירו את המצב. לשלטון רוב כמעט חסר מעצורים, זה עלול להפוך את המדינה למשגשגת פחות, מקוטבת יותר ופגיעה מבחוץ. חלק מהמניע לרפורמות הינו אישי, נתניהו נאבק באישומי שחיתות.

כן, מערכת המשפט זקוקה לתיקונים ושינויים, אבל לא להרס. את זה לא אני אמרתי, זו כתבה שהופיעה במגזין אקונומיסט, המגזין הכלכלי. הרפורמה מותירה את ישראל כמעט ללא איזונים ובלמים, כתב האקונומיסט. לישראל יש רק בית אחד, הכנסת, בניגוד למקומות אחרים, בית תחתון, בית עליון, חוקה. בישראל, בהיעדר חוקה, בהיעדר בית נוסף, כל הכוח יהיה בידי הרשות המבצעת. היום הרשות המחוקקת, הכנסת, היא למעשה נטולת כוח. הרשות המבצעת נותנת הוראה וכולם מצביעים הצבעה אחת. משפט קואליציוני. ולכן אין בכלל חשיבות לכנסת. הצד הזה, גם אם הוא מביא חוקים טובים, הוא נפסל בוועדת שרים לחקיקה. יש לי ניסיון של עשר שנים פה, ואני יכול לתת אלפי דוגמאות, כמו החוק לתת לחיילים את כספי השחרור שלהם, שנפסל, ואז בא שר הביטחון ואמר: אנחנו יכולים לקבל את זה ולהגיש את זה כהצעת חוק ממשלתית?

מה אכפת לי מי מגיש את זה, העיקר תחזירו את הכסף לחיילים. ככה החוק הזה עבר. הרשות המבצעת, הממשלה, בהיעדר איזונים ובלמים, תעשה מה שהיא רוצה. זה שניצחתם לא אומר שאתם מממשים את רצון העם. דמוקרטיות ליברליות, את זה לא אני אומר, אומר האקונומיסט, דמוקרטיות ליברליות זקוקות למוסדות שימנעו מאדם אחד להחזיק בכוח, מוסדות שיגנו על מיעוטים, על נשים, ארגוני עובדים ועוד. אל תתפלאו אם נשים במדינה הזאת יהיו חשופות לגחמות שלכם. כל המהפכה החוקתית באה כדי להציל אדם אחד, שנגדו הוגשו שלושה כתבי אישום בגין שוחד, מרמה והפרת אמונים. על התיק של נתניהו בשלושה כתבי אישום כתוב: מדינת ישראל נגד הנאשם בנימין נתניהו. אני לא מרכל, אני מביא עובדות. העובדות הן מיקי, באמת, אתה יודע את זה.

טלי גוטליב, הן שאני כמפקד מחוז, כשוטר, לא העזתי שמישהו יזמין אותי לכוס קפה. כיושב-ראש הכנסת אני יכול להגיד לך שהאוטו, ששוקל 3.5 טון, עשה נזק לרצפה של המוסך בבית. אמרתי: תשימו פלטות, לא צריך לעשות יותר כלום. נשברו המרצפות. אמרה הכנסת: מה פתאום, צריך להחליף, צריך לבצע את העבודה. אמרתי: בסדר, תבצעו. ביצעו את העבודה. היה צריך לבחור מרצפות, לקחו את רעייתי, נורית, כדי לבחור מרצפות. אמרתי לה: כשתבחרי, תתקשרי אליי. אל תשכחי את כרטיס האשראי. כשהגיעה לחנות ובחרה את המרצפות, אמרה: 4,750 שקלים. אמרתי לה: תשלמי. כי כשאני אגמור את התפקיד, המרצפות האלה יישארו בבית. איפה בנט היה?

50 מיליון שקל שמו על הבית שלו, אבל את רוצה שניכנס לזה? כי עכשיו שני מעונות פרטיים? אני לא רוצה להיכנס לזה, אני מעריך את האיש. אני מעריך את האיש, אני לא רוצה עכשיו להגיד לך מה פורסם היום. למה לנו להיכנס ללכלוך הזה? הכי טוב. נחום ברנע עשה פה פשע.

מה את רוצה, שניכנס לפרסום שהם ביקשו עכשיו תחזוקה של שני בתים ותוספת תשלום? אני לא רוצה להיכנס לזה, זה לא לכבודו.

80,000 שקל לאשת ראש הממשלה, 50 מיליון שקל לקחו, חברת הכנסת גוטליב, תני לדובר להמשיך.

מכיוון שהייתי שם, מי שהשקיע את זה השקיע את זה בביטחון. בתוך הבית אפילו מסמר לא דפקו. אבל באיזה אישור? באיזה אישור הפכו את זה לבית רשמי, אני אסביר לך איך זה עובד.

גם אם תעברי עכשיו בדרך עזה, ההגנה שהגנו עכשיו על בית הפרטי של ראש הממשלה, ובצדק, ובצדק, זה עלה מיליונים, ואני לא מצפצף על זה. לא מצפצף. אתה יודע מה ההבדל? אין שום הבדל. ההבדל הוא שהבית של ראש הממשלה בעזה, ואי-אפשר להיכנס אליו. לעומת בנט, אז תסבירי לי את הבקשה לתחזוקת הבית הפרטי בקיסריה. לא רציתי להיכנס לזה. אני חייבת לומר לך משהו, אני לא מאמינה לפרסומים האלה. אוקיי,

את מוזמנת לוועדת הכספים. אני איכנס לוועדת הכספים. את תעלי לדוכן הזה ותגידי: טעיתי. חברת הכנסת גוטליב, את רוצה להירשם לרשות דיבור, אני אשמח לתת לך, אבל תני בבקשה לחבר הכנסת מיקי לוי להמשיך את דבריו.

לא, נגמר לי הזמן. חברת הכנסת גוטליב, לא רציתי להיכנס לזה,

אני מתנצל שאני נשברתי ונסחפתי לעניין הזה.

אני רוצה להקריא לך משהו, לכם, לחברי הליכוד, לאנשי הבית הזה. לא אני אמרתי, מנהיג הליכוד, חרות, מנחם בגין, זכרו לברכה, שהיה גם מפקד של אבא שלי פה בירושלים, זה החינוך שקיבלתי, אומר כך: "המשפט הבלתי-תלוי הוא למעשה המבצר האחרון של חרות האדם בימינו. כל עוד מבצר זה קיים יש תוחלת להדיפת הגל העכור, בנפול מבצר המשפט, אין עוד מציל לאדם הנשחק בין אבני הריחיים של השררה".

תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. לרשותך 30 דקות,

לא, אני לא צריך 30 דקות. אבל קיבלת אותן בכל זאת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שמעתי אותך, חבר הכנסת יָנוֹן. יִנוֹן.

אתה רוצה לשמוע? במקומך הייתי מתבייש, אני הולכת להתבייש. איך מתביישים, כי כל מה שדיברנו עליו במערכת הבחירות, יוקר המחיה, אתם לא מתקרבים ליוקר המחיה. שנייה, חבר הכנסת עמאר. חברת הכנסת גוטליב,

או שתירשמי לרשות דיבור או שתצאי,

להתבייש במקום אחר.

תירגעי, תירגעי. תאמין לי, אופיר, אנחנו צריכים להעסיק אותה. באמת. אמרתי לכם, תתקזזו איתי, אנחנו לפחות, כשנכנסנו לממשלה בזה התעסקנו, ביוקר המחיה. אני הייתי במשרד האוצר וכל ישיבת הנהלה, ביום שלישי בשעה 07:30, נפתחה בנושא יוקר המחיה, בנושא של דיור ואיך אנחנו מוזילים את מחירי הדיור במדינת ישראל. ואתם יושבים כאן, ובמה אנחנו מתעסקים? אבל לפני שאני אתחיל בנאום שלי, אני רוצה להגיד לכם: הרבה שאלו למה ישראל ביתנו החליטה לא ליטול חלק בהצבעה על החוקים שמבזים את הכנסת, שסותרים את מגילת העצמאות, שהופכים את מדינת ישראל למדינה לא דמוקרטית. אנחנו לא רוצים להיות שותפים שם, אנחנו לא רוצים לתת לגיטימציה לאותם חוקים. לא השתוללנו במליאה, לא צעקנו, השתוללתם וצעקתם. לא השתוללנו במליאה, לא צעקנו, גם השתוללתם וגם צעקתם וגם, חברת הכנסת גוטליב, תודה רבה. יצאנו מהמליאה. יצאנו מהמליאה ואמרנו את האמירה שלנו באי-השתתפותנו בביזיון של החוקים שמובילה הממשלה הזאת. אני רוצה להגיד לכם, שמעתי הרבה, וגם היום שמעתי את יושב-ראש ועדת הכספים, שמדבר על הממשלה הקודמת ועל הרס הכלכלה, אבל עם עובדות קשה מאוד להתווכח. בעצם אתה לא יכול להתווכח. קיבלנו מדינה מהיקרות ב-OECD, בעצם המדינה השנייה ביוקרה בעולם, והתוצאה הייתה שאנחנו,

באנרגיה, עליות המחירים היו אצלנו הכי נמוכות בעולם. אני לא מתאר לעצמי, אם הממשלה הנוכחית הייתה מקבלת את הירושה שאנחנו קיבלנו, קיבלנו 140 מיליארד שקל גירעון. מעל 140 מיליארד שקל גירעון. השארנו בקופה מעל 8 מיליארד שקל, אפס גירעון,

מעל 8 מיליארד שקל. קיבלנו אבטלה מעל 10% והשארנו אבטלה כמעט אפסית. הצמיחה של 2022 הייתה 6.5%. ניהלנו את הכלכלה כמו שצריך לנהל כלכלה חזקה במדינת ישראל. אני רוצה להגיד לכם, היום לוועדת הכספים הגיעו מומחים, אנשי כלכלה מובילים במדינת ישראל, פרופסורים.

דיברו על הנזקים שהחוקים שאתם מובילים והמהלכים המשפטיים שאתם מובילים, שכל מטרתם רק אחת, הצלת שני אנשים, נתניהו ודרעי, והם יביאו לקריסת הכלכלה במדינת ישראל, יביאו ליציאת הרבה כסף ממדינת ישראל, יוציאו הרבה משקיעים ממדינת ישראל, שיעזבו את מדינת ישראל. ברגע שמוציאים הרבה כסף ממדינת ישראל, זה יכול לגרום

זה יכול לגרום לאבטלה, זה יכול לגרום להרבה משקיעים שלא יגיעו למדינת ישראל. האם כל המומחים טועים? אני לא מבין למה אף אחד בממשלה הזאת לא עוצר ואומר: בואו נחשוב, אולי בעצם אנחנו הטועים? אולי בעצם אנחנו מובילים את המדינה למקום שהיא לא צריכה להיות בו? כי במדינת ישראל, אמרתי את זה יותר מפעם, אנחנו לא נמצאים באירופה. אנחנו נמצאים במזרח התיכון, אנחנו נאבקים בטרור יום-יום,

מאוימים על ידי איראן

באופן תמידי, יום-יום. ועם כל זה הצלחנו לבנות כלכלה מאוד חזקה במדינת ישראל, אנחנו צריכים לשמור עליה. אסור לנו לוותר על הכלכלה החזקה של מדינת ישראל. אנשים באים ומשקיעים במדינות חזקות כאשר המוסדות של המדינה הם חזקים. אם אנחנו הורסים את המוסדות של המדינה והממסד השיפוטי של מדינת ישראל, אנחנו הורסים אותו, ואמרתי את זה היום גם מכאן, ממילא אנחנו לא עם שלוש רשויות. הרשות המבצעת והרשות המחוקקת היא אחת היום. ראינו את זה היום ורואים את זה כבר יותר מחודש וחצי. אפילו חבר כנסת אחד לא קם ומדבר נגד החוקים שאתם מובילים. לא יכול להיות מצב שאין לאחד מה-64 דעה אחרת. אבל הוא לא יכול, אפילו אם הוא רוצה להתנגד, הוא לא יכול להתנגד. איך הוא יקום ויתנגד? הוא מפחד להתנגד ולכן אנחנו לא שומעים אחד שמדבר. ואז שתי הרשויות הן רשות אחת, גם המחוקקת וגם המבצעת. נשארה לנו הרשות השופטת. אין ספק שצריך לעשות רפורמה, להוביל רפורמות רציניות מאוד במדינת ישראל, בכל המערכת השיפוטית במדינת ישראל, וישראל ביתנו חסידה של הובלת רפורמות במערכת המשפט. אמרנו את זה מהיום הראשון שהקמנו את ישראל ביתנו, חוקה למדינת ישראל, בית משפט לחוקה ופסקת התגברות ברוב של מעל 70 חברי כנסת. את האמירה שלנו אמרנו כבר ב-1999, כשהקמנו את המפלגה, אבל מה שאתם מובילים, טלאי על טלאי, לא באמת רפורמה שאנחנו יכולים להזדהות איתה. יכול להיות שכל חוק, כחוק הוא חוק טוב, אבל מה שאתם עושים היום

מהלכים אחרי מהלכים ולא רפורמה אמיתית שיכולה להביא את מדינת ישראל למקום הנכון. חבריי מהקואליציה, דיברתם על ביטחון ועל שמירה על ביטחון מדינת ישראל. אנחנו עדיין לא חודשיים עם הממשלה הנוכחית, יותר מ-27 רקטות נורו למדינת ישראל. ומה התגובה שלכם? כמו ימין-ימין על מלא, דיבורים דיבורים על מלא.

ואתם לא יכולים לעשות כלום. במקום כל זה אתם מתחננים, ראש הממשלה מתחנן לקטרים שיזרימו בחזרה כסף לרשות הפלסטינית. זה מה שאתם עושים ודואגים. מלחמה בטרור? יותר מ-11 נרצחים בתוך מדינת ישראל. איזה מלחמה בטרור? מלחמה בפשיעה? שר הפיתות.

שמונה הרוגים בלוד. שמונה הרוגים בלוד בלבד. איפה הביטחון האישי? איפה הביטחון האישי? למנוע מאסירים לאכול פיתות, זה הביטחון האישי? בזה אנחנו נלחמים? בזה מנצחים את הפשיעה? בזה אנחנו מנצחים את הטרור? איפה המהלכים שלכם? אני הייתי חבר בוועדה לביטחון הפנים וחבר בוועדה למלחמה בפשיעה. כל חודש קיימנו דיון. כל חודש ישבנו עם כל גורמי הביטחון במדינת ישראל, מראש השב"כ למפכ"ל, ודנו והתעדכנו ובנינו תוכנית למלחמה ולמיגור הפשיעה במדינת ישראל. ומה אתם עושים?

לא פיתות ולא לאפות. אז אני חושב שלא רק שר הפיתות, גם שר הלאפות יתאים לו מאוד, כי בזה הוא מתעסק. בזה הוא מתעסק במקום להתעסק בדברים העיקריים. שר במדינת ישראל. שר לביטחון, איך זה נקרא, ביטחון לאומי? ביטחון פנים? איך זה נקרא?

ביטחון לאומי. ביטחון לאומני. לאומני. ביטחון לאומי. עומד על המדרכה ומצהיר על מבצע "חומת מגן 2". אני לא מבין, חבר קבינט מדיני-ביטחוני ומצהיר בתקשורת, לפני כולם: נצא למבצע חומת מגן 2, זה שר רציני? זו ממשלה רצינית? זו ממשלה שיכולה להילחם? זו ממשלה שיכולה להילחם ביוקר המחיה? זו מלחמה שיכולה להילחם בטרור? זו ממשלה שיכולה לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל? שכחו בכלל את איראן. רק אתמול שמענו שהם קרובים מאוד להגיע ל-90% אורניום, ייתן להם מצב לפצצה, ואנחנו מתעסקים כאן במהלכים המשפטיים של שני אנשים. בזה אנחנו מתעסקים היום. ימין על מלא, ימין. תאמין לי, אני ימין. ימין לא רק ימין בעמדות, גם ימין כלכלי. גם ימין שעומד על האידיאולוגיה שלו, על האמונה שלו במה שהוא מאמין.

אם נבדוק את חברי הממשלה הזאת ונראה לאורך ההיסטוריה את האצבעות שלהם והמהלכים שהם עשו, נדע שבכלל הם לא ימין ובכלל לא מתקרבים להיות ימין. אז אני אומר לכם, אזרחי ישראל מצפים מכם להילחם בטרור, לדאוג לקיומה של מדינת ישראל בנושא איראן, לדאוג ליוקר המחיה במדינת ישראל. כל זה אתם לא עושים. שמעתי הרבה אנשים מהאופוזיציה ושמעתי גם את הקואליציה: נדבר. למי אנחנו צריכים להאמין כאן בממשלה הזאת, לראש הממשלה, שהוא באמת רוצה הידברות? מי שרוצה לדבר, עוצר, חושב איך מתקדמים ביחד. לא אומר: בואו לדבר ואני לא עוצר את החקיקה אפילו לא לשנייה אחת.

עם מי לדבר? אתה שם לי אקדח על השולחן ואומר לי: בוא תנהל איתי משא-ומתן. אני אעז לזוז? האקדח מולך, הכוח אצלך. זה סיפורי סבתא לדבר ולהכריז כאן. שמעתי את שר המשפטים: בואו נדבר, האחריות אצלכם. אז בטח אני אבוא לדבר כשאתה שם לי אקדח על השולחן. תעצור את החקיקה, ואז יש מצב שנגיע להסכמים כולנו ביחד. כל אלה שקוראים למרי אזרחי, כל אלה שאומרים "מלחמת אחים", דברים כאלה אסור שיקרו. אני אומר לכם כדרוזי שחי במדינת ישראל, אני אזרח של המדינה הזאת והמדינה הזאת יקרה לי: תפסיקו עם האמירות האלה, אמירות שלא מתאימות לנו. אין מלחמת אחים ולא תהיה מלחמת אחים. אף אחד לא רוצה מלחמת אחים. אתם הרוב, ואני מכבד את הרוב שיש. מהיום הראשון אמרנו, כישראל ביתנו, שאנחנו מכירים בניצחון שלכם, אבל הרוב לא דורס את המיעוט, הרוב מכבד את המיעוט, הרוב מדבר עם המיעוט. הרוב, כי הוא הרוב הוא השלטון, הוא הכוח, הוא צריך להוביל את המהלכים. לא לדרוס את המיעוט, אסור לו לדרוס את המיעוט. אסור יותר לשמוע מאף אחד, כמה בכיר שיהיה, על דברים כאלה של מלחמת אחים. אסור שמילה כזאת תצא כאן במדינת ישראל. לפני שאני מסיים, כולם אומרים לי, תסיים, תסיים,

מה אני צריך לסיים? לרשותך עוד זמן רב. יש לכם הזדמנות כזאת לעמוד כאן בשעה כזאת מאוחרת, בוקר חדש

לראות חלק מהקואליציה יושבת כאן ושומעת אותנו, ואני לא אנצל את ההזדמנות

הרבה אומרים לי: למה העדה הדרוזית לא חלק מההפגנות? ואני אומר להם:

אני דיברתי על דריסת המיעוטים. שרון, כדאי שתשמעי מה שאני אומר.

שואלים אותי למה העדה הדרוזית לא חלק מההפגנות. אני אומר להם,

אני דיברתי עכשיו על דריסת המיעוט. ממשלת ישראל במדינת ישראל דרסה את העדה הדרוזית, דרסה אותה עם חוק הלאום ועשתה וידוא הריגה בבית המשפט העליון. כאשר הגענו לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון זרק אותנו מהמדרגות שם. אני נכחתי בכל הדיון בבית המשפט העליון. שמעתי את כל הטענות שלנו שם, של עורכי הדין שייצגו אותנו. שם נזרקנו. אז איך אנחנו נהיה חלק, כאשר אנחנו מרגישים שאנחנו לא חלק מהמדינה הזאת עכשיו? אבל אני אומר להם תמיד, לכל צעיר וצעירה דרוזים: ירצו או לא ירצו, אנחנו המדינה, אנחנו חלק מהמדינה, אנחנו בתוך המדינה. אנחנו לא נעזוב את המדינה הזאת, ונמשיך להילחם למען המדינה הזאת, כי המדינה הזאת יקרה לנו. אבל חשוב שתדע, אדוני היושב-ראש, שנדרסנו עם חוק הלאום, דרסו את העדה הדרוזית. כל דרוזי היה גאה להגיד: אני דרוזי אזרח מדינת ישראל, עשיתי צבא ואני אמשיך לעשות צבא. אני בעצמי עשיתי צבא וגם הבן שלי עשה צבא וגם כל האחים שלי היו בצבא. כל השכנים שלי עשו צבא וכולם ימשיכו לעשות צבא. אבל חוק הלאום דרס אותנו, נתן לנו להרגיש שאנחנו אאוט,

גם בנושא הזה בית המשפט לא נתן סעד. אבל עם כל זה אסור לנו להגיע למצב שלבית המשפט העליון במדינת ישראל הממשלה ממנה את השופטים, שכל שופט שרוצה להתקדם במדינת ישראל יהיה חייב להיות מחובר לשרים, חייב לעשות דברים שטובים לקואליציה הנמצאת, אחרת הוא לא יתקדם, אחרת הוא לא יגיע לבית משפט המחוזי, לא יגיע לבית המשפט העליון ואפילו לא ייבחר כשופט לבית המשפט השלום.

של תשעה, אומרים שחמישה יהיו חלק מהממשלה ועוד שלושה לא יהיו מהממשלה,

ברגע ששר המשפטים ממנה את השופטים אז כבר שבעה ולא חמישה הם רוב, כי כל אחד שרוצה לפנות לוועדה

שר המשפטים ימנה אותו. לכן הרוב יהיה אצל הממשלה, רוב דורסני לגמרי. הם בעצם יחליטו מי יהיו השופטים. כשאנחנו נחזור לשלטון נתקן את המצב עם העדה הזאת. אנחנו לא נתקן, אנחנו נבטל כל מה שהם עשו. לא נתקן, אין מה לתקן. דברים כאלה לא יתוקנו. שהם יהיו שווי זכויות, כמו שהם שווי זכויות, אני אומר לך שפעם הייתה לי תקווה שהממשלה הזאת תשנה משהו. היום אין לי שום תקווה. אני ראיתי אותם, אין לי שום תקווה שהממשלה הזאת תשנה משהו. אין לי שום תקווה. דבר שני שאני רוצה להגיד לך, חוק קמיניץ. מי שקורא את חוק

לא רק קורא אותו, חמד, רק להגיד לך. זה שיש פה שקט, זה לא שמאזינים לך, פשוט אנשים לא נמצאים. תמשיך. אני רואה אותך ער, אני מדבר אליך. אני מכבד אותך כל כך אז אני מדבר אליך. אותי זה מעניין.

אני באמת, אתה מאוד מעניין אותי. אני אומר לך, אני חושב שבדברים שלך על חוק הלאום היה פה שקט כזה, שגם אלה שלא נמצאים פה הקשיבו היטב. חבר הכנסת אזולאי, על זה נאמר: ניכרים דברי אמת.

אני מכיר אותך טוב מאוד. הכרתי את אבא שלך טוב מאוד. היינו חברים והיינו יחד בוועדת הפנים שנים רבות. אני זוכר את הפגישה האחרונה שלנו יחד כשהוא הגיע אליי הביתה. אז אני מכיר אותך וגם את אבא שלך אני מכיר, יהי זכרו ברוך. חוק קמיניץ, אדוני היושב-ראש, מאפשר לפקיד, ומדברים הרבה על פקידים, ללא שום סמכות שיפוטית, להוציא קנס על 300,000 שקלים,

הם עושים טרור היום ביישובים הדרוזיים, יחידת הפיקוח. אתם מאמינים שביום אחד הוציאו יותר מ-28 צווים ליישוב אחד?

יישוב קטן, בקושי 4,000 תושבים, ביום אחד. יום אחד, כל אחד, צווים, צווים, צווים, צווים, צווים. פקידים מגיעים לשם ואומרים לך:

כאשר הוועדות המחוזיות שעוצרות את כל התכנון לא יודעות בכלל לתכנן על קרקע פרטית. באים אליך ואומרים לך: תשמע, מתייחסים לקרקע הפרטית של אנשים. תאר לעצמך שיש לך דונם אדמה אחד, ואומרים לך: צריך להפקיע מתוך הדונם הזה 30%, 40%,

תפקיע לצורכי ציבור, אבל יש חלקה של מינהל מקרקעי ישראל ליד, בואו נפתח את החלקה שליד, של מינהל מקרקעי ישראל, לצורכי הציבור, ובואו ניתן את הכבישים מהקרקעות של כולם. אבל יש לי חלקה ליד, של מינהל מקרקעי ישראל, למה אני צריך לשמור עליה, ואותה קרקע פרטית של אנשים שיש להם ארבעה וחמישה ילדים, שצריך לדאוג להם לבנייה, לא אשאיר להם את החלקה הקטנה שיש להם? לעדה הדרוזית היו מעל 320,000 דונם לפני קום המדינה. היום אין לנו 80,000 דונם.

הוציאו אותם מהידיים של העדה הדרוזית. ונושא אחרון, אני הבטחתי שאני אדבר חמש דקות, וכשאני מבטיח, אני מקיים. נשארו עוד חמש דקות, אני לא אקח לכם את כל הזמן. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחרון: בממשלה הקודמת, כשהייתי שר במשרד האוצר, הכנו תוכנית חסרת תקדים למגזר הדרוזי,

לקחנו את נושא החיילים המשוחררים, שמתי אותו על סדר-יומי מהיום הראשון. סבסוד לחלקות לחיילים משוחררים

היה עד 300,000 שקל, כי אנחנו גרים בערים, ובערים התשתיות עולות הרבה מאוד כסף. והרמתי את הסבסוד עד ל-90% 400,000 שקל במקום 300,000 שקל. ואני חשבתי שהמהלך שאני עושה יוזיל את החלקה לחיילים המשוחררים בצורה מאוד רצינית ויביא אפשרות שלכל חייל משוחרר בעדה הדרוזית תהיה אפשרות לקנות קרקע, לבנות את הבית שלו. נתנו את ההנחה, ומצד שני הוסיפו סעיפים חדשים בתוך המחיר.

מוסדות ציבור, שאותו חייל משוחרר צריך לממן. ואני, בתוכנית התלת-שנתית, הוספתי הרבה כסף. מוסדות ציבור, אין צורך לקחת מאותו חייל משוחרר לצורכי ציבור, הרי תקצבנו את זה בתוכנית,

יש החלטה של מינהל מקרקעי ישראל שמי שקונה צריך לשלם את מוסדות הציבור. אבל יש לי כסף לעשות מוסדות ציבור. אין עם מי לדבר. ואז זה הוסיף כמה עשרות אלפי שקלים. אחרי זה באו ואמרו: יש שכונות חדשות ויש שכונות ישנות, בשכונות ישנות אנחנו צריכים לשפץ את התשתיות, ואז עשו ישן מול חדש, החייל המשוחרר החדש יסבסד את השכונות הישנות. ואז הכניסו עוד סעיף ישן מול חדש, של עוד כמה עשרות אלפי שקלים. בסופו של דבר התברר שבמקום שנוזיל את החלקות לחיילים משוחררים, העלינו את המחיר לחלקות לחיילים משוחררים. היום אני קורא לממשלה ולשר השיכון. פניתי אליו במכתב ועד היום לא קיבלתי ממנו תשובה. ואמרתי את זה לפני שבועיים, ואני אומר את זה שוב. פירטתי לו את כל הנושא של חלקות לחיילים משוחררים. פירטתי לו את כל התקציב ששמנו שם למימון וסבסוד החלקות לחיילים משוחררים. שמנו שם יותר מ-550 מיליון שקל, בנושא הזה. ואני אומר לו: תבדוק את הנושא. אתה מדבר הרבה על דיור ועל מחסור בדיור לחרדים, אני מדבר איתך על מחסור ואפשרות שצעיר דרוזי, חייל משוחרר, יכול לקנות חלקת אדמה. ועם התוספות ששמתם במינהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון, החייל המשוחרר לא יכול לקנות את הקרקע שלו. לכן אני מצפה

השיכון שייקח את הנושא לידיים וייתן סעד בנושא, על מנת להוזיל את אותן חלקות לחיילים משוחררים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

יכול להיות שתהיה חקיקה כזאת פעם, אבל כרגע זו לא החלטה. לרשותך שמונה דקות. סליחה, לרשותך חמש דקות. זה העדכון. מי עדכן חמש? מזכירת הכנסת, מנהלת הסיעה. אני הקשבתי טוב מאוד, וחבל שחבר הכנסת חמד עמאר יצא. אהבתי את המשפט המוחץ שלו: לא, אנחנו לא נתקן כשנחזור, אנחנו נבטל את הכול. ואני שואלת שאלה אחת: שנה וחצי לא ביטלתם את חוק קמיניץ ולא ביטלתם את חוק הלאום, ואפילו לא תיקנתם אותו. אז בואו נהיה רציניים במה שאנחנו אומרים. אני רוצה לספר על משהו שקרה לפני יומיים, כאשר מפקד פיקוד העורף חתם על צו לפי תקנות שעת חירום, 1945. הוציאו את זה מהבוידעם. והוא חתם על צו שאומר שהבן אדם שמקבל את הצו הזה אמור להיות, קודם כול הצו מופעל לשלושה חודשים, והוא אמור להיות בבית בין השעות 21:00 ו-06:00. אסור לו לעזוב את העיר שהוא מתגורר בה בכלל לשלושה חודשים. הוא צריך להתייצב שלושה ימים בתחנת משטרה ולחתום. כלומר, הבן-אדם מושבת. הוא לא יכול לנסוע, הוא לא יכול לעבוד, כי הוא צריך להתייצב לשלושה ימים. ומי חתום על זה? מפקד בצבא ישראל, מפקד פיקוד העורף.

הצו הזה הוצא נגד אזרח. אזרח ערבי מאום אל-פחם, אחמד עבד אל-פתח אלגבריה. הוא קיבל את הצו לאחר שלפני חודשיים הוא נעצר על ידי כוחות הביטחון והמשטרה, היה חודש שלם בחקירות שב"כ, הוא שוחרר ולא הוגש נגדו כתב אישום, ובכל זאת מפקד בצבא ראה שהוא יכול להשתמש בחוק שכבר משנות השמונים לא משתמשים בו, תקנות לשעת חירום, 1945, נגד אזרח שאין אפילו אישומים נגדו. הוא מרותק לביתו באום אל-פחם, אסור לו לצאת מאום אל-פחם, והכול למה? כנראה יש חשדות. זה לקח חודש שלם של חקירות בלי לצאת עם שום תוצאה, אפילו לא הוגש נגדו כתב אישום, ובית המשפט הורה על שחרורו לפני חודש. והיום נזכרים להוציא נגדו צו כזה. זה היחס שמקבל אזרח ערבי כנראה מהיום והלאה. ותיזהרו, כנראה לא רק הסיפוח זוחל, אלא המשטר הצבאי גם כן כנראה זוחל, ומעירים אותו מחדש ומתחילים להשתמש בו אפילו נגד אנשים שלא הוגש נגדם כתב אישום. במקביל, במציאות הישראלית החדשה, שכונתה על ידי שר המשפטים "עידן דמוקרטיה חדש", החליט ראש הממשלה מר בנימין נתניהו להקים צוות מיוחד שייאבק בהסתה לטרור. ואת מי מינה כראש צוות? לא פחות ולא יותר מאדם שהוגשו נגדו 52 כתבי אישום על הסתה לטרור ותמיכה בארגוני טרור, ויש לו שתי הרשעות בנושא הזה. כנראה מבינים ניסיון מצטבר בצורה מעוותת. ראש הממשלה מבין שמה שמכשיר את שר התבערה הלאומי להיות אחראי על צוות המאבק בהסתה לטרור הוא דווקא הניסיון העשיר שלו בהסתה לטרור. הרי הבן אדם מבין עניין זה מוכח. בית משפט החליט שהבן-אדם מומחה בהסתה לטרור, הבן-אדם מבין מה זה להסית לטרור.

במקום להוציא נגדו

בחתימת מפקד פיקוד העורף, הוא דווקא נבחר לכנסת, מקבל כתב מינוי לשר,

להוסיף לך את הזמן שחסר לך? לא, לא, אני מסיימת. הוא מתמנה לשר לביטחון לאומי עלק, יעני תבערה לאומית בתרגום חופשי, ועוד ממנים אותו לעמוד בראש צוות שייאבק בהסתה לטרור. איזה אבסורד. אבל כנראה הדמוקרטיה החדשה שדיבר עליה שר המשפטים, המובן האמיתי שלה הוא העליונות היהודית. כאשר אתה מסית לטרור ואתה יהודי, אתה עלול לקבל עתיד טוב בלשבת על הכיסאות האלה ולהיות בממשלה, אם אתה ערבי וחושדים בך ולא יכולים להוכיח שום דבר עליך ולא מצליחים להגיש נגדך כתב אישום, רצים הביתה, מוציאים מהבוידעם את תקנות החירום 1945 ומרתקים אותך לבית. זה העידן החדש, זאת הדמוקרטיה שהבטיחו, ואני חושבת שאנחנו רק בתחילתו של המדרון החלקלק. תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף,

לרשותך חמש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה להתחיל בקטע מספר, אחר כך אני אגיד איזה ספר זה: בשתי דרכים התנהל שלב ראשון זה של כיבוש השלטון: יצירת בסיס אחד בתחום המינהל והחזרת האידיאולוגיה השלטונית לכל מישורי החברה, לרבות הגדרת האזרח על פי מוצאו, מה שנקרא דין הדם. שיטת הממשל האופיינית והיעילה-מאוד הייתה תערובת של תקנות ממשלתיות,

לכאורה, עם איומים ולחץ טרוריסטי. על רקע זה התנהל המשטור של מערכת החינוך, האוניברסיטאות, הסופרים, האומנים וכן של מוסדות הדת. שאיפת המשטר לשליטה בלבדית בכל התחומים הוגשמה גם בתחום התרבות באמצעות מערכת מסועפת ומסתעפת של תעמולה מונופוליסטית. מערכת מקיפה של מוסדות ביקורת ופיקוח ניהלה תהליך זה בשיטתיות, והוא חל גם על הבידור וניצול שעות הפנאי. הכלי הראשון שעליו הוחל משטר זה היה רשות השידור. כמו כן, הצעדים הראשונים להפיכת השופטים ובתי המשפט, פרקליטי המדינה והסנגורים, לכלי בידי השלטון, ננקטו כבר בתקופה הראשונה של המשטר החדש.

הצעדים שהמשטר החדש עשה כדי להנחיל את האידיאולוגיה שלו כמונופוליסטית, כיחידה חוקית לכל תחומי החיים, התחילה בהשתלטות, הייתי מוסיף עוינת, על בתי המשפט, השופטים, פרקליטי המדינה. ועל זה נאמר: בימים ההם, בזמן הזה. הטקסט שקראתי נוגע לימים ההם, הוא מתוך ספרו המונומנטלי של קרל דיטריך בראכר, הדיקטטורה הגרמנית, השורשים, המבנה והתוצאות של הנציונל-סוציאליזם. בציטוטים שהבאתי מתאר בראכר את ההליך המכונה האחדה של המשטר החדש דאז, כיצד הלך והשתלט תוך זמן קצר על החברה כולה, על מגוון צדדיה ומרכיביה. אם זה בימים ההם, בזמן הזה זו ממשלת הדיקטטורה כאן ועכשיו, ממשלת הגזענים החשוכים ששמו להם מטרה אחת: חיסול מערכת המשפט כדי לכונן משטר פשיסטי על מלא, דיקטטורה של אפרטהייד. לפנינו ימים שחורים, או ליתר דיוק הייתי אומר ימים חומים. זה לא שאנחנו באים מימים זוהרים, זה לא שהרשות השופטת לא עשתה כדברי ממשלות הכיבוש הקודמות. בג"ץ אישר טיהור אתני של סילוואן, מסאפר יטא וח'אן אל-אחמר, התיר החזקת גופות של פלסטינים כקלף מיקוח, נתן הכשר מלא לעינויים ומעצרים מינהליים, מנע ביקורי משפחות לאסירים, התיר ענישה קולקטיבית כמו הרס בתים, מניעת דלק וחשמל מתושבי רצועת עזה, התיר גירוש בני משפחה פלסטיניים חפים מפשע, אפשר לצבא להשתמש בנשק הכימי זרחן לבן, הכשיר את חומת האפרטהייד ועוד ועוד. את כל פשעי המלחמה הוא מכשיר ואפשר, ועדיין זה לא מספיק להם. כי ריסוק שומרי הסף הוא רק ההתחלה של הדיקטטוריזציה בתוך ישראל, כי הם רוצים לא רק לרסק את הפלסטינים, אלא לרסק את הזכויות הבסיסיות של כולם. ואולי השלב האחרון יהיה כמו בשיר של פינק פלויד,In the flesh: Get him up against the wall.

הדרך שלהם מובילה,

כפי שאמרתי ואומר בכל הזדמנות: מרי אזרחי הוא התשובה עכשיו. ונגד דיקטטורה על מלא צריך מרי אזרחי על מלא.

תודה. חבר הכנסת יוסף עטאונה. שתי דקות. ינון, אתה מקציב פה זמנים משלך, אני רואה. כמה נתנו לך, שלוש? אנחנו אומרים ארבע. לרשותך חמש דקות, רק לפרוטוקול. עשה לכם הנחת סוף עונה. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

כאן לפני שעתיים ודיברתי על האבסורד שקורה בנגב: באותה עת שמתקיימת ועדה ודנה בלהכשיר את חוות הבודדים בנגב, מחלקים צווי הריסה ופינוי לאוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב. אני רוצה לדבר על אחד המקומות, הכפרים הלא-מוכרים, שחילקו בהם את הצווים היום. זה יישוב רח'מה, שנמצא ליד ירוחם. היישוב הזה הוא לא מוכר וקיים מלפני 1948. ב-2013 הייתה המלצה להכיר ביישוב הזה, ומאז לא נעשה כלום

מרדיפה של אנשים וצווי הריסה. על האבסורד הזה בנגב,

צווי הריסה שמחולקים על בסיס יום-יומי בנגב, יש אחריות ישירה לגוף ממשלתי שהוקם בשנת 2007 על ידי המדינה, שנקרא הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב.

במרחק של כמעט 15 שנים להקמת הרשות הזו אני חושב שהגיע הזמן שהממשלה והשר הממונה על הרשות להסדרת הבדואים בנגב ייקחו אחריות על מה שקורה. יש לבדוק את ההתנהלות של רשות ההסדרה של הבדואים בנגב. הרשות הזו, שאמורה להסדיר את ההתיישבות, הפעולה היחידה שהיא עושה היא רק להרוס בתוך היישובים הבדואים. הרשות הזו הייתה בהתחלה חלק ממשרד החקלאות, ואחר כך כחלק ממשרד הכלכלה, ואחרי זה במשרד הרווחה, והיום במשרד לשוויון חברתי. זה מראה עד כמה הרשות הזו היא לא רצינית, ואין לה שום מטרה להסדיר ולקדם את התיישבות הבדואים בנגב.

לגבי הרשות הזו הגיע הזמן לפרק אותה, ובאותה עת הגיע הזמן גם להתייחס לאוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב כאל אזרחים שווים. מגיעה להם הכרה בכפרים ולהתפתח בצורה שוויונית. לכן אני קורא מכאן לפרק את הרשות להסדרת הבדואים בנגב. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת. אם כך, תם סדר הדוברים. אני מזמין את חבר הכנסת ינון אזולאי לסכם את הדיון, ואחר כך נעבור להצבעות.

כמו שעשיתם את זה בדקה, אני אעשה את זה ממש ככה, באותה רמה,

כמעט בוקר טוב לכולם. קודם כול תודה לערוץ הכנסת שמלווה אותנו, לעובדי הכנסת, למשמר הכנסת, למחלקת הפרוטוקולים, למזכירות הכנסת,

לכל עובדי הכנסת. אני קודם כול מודה לכם שאתם איתנו לאורך זמן. אתה באוסקר, תתחיל להגיד תודה עכשיו לבמאי? עופר, אני לא רוצה להזכיר את השם שלך, כי אחר כך תבקש הודעה אישית חמש דקות. עזוב, לא. אתה יודע מה הולך להיות אחרי זה? תאמין לי, גם אני רוצה ללכת. תאמין לי. אבל אני אגיד לכם משהו, החוק הזה הגיע לפה וביקשתי להצביע. הגשתם הסתייגויות. נכון, עופר? הגישו הסתייגויות, רשות דיבור. לא משנה, בסוף היה סעיף 98. אני כמעט השתכנעתי, אבל שמעתי את כולכם ואף אחד לא דיבר על החוק. באמת מדהים, אף אחד לא דיבר פה על החוק. כולם דיברו מסביב, על מסביב לפה, מסביב לשם, אבל על החוק עצמו אף אחד לא דיבר. עטאונה, למה לא דיברת על החוק? דיברת על דברים חשובים, אני לא מזלזל, אבל לפחות על החוק. תקראו לדנינו. עופר, אתה כל פעם עולה, מדבר על משהו חוץ מהחוק. לפחות תן נגיעות. אתה מדבר על החוק חוץ מעל החוק עצמו. למדתי מהטובים ביותר. תן נגיעות. משהו בנגיעות תיתן.

גם את, אותו סיפור. מילה אחת מבקש חמש דקות. אני מבקש מכולם, בגלל שלא שכנעתם אותנו, להצביע בעד החוק הזה, לדחות את ההסתייגויות. תודה רבה. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעות בקריאה השנייה והשלישית על הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה)(הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר)(תיקון מס' 10), התשפ"ג 2023. אנחנו נתחיל עם ההסתייגויות. להצעת החוק הזו הוגשו כמה הסתייגויות. נקריא את רשימת חברי הכנסת לפי הקבוצות. קבוצת יש עתיד: חברי הכנסת יאיר לפיד, אורנה ברביבאי, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, מיכל שיר סגמן, עידן רול, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק, רון כץ, מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן,

משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי ושלי מירון. קבוצת המחנה הממלכתי: חברי הכנסת בנימין גנץ, גדעון סער, גדי איזנקוט, פנינה תמנו, יפעת שאשא ביטון, חילי טרופר, זאב אלקין, מיכאל מרדכי ביטון, מתן כהנא, אורית פרקש הכהן, שרן מרים השכל ואלון שוסטר. קבוצת ישראל ביתנו: חברי הכנסת אביגדור ליברמן,

יבגני סובה,

יוליה מלינובסקי וחמד עמאר. קבוצת העבודה: חברי הכנסת מרב מיכאלי,

גלעד קריב ואפרת רייטן מרום. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים עכשיו להצבעה. לסעיף 1 אין הסתייגויות, ולכן אנחנו נצביע על סעיף 1 כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. הצבעה. סעיף 1 נתקבל. בעד,

נגד, שלושה, אין נמנעים. סעיף 1 עבר כנוסח הוועדה. אחרי סעיף 1,

אנחנו נצביע עכשיו על הסתייגויות. קבוצת ישראל ביתנו לא נמצאים. אם כך, ההסתייגויות 1, 2 ו-3 הוסרו. קבוצת העבודה והמחנה הממלכתי לא נמצאים. אם כך, הסתייגויות 4, 5, 6, 7, 8 ו-9 הוסרו. לסעיף 2 אין הסתייגויות, ולכן אנחנו נצביע על סעיף 2 כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. שימו לב, אנחנו עוברים להצבעה.

סעיף 2 נתקבל. בעד, 17, נגד, שלושה, אין נמנעים. סעיף 2 אושר. אחרי סעיף 2, קבוצת ישראל ביתנו, מחנה ממלכתי והעבודה, לא נמצאות. אם כך, סעיף 10, ההסתייגות הוסרה. סעיף 11, של קבוצת יש עתיד, אנחנו נצביע, אם כך, על הסתייגות 11. שימו לב, הצבעה על ההסתייגות 11 אחרי סעיף 2, בבקשה הצבעה.

בעד ההסתייגות, שניים, נגד, 16, אפס נמנעים. אני קובע שהסתייגות מס' 11 הוסרה. אנחנו נצביע עכשיו על הסתייגות מס'

אחרי סעיף 2. הצבעה. הסתייגות 12 לא נתקבלה. בעד ההסתייגות, שניים, נגד, 16, אין נמנעים. אם כך, הסתייגות 12 הוסרה. כלל ההסתייגויות הוסרו. סיימנו את ההצבעה בקריאה שנייה. אם כך, אנחנו נצביע על החוק בקריאה שלישית. שימו לב, הצבעה בקריאה שלישית. חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 10), התשפ"ג 2023, נתקבל.

אין נמנעים. אני קובע אם כך שהצעת חוק שירות ביטחון (הוראת

(תיקון מס' 10), התשפ"ג

תיקון מס' 44, שנחקק בשנת 2018, נועד להקל ברגולציה החלה על הערוצים הייעודיים בשל היותם בעלי היקף הכנסה מצומצם, ולפתוח את שוק התקשורת לערוצים נוספים. ערוצי הטלוויזיה הייעודיים הם ערוצים שנועדו לתת מענה למגזרים ולנושאים ספציפיים שלא מקבלים ייצוג הולם בערוצי התקשורת המרכזיים. בעקבות התיקון, בעל רישיון משדר ערוץ ייעודי לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982, היה רשאי להמיר את רישיונו זה ברישיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן 1990. משמעות הדבר היא שהערוצים אלה, שהמירו את רישיונותיהם, עברו לפיקוחה של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, במקום פיקוחה של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, וזכו להקלות משמעותיות בחובות שהוטלו עליהם. בעקבות התיקון המירו ארבעה ערוצים את הרישיונות שלהם לרישיונות מכוח ההסדרה שבחוק הרשות השנייה: עכשיו 14 וערוץ 24, שהם בעלי רישיון זעיר, וערוץ הַלָא TV, שהוא ערוץ בשפה הערבית, וערוץ 9, שהוא ערוץ בשפה הרוסית, שהם בעלי רישיון זעיר ייעודי. בתיקון מס' 44 נקבעו כמה הקלות בדבר הערוצים הזעירים שהן הקלות קבועות, כגון פטור מהחובה לשדר חדשות ופטור מחובות ההשקעה בסרטים ישראליים. נוסף על ההקלות הקבועות, נקבעו בהוראות מעבר כמה הקלות זמניות בדבר הערוצים הזעירים אשר עברו להסדרה של הרשות השנייה בעקבות תיקון מס' 44, לאור היותם בעלי היקף הכנסה מצומצם, או לאור ייעודם הציבורי, לפי העניין, ובמטרה לאפשר לערוצים אלה להיערך להסדרה חדשה שנקבעה בתיקון, ולשמור על הפלורליזם ועל הגיוון בעולם שידורי הטלוויזיה. ההקלות הזמניות שנקבעו בהוראת המעבר הם בעניינים אלה: פטור מתשלום דמי רישיון שנתיים, חובת שידור ערוצים במסגרת שידורי הכבלים והלוויין, כיום הוט ו-yes, ופטור מתשלום עבור השידור כאמור. לא יחולו עליהם חובות הפקדת בטוחות מעבר לערבויות קיימות שהוסבו, לא יימנע מהם מתן רישיון גם אם מבקש הרישיון

את הוראת חוק הרשות השנייה, כללי מועצת הרשות השנייה, או תנאי הרישיון או ממבקש הקשור למשדר מפר כאמור. תודה רבה. תודה רבה. לחוק הזה הוגשו כמה בקשות דיבור. ראשונת הדוברות חברת הכנסת שרון ניר. לרשותך חמש דקות.

שקט, בבקשה, בספסלי הקואליציה. בספסלי האופוזיציה, שקט. בוקר טוב.

בעוד הממשלה משקיעה את כל מרצה בחקיקת בזק להשתלטות על מערכת המשפט, עיניי באופן טבעי נשואות למערכת הביטחון. אגב, זו הציפייה מכולנו, שבסוף נזכור מה התשתית שמקיימת אותנו כאן. רק שלשום התבשרנו על ידי פקחי הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית כי איראן קרובה, יותר מתמיד, לפצצה גרעינית. זה מתווסף, נו, את רואה? איראן, איראן היא, אני שואלת את עצמי: מי בממשלה? גברתי השרה, באמת, מה הציפייה? שנתעסק באמת בחקיקה. את צודקת, גברתי השרה. איפה האנשים שלכם שיתעסקו בדברים החשובים באמת?

במה נתעסק? נתעסק בחקיקה להרס הדמוקרטיה והרס מערכת המשפט. לא חס וחלילה בנושאים הקריטיים שאו-טו-טו, עוד חודש, רמדאן. את צודקת, אבל כנראה שסדר העדיפויות שונה. אז באמת כשאנחנו שומעים, וזה מקבל איזשהו סוג של תפנית, בכלל כותרת צד, שפקחי הסוכנות הבין-לאומית אומרים שאיראן קרובה יותר מתמיד לפצצה גרעינית, אז לי יש ציפיות בהתאם למה שאומרת גברתי השרה. רק חבל שהדיבורים לא מיתרגמים למעשים.

זה מתווסף למציאות ביטחונית מורכבת מאין כמוה, כפי שאת יודעת, גברתי השרה, גם ביהודה ושומרון, במזרח ירושלים, ולצערנו, גם בחידוש הירי והטפטופים על תושבי העוטף. חודש לפני הרמדאן, עיניי נשואות למי? לשר הביטחון ולרמטכ"ל, בציפייה שכל הכאוס המשפטי והפוליטי,

שר הביטחון והרמטכ"ל, יאחזו במושכות ויבטיחו את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל. לי יש ציפייה וגם אמון גדול במערכת הביטחון שממנה באתי.

למרבה הצער, לשר האוצר, שהוא גם שר במשרד הביטחון, יש סדר עדיפות אחר. שלושה ימים שהוא מציף לנו את הכותרות בסדר אחר לגמרי. הוא סבור שמוקד העיסוק של שר הביטחון והרמטכ"ל צריך להיות בסמכויות שניתנו לו, או שיינתנו לו. אגב, הכתובת הייתה על הקיר. כל מי שמכיר היטב את מערכת הביטחון, הבין היטב שיש סכנה במינוי שני שרי ביטחון, ויש סכנה בחלוקת סמכויות. כל גורמי הייעוץ המשפטי הסתייגו מפני פיצול שכזה. הזהרנו מפני פגיעה בעיקרון אחדות הפיקוד. אמרנו שזה עלול לעלות בחיי אדם. אבל זה לא מנע מכם, ומנתניהו, להיכנע לתכתיבי השותפים הקיצוניים והשותפות הקואליציוניות,

להקים ממשלה בכל מחיר. אבל התוצאות מגיעות. בשבוע שעבר ראינו, הלכה למעשה, כיצד שר הביטחון א' מפנה, בהוראת בית משפט ובגיבוי ראש הממשלה, בעוד ששר הביטחון ב' מגנה ודורש להקפיא מייד את עקירת הכרם, ושר ביטחון ג' מלבה. האבסורד הגדול היה כשהייתה התקפלות תוך כדי, והורו לעצור את הפינוי, כשדקה קודם נתנו הנחיה לפנות. אתמול התבשרנו שוב ששר האוצר, שהוא גם שר במשרד הביטחון,

הוא לא נח ומקיים משא ומתן על סמכויותיו במשרד הביטחון, כשקלף המיקוח, שזה שיא השיאים, זה תקציב משרד הביטחון. לא ייאמן שמערכת הביטחון, שנדרשת לאתגרים כל כך כבדי משקל בעת הנוכחית, צריכה להיות נתונה לשיח לא ענייני, כשבמוקד מדברים על סמכויות וכוח ולא על צרכים מבצעיים של מדינת ישראל. בזה מתעסקים. עוד לא חלפו 24 שעות, והערב התבשרנו שהסאגה לא מסתיימת. שר ביטחון ב' סירב להגיע לפגישה אצל ראש הממשלה, כי הרמטכ"ל היה שם, לפגישה שהייתה אמורה לדון שוב בחלוקת הסמכויות במשרד הביטחון. אבל שר ביטחון ב', שהוא גם שר האוצר, הבין שעמדתו העניינית של הרמטכ"ל, שהוא הגורם המקצועי,

לא עולה בקנה אחד עם העמדה שלו.

הנימוק המצחיק שניתן אתמול בערב לזה שסמוטריץ' לא התייצב לפגישה אצל ראש הממשלה, כי הוא מקפיד לא לערב את הצבא בפוליטיקה. זה באמת סוג של פארסה. אני באמת מסתכלת על מה שקורה בעניין הזה של חלוקת הסמכויות במשרד הביטחון, ובאמת בא לי לבכות, כי אני מכירה היטב את המערכת ואת המורכבות שיכולה לקרות אם זה יקרה. אחרי כל הסאגות האלה, אני מבקשת לשאול את כל אלה שמתעסקים בכוח ובחלוקת סמכויות: באיזה עולם אתם נמצאים? אתם לא מבינים שמי שחוכך ידיים מכל סיפור הסאגה הזו של חלוקת הסמכויות זה האויבים שלנו, ושזה קודם כול האויבים שלנו? זה פשוט בושה וחרפה להעמיד את הרמטכ"ל ואת שר הביטחון במקום הזה. ואני קוראת מכאן לשר הביטחון: אל תמצמץ. אל תמצמץ. תתעסק בדברים המרכזיים ובעבודה העיקרית. ואני מקווה מאוד שהקואליציה תיתן לו גיבוי לזה, כי מתעסקים פה בכוח ובחלוקת סמכויות. התבלבלנו לגמרי. צריך להזכיר לכולם שעוד חודש רמדאן, צריך להזכיר לכולם מה קורה, ואת המצב הנפיץ ביהודה ושומרון, וצריך להזכיר לכולם מהי באמת באמת באמת משימתם העיקרית של הרמטכ"ל ושל שר ביטחון. אז בין כל עיסוקים הרבים שלכם, שנוגעים במערכת המשפט ובחלוקת הסמכויות ובכוח שיינתן לשר סמוטריץ', אולי תגידו לו: רד כבר מהעץ ותן לשר הביטחון ולרמטכ"ל לעשות את עבודתם.

תודה רבה. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. לרשותך חמש דקות.

אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, כמו תמיד בשעה הזו תכננתי להגיד משהו ארוך יותר, והכנתי אותו.

דברים השתנו. נדבר על משהו אחר. קודם עסקנו בפתיחה מחדש של המשרד לנושאים אסטרטגיים, נושא קרוב לליבי, כי אני זה שסגרתי אותו בפעם האחרונה. אני חושב שהפתיחה של המשרד לנושאים אסטרטגיים מחדש בצורה כזאת מצביעה על שני דברים מאוד יסודיים שהממשלה הזו הפכה לאידיאולוגיה: הראשון שבהם זה לתפור לכל אחד את הג'וב שהוא צריך כדי לייצר שקט קואליציוני. משרד שנסגר, בין היתר בגלל שהמנכ"ל שעמד בראשו אמר שהוא משרד מיותר ושצריך לסגור, ואנחנו סגרנו אותו כדי לחסוך משאבים לציבור, לחסוך כסף, נפתח מחדש, אבל זה לא משרד שנפתח בגלל צורך מבצעי, לא בגלל צורך מדיני, לא בגלל צורך פוליטי, דבר שני, זה משרד שקודם כול נפתח עבור שר שמהווה למעשה שר החוץ בפועל, כולם מבינים את זה, ובמפה העולמית מבינים את זה, ויצקו ממנו סמכויות ממשרד החוץ,

כדי להחליש שוב את משרד החוץ. אני רוצה להגיד משהו על משרד החוץ, בתור מי שהיה סגן שר החוץ. בעולם משרד חוץ זה מוסד. זאת אומרת, זה משהו שמוכר בעולם המדיני. גם אם אצלנו יש כל מיני משרדי חוץ, חלקים ממשרד חוץ, אגפים משרד חוץ, שהפכו למשרדים, בחו"ל משרד חוץ זה מוסד. יש חשיבות לשר החוץ. לכן, גם שר החוץ שלנו עדיין מקבל יחס וכותרות, אפילו שכמעט ולא נשארו שום סמכויות רלוונטיות.

האמירה האומללה שלו אתמול שהפכה לחדשות בכל המדורים הכלכליים הכי נחשבים בעולם, כי הוא אמר שהממשלה צריכה להתערב כדי שהריבית לא תעלה ולבטל את עצמאות בנק ישראל, אמירות כאלה מקבלות הד, שהפתיע כל כך הרבה אנשים בגלל שהוא שר החוץ. שר החוץ, עבור העולם זה עדיין מעמד. כשהוא מדבר בשם מדינה, זה אוטומטית מקבל משקל. זה שבארץ יש מספר שרי חוץ וכל אחד עוסק במשהו אחר, זה ישראבלוף ידוע. אם מסתכלים על התכולות המאוד חשובות שיצאו ממשרד החוץ, מבינים את גודל המשבר שקורה פה. כי זה, שוב, משרד מורעב וחסר סמכויות, והוא יעבוד עם קולגות שמהר מאוד יבינו, כי הם מבינים את הדינמיקה פה מאוד מהר, שבעצם אין להם מה לדבר איתם. הינה מקבץ הדברים שאני יכול כבר להגיד לכם שיצאו מהמשרד הזה, ואז תבינו למה אני אומר שמשרד החוץ זה כבר לא: הסכמי אברהם והרחבת מעגל הנורמליזציה, לרבות סעודיה,

עבר למשרד לנושאים אסטרטגיים. הנושא האירני, כל הגרעין האירני והסוגיה האירנית,

הסוגיה האירנית זה משהו שלא הייתה פגישה מדינית שבה לא היינו ערוכים לגביו. אין דבר כזה פגישה עם שר חוץ, עם מנהיג מדינה באפריקה, עם שגריר,

עכשיו זה כבר לא במנדט של משרד החוץ. המאבק באנטישמיות עד לא מזמן היה במשרד החוץ, גם קצת במשרד התפוצות, עכשיו זה הופך להיות במשרד התפוצות בחלקים שונים. המאבק בדה-לגיטימציה, זה נושא שעבר כל כך הרבה גלגולים, אגב, זה נושא שהמשבר בו הולך ומחריף, ואני באמת מאמין שבזכות מכפיל הכוח של הנציגויות, בזכות אנשים שיודעים לעבוד ולהעביר אחורה ליחידת המודיעין של הדה-לג את המסרים מהמדינות השונות, ולייצר מכפיל כוח, מה שנקרא Boots on the Ground,

עכשיו דה-לג מדלג: מהמשרד לנושאים אסטרטגיים, שדילג למשרד החוץ, וזה עכשיו עובר למשרד התפוצות. זה לא נגמר שם. אז יש לנו כבר את המאבק באנטישמיות, המאבק בדה-לג. יחסי ישראל-ארצות הברית יצאו ממשרד החוץ.

אפשר להוציא ממשרד החוץ את נושא יחסי ישראל-ארצות הברית? זה הקשר הכי האסטרטגי שלנו. זה עבר למשרד לנושאים אסטרטגיים. קורה פה מהלך שיטתי, מכוון, להחליש שוב משרד שלקח לנו הרבה זמן להעמיד אותו מחדש על הרגליים. לפתוח עוד נציגויות, להגדיל את התקציב, להכשיר אנשים חדשים, להחזיר להם את גאוות היחידה, כל זה נעלם. כשאתם עושים דברים כאלה, אתם בסוף יוצרים נזק מדיני למדינת ישראל. זה פוגע בחוסן הלאומי שלנו. אנשים צריכים להתמקצע שנים ולייצר קשרים ברחבי העולם כדי לייצר דיפלומטיה אפקטיבית. מהצד השני, הם רואים אסופת אנשים, שכל אחד מהם עדיין לא סגור מה בתחום אחריותו. הדבר הזה יעלה לנו, לצערי, במחיר כבד בזירה המדינית.

תודה רבה. חברת הכנסת מיכל שיר, בבקשה. לרשותך 20 דקות, בבקשה. אם תרצי פחות, זה גם בסדר. זה מה שרשום. הפרוטוקול קובע. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר על ישראל הראשונה מול ישראל השנייה. ישראל הראשונה, צפיתי היום בחדשות, שדורשת מימון מלא של שני בתי המשפחה שלה, מימון בהשתתפות רעיית ראש הממשלה באירועים וכנסים בארץ ובחו"ל. בחייאת, עוד לא נשבעתם, תראו מה אתם עושים. הוצאות הביגוד וההופעה שלה יעלו לאזרחי מדינת ישראל 80,000 שקלים, הגדלת העובדים והמשרתים את הקיסר ומשפחתו.

אני רוצה לדבר על ישראל הראשונה, ששותה שמפניה ורודה וממנה שר שגנב פעמיים מעם ישראל, גונב ומבקש לשלוח תלושי מזון לאותה ישראל השנייה שממנה הוא גנב. אני רוצה לדבר על ישראל הראשונה, שעונדת שעוני יוקרה ועונה לשם "אמסלם", אבל עושה הכול כדי שהמשפחה שלי בישראל השנייה, העונה לשם "סעדה", תמשיך לרעוב ללחם ולא תסגור את החודש, ותישאר לנצח מקופחת. אני רוצה לדבר על ישראל הראשונה, ששלטה פה במדינה שני עשורים ודאגה לשמר בורות, קיבוע העוני, קיפוח, אבל האשימה, ועדיין מאשימה ברוב חוצפתה, את אנשי ישראל השנייה שהצליחו להיחלץ מהבור, כשהם עצמם, הממשלה הזאת, יצרה את הבור הזה. הצליחו להיחלץ ממנו, והם עוד מעיזים לקרוא להם פריבילגים.

מיכל סעדה לבית שיר, רוצה לדבר על הממשלה המושחתת, הגזענית, שעשתה ועושה הכול כדי להשאיר את הקיפוח, את העוני, את השיסוי ואת הקרע רק כדי שהשמפניה הוורודה שלהם תמשיך לזרום מחוץ לכותלי בתי הסוהר. ואתם, חברי הקואליציה, בצביעות שלכם, בנאומים שלכם, בשקרים שלכם, בהסתה שלכם, אתם בושה וחרפה לעם היהודי, ואתם לעד ולנצח, עם ההתנהגות הזו שלכם והמילים האלה שלכם, לנצח תישארו כתם בהיסטוריה של מדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה. תמו הדוברים, אני מזמין את חבר הכנסת דנינו? אתה לא רוצה לסכם? בסדר גמור. אז חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. להלן שמות חברי הכנסת לפי קבוצות. קבוצת סיעת יש עתיד: חברי הכנסת יאיר לפיד, אורנה ברביבאי,

קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', מיכל שיר סגמן,

יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק, רון כץ, מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי ושלי מירון, קבוצת סיעת המחנה הממלכתי: חברי הכנסת בנימין גנץ, גדעון סער, גדי איזנקוט, פנינה תמנו, יפעת שאשא ביטון, חילי טרופר, זאב אלקין, מיכאל מרדכי ביטון, מתן כהנא, אורית פרקש הכהן, שרן מרים השכל ואלון שוסטר. אנחנו נצביע ראשית על ההסתייגויות לפני סעיף 1. הסתייגות מס' 1. חבריי חברי הכנסת,

בעד ההסתייגות, שלושה, נגד, 15, אפס נמנעים. אני קובע כי ההסתייגות לא אושרה. לסעיף 1, קבוצת המחנה הממלכתי, אין כאן נציגות. אם כך, אני קובע כי הסתייגויות 2 עד 15 הוסרו. אנחנו נצביע עכשיו על הסתייגות מס' 16. הצבעה.

אגב, אתם יכולים למשוך. יש עתיד מתכוונת למשוך. בשיטה כזאת, אתה רוצה שאני אמשוך? אני יכולה למשוך. את יכולה למשוך.

שלושה, נגד, 16, אין נמנעים. אני קובע כי ההתנגדות הוסרה. נצביע עכשיו על הסתייגות מס' 17. הצבעה. הסתייגות 17 לא

בעד, שלושה, נגד, 15, אין נמנעים. הסתייגות מס' 17 הוסרה. נצביע עכשיו על הסתייגות מס' 18. בבקשה, הצבעה. הסתייגות 18 לא נתקבלה. בעד, שלושה, נגד, 16, אין נמנעים. אני קובע כי הסתייגות מס' 18 הוסרה. נצביע עכשיו על הסתייגות מס' 19. הצבעה. הסתייגות 19 לא

בעד, שלושה, נגד, 16, אין נמנעים. אני קובע כי הסתייגות מס' 19 הוסרה. נצביע עכשיו על הסתייגות מס' 20. הצבעה.

בעד, שלושה, נגד, 17, אין נמנעים. אני קובע כי הסתייגות מס' 20 הוסרה.

הוסרו כלל ההסתייגויות. אנו נצביע עכשיו על סעיף 1 כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. הצבעה. בעד, 17, נגד שלושה, אין נמנעים. אם כך, הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. ואנחנו עוברים עכשיו להצבעה בקריאה שלישית כנוסח הוועדה. הצבעה. חוק הרשות השנייה

בעד, 17, נגד, שלושה, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת החוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה שנייה ושלישית, ותיכנס לספר החוקים. אנחנו עוברים עכשיו, על פי סדר-היום, להצבעה על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס'

התשפ"ג 2023. חבר הכנסת ארז מלול יציג את החוק בשם יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה. בבקשה. הוא עולה להציג, אבל זה כמו נאום בכורה שלו. כן, ברכת הצלחה עדיין אפשר לאחל לך. איך הם מתלהבים מזה. במשפחה שלי מתלהבים שאני בבית מדרש, לא

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. סעיף 8 לחוק הכניסה לישראל קובע כי אחראי לכלי הסעה שהגיע לישראל ועומד לצאת ממנה, חבריי בקואליציה, אני לא מצליח לשמוע את עצמי, חייב למסור לקצין ביקורות גבולות,

את רשימת האנשים הנמצאים על כלי ההסעה. קבלת פרטי הנוסעים רק לאחר הגעת כלי הסעה לישראל אינה מאפשרת למעשה בדיקה מקדמית לצורך קבלת החלטה באשר לרשות הכניסה ומותירה זמן קצר ביותר ממועד קבלת המידע ועד התייצבותם של הנוסעים לפני בקרי הגבול. פרק זמן קצר זה אינו מאפשר מניעה מראש של הגעת נוסעים מנועי כניסה אל תחנת הגבול. במישור הבין-לאומי התקבלו בשנים האחרונות כמה החלטות במועצת הביטחון של האו"ם, ולפיהן על המדינות החברות להקים מערכות המכילות את הנתונים המופיעים במסמכי הנסיעה של הנוסע, וכן נתונים לגבי חברת התעופה ומספר הטיסה שבה הוא מגיע. הצעת חוק זאת, שיזמה הממשלה, מבהירה כי בסמכות שר הפנים לדרוש מידע כאמור עוד טרם הגעת הנוסעים למדינת ישראל או יציאתם ממנה. מוצע כי במקרה שיימצא בבדיקות המקדימות כי אדם אינו רשאי להיכנס לישראל או לצאת ממנה, יהיה רשאי קצין ביקורת הגבולות להודיע על כך לאחראי לכלי ההסעה, וזה לא יוביל את אותו אדם לישראל או ממנה. במהלך הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית החליטה ועדת הפנים על מספר תיקונים חשובים בהצעה, שיביאו לאיזון נכון יותר בין הצורך בקבלת המידע המקדים לבין שמירה על פרטיותם וזכויותיהם של אזרחים ותושבים. כך למשל, הוחלט כי לא ניתן יהיה למנוע מראש את הובלתו לישראל של אזרח ישראלי או של תושב שקיבל אשרה המאפשרת חזרה לישראל לפי חוק הכניסה. כמו כן, הוחלט לקבוע הוראות ברורות לעניין אופן שמירת המידע, השימוש בו ומחיקתו, לרבות הגבלת משך הזמן לשמירת המידע, קביעת רשימה ברורה של גופים שיהיו רשאים לקבל את המידע ולעשות בו שימוש ועוד. יש לציין כי קידומה של הצעת חוק זאת אף מתבקש במסגרת ההליכים שמקדמת מדינת ישראל מול ארצות הברית למתן פטור מאשרה לנוסעים ישראלים לשם כניסה לארצות הברית, וזה עוד צעד חשוב ומשמעותי בדרך לפטור זה. הצעת חוק זאת מוגשת בצירוף הסתייגויות, אך אבקש כי הכנסת תדחה הסתייגויות אלה ותתמוך בהצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, בנוסח המוצע על ידי הוועדה. תודה רבה. להצעת החוק לא הוגשו בקשות דיבור, ולכן אנחנו נעבור היישר להצבעה. להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות. להלן שמות חברי הכנסת המסתייגים לפי קבוצות: קבוצת סיעת יש עתיד, חברי הכנסת אורנה ברביבאי,

קארין אלהרר,

אלעזר שטרן,

מירב בן ארי,

יואב סגלוביץ', מיכל שיר סגמן,

יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק,

מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן,

סימון דוידסון, נאור שירי ושלי טל מירון, קבוצת סיעת המחנה הממלכתי, חברי הכנסת בנימין גנץ, גדעון סער,

פנינה תמנו, יפעת שאשא ביטון, חילי טרופר,

מיכאל מרדכי ביטון, מתן כהנא, אורית פרקש הכהן, שרן מרים השכל ואלון שוסטר, קבוצת סיעת ישראל ביתנו, חברי הכנסת אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני סובה, שרון ניר, יוליה מלינובסקי וחמד עמאר. קבוצת יש עתיד ביקשה להסיר את ההסתייגויות שלה. קבוצת ישראל ביתנו לא נוכחת, קבוצת המחנה הממלכתי אינה נוכחת. לפיכך, כלל ההסתייגויות לכלל הסעיפים הוסרו. אנחנו נצביע על סעיפים 1 7 כנוסח הוועדה בקריאה שנייה בהצבעה אחת.

בעד, 20, נגד, אפס, נמנעים, אפס. החוק עבר בקריאה השנייה. אנחנו נצביע עכשיו על הצעת החוק בקריאה השלישית, כנוסח הוועדה. חבריי חברי הכנסת, הצבעה. חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 35), התשפ"ג 2023,

בעד, 20, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 35), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית,